2022. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. אנחנו מתחילים עם סדר-היום, שאילתה לשרת הכלכלה והתעשייה בנושא עיכובים בתשלום סבסוד מעונות יום עד גיל שלוש בחברה הערבית, של חבר הכנסת אחמד טיבי. אבל השרה לא נמצאת.

בבקשה, סגן השרה נמצא?

ברשותך, חבר הכנסת טיבי, נמתין כמה דקות.

סגן שר הכלכלה, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

והתעשייה, מפניות שהגיעו למשרדי עולה שהבקשות לרישיון והזימונים למכוני בריאות מתעכבים חודשים ארוכים בזמן שיש מחסור של כ-3,000 נהגי אוטובוס בתחבורה הציבורית וצורך מוגבר בנהגים חדשים. שאלה דומה נשלחה למשרד התחבורה. ברצוני לשאול: 1. האם למשרדך יש תוכנית לסבסד את עלות האגרה הגבוהה, המהווה נטל כלכלי כבד? 2. מה עמדתכם בנוגע להוזלה זמנית של האגרה? אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי, חבריי חברי הכנסת - - קראתי שאילתה רגילה? לא נורא. קפצת, לא רציתי להפסיק אותך. אנחנו נענה על זה ואתה תחזור לשאילתה הדחופה.

בבקשה. פשוט לא היה שווה להפסיק אותך באמצע. - - - נכון, לכן זה קל. בבקשה. גבירותיי ורבותיי, לפני שאענה בנושא של הסדרת מעמד נהגי האוטובוס,

נושא כאוב מאוד ויש גם מחסור, הייתי אומר מחסור קריטי, בשוק הישראלי, אני חייב לומר שאחרי מה שראיתי כאן ביום שני ואחרי שהייתי עד למה שרץ בתקשורת וברשתות החברתיות, אני שואל את עצמי מה קרה בתנועת הליכוד. האם יש כוונה להחליף את תמונתו של מנחם בגין בתמונתו של ברוך גולדשטיין או תמונה של איזשהו אלמנט קיצוני אחר? לאיפה אנחנו הולכים? מה אנחנו רוצים? מה הליכוד רוצה? תנועה שהולכת לאט-לאט ומקצינה עוד ועוד ימינה, עוד ועוד ימינה, עד לאן נגיע, עד לאן נגיע? אני לא מבין את ההתבטאויות, שבסופו של דבר מנסות באופן לא אחראי לצייר את כל אזרחי ישראל הערבים כאלמנט מסוכן. אני לא מבין איך זה בונה חברה טובה יותר, חברה בריאה יותר. האם אנחנו לא מסוגלים להבדיל בין מי שצריך להילחם בו למי שצריך לחבק אותו ולומר: אתה אזרח רצוי במדינת ישראל, אתה שותף שלי, אנחנו נבנה חברה בריאה יותר וטובה יותר יחדיו, ובגורמים הקיצוניים נילחם? מה יותר פשוט מזה, מה יותר טבעי מזה, מה יותר ממלכתי מזה? האם לא הגיע הזמן לומר: זאת דרכנו? אני רוצה לומר לך אדוני היושב-ראש, זאת בהחלט דרכי. ביחס לשאילתה, כמו שציינתי, זה דבר שנמצא בחוסר מהותי במשק הישראלי. בשאילתה עולות כמה סוגיות שנוגעות למעמדם ולזכויותיהם של נהגי האוטובוס, והן רלוונטיות לכמה גורמים ברגולציה הממשלתית. מכאן הקושי לתת מענה חד-משמעי וברור, לפחות ממקומי במשרד הכלכלה. אני אדגיש ואומר שהנושא בעיקרו מצוי במגרש המשחקים של משרד התחבורה, ומשרד הכלכלה בהקשר הזה הוא שותף לכל הנושא של הסדרת העיסוקים. כידוע, יש במשק הישראלי מקצועות מוסדרים ומקצועות שאינם מוסדרים, וכל מה שדורש הסדרה או מועמד להסדרה נדון במשרד הכלכלה. כך או כך, קליטת נהגי תחבורה ציבורית בשירות המדינה זה חלק מאחריותו של הממונה על השכר וזה חלק מהסכמי העבודה שמובלים על ידי משרד האוצר, ולכן בהקשר הזה משרד הכלכלה יעשה את המיטב כדי לתמוך בהנחיות של משרד האוצר בהקשר הזה.

עיסוק נהג תחבורה ציבורית אכן קיים במשרד הכלכלה והתעשייה, ואנחנו בוחנים היום את הרגולציה הקיימת והתאמתה לצורכי המשק המשתנים, תוך שמירה על האיזון שבין איכות המקצוע לבין בטיחות הציבור, וכל זה בהקשר הכולל של דרישה הולכת וגדלה להסדיר שורה ארוכה של מקצועות. אנחנו שוקלים את הנושא כמובן באופן חיובי, מפאת חשיבות המקצוע למשק הישראלי, אך אני חוזר ומדגיש כי נושא זה אינו רלוונטי למתן הרישיונות עצמם, כי זה, כאמור, אחריותו של משרד התחבורה בלבד. ההכרה בנהגי האוטובוס כמקצוע בביטוח הלאומי, גם זה כלול בשאילתה, אני חייב לומר שלא לגמרי הבנתי למה הכוונה, אך בכל זאת - - - אתה עונה על שלוש ביחד? אחר כך יש את נהגי המשאיות.

הוא דיבר על נהגי האוטובוס בלבד.

אחר כך תתייחס לנהגי המשאיות?

אני התייחסתי פה רק לנהגי האוטובוס, אני מתייחס רק לנהגי האוטובוס. אני אומר שאולי זה גם יהיה רלוונטי לשאילתה הבאה, אבל בכל מקרה, כל מה שקשור לביטוח הלאומי דורש בירור מול הביטוח הלאומי, זה לא בתחום האחריות של המשרד. אם אני אסכם את הנושא הזה של נהגי האוטובוס, בכל מה שקשור בהסדרת המקצוע, משרד הכלכלה והתעשייה מחויב לתת פה את המענה המהיר ביותר והמקצועי ביותר, וזאת נעשה. כל מה שקשור להיקף ולמעמד ולתמיכה הכלכלית וכן הלאה אינו בתחום אחריותנו, וכל מה שקשור לעידוד, הפניה לקורסים, פתיחת קורסים, עידוד בתי ספר שונים, מכוני הכשרה מקצועית, על מנת לגעת בתחום הזה ולזרז אותו, אנחנו תומכים בו ממילא ונעודד את זה בכל הכוח.

כבוד השר, אתה מאוד יעיל, את סגן שר סופר-יעיל, עד כדי כך שאתה ענית על שתי השאילתות שעוד לא שאלתי. אין ספק שמדובר בממשלה שהיא חבל על הזמן. לכן אני,

כדי שלא לגזול מזמנך ומזמן הכנסת, אשאל את שתי השאילתות הבאות יחד, כדי לדלג לאחר מכן לשאילתה בעל פה. ביחד נמסד מערכת שלטונית יעילה להחריד. השאילתה השנייה, 625, הסדרת נהג משאית כמקצוע: חשוב להבטיח את המעמד והזכויות של נהגים בכלל ונהגי משאיות בפרט. היעדר הכרה במקצוע בביטוח הלאומי מוביל לתעסוקה לא ראויה ולניצול. הסדרת מעמדם תשפר את תנאי ההעסקה שלהם ואת התחבורה כולה. שאילתה דומה הוגשה לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים. ברצוני לשאול: מה עמדת המשרד בנוגע להכרה בנהגי משאיות כמקצוע בביטוח לאומי? אני אדלג אל השאילתה השלישית, הסדרת מעמד נהגי האוטובוס. נדמה לי שכבר ענית, אבל אני אשאל. חשוב להבטיח את זכויותיהם של נהגי האוטובוס בתחבורה הציבורית, הסובלים מתנאי תעסוקה לא ראויים, והמקצוע לא מוגדר כמקצוע בביטוח לאומי. שאלה דומה הוגשה לשרת התחבורה. ברצוני לשאול: 1. מה עמדת המשרד בנוגע להכרה בנהגי האוטובוס כמקצוע בביטוח לאומי? 2. מה עמדת המשרד בנוגע להכרה בהם כעובדי מדינה? אני מניח, חבר הכנסת טיבי - - - תענה על המשאיות. על המשאיות הוא לא ענה, הוא התעסק עם נהגי האוטובוס. עכשיו על המשאיות, תענה על המשאיות. זה מה ששאלתי

כן, כן, אני אתייחס. אם כך, חבר הכנסת טיבי, אני אענה תחילה על הנושא של הסדרת נהג משאית כמקצוע ולאחר מכן על הנושא של סבסוד רישיון ג' לנהגים,

לגבי הסדרת נהג משאית כמקצוע, העלית מגוון סוגיות הנוגעות למעמדם וזכויותיהם של נהגי המשאיות ואשר רלוונטיות למגוון רגולטורים ממשלתיים, מרביתם מחוץ למשרד הכלכלה והתעשייה. יצוין כי זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה לנושא המדובר באופן עקיף בלבד, מכוח היותה הגורם האמון על אכיפת זכויותיהם של כלל העובדים במשק הישראלי. לגופו של עניין אדגיש שביחס לשאילתה הנוגעת להכרה בנהגי משאיות כמקצוע בביטוח הלאומי, לא ברור למה הכוונה בנושא זה, אבל שוב אני אומר ואני חוזר על מה שאמרתי גם ביחס לנהגי האוטובוס:

את הנושא הזה לביטוח הלאומי ולבדוק מה עמדתם. אבל לעצם העניין, לנושא שמוסדר על ידי משרד הכלכלה והתעשייה

הנושא הזה נדון בעבר בעיקר בהיבטי הכרה במחלות מקצוע. הדבר נדון בהרחבה בדוח מבקר המדינה 71א. בדוח זה סקר המבקר בהרחבה דיונים שהתקיימו בנושא בעשור האחרון, והמליץ כי משרד התחבורה ישלים את הבחינה בדבר מיסוד תפקיד הנהג המקצועי כפרופסיה, לרבות השלכותיו האפשריות על הענף ועל היצע העובדים בו. לאור האמור לעיל נדגיש כי ככל שעולים חשדות להפרה של חקיקת העבודה הנאכפת על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, אנחנו מזמנים את העובד להגיש תלונה, וכל תלונה בנושא הזה תיבדק. אני לא אציין פה את דרכי התקשורת, זה נראה לי מיותר בפורום זה. אם לסכם את דבריי בהקשר הזה, חבר הכנסת טיבי, אני אומר כך: הסדרת מקצוע הנהיגה הציבורית והסדרת נהיגת משא כבד, שתיהן רלוונטיות מאוד ומשפיעות מאוד במרחב הציבורי. ההסדרה הזאת בעיניי רלוונטית במידה שיש לה השלכות ברמה הממשלתית על רגולציה שקובעת מי רשאי ומי לא רשאי, מהם תהליכי ההסמכה וההכשרה, מהן הציפיות מבחינת שכר הולם, עידוד תעסוקה וכן הלאה וכן הלאה, כמו שאנחנו עושים במקצועות מוסדרים אחרים. וגם האם יש תרשומת של מיהם הנהגים, האם הנושא הזה מנוהל על ידי איזשהו רגולטור ממשלתי באופן שיטתי ועקבי. נדמה לי שהדבר הנכון ביותר יהיה להעביר את הנושא הזה לאחת הוועדות הרלוונטיות לנושא, ועדת העבודה או ועדת הכלכלה, ולמעשה לגבש במסגרת עבודת הוועדה את הפלטפורמה המתאימה ביותר כדי שהנושא הזה יטופל באופן רציני. אני אדגיש ואומר, חבר הכנסת טיבי, שבתוך המשרד, מכיוון שאנחנו מדברים פה על תעסוקה של הרבה מאוד בני מיעוטים ומכיוון שבאחריותי בתוך המשרד אני ממונה על קידום הכלכלה בחברה הערבית, אני אשמח לעמוד לרשותך בנושא הזה, לדון באופן יותר אינטימי איך אנחנו מתקדמים קדימה ואיך מסדירים את נושא הנהיגה הציבורית ונהיגת המשא באופן שיביא יותר נהגים, יסדיר את מעמדם, יזכה אותם בתגמול כספי ראוי וישמור על בטיחות הנוסעים ובטיחות העוברים בדרכים באופן מיטבי.

אנחנו חוזרים לדחופות, חבר הכנסת טיבי? אנחנו חוזרים לבעל פה, המהירה, דחופה,

בבקשה. הורים רבים מהחברה הערבית סובלים מעיכובים בתשלום סבסוד מעונות יום לילדים עד גיל שלוש. ברצוני לשאול: 1. האם המעבר של מעונות היום למשרד החינוך פוגע בסבסוד? 2. כיצד המשרד מסייע בטיפול בפגיעה הכלכלית שנגרמת להורים צעירים במיוחד? 3. כיצד מסייע המשרד לאם העובדת בחצי משרה? אני עונה על השאילתה. ראשית ברצוני להדגיש כי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 951 מ-9 בינואר 2022, בחודש פברואר 2022 הועבר אגף מעונות יום לאחריות משרד החינוך, אך זאת למעט מנגנון סבסוד שכר הלימוד ולמעט מערך המשפחתונים, אשר נשארו בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. נדגיש כי העברת האחריות על הטיפול בפעוטות בישראל למשרד החינוך היא מהלך מבורך, ונועדה לייצר רצף טיפולי חינוכי באופן שייתן מענה על צורכי פעוטות מגיל לידה ועד גיל שלוש. לשאלתך ביחס לעיכובים בהעברת כספי סבסוד בשנה הנוכחית,

במבחני התמיכה לשנת הלימודים התשפ"ב בוצעו עדכונים בשיתוף משרד האוצר באופן שיעודד תעסוקה במשק ויסייע להורים להשתלב בעבודה באופן מיטבי. שינויים אלה הצריכו עבודות פיתוח מורכבות במערכות המחשוב, ומכאן מקורם של עיכובים אפשריים, לא רק אפשריים, אני יכול לומר, עיכובים שאכן התרחשו, בהגשת הבקשות לסבסוד ותהליך קביעת הזכאות לסבסוד. עוד יודגש כי על מנת לסייע להורים שעבורם חל עיכוב בהעברת כספי הסבסוד, העביר המשרד מקדמות לארגונים המפעילים את מעונות היום עד לחודש מרץ האחרון על מנת שאלו בתורם יוכלו להציע להורים הזכאים תעריף מסובסד על אף העיכובים. לאחר מכן, בין החודשים מרץ ליוני, ניתנו להורים הזכאים דרגות זמניות על בסיס ההצהרה בלבד על מנת שיוכלו להמשיך לשלם באותו תעריף מסובסד. אני אדגיש שזה נוהל חריג ביותר, והיה חיוני בהקשר של מתן המענה המיידי. המשרד השקיע מאמצים רבים להתגבר על תקלות שנבעו מעומסים כבדים במערכת, ואנו ממשיכים לפעול לשיפור השירות.

לצד קידום היציאה למכרז חדש למוקד פניות הציבור בנושא, אשר צפוי לצאת לדרך בהמשך שנה זו, ובתקווה לשפר את המענה להורים, למנהלות ולארגונים בשנים הבאות. לשאלתך אציין כי אין הבחנה במבחני הסבסוד בין הורים צעירים למבוגרים. ההבחנה במבחני התמיכה מתבצעת ביחס להכנסה בלבד ולא לגיל. נושא זה אינו בין הפרמטרים הנשקלים. עוד אציין, בהמשך לשאלתך בדבר אימהות המועסקות במשרות חלקיות, כי בהמשך למבחני התמיכה אוכלוסיית היעד מונה הורים העובדים או לומדים 24 שעות שבועיות לכל הפחות. לצד זאת, משפחה חד-הורית והורים שיש להם שלושה ילדים או יותר במעון או במשפחתון או בשניהם נדרשים ל-20 שעות שבועיות לכל הפחות. כמו כן, נציין כי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4193 דרגת השתתפות המדינה עבור אם עובדת במגזר המיעוטים הזכאית להשתתפות המדינה עבור החזקת ילדה במעונות ובמשפחתונים בהתאם למבחני התמיכה, לא תקטן בשל היקף משרה הנמוך מ-36 שעות עבודה שבועיות, ובלבד שהיקף משרתה לא יפחת מ-24 שעות עבודה שבועיות, והיא עומדת בקריטריונים לקבלת השתתפות מהמדינה בהתאם למבחני התמיכה האחרים. רוצה לומר, עם רמת הכנסה שלא עוברת רף מסוים, כל אם חד-הורית עם מספר שעות שבועיות בין 24 ל-36 תזכה למעשה לתמיכה מלאה בהתאם לזכאותה.

תישאר, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, יש לך שאלת המשך, בבקשה?

מכובדי סגן השר, הנושא הזה הוא נושא חשוב. המעבר למשרד החינוך היה צעד עיקרי. אבל יש דיווחים על פגיעה, על רגרסיה, ואנחנו מקבלים המון תלונות (אומר בערבית ומתרגם:) על מעונות היום. לכן נשאלה השאלה, במיוחד לגבי חצי משרה, לגבי הפגיעה בסבסוד. התשובה שלך הייתה ארוכה, אבל אנחנו רוצים לראות תוצאות בשטח.

יש עוד שאלות המשך. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. לפנייך, חברת הכנסת סלימאן.

אני מוכן לתת. לפי הרישום. הכול בסדר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי סגן השרה, חבר הכנסת טיבי העלה נושא מאוד חשוב שמעיק, וזה נושא המעונות, המסגרות, שמאפשרים לנשים לצאת לעבודה. אנחנו מודעים לכך שהייתה שנה קשה בנושא קביעת הדרגות, גם המעבר וגם בעיות אחרות, שלא נתנו לקבוע דרגות בזמן אמת, אבל אנחנו היום נמצאים כבר בסוף חודש מאי, בתחילת חודש יוני. שנת הלימודים התחילה בספטמבר, ועדיין יש הורים שלא נקבעו להם דרגות. נכון שזה התארך, אבל עדיין לא. לא זו בלבד אלא יש אנשים שנאלצים לשלם כל חודש 4,000 או 5,000 שקל. הם לוקחים הלוואות כדי לשלם את שכר הלימוד בגלל שעדיין לא נקבעה להם דרגה. ובידי משרד הכלכלה או זרוע העבודה לאפשר זאת, אפילו בהוראות ספציפיות. יכול להיות שזה רק כמה אלפים, אבל גם להם צריך לתת מענה. לא יעלה על הדעת שאנשים נאלצים היום לשלם 4,000, יש לי פניות בלשכה, על שני ילדים, 4,000 ו-5,000 שקל למעונות, בגלל שעדיין לא נקבעה דרגה. ומעבר לכך, הבעיה המרכזית היא שאי-אפשר לתקשר עם הצוות או מי שאמור לתת קביעת דרגות,

לא באופן אחר, לא באופן מקוון, רק בטלפון. בטלפון שעה וחצי ממתינים, ואז השיחה מתנתקת. זה מצב השירות לאנשים שרוצים לעמוד בקשר עם פקידת הדרגות, ומדובר כאן על סכומי כסף מאוד מאוד מהותיים בהכנסה או בהוצאה של המשפחה.

בבקשה, אתה רוצה לענות? חברת הכנסת סלימאן, ואז הוא יענה לשני חברי הכנסת יחד. אולי איזשהם

כבוד סגן השר, אני ממשיכה את השאלה שגם חבר הכנסת אחמד טיבי העלה בעניין קביעת הדרגות למשפחות כדי לקבל את הסבסוד, בעצם כדי שהמטפלות שנמצאות במעונות היום יקבלו שכר, ובמיוחד במשפחתונים. אני בדיוק רציתי לפנות, למשל בעניין של ירכא, כפר ירכא. יש בעיה די רצינית. אני יודעת מתוך מעקב אחר הנושא יותר מעשרה חודשים עכשיו שיש לכם בעיה עם החברה שמפעילה את עניין הדרגות. היא לא עושה את העבודה. אתם מוציאים מכרז, כל הכבוד, רוצים ספק שיעשה את העבודה כמו שצריך, אבל בינתיים המטפלות בתוך המעונות, שילמתם להן מקדמה כדי לפצות על האיחור הזה שעושים. בינתיים עברה התקופה שהמקדמה הייתה אמורה לכסות, הן לא מקבלות שכר ואין להן הכנסה בגלל העיכוב הזה, בגלל בעיה בתוך המשרד. ידוע כמה ילדים נמצאים שם, ידוע כמה שילמתם להן, תשלמו להן לפחות את הדרגה הכי נמוכה, ותתחשבנו איתן אחר כך. לא ייתכן שנשים יעבדו ויספקו את השירות, והמדינה לא תכסה את זה. בבקשה. חברי הכנסת מקלב ותומא סלימאן, העליתם כאן שלוש בעיות, כולן בעיות רציניות מאוד, ואני מחויב לחזור אליכם עם תשובה. אין לי תשובה טובה למה שהעליתם. אני אחזור על הדברים ואומר איך אטפל בכל אחת ואחת מהסוגיות האלה. הסוגיה הראשונה שהעלית, אני מתחיל מהסוף להתחלה, חברת הכנסת תומא סלימאן, הנושא של שכר נמוך למטפלות וקביעת דרגות שכר. אני אבדוק את זה ואיך הנושא מטופל על מנת לוודא שלא נלין שכר לאף אחד ושבאמת בסופו של דבר גם השכר יהיה שכר מכבד ושכר הולם. הרי רצינו לחזק את התשלום לסייעות ולמטפלות, ואת זה אנחנו מתכוונים לבצע. אז זה אני מחויב לתת לך תשובה בנושא הזה. לגבי הנושאים שהעלה חבר הכנסת מקלב, איכות המענה הטלפוני. יש לי ניסיון נרחב בניהול מענים טלפונים עוד משנותיי בפיקוד העורף. למענה טלפוני יש קריטריונים מאוד ברורים: זמן מענה, שיחות שלא נענו בכלל וכן הלאה וכן הלאה, קריטריונים ברורים. אני מחויב להציג לך מה מצבנו על מנת שהתמונה תהיה לא רק לפי תלונה כזאת או אחרת אלא תמונה מקפת, מהי איכות המענה במשרד על הפניות השונות. אם יימצא שהנושא הזה לא מבוקר ולא מטופל נכון - - - - - - כן,

אני מבין את זה מצוין, אבל בסופו של דבר, הציפייה של האזרח, גם אם התשובה של השלטון תהיה שלא מגיע לו, היא לקבל את התשובה הזאת בזריזות ולא לקבל את זה בחלוף של שעה וחצי המתנה על הקו. הקו מתנתק. ברור, ברור לגמרי. אני מחויב קודם כול להציג לך את הנתונים על איכות המענה הטלפוני במשרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה. - - - כן, כן. כמובן לפתור את זה, אבל אני חושב שנכון שנישען על בסיס נתונים ברור וידוע. הדבר האחרון, לגבי מענה שמתכנס לסכומים שמשפחה מעוטת יכולת לא יכולה לעמוד בהם, הנושא הזה ייבדק פעם נוספת ואני אחזור אליך עם תשובה בנושא הזה. ברור שצריך למצוא פה את ההסדר הראוי כדי שגם משפחה שיש לה שניים או שלושה ילדים שצריכים ללכת

- - - - - - שניים זה מספיק, אני מקבל. ניתן לך את התשובה הראויה. תודה רבה לסגן השרה. אם כך, אנחנו נמשיך בסדר-היום, הצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם. פ/3035/24, הצעת חוק העונשין (תיקון, הסדר חילוט בעבירות סחר בנשק), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת רות וסרמן לנדה וקבוצת חברי הכנסת, בתמיכת הממשלה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בקרב רשויות האכיפה בארץ ובעולם גוברת בעשורים האחרונים ההבנה שכדי להיאבק בפשיעה חמורה ובפשיעה מאורגנת יש צורך לעשות שימוש בכלים נוספים לצד עונשי המאסר והקנס, המהווים את ליבת הענישה בהליך הפלילי. אחד הכלים המרכזיים שגובשו זה החילוט, שמהווה מתווה של אכיפה כלכלית. יש מאמץ משמעותי שנעשה על ידי הממשלה הזו להיאבק בפשיעה ובאלימות, בעיקר בחברה הערבית אבל לא רק. זה דבר שחברי הכנסת מכל המפלגות הקואליציה והאופוזיציה בעצם נאבקים בשבילו, כדי שיהיה במדינה הזו חוק וסדר, שלא ייהרגו וייקטלו אנשים על ימין ועל שמאל. מתווה זה מוסדר היום בחוק הישראלי בסעיף 39(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) ובחוקים פרטניים העוסקים בפשיעה חמורה, אבל לא מוסדר הנושא של החילוט. לא מעוגן הסדר פרטני לטובת חילוט ביחס לעבירה של סחר בנשק, אתם מאמינים? אנשים שסוחרים בנשק מרוויחים מהדבר הזה. עושים חינגות על חשבון מדינת ישראל ועל חשבון חייהם של אנשים חפים מפשע. רק לפני יומיים ילד בן 16 בחורה, וכל שבוע אנחנו מתבשרים על אנשים שנהרגים. אני בטוחה שכל חברי הקואליציה והאופוזיציה לא ימצאו ולו מילימטר שניתן באמצעותו להתנגד לצורך הבהול בחילוט של כספים מסחר בנשק בלתי חוקי. זה כל כך ברור וכל כך מתבקש שפשוט אין יותר מה לומר. אני מצפה מכל הבית הזה להצביע בעד הדבר החשוב הזה לחברה הערבית, לחברה היהודית ולחברה הישראלית בכלל. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת וסרמן. השר בר לב ישיב בשם שר המשפטים, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, הצעת החוק של חברת הכנסת רות וסרמן לנדה ואחרים מבקשת לתקן את חוק העונשין ולקבוע הסדר מרחיב יותר בתחום החילוט בעבירות סחר בנשק,

יצוא נשק, יבוא נשק וייצור נשק. ההצעה מבקשת להרחיב את כלי האכיפה הכלכלית העומדים לרשות מערכת אכיפת החוק במאבק בעבירת הסחר בנשק, ובכך מבקשת לסייע ולשפר את ההתמודדות עם תופעה חמורה זו. במסגרת ההצעה מוצע לשנות את ברירת המחדל לחילוט רכוש שקשור בעבירות הסחר בנשק ולקבוע כי בית המשפט ככלל יהיה חייב להורות על חילוט בעבירה הזו והוא יהיה רשאי לסטות מחובה זו מנימוקים מיוחדים שיפורטו. בנוסף, ההצעה קוראת לאמץ הוראות והסדרים שונים החלים על חילוט בעבירות סמים גם בחילוט בעבירות סחר בנשק. בכלל זה מוצע שבית המשפט יוכל להכריז על נידון כסוחר נשק, ובהתאם, להורות על חילוט רכוש בהיקף נרחב. כמובן, אנו רואים חשיבות רבה בהגברת האכיפה בתחום עבירות הנשק באמצעות מתן כלים אפקטיביים למערכת אכיפת החוק. אשר על כן, מזה זמן מקדם משרד המשפטים הצעת חוק ממשלתית בנוגע לחילוט תקבולי העבירה. מדובר בהצעת חוק מקיפה וכוללת לעניין חילוט תקבולי עבירה, שנועדה ליצור הסדר אחיד ומקיף שיחול על כלל העבירות, לרבות עבירות סחר בנשק, לצד עבירות חמורות נוספות רבות. הצעה זו צפויה להרחיב את סמכות החילוט בכל הנוגע לתקבולי העבירה ואף להורות על חובת חילוט תקבולי העבירה לצד איזונים אחרים שמפורטים בהצעת החוק הממשלתית. סוכם שהצעת חוק פרטית זו, שנוגעת לחילוט בעבירת סחר בנשק, תקודם בהצמדה להצעת החוק הממשלתית האמורה ובכפוף להסדרים המוצעים בה. הצעת החוק תכלול גם תיקונים עקיפים בחוק השיפוט הצבאי, ותקודם בתיאום עם משרד הביטחון. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה הטרומית בלבד לקראת הצמדתה בהמשך להצעת חוק ממשלתית כאמור. איזו הצבעה אתם רוצים? תודה רבה. אנחנו נצביע. תודה רבה, אדוני השר.

שהשר יגיע למושבו. אם כך, אנחנו נגישים להצבעה בקריאה טרומית,

הסדר חילוט בעבירת סחר בנשק),

ובכן, 12 בעד, אחד נגד. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אנחנו ניגשים להצעת החוק השנייה, הצעת חוק ההתיישנות (תיקון, הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין תקופת ההתיישנות של תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות), התשפ"א 2021, הצעת חוק פ/1022/24, בתמיכת הממשלה, של חבר הכנסת מוסי רז.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

וחברות הכנסת, את הצעת החוק החשובה הזו הגישה לראשונה חברתי חברת הכנסת מיכל רוזין לאחר עבודה וניסוח עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

הוגשה בעבר על ידי חברתי חברת הכנסת מיכל רוזין, אחר כך על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג ואחר כך על ידי. ההצעה מהווה נדבך בתיקון שאנחנו צריכים לעשות עבור הנפגעים והנפגעות, ובהם יהונתן לוין ז"ל. יהונתן עבר פגיעה על ידי בן דוד. לאחר שהתבגר והבשיל נפשית עד לידי הגשת התביעה, הוא גילה שהתביעה לא תימשך משום שתקופת ההתיישנות לא מספיקה ולא ניתן יהיה לטפל בה. יהונתן היה בעל כישרון יוצא דופן לכתיבה, והוא הצליח לכתוב בחדות יוצאת דופן את אשר על ליבו. אני מבקש להקריא את השיר שיהונתן כתב: הגוף שלי מרוסק וכואב מיותר מדי מיגרנות, אספירין וכדורי שינה. אני שרוי בדיכאון קליני, והתהליך הכימי ביחד, עם הסערה שמסרבת לשכוך הותירו אותי מבולבל, חסום כתיבתית, מושפל ומפקפק בגבריות שלי. ברגעים אלו הבדידות מקבלת עוצמה נוראית של כאב חד ועצוב. העצבות מגיעה בסוף התהליך, עכשיו היא כאן. אני צריך שיום יקרה ויהיה לי את הכוח לשבת ולכתוב בלי הפסקה מאור ראשון עד אור אחרון, להעלות על הכתב ולהיעלם לשחר חדש, נקי ממחויבות ומכאב. אני לא אעסיק אתכם יותר מהזמן הזה, כי סדר-יומה של המליאה ארוך. אבקש מכם לתמוך כולם, פה אחד, בהצעת החוק בקריאה טרומית. תודה. השר בר לב, בבקשה, במקום שר המשפטים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, על רקע הקשיים האינהרנטיים והאובייקטיביים שבפניהם ניצבים נפגעי עבירות מין במשפחה בבואם לדווח על מעשי גילוי עריות בחלוף שנים רבות, קבע המחוקק תקופת התיישנות מיוחדת לתביעה בשל פגיעה מינית והתעללות שבוצעו בקטין בידי בן משפחה או אחראי לשלומו של קטין. לפי המצב היום, תביעות בשל תקיפה מינית או התעללות שבוצעו בקטינים בידי בני הדודים שלהם אינן נכללות בהסדר ההתיישנות הייחודי הקבוע בחוק, מאחר שלצורך ההסדר בני דודים אינם מוגדרים בני משפחה, זאת, אף שאין הבדל מהותי בין תהליך ההבשלה שהקטין נדרש לעבור עד שיהיה מוכן להגיש תלונה במקרים אלו לבין התהליך שהוא עובר במקרים של פגיעה בידי בני משפחה אחרים. על פי נתוני מרכזי הסיוע הפועלים ברחבי הארץ ומקבלים עשרות אלפי פניות בשנה, קטינים רבים נפגעים מדי שנה מעבירות מין שבוצעו בידי בני דודיהם. מקרים רבים אינם מדווחים לרשויות החוק ואינם מגיעים לגדרו של הליך משפטי, בין היתר בשל מוסד ההתיישנות, המהווה חסם משמעותי בעניין זה. לנוכח תכלית הצעת החוק, ומאחר שניתן להאריך את תקופת ההתיישנות בסופה במקרים שבהם העבירה בוצעה על ידי בני דודים, מוצע לתמוך, בכפוף לשינוי הנוסח, כך שייאמר "בן או בת דוד" במקום "צאצאיהם".

תודה רבה. חבר הכנסת מלכיאלי ביקש להתנגד. חברת הכנסת סטרוק, אנחנו קראנו את הדיווח לגבי בנך והנכדים שלך, התקיפה הנפשעת. אני בשם הכנסת מאחל לו החלמה מהירה, ונקווה שמקרים כאלה לא יישנו. החלמה מהירה. מצטרפים לברכות.

חבר הכנסת מלכיאלי, יש כאן כמה קריאות של חברי הכנסת. חברת הכנסת סטרוק, הייתה כאן קריאה שכל חברי הכנסת מצטרפים לאיחולי ההחלמה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, השר לביטחון פנים עמר בר לב, אדוני השר, אני רוצה לפנות אליך מעל במה מכובדת זו.

אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להעלות בפניך בעיה: הנער מוישי קליינרמן מקריית ספר, ממודיעין עילית, כבר 60 יום, נעלם. 60 יום, נעלם. כל מאמצי המשפחה מול המשטרה, התחנה המקומית, שולחים אותם בלך ושוב: אנחנו בודקים, אנחנו נראה, מחפשים, לא יודעים. נראה לי שאם זה היה ילד במקום אחר, אחרי 60 יום המשטרה כבר הייתה פותחת חפ"ק מרכזי, והיו הולכים לחפש וגם מוצאים אותו. המשפחה הגיעה לא מעט פעמים למשטרה עם ראיות ברורות שהילד התקשר למשטרה ממקום מסוים. המשטרה, לקח לה שבעה ימים ללכת ולאתר את המקום הזה, ובזמן הזה הוא כבר יצא מהמקום שם. לא מעט ראיות שהמשפחה הביאה למשטרה, זרקו אותם בלך ושוב. אני פונה אליך, אדוני השר לביטחון פנים. הילד הזה - - - איפה הפרטים שלו? אני אשלח לך עוד רגע. משה קליינרמן, בן 16, ממודיעין עילית, 60 יום מחוץ לבית. במשטרה, בתחנה המקומית, שולחים אותם בלך ושוב. לא נפתח חפ"ק רציני. אני מבקש ממך, אדוני השר, תפעיל את ההשפעה שלך על המחוז לצאת בחיפושים אחר הילד הזה. זו משפחה ש-60 ימים כבר אין לה חיים.

תודה רבה. אני אמתין שתגיע למקומך, חבר הכנסת מלכיאלי. אני מסב את תשומת ליבך, אתה יכול להצביע - - - - - - דקה. מה שאתה רוצה, ואתה יכול להימנע, בשביל ההגינות.

כך, אנחנו ניגשים להצבעה. בבקשה להתיישב במקומות. אני אמתין דקה. הצבעה.

הצעת חוק ההתיישנות (תיקון, הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין תקופת ההתיישנות

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 22, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אנחנו ניגשים להמשך סדר-היום.

הצעת חוק קידום

הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה),

וגם את הממשלה, למה כל כך יקר פה, כשאנחנו נכנסים לסופרמרקט ואנחנו רואים את המחירים של מוצרי הצריכה הבסיסיים, אנחנו מתפלאים למה כאן צריך לשלם כל כך הרבה יותר מאשר בהרבה מדינות אחרות בעולם, חלקן מאוד דומות לנו. אז יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל היום אני רוצה לדבר על הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית היא ריכוזיות יתר, ובאופן ספציפי ריכוזיות יתר בשוק המזון. לפי דוח מבקר המדינה, נכון לשנת 2020 הוגדרו בענף המזון עשרה ספקים כמונופולים, אדוני היושב-ראש. המשמעות של זה היא בעצם שכל מונופול כזה מממש את הרווח המונופוליסטי שלו, ומממש אותו על גבנו, על גב האזרחים. לאורך הרבה מאוד שנים הטיפול במונופולים בישראל היה בעיקר ברטוריקה, לא באמת נעשו מעשים אמיתיים על מנת לפתוח את השוק הישראלי לתחרות. אז בממשלה הזאת אנחנו העברנו רפורמה מאוד חשובה ביבוא, שאמורה לפתוח את השוק לתחרות. יש פעולות נוספות שאנחנו עושים בתחום הזה. אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת מאוד מאוד ספציפית ועליה בעצם הצעת החוק. בשנת 2015, אדוני, במסגרת חוק שירות המזון חוקקה הוראת שעה שבעצם הגבילה את שטח המדף לספקים גדולים, המדף בסופר. ההוראה הזאת הייתה בתוקף רק שנה אחת, ואף אחד לא באמת אכף אותה ואף אחד גם לא באמת עשה את העבודה כדי לוודא שהמונופולים באמת מוגבלים.

אני מכיר את זה ברמה האישית. ולכן אני מציע כאן לחוקק את זה מחדש, ולא רק לחוקק מחדש, אלא גם לקבוע טווח זמן ממושך יותר להוראת השעה. אני ביקשתי הוראת קבע, אבל דיברתי עם הממשלה, הם מעדיפים הוראת שעה, וזה בסדר, רק הוראת שעה ממושכת יותר. בעצם אנחנו אומרים את הדבר הבא: אנחנו רוצים להגביל את שטח המדף עבור ספקים גדולים כדי לאפשר לספקים הקטנים לשים את התוצרת שלהם ואת היבוא שלהם על המדפים, כדי שבשביל לראות מתחרה הצרכן לא יצטרך סולם או משקפת. אנחנו ראינו את זה בצורה מצוינת: רק לפני כמה שבועות התגלה חיידק סלמונלה במוצרים של שטראוס, אתה נכנס לסופר, המדף ריק.

זה אומר שיש שליטה מלאה על המדף. לכן, קודם כול, אני מברך את הממשלה, את ועדת השרים לחקיקה, שהסכימה לקדם את החקיקה הזו. אני חושב שזה צעד מאוד משמעותי למיגור הכוח של המונופולים על המדפים בסופרמרקטים, ולכן אני מבקש מחבריי חברי הכנסת להצביע בעד החוק.

סגן השרה יאיר גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מציע החוק חבר הכנסת קושניר, אני אקדים ואומר שבכפוף להסתייגויות מסוימות הצעת חוק כזו מקובלת על הממשלה, חבר הכנסת אלכס קושניר - - - סליחה, בבקשה, סדרנים.

אבל לפני שאתייחס בפירוט, שתי הערות: ההערה הראשונה נוגעת לעובדה שאנחנו מתעוררים בכל בוקר להפתעה חדשה, וגם הבוקר קמנו להפתעה מסוג זה. נדמה לי, נדמה לי שהדבר החשוב ביותר, ואני פונה דווקא לחבריי בקואליציה, הוא להתנהל באופן שלפיו לפני שאנחנו פוגשים חוקים ולפני שאנחנו מתמודדים עם הצעות חוק בתוך משרדי הממשלה, אנחנו צריכים פשוט לדבר אחד עם השני ולהגיע להסכמות מראש. צר לי על הצהרתו של חבר הכנסת מיכאל ביטון,

אני יכול להבין אותו. אנחנו ניצבים באופן די דומה עם רפורמה בחקלאות, שגם בה יש נושאים מקוממים, לא מקובלים, שהם בבחינת מקל בגלגלי עבודת הממשלה, וחבל שכך. אני אומר לכל חבריי: חייבים להתקדם קדימה במשא ומתן רציני, אחראי, מקצועי, עם יכולת לשמוע את דעתם של אנשי המקצוע בתוך המשרדים ואנשי המקצוע שמחוץ למשרדים באופן שההחלטה תבטא עבודת מטה מוסדרת ובאופן שאכן נביא את כלל השיקולים הרלוונטיים באופן מאוזן ואחראי. לעצם ההצעה שמונחת פה לפנינו, חבר הכנסת קושניר, אני אזכיר דבר אחד: המזון הוא המרכיב השלישי ביוקר המחיה בישראל, לפניו ניצבים שני נושאים: הדיור והתחבורה. לכן פתרון ליוקר המחיה חייב לגעת בכל המרכיבים של יוקר המחיה במדינת ישראל. אם נטפל במזון בלבד ולא נטפל בכל השאר הרי יצא שכרנו בהפסדנו. יהיה הרבה רעש, יונפו הרבה דגלים, יהיה דיון ציבורי, אבל בסופו של דבר ההשפעה על יוקר המחיה תהיה יחסית דלה. ומכאן לעצם הצעת החוק: החוק לקידום התחרות בענף המזון נועד לטפל בכשל שוק בענף המזון, המאופיין בריכוזיות יתר, כפי שהעיד חבר הכנסת אלכס קושניר. כיום מרבית המזון המוצג למכירה בחנויות מסופק על ידי כמה ספקים גדולים, וקיים קושי רב לעסקים קטנים לקבל את ההזדמנות להציג את מוצריהם באופן בולט על המדפים ולהתחרות על תשומת לב הצרכנים. ההצעה באה לקדם את התחרות בענף המזון, הנשלט על ידי מספר מצומצם של ספקים גדולים, ובכך להוריד את יוקר המחיה. הצעת החוק קובעת כי יש להגביל את שטח המדף בחנויות המוקצה למוצריהם של הספקים הגדולים ל-50%, ולספק גדול מאוד, ל-15%. יש קריטריונים, אני לא איכנס אליהם כרגע, שמגדירים מהו ספק גדול ומהו ספק גדול מאוד. מדובר בהצעת חוק המבוססת על הוראת שעה מהעבר שחלה מינואר 2015 ושפג תוקפה בתחילת שנת 2016, ולפיה קמעונאי המוגבל בהקצאת שטח המדף בחנויות הגדולות לספקים גדולים, ההיקף המקסימלי יעמוד על 50%. הסעיף קבע כי הממונה על התחרות, במקרה הזה הממונָה על התחרות, על רשות התחרות, תפרסם רשימה של ספקים גדולים וגדולים מאוד אשר מחזור המכירות שלהם לקמעונאים בישראל עולה על מיליארד שקלים חדשים בשנה. כאמור, הוראת השעה הייתה תקפה לשנה אחת בלבד, ולמרות שהייתה אפשרות להאריך את תוקף ההוראה, היא לא הוארכה. לכן אנחנו מקבלים את הצעת החוק בכפוף לשלושה תנאים, כפי שאפרט בהמשך: 1. ההסדר יחול לפי 2014, אני לא איכנס לפירוט של מה היה ההסדר ב-2014, הוא גם לא מאוד מפורט, אבל יש בו תנאים מאוד ברורים. 2. ההסדר יהיה במסגרת הוראת שעה לשלוש שנים, מומלץ שזו תהיה הוראת שעה, ולא הוראה קבועה, מן הטעם שיש לבחון באמת את ההשפעות על המשק, ושתהיה לנו יכולת לתקן בלי הליך מורכב מדי את הדורש תיקון. 3. המשך הליך החקיקה ייעשה בתיאום עם משרד הכלכלה ועם משרד המשפטים. אני רוצה לברך את חבר הכנסת אלכס קושניר על הצעת החוק ועל המאבק הנחוש שלו בשדות רבים ושונים ביוקר המחיה.

תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, ביקשת להתנגד, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, אתה יכול לעזור לי רגע? אפשר בבקשה קצת שקט במליאה? תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי קודם כול לומר תודה גדולה לה' יתברך שריחם עלינו הלילה. ריחם עלינו, כי הפיגוע הזה נועד להיות פיגוע רצחני. יכולנו להיות היום בשלוש לוויות, וה' יתברך הרחום והחנון ריחם עלינו. אנחנו רק בבית חולים ולא בבית קברות. דבר שני, אני רוצה להודות לכל מי שהתפלל ולבקש מכל מי שמוכן להמשיך להתפלל שהבן שלי יחלים ויתגבר על הפציעה הלא-פשוטה שהוא נפצע. הילדים הקטנים, הנכדים, ברוך השם, משתחררים עכשיו מבית החולים, אנחנו, משפחת סטרוק, מלומדי פיגועים, ואנחנו רוצים להאמין ומאמינים שבעזרת השם, עם הרבה תפילות ומאמץ, אנחנו נצא מזה. אני רוצה להגיד לכם,

באמת אני רוצה להגיד לכולכם, לכולכם: אני חושבת על הרגע הזה, על החבורה הזאת של ערבים שעומדים בחווארה, רואים רכב עם אבא צעיר ושני ילדים קטנים, בן שנתיים וחצי, ארבע וחצי, ורוגמים אותם באבנים כדי לרצוח אותם. מאיפה זה בא הדבר הזה? מאיפה כזאת אכזריות, כזאת שנאה? מאיפה זה יונק? על מה זה יושב? בואו נחשוב על זה רגע, הרי הדברים האלה קורים כל יום, הם קורים כמה פעמים ביום, רק שעכשיו הם גם חצי הצליחו וגם זאת אני, אבל זה קורה כל הזמן.

מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? ואני אומר לכם, חברים, אין עם, תחפשו, אין עם בכל העולם שבספר החוקים שלו כתוב שככל שאתה רוצח יותר יהודים, אתה מקבל משכורת יותר גבוהה. אין דבר כזה בכל העולם.

אין. ולכן, שר המודיעין של היום, חבר הכנסת אלעזר שטרן, ביחד עם אבי דיכטר, חוקקו את החוק לקיזוז משכורות מחבלים, ואני שואלת אתכם: איך אתם מפירים מאוגוסט את החוק הזה, ואתם חתומים על הצ'קים של המחבלים? איך אתם עושים את זה? ואני רוצה להגיד עוד דבר:

רוצחים בשום מקום שיודעים שכשהם ירצחו את בניה של מדינה מסוימת, חברי כנסת של אותה מדינה ילכו לבקר אותם, הכנסת, ויהללו אותם ויחבקו אותם. אין דבר כזה בשום מקום בעולם, אדוני היושב-ראש.

וזה משפט הסיכום, אתם,

אתם מקבלים מהם הנשמה מפה לפה, מאחמד טיבי ומהחברים שלו.

- - - אתם מקבלים הנשמה מפה לפה - - - תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק - - - שניסו הלילה לרצוח - - - - - - חבר הכנסת. בבקשה, חברת הכנסת, סיימת. את הרבה מעבר לזמן. תודה. - - - שב, בבקשה לשבת, תודה רבה. להירגע. חבר הכנסת קושניר, חבר הכנסת קושניר, אתה רוצה לעלות להשיב או שזה בסדר?

אנחנו ניגשים להצבעה, על פי בקשת האופוזיציה, הצבעה שמית. מזכיר הכנסת, בבקשה. מזכיר הכנסת דן מרזוק: (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל,

יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, נגד

נגד יאיר גולן,

מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מתן כהנא, בעד עופר כסיף,

אופיר כץ,

אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ,

בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן,

גבי לסקי, בעד יאיר לפיד,

לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קורא בשמות חברי הכנסת)

אורבך, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח

אינו נוכח דסטה גדי יברקן, נגד חיים כץ, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי,

איימן עודה,

נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם מי מחברי הכנסת נמצא במליאה ולא קראו בשמו? חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. (קורא בשם חבר הכנסת) איתן גינזבורג, בעד אם כך, תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת, בבקשה לספור.

59 בעד.

הצעת החוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון) (הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ב 2022, עברה, ותועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה. כספים. אפשר בכספים.

אם כך, היא תועבר לוועדת הכנסת כדי שתקבע.

מועבר לוועדת הכנסת.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, מס' 3426, הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון, מענק מיוחד לרכישת דירת מגורים מזכה באזור עדיפות לאומית), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יעקב ליצמן. חבר הכנסת ליצמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מגיש הצעת חוק למענקים לפריפריה, אזור עדיפות, של 100,000 שקל, אם זו דירה יחידה ודירות יד שנייה. בשנה האחרונה הדירות עלו ב-16%. זה המון כסף, וזה מקשה על זוגות צעירים. גם אם מתחילים לבנות דירות חדשות, עד שייכנסו אליהן ייקח כמה שנים, והם ישלמו שכר דירה גבוה. הצעת החוק שלי אומרת פשוט שאנחנו צריכים לתת מענק של 100,000 שקל למי שרוכש דירה יד שנייה. הוא לא ישלם שכר דירה. תהיה לו דירה מייד במקום. הוא לא יצטרך לחכות ארבע-חמש שנים ולראות אם הקבלן עומד בבנייה או לא עומד בבנייה. זאת הצעת החוק שלי. טיפלתי בהצעת החוק הזאת כשהייתי שר השיכון. האוצר הסכים, חיכו לתקציב, ולצערי לא היה תקציב. האוצר הטיל בעיה שאין תקציב ואי-אפשר להעביר כסף, אף שהיה כסף, והוא לא אפשר להעביר את המענקים האלו. זו הצעת החוק שלי לכנסת. אני רוצה להעיר רק דבר אחד. לא שמעתי צעקה בכלי התקשורת הכללית על זה שמחיר הדירות עלה ב-16%. שומו שמיים, ב-16% זה עלה בשנה האחרונה, ושלא יספרו לנו סיפורים שזה הממשלה הקודמת. זה התירוץ הנפוץ, זה בדרך כלל מה שהם אומרים. שנה כמעט, זה הממשלה החדשה, ולצערי הכול מוטל עליהם. אני רוצה לבקש, אדוני, שהצעת החוק תעבור.

בבקשה, השר אלקין.

אפילו חבר הכנסת ליצמן אינו מקשיב לי. חבר הכנסת ליצמן, השר משיב לך. אולי תרצה להגיב,

חבר הכנסת ליצמן, הסכת ושמע. חבריי חברי הכנסת,

אני אקדים ואומר שוועדת השרים לענייני חקיקה, כשהיא דנה בהצעת החוק הזאת,

ואומר, חבר הכנסת ליצמן, כשוועדת השרים לענייני חקיקה דנה בחוק שהצעת, היא לא שללה את האופציה למנגנון שאתה מציע בחוק, אבל היות שהצעת החוק הוגשה בלי שום הידברות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים לעניין הזה, שזה כמובן משרד השיכון ומשרד האוצר, לא פנית אלינו, לא ניסית להידבר, לא יזמת איזה שיח סביב הצעת החוק, ועדת השרים ביקשה לדחות את הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים כדי לאפשר את ההידברות.

כנראה שחבר הכנסת ליצמן יודע על משהו שקרה בשבוע שעבר שאני לא יודע, כי אם שלושה חודשים, זה יהיה אחרי הבחירות, אז כבר בשבוע שעבר היינו צריכים לצאת לשם. הלהיטות הזאת לעוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות בספסלים האלה ידועה, ואני רק לא בטוח שתיאמת את העמדה הזאת עם חברך למפלגה חבר הכנסת גפני, לסיעה,

אבל זאת כבר שאלה אחרת. אני שמעתי דווקא שהוא לא מתלהב מבחירות, ושמעתי שיש לו רעיונות אחרים. - - - חבר הכנסת אשר, אני לא שומע אותך עם הרעש שיש פה. זה לא יעזור גם אם תשמע - - - אני רק מצטט, חבר הכנסת אשר.

להזכירך, חבר הכנסת אשר, דיברתי לגופה של ההצעה. הצעתי לחבר הכנסת - - - - - - עוד לא הגענו. רק מתחילים לדון. יש לי עוד שבע דקות. למה אתה רוצה לקחת אותן ממני. חבר הכנסת אשר, אני לא אישן בלילה ברוגע בלי שבע הדקות האלה מעל דוכן הכנסת. אתה לא ישן ברוגע - - - אני לא מסכסך, אני רק חזרתי ואמרתי שאנחנו הצענו לחבר הכנסת ליצמן, ואני אגב חוזר ומציע גם עכשיו, חבר הכנסת ליצמן, במידה שאתה רוצה להידבר סביב הצעת החוק, אנחנו פתוחים לדבר. כמובן שזה שיח לא רק איתנו. - - - זה יכול להיות גם פחות. אם נגיע להסכמות יותר מהר, אז נגיע להסכמות יותר מהר. אתה גם תמיד יכול להביא את הצעת החוק להצבעה, כפי שאתה יודע יותר טוב ממני. הרי אני למדתי את העבודה הפרלמנטרית ממך ראשון. היית המורה הראשון שלי בזמנו כיושב-ראש ועדת הכספים. הוא מצטער על זה היום - - - זה ברור. יש כל מיני אנשים שהצטערו. הוא לא היחיד, חבר הכנסת סמוטריץ'. זה מה שנקרא "על שם סופו". - - - לגופה של הצעת החוק הזאת, כאמור אנחנו פתוחים ומוכנים לדבר, ואם אדוני רוצה לדחות את ההצבעה ולהיכנס להידברות אמיתית עם המשרד, אנחנו שם. במידה שההידברות תביא לתוצאה חיובית, כמובן לא חייבים לחכות שלושה חודשים, ואם תרצה להביא את זה לפני שלושה חודשים, כמובן שהרשות נתונה בידיך. זה קודם כול. אני אתחיל מזה. אדוני, נראה לי שהמציע בקושי שומע אותי, בהתחשב ברעש שיש במליאה.

אתה חייב לי תשובה.

כרגע אני חייב תשובה לחבר הכנסת ליצמן, כי הוא הגיש הצעת חוק.

כשאמרתי לך שמה שאתם עושים זה אינפלציה - - - אמרת לי: לא. חבר הכנסת אקוניס, אתה מוזמן לשאול שאילתה.

אני שואל אותך. בדברים שרלוונטיים אליי אני אענה לך, או אתה מוזמן להזמין אותי פה לשעת שאלות, ואז אני אענה לך. אני אעשה את זה. כרגע אני עונה להצעת החוק של חבר הכנסת ליצמן,

אז קודם כול, לפני שאני אמשיך לפרט, אני אשאל את אדוני חבר הכנסת ליצמן: האם אתה מעוניין לדחות את ההצבעה ולהיכנס למשא ומתן?

בסדר גמור. שיירשם לפרוטוקול שהצענו. - - - אמרתי, אם המשא ומתן יסתיים מהר יותר, אפשר להביא את זה לפני שלושה חודשים, אם תחליט שזה בזבוז זמן ותרצה להביא את זה קודם, זה תמיד נתון לרשותך. הרי אתה כבר הצגת את הצעת החוק, לא צריך מכסה ולא צריך כלום, תמיד נתונה לך היכולת בכל שבוע לשים את זה כאן ולהצביע. לכן בעיניי אתה לא מפסיד מהניסיון. בדרך כלל כשמנסים להעביר הצעת חוק, מנסים להידבר עם הממשלה, בהנחה שרוצים שהיא תעבור באמת, כי בסך הכול לא משנה מה יקרה עכשיו, אם היא תתקבל או לא תתקבל, הרי ברור שהצעת החוק לא תקודם אם הקואליציה מתנגדת לה. אני מבקש, בתאי הסיעות, בבקשה, שקט. אני לא רוצה להוציא מתאי הסיעות החוצה. בבקשה, שקט.

הם עוזרים לשר למשוך זמן,

זה עוזר לשר למשוך זמן, הרעש.

אני מסתדר בדרך כלל, חבר הכנסת פינדרוס, גם בלי זה. ניסיתי, ניסיתי לעזור, אדוני השר. אתה דווקא עזרת. כדרכך בקודש, תמיד עזרת. אז היות, חבר הכנסת ליצמן, אני רואה שעוד לא שכנעת את יושב-ראש הקואליציה, אז אני לא יכול כמובן לרדת, אני אצטרך להמשיך להשקיע ולשכנע. חבר הכנסת ליצמן, מהסירוב שלך אני מבין שהצעת החוק לא מעניינת אותך באמת, כי אילו רצית להעביר אותה באמת, מן הסתם היית נענה והיית עושה מאמץ אמיתי להגיע להסכמות כדי שיהיה חוק ותהיה התוצאה.

יש לי הוכחה שזה אפשרי. יושב לידך חברך לאופוזיציה, חבר הכנסת סמוטריץ', ששוחח איתנו על הצעת חוק אחרת שנוגעת לתחום הדיור, והגענו להבנות. הצעת החוק הפרטית שלו עברה, ואנחנו מביאים עוד מעט - - - כבר יותר מחודשיים. הבטחתי לך - - - כל חודש - - - חבר הכנסת סמוטריץ', אתה ואני, שנינו הסכמנו שאנחנו מביאים בתחילת כנס הקיץ הצעה ממשלתית, ואני אעמוד בזה. היא תגיע. אני יכול לבשר לך, חבר הכנסת סמוטריץ', זו דווקא הזדמנות. אני יכול לבשר לך שאני מתכוון להביא אותה לוועדת שרים לחקיקה כבר ביום ראשון הקרוב, ובהנחה שוועדת השרים לחקיקה - - - אבל למה צריך ועדת שרים? אפשר לדון בה תוך כדי.

חבר הכנסת סמוטריץ', אני מאוד מקווה שאנחנו לא רק נביא אותה לוועדת השרים לחקיקה ביום ראשון הקרוב אלא שהממשלה גם תתמוך בהצעה לבקש פטור מחובת ההנחה, ונוכל להביא את הצעת החוק לכנסת, בעזרת השם, כבר ביום שני הקרוב ולהתחיל לקדם. אני מקווה שאז גם האופוזיציה, לפחות המפלגה שאתה מייצג, תתמוך בהצעת החוק, כפי שסיכמנו בזמנו, אבל זה כבר קשור - - - אתה מוזמן לבוא איתי - - - זה כבר קשור לשיח אחר, אם אתה רוצה שהיא באמת תקודם, אבל אני מביא את זה כדוגמה לכך שאנחנו לא נעולים ולא מפריע לנו לקדם רעיונות מסוימים באמצעות הצעות חוק, גם של חברי כנסת מהאופוזיציה. אפשר להגיע לשיתופי פעולה חשובים, לכן היה אפשר לעשות את זה בהצעת החוק הזאת. אדוני בחר שלא לעשות את זה, כנראה החוק וכל הסוגיה של הסיוע לרוכשי הדירות פחות מעניינים אותו, ומדובר רק על צעד הצהרתי ולא על רצון אמיתי להעביר את הצעת החוק. אבל אני רואה שלפחות יושב-ראש הקואליציה השתכנע מדבריי, אז כל עוד המציע לא מוכן להידבר ולא מוכן לנסות באמת להגיע להבנות עם הדרג המקצועי של משרד השיכון ומשרד האוצר,אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת החוק.

תודה רבה. נא לשבת, בבקשה.

אנחנו עוברים להצבעה שמית. מזכיר הכנסת, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל,

יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, נגד אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק,

ברקת, בעד יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה יוסף טייב,

דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מתן כהנא,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

אינו נוכח ישראל כץ,

נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש,

יסמין פרידמן, נגד אביר קארה,

נגד יואב קיש,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת בנימין גנץ,

צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

נגד. - - - חברי הכנסת, חבר הכנסת. שרן השכל, מה הצבעתך?

נגד. - - - כל עוד לא עברו לשם הבא, מותר לה לשנות את הצבעתה. נא להמשיך בקריאת השמות. (קורא בשמות חברי הכנסת) אחמד טיבי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע? אין. ההצבעה הסתיימה. נא למנות את הקולות. אם כך, חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: בעד,

אני קובע כי הצעת החוק לא

של חברי הכנסת פטין מולא ומשה אבוטבול. אני מזמין את חבר הכנסת פטין מולא לנמק את הצעת החוק. בבקשה, אדוני, שבע דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, כבוד השר, כבודה השרה, להלן הצעת החוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, ביטול חובת דרישות מבחני כניסה וציון פסיכומטרי), התשפ"ב 2022. הבחינה הפסיכומטרית היא מכשול בפני סטודנטים רבים,

הטיה תרבותית ועלות גבוהה של קורסי הכנה לפסיכומטרי. דבר זה פוגע בעיקר בפריפריה ובשכבות החלשות. על כן מוצע שמיון הסטודנטים החדשים במוסדות להשכלה גבוהה יהיה על פי ציוני הבגרות. עם זאת, יהיו רשאים הסטודנטים שרוצים בכך לעבור בחינה פסיכומטרית ולהתקבל למוסד להשכלה גבוהה לפי שקלול ממוצע ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. יש לציין כי שופטי בית המשפט העליון מתחו ביקורת חריפה על נציגי האוניברסיטאות, אשר ביטלו את שיטת המצרף. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה, השמונה-עשרה, התשע-עשרה,

העשרים ושתיים והעשרים ושלוש, על ידי קבוצות חברי כנסת מכל הסיעות,

אני וחברי חבר הכנסת משה אבוטבול,

אנחנו רואים שהצעת החוק הזאת טובה ותיטיב עם הסטודנטים שלנו. רוב הציבור הדרוזי בישראל ובני המיעוטים, והרבה מכלל הציבור הישראלי היהודי נמצאים במצב סוציו-אקונומי נמוך מאוד. הבחינה הפסיכומטרית מהווה מכשול עצום בפני אלפי סטודנטים. עלות ההכנה של הקורסים היא גבוהה מאוד. רבים וטובים מהבנים שלנו, בכל המגזרים, נכשלים ולא מצליחים להתקבל לאוניברסיטה בישראל בגלל החסם הזה של הפסיכומטרי. אני כנציג ציבור של המיעוטים, של כל עם ישראל ושל המוחלשים במיוחד בכנסת, שהגיע למקום זה על מנת לתקן עיוותים, שם את הנושא הזה בראש סולם העדיפויות לגבי האוכלוסיות שאותן אני מייצג. לא פעם פעלתי, גם כסגן שר במשרד ראש הממשלה, בעבור אותן אוכלוסיות, ואני אמשיך, כל עוד אני מייצג אותן, לפעול למענן בכל כוח ובכל דרך. חבריי חברי הכנסת, עלות הכנה לפסיכומטרי במדינת ישראל היא קרוב ל-10,000 שקל. זה קורס שנמשך תקופה ארוכה, קורס שכרוך בהרבה הוצאות נסיעה והיעדרות ממקומות עבודה. הרבה סטודנטים עברו את הקורסים האלה, וגם אחרי הקורסים לא הצליחו לעבור את הפסיכומטרי ולהיכנס לאוניברסיטאות, ולכן עברו את הקורס פעם שנייה ופעם שלישית. זה נטל כבד וענק על האוכלוסייה המוחלשת, על בני המיעוטים, שם יש הרבה חוסר שליטה, בעברית, באנגלית או בנושאים אחרים של המבחן הפסיכומטרי. ההצעה שלך נכונה. השר פירון שהיה שר חינוך, תמך

אני מסכים איתך, ידידי וחברי אחמד טיבי, שבאמת זו ההצעה החברתית הטובה ביותר. היא תיטיב עם הסטודנטים שרוצים ללמוד ולרכוש מקצוע ולא מצליחים להיכנס לאוניברסיטה וללמוד. לעיתים אחרי שהסטודנטים האלה עברו את הקורס, אנחנו רואים קושי רב שלהם.

אני מכבד ומעריך את חברי חבר הכנסת משה אבוטבול מסיעת ש"ס, שחבר אליי להצעת החוק הזו. לכן, כאן מעל הדוכן, אני קורא לכל חבריי חברי הכנסת, לממשלה במיוחד ולחבריי חברי הכנסת מבני המיעוטים: מופיד,

ורשימת רע"מ והרשימה המשותפת, ולכל הסיעות במליאה הזאת, לתמוך בחוק הזה ולאשר אותו. אני מקווה שנצליח להעביר את זה כמה שיותר מהר.

תודה רבה לחבר הכנסת מולא. אני מזמין את חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת אבוטבול, עולים כשמזמינים. עולים לדוכן כשמזמינים, לא באופן עצמאי, כך זה נהוג בכנסת. הזמן דחוק, אבל בכל זאת. - - - בבית. כן, כן, אפשר להרגיש בבית, אבל בכל זאת. טוב, נו, תכף נגמרות הדקות שלי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה לברך את ידידי פטין, על כך שהחשיבה שלו היא מאוד מאוד גדולה ולא חשיבה סקטוריאלית. החוק שלו יכול להיות מותאם מאוד למגזרים נוספים, מעבר למגזר שהוא מייצג אותו בנאמנות. הוא גם יכול לייצג אותנו, את המגזר החרדי, שתמיד החלטות הממשלה, דרכה של המדינה, הרצון של המדינה זה לתת ליותר ויותר חרדים להיכנס למעגלי התעסוקה, מעגלי העבודה, מעגלי הלימודים. והינה פה אנחנו בסך הכול מבקשים להעביר הצעה שיכולה להיטיב עם המגמה הזאת של המדינה, של הממשלה. אנחנו נעצרים פה, כי כפי שפטין ציין, הרבה מאוד סטודנטים מתקשים לשלם על הלימוד לפסיכומטרי. קשה להם גם הנושא הזה של הזמן. הם רוצים מייד אחרי בחינות הבגרות שיתייחסו אך ורק לנושא הזה, ואנחנו באמת רואים שהיה כבר מישהו שהתנהג בצורה השרירותית הזאת: "תֶבן אין נִתן לעבדיך ולְבֵנים אֹמְרים לנו עשׂוּ".

לא נותנים תבן, אבל מבקשים מאיתנו תוצאות: בואו תצאו למעגל העבודה, למעגל הלימודים, למעגל התעסוקה. יודעים שיש פה קשיים, גם כלכליים, משפחות מוחלשות מהמגזר החרדי, או משאר המגזרים, שרוצות לקדם את הילדים. העמידה השרירותית הזאת על המבחן הפסיכומטרי עומדת להם לרועץ. לכן אני פונה פה לאלה שרוממות החינוך בגרונם, אם אלה אנשים ששימשו בתפקידים, כמו יושבת-ראש ועדת החינוך, שכעת נמצאת כאן ולא מספיק מקשיבה לרצון שלנו כאן השכל,

גברת השכל וידוע, כדאי שתקשיבי ותדעי בדיוק שהמצוקה באה מאותם אנשים שרוצים לבצע את מה שהמדינה רוצה, להתקדם למסלולי לימודים.

ההצעה של פטין, שאני שותף לה, היא הצעה ראויה, לא קשור פה קואליציה או אופוזיציה. איך אמרתם אתמול לחיילים? איך אהבתי את זה שלשום, הייתם כאלה מתוקים. נופת צופים. אז בואו תוכיחו לנו שגם פה אתם נופת צופים, ולא טינופת צופים,

תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול. ישיב בשם הממשלה סגן שרת החינוך חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי. בבקשה אדוני, עשר דקות לרשותך. נכבדי יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, החברים המציעים חבר הכנסת פטין מולא וחברי משה אבוטבול, אני בטוח שאם היית מסיר את המילה "טינופת" מהשיח, כולנו היינו מרגישים טוב יותר. מטפורה, מטפורי. תרשה לי להתייחס לזה כאל מעידה לשונית. מה הקשר בין זה לבין להגיד "טינופת"?

אבל אני בטוח שזו מעידה לשונית. אין שום מטפורה במילה "טינופת",

לא הבנתי את המטפורה, אבל מילה מיותרת, בוודאי במשכן חשוב זה, ודאי וודאי כשמדברים על מלגות ועל סטודנטים ועל חינוך. אם תאשר את זה, אני אעלה ואחזור בי. אני מציע לחזור בך גם בלי התניות, אבל זה שלך, זה שלך. אני, ברשותכם, חבריי,

- - - - - - דוקטור, תן לי לדבר. אני רוצה להשיב את התשובה כפי שנכתבה, ולאחר מכן להביע גם תוספת שלי מתוך היותי איש חינוך ותיק מאוד, שעוסק בחינוך כבר 47 שנים. אז להלן התשובה: הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 22 במאי 2022 ונדחתה מהטעמים הבאים:

נושא הבחינות כתנאי כניסה למוסדות ההשכלה הגבוהה נמצא בתחום סמכותם של המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת החופש האקדמי שלהם, כאמור בסעיף 15 לחוק המל"ג, ואין המועצה להשכלה גבוהה מתערבת בנושא זה. דהיינו, יש כאן חופש של האקדמיה, שנייה. כל שחיקה של עקרון החופש האקדמי באמצעות תיקון זה או אחר של סעיף 15 לחוק המל"ג מהווה פגיעה באחד הערכים המרכזיים היסודיים של מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.

חבר הכנסת פטין מולא, לעניין ביטול דרישות מבחני הכניסה והציון הפסיכומטרי במוסדות להשכלה גבוהה, יודגש כי למועצה להשכלה גבוהה אין עמדה ואין מעמד בעניין זה עצמו, אך אין מקומו של הנושא במסגרת חוק המל"ג. בהקשר - - למה זה - - - - - זה יצוין, תיתן לי להשיב. אני הקשבתי לך בקשב רב עם אוזניים קשובות, תן לי. בהקשר זה יצוין כי קיימת פסיקה של בית המשפט העליון האומרת כי המוסדות להשכלה גבוהה אומנם ממלאים תפקיד ציבורי אך החלטותיהם בעניין קבלת התלמידים למוסדם אינן על פי דין אלא על פי החלטת מוסדותיהם, הפועלים מתוך חופש אקדמי. לפיכך אני רוצה להגיד לך, אדוני, ולספר לך שההצעה הזו, חברותיי וחברי, אין ספק שיש בה היבטים ערכיים, חברתיים, כלכליים, חינוכיים, אני לא מתווכח עם זה. העובדה היא שזה כבר מתגלגל שנים, כפי שנאמר על ידי קודמיי. לידך יושבת חברת הכנסת - - - - - - אני אסביר, אם לא תפריע לי. - - - סגן השר - - - לידך יושבת חברת הכנסת אמילי, שאף היא העלתה הצעה ואף היא ישבה - - - נו.

אף היא ישבה עם השרה, ונאמר לה בצורה ברורה שיש יכולת לחשוב על נוסחה שהיא נוסחה מאפשרת,

אבל זה לא יעבור בחקיקה - - - - - - זה לא יעבור בחקיקה אלא - - - מה הסיבה - - - הקואליציה - - - חברי הכנסת, תנו לסגן השרה להשיב. לא קואליציה אופוזיציה, סגן השר. אני חוזר - - - - - - פוליטית. אני מסביר למה. יש לזה הרבה מאוד הסברים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שכל דכפין, לא משנה מה מצבו ומהר רמתו, יכול להיכנס. אנחנו יכולים להגיע לרמה - - - הלוואי שכל דכפין - - - - - - שנייה אחת, אתם לא תפריעו לי. - - - אל תעשה את זה. - - - אנחנו נגיע לרמה שהמוסדות האקדמיים שלנו - - חברי הכנסת, אנא תנו לסגן השרה להשיב.

נמצא פה - - - חברי הכנסת, חברי הכנסת.

נמצא פה פרופ' יוסי שיין, שהוא איש אקדמיה ידוע, יושב-ראש הוועדה המשותפת להשכלה גבוהה. הוא יספר לכם, בין היתר, הוא יספר לכם. - - - אמילי, אני הזכרתי את שמך כדי שתוכלי להתייחס, לא בכדי. לכן אני אומר, חברים, לכן אני אומר ואני חוזר ואומר שלא יהיה נכון, וגם אין כאן תשובה חד-חד-ערכית, להגיד: כל מי שרוצה ייכנס לאקדמיה ואין שום מבחני סף.

אני אומר לך למה לא. בסוף בסוף בסוף, שנייה, עולות פה - - - חברי הכנסת,

שאלת למה לא, לא כדי לנאום מהמקום. שאלת למה לא, הינה, סגן השרה עונה לך. אורלי, בואי, אני אספר לך. - - - חברת הכנסת, זה לא הוגן מה שאת עושה, תני לו להשיב. אני חוזר ואומר, אם ישנן בעיות של כסף, למשל עלות פסיכומטרי או שכר לימוד, אני אספר לך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, שבקמפוס בן-גוריון באילת כל סטודנט שרצה ללמוד, ולא משנה מהיכן הוא היה, לא משנה, קיבל מלגת לימודים מלאה לאורך כל שנות הלימוד. - - - נעשה - - - למה זה קרה? היה ראש עיר חרוץ שהלך והביא כסף למלגות, וכל שנה, באילת הקטנה - - - - - חברי הכנסת - - - - - התגלגלו קרוב ל-2 מיליון שקל מלגות, זה דבר אחד. דבר שני - - - - - - עירייה. רק שנייה, רק שנייה.

אתה אומר - - - אנחנו ביקשנו. אני אעצור את הזמן, חבר הכנסת מולא, חבר הכנסת מולא.

סגן השרה - - - אני ביקשתי משר האוצר - - - חבר הכנסת מולא, הצגת את הצעת החוק בצורה רהוטה.

איזה מלגות, על

רק שנייה, עכשיו הזמן של הממשלה להשיב.

די, די, מספיק, די.

די, סגן השרה רוצה להשיב לך. אני בעד, ד"ר קרעי, אני בטוח שאתה רוצה אקדמיה שהיא איכותית, משובחת, שתצמיח תואר שלישי משובח ותצמיח - - - - - - ואתה בטח ובטח לא רוצה להגיע למצב שכל דכפין - - - - - - כן, מפני שיש לו, ולכן צריך. עכשיו, שנייה, עולות הצעות רבות בעניין.

הצעה שמדברת על שנה ראשונה כניסה ובחינת דברים בסוף שנה א'. יש הצעות של לתת פסיכומטרי חינם. יש כאן מגוון שלם של הצעות, ובתנאי, בתנאי, שהרמה היא רמה סבירה. הדבר החשוב מכול, תקשיב, חבר הכנסת מולא, הדבר החשוב מכול - - חבר הכנסת מולא. - - זה לתת בסוף חופש אקדמי, וכמובן להנחות את האוניברסיטאות, שיקלטו לתוכן אנשים שיכולים ללמוד, שיביאו הישגים, ולא משנה מה מעמדם, אם זה מהמגזר או מהאוכלוסייה החרדית. - - - חבר הכנסת מולא, חבר הכנסת מולא,

רק שנייה. איציק, איציק, שנייה.

מאחר שמדובר פה בנושא - - - מאיר,

חבר הכנסת מולא. - - - חבר הכנסת מולא, תקשיב לי רגע. אתה תרצה להשיב, נכון? אז אל תדבר עכשיו. די, אי-אפשר ככה, אי-אפשר ככה. אתה לא יכול גם לצעוק מהצד וגם להשיב מעל הדוכן, זה בלתי נסבל.

הכול בסדר.

חבר הכנסת אבוטבול וחבר הכנסת מולא, מאחר שמדובר בנושא שהוא נושא באמת באמת באמת ערכי-חברתי-כלכלי ואין כאן פתרון שהוא חד-חד-פאזי, עלתה כאן הצעה, ושוחחתי איתכם בשיחה מקדימה: תביאו את ההצעות שלכם לדיון שהוא דיון מקצועי, נשב בהנהלת המשרד, כמו שעשתה חברת הכנסת אמילי, ונוכל לשבת ולשוחח באמת בצורה מושכלת. חבל חבל חבל שהנושא הזה נמצא פה בדיון במקום שיהיה בדיון במקומות הנכונים, והמקומות הנכונים זה הנהלת המשרד. נשוחח עם הנהלות האוניברסיטאות, נחשוב ביחד על נוסחה שהיא נוסחה נכונה, יכול להיות שהיא אפשרית. זו הדרך כדי לאפשר למקסימום מבוגרינו, ולא משנה כרגע אם הם באים מהמגזר הערבי,

החרדי והאחר, ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. בל ניתן ידנו למצב שאנחנו מדרדרים את הרמה כי אנחנו שוקלים את זה רק בשיקול שהוא חד-חד-ערכי, זה פשוט לא נכון לחשוב כך. אני אומר זאת כמי שהקים. אני אומר זאת, ואני יודע מה המחירים. אני במשך שנים פיתחתי וקידמתי את קמפוס בן-גוריון באילת, ותמיד עלתה השאלה: על מה אנחנו מוותרים, על האיכות? לקבל החלטות שהן החלטות קלות? הפסיכומטרי? לא, חס ושלום. אבל, אורלי, לכסף יש פתרונות. יש פתרונות. אפשר להחליט שנותנים מלגות, אפשר להחליט שנותנים פסיכומטרי חינם ואפשר להחליט שמקדמים. אבל זה זמן. אפשר ללכת על הצעה כמו של אמילי מואטי ואפשר ללכת על הצעות רבות. היום להוציא את חופש ההחלטה מהאוניברסיטאות,

אם זה המצב, זו פשוט תהיה בכייה לדורות. אני חוזר ומציע לחברי הכנסת להצטרף לעמדת המשלה ולהתנגד להצעת החוק.

תודה רבה לסגן שרת החינוך. אני מזמין את חבר הכנסת מולא. בבקשה, תרצה להשיב. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כבוד סגן השר, חבריי חברי הכנסת, אתם מושכים זמן בחוק הזה. אתה טוען שאין לכם אמון, ואתה טוען שהיו לכם מלגות באילת. מה תעשה האוכלוסייה הערבית, שאין לה מלגות ואין לה כל מיני עבודות שכך תיתן להם כסף למלגות? אתה אומר, מבחן הכנסה. אנחנו לא אומרים שתיתן גורף, לא אומרים שתיתן גורף לכל האוכלוסייה או לכל הנבחנים בפסיכומטרי, בוא נעשה לפי מבחן הכנסה, מי שיש לו הכנסה נמוכה ואין לו כסף לממן את הפסיכומטרי פעם ראשונה, שנייה ושלישית ורביעית. ואתה יודע טוב מאוד, אתה בעצמך עשית קורסים באילת וביקשת שנביא לך דרוזים מהצפון לאילת,

אז איך אתה רוצה להביא בן אדם מירכא לגור באילת והוא ישלם לך שכר דירה שם, שעולה לו כסף? אני לא מבין אותך. מה אתה מדבר על הכנסות? אנחנו אמרנו וחוזרים עוד פעם, יש חברי כנסת מהקואליציה, אמילי ואחרים, שהגישו את אותה הצעת החוק. בואו נעביר את זה בטרומית. אחר כך נצרף את - - - - - - לא.

בוא תעביר את - - - - - - אז תעביר את ההצעה בטרומית בשביל להביא אותה - - - - - - בדיוק. - - - איך? נדון בה - - - מה נדון? אין מה לדון בזה.

אני לא מאמין להם, כי בכל הצעות החוק שאנחנו מגישים, שאני מגיש, אני מקבל דחייה בוועדת השרים,

אני לא מבין. למה את אותה הצעת חוק של חברי כנסת מהקואליציה כן קיבלו, ולא צירפו אותה? אל תגיד לי ככה, בראש. אני אומר לך, זה אמת וזה בדוק. אתה יכול לבדוק. אתה יכול לבדוק את זה לעומק, ולהבין שלא שהצעת החוק הזאת כרוכה בכסף. הצעת החוק הזאת באה להסיר חסם בפני סטודנטים שרוצים ללמוד באוניברסיטה ולרכוש מקצוע. מבחן ההכנסה הוא הבעייתי. אל תגיד שהמועצה להשכלה גבוהה לא מסכימה. בוא נקים ועדה, אחרי שנעביר אותו בטרומית, נבחן את כל הטענות שלם, גם את הטענות שלנו, ונביא כמה שיותר מהר את הצעת החוק הזו למליאה בקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להגיד כמה מילים בערבית, חבריי חברי הכנסת. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: החוק הזה מאוד חשוב, למגזר הערבי וגם למגזר היהודי. לא רק למגזר הערבי תהיה האפשרות לקבל ויתור או הנחות. היום יש לנו את החרדים, את הדתיים, את הדרוזים, את המוסלמים,

את המרוקאים, את האתיופים, החוק הזה בא לטובת כל תושב חלש במדינה הזו. ואנחנו כאן, חברי הכנסת מהמגזר הדרוזי והערבי, הנוצרי והבדואי, כדי לעזור לתושבים שצריכים אותנו. ומכאן אני קורא לאחי מופיד מרעי: מופיד, אתה בעצמך אמרת לי שהחוק הזה מאוד חשוב למגזר הדרוזי והערבי והיהודי, עלי סלאלחה, אבו הישאם עלי סלאלחה, מנהל בית ספר בבית ג'ן, אני מקווה,

אני קורא לך מכאן שתצביע איתנו בחוק הזה. תודה ובהצלחה.) תודה רבה, חבר הכנסת מולא.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. על פי בקשת 20 חברי כנסת, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק, נגד חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור, בעד נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, בעד ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, נגד

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, נגד בנימין גנץ,

משה גפני, בעד סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, בעד

בעד אלון טל,

דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, בעד מאיר כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף,

אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי,

נוכחת פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד

מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. מזכיר הכנסת דן מרזוק: (קורא בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

צחי הנגבי, אינו נוכח ווליד טאהא,

אינו נוכח אמילי חיה מואטי, נגד אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה נוכחת שמחה רוטמן,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

האם יש מישהו מחברי כנסת שלא הצביע? אין. אם כך, ההצבעה הסתיימה. נא למנות את הקולות, בבקשה.

בעד, 56, נגד, 56, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לא התקבלה. - - - אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה במקרי אונס ותקיפה מינית),

של חברת הכנסת מירי רגב. בבקשה, גברתי. - - - חברי הכנסת. חברי הכנסת, אנא תאפשרו לדוברת לומר את דברה ללא הפרעות. בבקשה גברתי, עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לכל היפים והאמיצים מהמחנה הנכון שניסו לגזור קופון פוליטי ציני על חשבוני, גזרתם קופון פוליטי על הנאנסות, על הנכים, על הלוחמים, על החלשים. ניצלתם אותם, כמו שאתם מנצלים את האוכלוסיות האלה כל הזמן, כדי לשסע, להשפיל, להעליב. בזה אתם טובים. גררתם את המקום לשיח שבכלל לא היה שם. לנו יש כאבי בטן אמיתיים, לא כאבי בטן מדומים. אכפת לנו. אכפת לנו מהנכים, מנשים מוכות, מנאנסות, מחיילי ולוחמי צה"ל. זה לא מה שאמרת, אבל. להגיד עליי שלא לא אכפת לי מהנכים - - את אמרת. - - אני, שהבאתי למרכז הבמה בטקס המשואות את ד"ר הודיה אוליאל, את להקת שלווה ועוד, שפעלתי לקדם ולחזק את הספורטאים הפראלימפיים ואת ה-Special Olympics, להגיד שלא אכפת לי מנשים, אני, שלאורך כל חיי פעלתי כדי לייצג אותן, לחזק אותן. אתם שהפלתם לפני שלושה חודשים חוק שלי, למנוע דיור מוגן עבור נשים מוכות.

שהבאתי לטקס המשואות את שירה איסקוב ועדי גוזי, למרות קמפיין שעשיתם נגדן בתקשורת, כי חשבתם שאישה ששרדה אלימות קשה במשפחה זה לא מספיק כדי להדליק משואה. אתם תגידו לי שלא אכפת לי מלוחמי צה"ל?

דוברת צה"ל, ששירתי 25 שנים בצבא ההגנה לישראל - - אדוני היושב-ראש - - - - - למען חיילי צה"ל, וחלק מהם, שנלחמתי להעלות את שכר החיילים, נגד ראש המחנה, ראש מחנה התעמולה יאיר לפיד. ידעתם שהדברים הוצאו מהקשרם, אבל הרווח הפוליטי סנוור את עיניכם. כחלק מהנדסת התודעה נהניתם לעשות עליי סיבוב פוליטי.

בואו נחשוף את פניה של אותה קואליציה, שלא מדברת פוליטיקה, שאכפת לה מהציבור, אותה קואליציה שנלחמת למען החיילים, החלשים, האוכלוסיות המוחלשות. היום עולה הצעת חוק שלי להחמרת ענישה כנגד אנסים ותוקפים מינית. שמעת, חבר? הצעה שלא הוכנה אתמול או שלשום, הצעת חוק שהוכנה לפני כמה חודשים. ביום ראשון היא עלתה לוועדת השרים, ועדה שיושבים בה האנשים הנכונים, מהמחנה הנכון, שעושים את המעשה הנכון בעבור האוכלוסיות המוחלשות.

לדחות את הצעת החוק בשישה חודשים, שישה חודשים שבהם לא אכפת להם מאותו אנס שישתחרר בעוד חודש, ויצא החוצה לאמלל נשים ולפגוע בנשים נוספות, מאותו פדופיל, שיחזור להטריד בגינות השעשועים עוד ילדות וילדים, מאותו בן משפחה מטריד מינית, שיחזור לגרום לנערה בת 17 לפחד להגיע לאירועים משפחתיים. 4,000 נשים נפגעות מתקיפה מינית בשנה, 21% מהנשים והנערות בישראל נאנסו, מה שאומר שאחת מתוך חמש נשים בישראל עוברת אונס. אותה ילדה בת 13 שנאנסה באכזריות, האנס שלה ייכנס לכלא, במקרה הטוב, לשבע שנים. אחרי קיצור שליש ושחרור על תנאי הוא יחזור להתהלך ברחובות, לאמלל ילדות נוספות ולהשאיר אותן מצולקות לכל החיים שלהן. את הכסף לזועבי הם העבירו מהיום להיום, את הכסף לטיבי הם העבירו באותו רגע, את הכסף לעבאס הם העבירו בביט, אבל הנאנסות? שיחכו עוד חצי שנה, זה לא דחוף, לא יקרה כלום. אז הוא ישתחרר בעוד חודש והוא יאנוס עוד איזה ילדה. זה בסדר.

יאיר לפיד, למה לא אכפת לך מנערות שמותקפות מינית? אתה, שמדרדר את השיח למחוזות שלא היינו בהם. מה קרה לך? מה נהיה ממך, יאיר לפיד? באת לחרחר ריב. אתה, שעומד בראש מחנה הנדסת התודעה והתעמולה, כל הכבוד לך שהצלחת להפוך את בנט, את גדעון ואת אילת לחיילים שלך. אז יש לך תקשורת שמחבקת אותך, שמטשטשת את העובדה שאתה בראש מחנה המסיתים. אבל הציבור רואה לכם. מרב מיכאלי, למה לא אכפת לך מנאנסות? זה עוד ספין, כמו שעשית על הפונדקאות? אתן עלק לא עושות פוליטיקה. אתן יודעות כמה אנחנו מקנאות בכן, אתן, נשות השמאל הצבועות? לא יעשו לכן זובור בתקשורת, לא יעשו עליכן סיבוב פוליטי. ילטפו אתכן. אתן יכולות להצביע נגד נאנסות, נגד מוחלשים, נגד הפריפריה, נגד כל אלה שאתן אוהבות לדבר עליהם, אבל לא לעזור להם. אף אחד לא יהדהד את זה. איזו מהדורה תיפתח היום עם הידיעה שהקואליציה הרעה הזאת הפילה חוק לטובת נאנסות? איזה פוש יעלה ברשתות, שמיכל רוזין הפמיניסטית תברח מהמליאה, או תצביע נגד נשים שנאנסות? איך אברמוביץ' ישב, מלא בעצמו, ביום שישי ויפתח את המהדורה ביום שישי, ויסביר למה הקואליציה הרעה הזאת הצביעה נגד חוק

איך הוא יסביר את זה? הוא הרי אומר שהקואליציה היא בעד נשים, היא בעד הציבור,

זו ועוד איך פוליטיקה.

כל הזעזוע המזויף שלכם, כל הפייק סנטימנטים שלכם בתקשורת, הרי הנשים הנאנסות,

מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להטיל בגין עבירת האינוס מאסר עולם קצוב,

שקבועה בחלק הכללי של חוק

נוכח האמור לעיל, הממשלה מתנגדת להצעת החוק.

אם את מסכימה לדחייה בשישה חודשים, אז בבקשה. לא, אני לא מסכימה. זה מה שהוצע.

עוד שישה חודשים נעלה אותה שוב. תודה רבה לשר לביטחון הפנים. חברת הכנסת רגב, בבקשה, היא מבקשת להשיב לשר. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. נשים יקרות, נאנסות, תראו כמה הקואליציה הזאת מניפולטיבית. הרי מה קורה? אם נביא את זה היום להצבעה וזה ייפול, זה יעלה בעוד חצי שנה. אז עכשיו אנחנו נצביע. למה לחכות חצי שנה? למה אדם שמחר בבוקר משתחרר אחרי שהוא אנס מישהי, יסתובב ושוב יאנוס אנשים? למה שהוא יאנוס עוד נערה או עוד קטין? למה אתם מחכים חצי שנה? לעבאס העברתם בביט את הכסף, נכון? לזועבי העברתם מהיום להיום את הכסף. הנשים לא מעניינות אתכם. אתם עושים סיבוב פוליטי, סיבוב מגעיל, נבזי, עליי, על הנשים ועל החלשים. אנחנו נעשה פה היום הצבעה שמית, שתביך אתכם, תראה את הצביעות שלכם. אנשים יראו איך אתם מתנגדים ואתם נגד נשים ואתם לא פועלים לא בעד נשים, לא בעד נאנסות, לא בעד חלשים ולא בעד הפריפריה. פשוט קואליציה רעה, נסחטת, שלא עושה שום דבר. רק לשבת על הכיסא. אני רוצה לראות פה את מרב מיכאלי ואת כל הנשים הפמיניסטיות מצביעות פה נגד הנשים הנאנסות. תתביישו לכם. אתם טובים בדיבורים, טובים בתעמולה, טובים בפייק. רחוקים רחוקים מהאמת, אמת שבה אנחנו עוסקים: מטפלים בחלשים, בנכים, בציבור הישראלי. אז היום אנחנו נביך אתכם ונראה כמה הקמפיין שלכם היה קמפיין מתוקשר, מתוזמן, שכל-כולו רק לעשות סיבוב פוליטי. תתביישו לכם.

הציבור היקר, תראו אותם היום, בבושה הגדולה שלהם, מצביעים נגד הנשים, מצביעים נגד הנאנסות, לא עושים דבר למען החלשים. היום הציבור שוב רואה לכם את הבושה הגדולה של מי שאתם. תודה רבה לחברת הכנסת רגב. חברי הכנסת, תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית על פי בקשת 20 חברי כנסת. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת, בבקשה.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

ענבר בזק, נגד איך את לא מתביישת - - - בושה, בושה. חברי הכנסת. - - - חברי הכנסת. לא עושות פוליטיקה - - - בבקשה, מזכיר הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת - - - אין דבר - - - חברי הכנסת, מספיק. אנחנו באמצע הצבעה. - - - לא, אנחנו באמצע הצבעה. - - - לא, אנחנו באמצע הצבעה. שמענו אותך. שמענו אותך, אנחנו באמצע הצבעה. - - - עם האופוזיציה - - - אנחנו באמצע הצבעה.

חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

אתה לא יכול להוציא אותי - - - אני יכול. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אני מבקש שתהיי בשקט. אמצע הצבעה - - - לא באמצע הצבעה. גם את זה אתם רוצים - - - אומר את זה. די כבר, מספיק. כן, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

בעד יאיר גולן, נגד חבר הכנסת קיש, מספיק. אתה גם עומד, גם צועק.

אל תצעק, אנחנו באמצע הצבעה. אתה מכיר את הכללים.

- - - אני מבקש - - - - - - אתה מבקש, אני מבקש ממך להפסיק להפריע,

תכבד. (קורא בשמות חברי הכנסת) מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, בעד מאיר כהן, נגד מתן כהנא,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, בעד

לוין, בעד נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם,

פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, בעד - - - חברת הכנסת לוי אבקסיס, אי-אפשר להקריא ככה שמות. לא שומעים מה מצביעים. די, מספיק, אנחנו באמצע הצבעה. אתה ראית - - - אני שומע אותך, רק אותך אני שומע. לא שום הצבעה אחרת. רק אותך. די כבר. (קורא בשמות חברי הכנסת) מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

נגד מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה, נגד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח - - - חברת הכנסת רגב, מספיק. חברת הכנסת רגב, די. - - - חברת הכנסת מירי רגב, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

בעד אלעזר שטרן, נגד יוסף

נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט,

יואב גלנט, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח - - - רשת ביטחון שלהם. חברת הכנסת לוי אבקסיס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. (קורא בשמות חברי הכנסת) עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה,

נוכח מיכל רוזין, אינה נוכחת יובל שטייניץ, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע? מיכל רוזין, בבקשה. נגד. (קורא בשם חברת הכנסת) מיכל רוזין, נגד תתביישי. יש עוד מישהו? אם כך, ההצבעה הסתיימה. נא למנות את הקולות, בבקשה. הכול מכרתם. אין שום אידיאולוגיה יותר, כלום. רק כיסאולוגיה. תתביישו. - - - הם הבטיחו כסף לארגוני הנשים, שילכו רק לשמאל - - - את לקחת כסף לנפגעות תקיפה מינית - - - חברת הכנסת לוי אבקסיס, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. חברת הכנסת לוי אבקסיס, די. (חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס יוצאת מאולם המליאה.) - - - עוד רצית להחזיר?

ההצבעה: בעד, 50, נגד, 56, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק-יסוד: ביטול ההסדר המיוחד להפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר (תיקוני חקיקה), של חברי הכנסת רוטמן, אמסלם ופינדרוס. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן להציג את הצעת החוק.

אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת וחבריי חברי הכנסת הנורבגים: לימור מגן תלם, אינה נוכחת, יסמין סאקס פרידמן,

כמה עולה? כמה עולה? כל אחד בערך 50,000. צביקה האוזר, אינו נוכח. צביקה האוזר אינו נוכח? שירלי פינטו, אינה נוכחת, אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת. זה כמו מזכיר הכנסת - - - אני לא רוצה לאיים,

הוא עשה עבודה מצוינת, אני אעשה רק סבב אחד. צביקה האוזר הוא סגן יושב-ראש הכנסת, ב-52,000 שקל. טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, יוסי שיין, נוכח, נעמה לזימי,

אינה נוכחת.

איפה היא?

אני מדבר עלייך, את יכולה להישאר גם. אלון טל, אינו נוכח, מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת, עלי סלאלחה אינו נוכח, סימון דוידסון, אינו נוכח,

אינו נוכח, יום טוב חלפון, יום טוב חלפון, אינו נוכח.

אתה רואה למה אני לא אקח לך את העבודה, אדוני מזכיר הכנסת? כי אני לא עושה את זה טוב כמוך. יום טוב כלפון, אינו נוכח. הוא באמת כבר לא נוכח. ענבר בזק, אינה נוכחת, מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח, שרון רופא אופיר, אינה נוכחת, מיכל רוזין, אינה נוכחת, משה קינלי טור פז, אינו נוכח.

אם יש מישהו מחברי הכנסת הנורבגים שלא קראתי בשמו ורוצה להגיד לנו שהוא אינו נוכח, הוא מוזמן לעשות זאת. עכשיו, למה הקראתי את שמות חברי הכנסת הנורבגים? בגלל שהם רק חצי מחברי כנסת. הם לא באמת יכולים לעשות את העבודה שלהם. יום טוב כלפון, שהקראתי את שמו, הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. הם לא יכולים לפקח על עבודת הממשלה, הם חברי כנסת על תנאי. כשבאו למנות אותם, סתם בונוס קטן מעכשיו,

צריך שיהיה מישהו נוכח במליאה כי השרים לא פה. כפי שראיתם מהקראת השמות, גם חברי הכנסת הנורבגים אינם פה ברובם,

הסיטואציה הזאת של חברי כנסת שתלויים ברצון הטוב של השרים, שלכאורה הם מפקחים עליהם, שברצותם מרחיבים וברצותם מקצרים, ויכולים בכל רגע נתון, בהתרעה של רגע, ביום שישי אחר הצוהריים, להודיע לאדם: תשמע, תכננת את השבוע הבא כשאתה חבר כנסת? אתה לא חבר כנסת, נגמר, תם הטקס. מי יכול לפקח על עבודת הממשלה כשחרב כזאת מונחת מעל ראשו? מי יכול לעשות את עבודת חבר הכנסת כשקולר תלוי בצווארו? הוא לא יכול לעשות את העבודה שלו, הוא לא יכול לפקח על שרי הממשלה, על כך שהם עושים את עבודתם. ולכן הצעת החוק שלי מבקשת לבטל את ההסדר הנורבגי ולהגיד שחברי הכנסת הנורבגים שנמצאים היום בכנסת ישראל, למרות שחלקם הגדול לא היו פה, אנחנו יודעים שאתם עושים עבודה חשובה מחוץ לחדר המליאה, בלי ציניות בכלל, נפגשים, עוזרים, מסייעים, אבל רק בחצי כוח. כי אתם לא יכולים לעשות את העבודה עד הסוף, כי אם אתם תנשכו קצת יותר מדי, תתעקשו קצת יותר מדי, תאיימו אולי על משהו שחשוב לכם, כמו שחברת הכנסת זועבי עשתה או כמו שחבר הכנסת ביטון עושה עכשיו, אתם לא יכולים להפעיל לחץ, כי באותה שנייה יעיפו אתכם. אז אתם חברי כנסת סוג ב'. הצעת החוק הזאת נועדה לשדרג אתכם ושתהיו חברי כנסת סוג א', כדי שלא יהיו פה מעמדות בכנסת, כדי שלא יהיה פה חבר כנסת שהקול שלו שווה פחות כי אפשר בכל רגע נתון להדיח ולהעיף אותו. אם החוק הזה יעבור, השרים וסגני השרים שמונו ימשיכו לעסוק בעבודתם במשרדי הממשלה עד הפלת הממשלה בקרוב, במהרה בימינו אמן. אבל - - - מי יעשה עבודה פרלמנטרית?

בדיוק בגלל זה מה שאמרתי. חברי הכנסת שנמצאים היום בתוך הכנסת יישארו רק בכנסת. רק מה, לא ניתן יהיה להדיח אותם. הם יישארו והם יהיו חברי כנסת עצמאיים. והשר שהתפטר, סגן השר שהתפטר ויצא מהכנסת לא יוכל להחזיר אותם ולהעיף אותם הביתה בהחלטה של רגע. חבר כנסת על תנאי הוא פחות חבר כנסת. חבר כנסת עם קולר תלוי בצווארו הוא פחות חבר כנסת. תמיד אומרים שהקואליציה והאופוזיציה מצביעות בהצעות חוק משיקולים פוליטיים אינטרסנטיים, האופוזיציה דואגת לעצמה, הקואליציה דואגת לעצמה. אדוני מרכז הקואליציה חבר הכנסת טופורובסקי, יש לי שאלה אליך: כמה חברי כנסת נורבגים יש באופוזיציה? אפס. כל הצעת החוק הזאת, כל-כולה נועדה - - - הייתי נורבגי בכנסת הקודמת - - - היית חבר כנסת באופוזיציה? הייתי נורבגי באופוזיציה. היית נורבגי באופוזיציה?

זה רק המצאה שהכנסת הקודמת הייתה יכולה לעשות. היחיד בהיסטוריה - - - היחיד בהיסטוריה, ואני מקווה שגם האחרון. אבל מי העביר את זה בכנסת הקודמת?

אבל גם חברי כנסת מהליכוד. לא אני ולא אף אחד ממפלגתי. אבל גם הליכוד הצביע על זה. כי ראש הממשלה החלופי התעקש על זה. ולכן הצעת החוק הזאת שלי נועדה - - - אתם אילצתם אותנו לעשות את זה. אני לא מכיר את זה שמישהו יכול לאלץ אותך במשהו. כל הרעות החולות היו מהמפלגה שלך - - - אתה מפתיע אותי, חבר הכנסת אמסלם. אני לא ידעתי שמישהו יכול לאלץ אותך לעשות משהו. אבל אתה מפתיע אותי בדברים. אתה מפתיע אותי, אמסלם.

גם הבאתם נורבגים והכול, וטענתם שזה בשביל המדינה. או, אני שמח שיש פה גם נורבגי לשעבר. אני רוצה להפוך את כל, תסתכלו, בבקשה, תהיו כולכם יוראי.

בעזרת השם, חברי הכנסת הנורבגים, יכולים להיות נורבגים לשעבר, אם הצעת החוק הזאת תעבור. אני רוצה שתהיו נורבגים לשעבר. אני רוצה שתהיו חברי כנסת סוג א', ולא סוג ב'. אני לא פועל פה לטובת אף אחד מהאופוזיציה, זו הצעת חוק שהאופוזיציה תצביע בעדה אך ורק לטובת חברי כנסת מהקואליציה, אך ורק לטובתם, שיוכלו לעשות את עבודתם בצורה יותר טובה, יסודית, משוחררת מלחצים פוליטיים. אנחנו לשירותכם. כל מה שאתם צריכים לעשות, ידידיי חברי הכנסת הנורבגים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה אפילו לא להפר משמעת קואליציונית, כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעוד כחמש דקות, שש דקות, כאשר יקריא מזכיר הכנסת את שמכם, כשם שאני הקראתי בהתחלה וזה היה "אינו נוכח", "אינו נוכח" כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להשתחרר מהקולר שהשרים הנורבגים מחזיקים אתכם בו זה להישאר בגדר "אינו נוכח". זה כל מה שאתם צריכים לעשות. החוק הזה יעבור, ואתם תוכלו לעשות את עבודתכם, וכנסת ישראל תתפקד כמו שהיא צריכה לתפקד, כרשות המחוקקת שמפקחת על הרשות המבצעת, ללא מורא, ללא משוא פנים, ללא קולר שתלוי בצווארי חברי הכנסת הנורבגים.

הבעיה שהחוק הנורבגי נועד לפתור היא בעיה אמיתית. כאשר יש ממשלה מנופחת כמו שיוזמת מפלגת יש עתיד, אותה מפלגה שהעבירה תיקון לחוק-יסוד, לא פחות, על הגבלת מספר השרים, עשו על זה קמפיין שלם, כאשר מקימים ממשלה מנופחת, אין ח"כים שיעשו את העבודה, זו הטענה. אז הם הקימו ממשלה מנופחת, והחטא ועונשו, הם סידרו לעצמם את הנורבגים. הפתרון הוא הגדלת מספר חברי הכנסת.

הפתרון הוא הקטנת מספר השרים המיותרים, שרים לענייני כלום וסגני שרים לענייני שום דבר. זה הפתרון האמיתי. 180 חברי כנסת יעמידו אותנו במצב דומה לעולם המתוקן, מספר שרים נורמלי והגיוני ולא ג'וב לכל אצבע של עריק, זה יעמיד אותנו במקום המתוקן. אבל החוק הנורבגי שמייצר ח"כים על תנאי הוא פתרון גרוע. עכשיו מי שישב פה לפניך אמר שעשו את זה בממשלות הקודמות.

חמור מאוד שיצרו את המעמד הזה. אבל אז היו בכנסת ישראל, כמה? שלושה, ארבעה, חמישה חברי כנסת כאלו. ראיתם כמה זמן לקח לי להקריא את השמות? חצי כנסת פה נורבגית. חצי כנסת לא יכולה לעשות את העבודה שלה. ולכן, אני קורא לכל חברי הכנסת מהאופוזיציה לתמוך בהצעת החוק, חברי הכנסת מהקואליציה שהם אינם נורבגים,

מה אכפת לכם, מחברי הכנסת הנורבגים אני מבקש דבר אחד: תמשיכו להיות בגדר "אינו נוכח" כפי שהייתם בתחילת דבריי. החוק הזה יעבור וישחרר אתכם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. מי שישיב על ההצעה הוא השר חילי טרופר, בבקשה. חילי, דווקא אותך שלחו - - - זה יצא בתורנות. ישלחו אחד השקרנים. אותך דווקא להקריא את השקר?

דווקא עשינו את הנורבגי איתכם. עשר דקות, אדוני.

אני אהיה יותר קצר. קודם כול, את החוק עשינו יחד איתכם, במשותף.

עשינו את החוק הזה יחד איתכם, במשותף. בגללכם.

גם אתם הייתם צריכים. אנחנו, לא היה לנו נורבגי.

לנו לא היה אף נורבגי.

אבל החוק הזה שעכשיו מדברים עליו עבר בממשלה הקודמת,

במשותף עשינו אותו.

זאת דרישה שלכם. נראה לי שגם נהניתם מזה.

אני מסביר לך, אמיתי.

היו לכם חבר'ה שם שגם נכנסו.

אבל לא הייתם חייבים. אבל אז לא הייתה ממשלה.

אנחנו רצינו לחלק שלנו עם החלק שלכם. אם אתה אומר "עשינו את זה רק בשבילכם", אז למה השתמשתם בזה גם? לא השתמשנו.

היו לכם חברי כנסת - - - במה? חברי כנסת שלכם יצאו בנורבגי.

לא, היו שם כמה.

בליכוד אחד.

היו כמה. אני אומר לך. אני אשלח לך. אתה יודע מה, אני אשלח לך. שוסטר, תבדוק רגע בנורבגי בממשלה הקודמת, כמה חברי כנסת של הליכוד גם השתמשו בזה? של הליכוד, אחד או שניים גג. הוא אומר שרק אחד.

לא יותר. בכל מקרה, אני לא זוכר את זה. אז הצעת החוק שבפניכם מבקשת לבטל את ההסדר הידוע בכינוי "החוק הנורבגי", הסדר המעוגן בחוק-יסוד: הכנסת ובהוראות משלימות שונות בחוק-יסוד: הממשלה. לפיו נתונה,

לחבר כנסת המתמנה לשר או לסגן שר, האפשרות להפסיק את חברותו בכנסת לתקופה שבה הוא מכהן בממשלה - - - אני חייב לומר,

עכשיו יותר טוב? אני מבקש, אם יהיה שקט באולם, כולם ישמעו את כבוד השר. אבל לא שומעים בגלל שהחברים שלכם מדברים תוך כדי. תוך כדי דבריו של שר מדברים, ולכן אתם לא שומעים.

תבקשו מהחברים להיות קצת בשקט, ותשמעו את כבוד השר. מוצע כעת לבטל, שומעים אותי יותר טוב? לבטל את ההסדר הנורבגי ולחזור לדין שקדם לו.

חבר כנסת שהתפטר מהכנסת לאחר שמונה לשר לא ישוב לכהן באותה כנסת, מכיוון שחבר הכנסת שנכנס במקומו ימשיך בכהונתו בכל תקופת כהונת הכנסת.

יידרש סגן שר להיות חבר הכנסת לכל אורך כהונתו כסגן שר. מוצע אם כן, שביטולו של החוק הנורבגי יהיה מיידי. המשמעות העולה מהדברים היא ששרים שהתפטרו מהכנסת לפי ההסדר הנורבגי בכנסת העשרים-וארבע לא יוכלו לשוב לכנסת על סמך הסדר זה. ועדת השרים לחקיקה מתנגדת להצעה זו. מבלי להיכנס כעת ליתרונותיו של ההסדר הנורבגי ותרומתו הן לתפקודה של הכנסת הן לתפקודה של הרשות המבצעת, ברור כי אין כל מקום להחלה מיידית של ההצעה. מדובר בפגיעה בסמכותם של השרים שפעלו בהתאם להסדר שהיה באותה תקופה בתוקף ובשינוי כללי המשחק תוך כדי משחק. אגב, אם רוצים, אפשר להבא. נוכח האמור מתנגדת הממשלה להצעת החוק. בואו ניתן להם חצי שנה - - - הם יכולים להתפטר לפני הקריאה השלישית.

חבר הכנסת רוטמן, יהיו לך שלוש דקות. תוכל גם להגיד את דבריך. תודה. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן.

אני חושב שכמה חברי כנסת מהליכוד פשוט התפטרו מהכנסת, כי היו שם חילופים - - - נורבגי - - - לא, לא נורבגי, לא נורבגי. - - - נורבגים. 36 חברי כנסת. אחד נורבגי. לא, לא. לא את זה אמרתי. אמרתי שהיה את השר ארדן שמונה לשגריר ואז יצא מהרשימה.

אני לא אמרתי שאני מצדיק את דבריו של השר טרופר. אמרתי שזאת התחושה שנוצרה. למה אתה מתווכח? אני אומר משהו שאתה אפילו לא שמעת, ומתווכח. היו כמה אנשים שהתקדמו ברשימה. זה הכול.

זה לא קשור לנורבגי. לא קשור.

בבקשה. תראו את רמת השיח שהגיעה: אפילו דברים שמסכימים, כבר לא מאמינים.

כבר לא מאמינים בהגדרה, ואז מתחילים לשאול ולהקשיב בפעם השנייה. בבקשה, שלוש דקות. תודה רבה. כבוד השר, אין דבר בעולם, אמרתי לך, ודאי הקשבת לדברי ההצגה שלי, של החוק. אמרתי, אני לא מדבר בשם האופוזיציה, אבל אני בטוח שהם מסכימים לכל מילה שאני אומר, הצעת החוק הזאת היא נטו לטובת הקואליציה. אנחנו לא רוצים לפגוע באיש. ולכן, מאחר שהייתה טענה על החלה של הסדר מיידי שיפגע בשרים שהתפטרו, וכך הם לא יוכלו לחזור, אין לי שום שליטה בהליכי החקיקה. זה בידיים שלכם. אבל אני מבטיח ומתחייב, אני מוכן לעשות זאת, להתפרע ולעשות את זה. יואב, אתה מסכים איתי, נכון? להתחייבות הזאת? בשם האופוזיציה אני מתחייב שלפני הקריאה השלישית אנחנו נעצור וניתן לכל שר שרוצה להתפטר כדי לחזור, שזכותו לא תיפגע, לעשות זאת. לא נעשה מחטף, ואז לא תהיה בעיה. אני לא רוצה לפגוע בשרים, חלילה. אבל על דבר אחד לא ענית: לא ענית על סיטואציה שבה חבר כנסת ממפלגתך שיש לו בעיה עם התפקוד של המשרד שלך לא יכול לדרוש שום דרישה, כי אתה יכול להעיף אותו באותה שנייה. הוא חבר כנסת סוג ב', והבעיה הזאת בתפקוד הכנסת, וכן, בנושא הזה הכמות עושה איכות. הכנסת הזאת העבירה נורבגים בכמות שלא הייתה כדוגמתה. חברי הכנסת הנורבגים הם מספר גדול בכנסת, הם תוספת חשובה לכנסת. אנחנו רוצים אותם פה כחברים של קבע. הצטרפו לתנועה לשחרור הנורבגי. חברת הכנסת לימור מגן תלם, את לא היית נוכחת בהתחלת דבריי. אני אומר לך, יש לך הזדמנות מאוד טובה להשתחרר מעולם של האנשים שמחזיקים אותך בגרון, כל מה שאת צריכה זה לקום ולצאת. אם תצאי, החוק עובר. כך, וכמוך שאר חברי הכנסת הנורבגים. - - - שחררו, גם מאיר יצחק הלוי. אתה היחיד פה, אפשר לקרוא לזה חוק מאיר יצחק הלוי.

זה לא ישנה לך, זה לא ישנה לך. היחיד פה שזה לא ישנה לו. אתה גם תצליח איכשהו, אולי נעשה החרגה בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית. לכן אני אומר, באמת, מי שדמותה של הכנסת חשובה לו ויקרה לו. מי שרוצה שחברי כנסת לא יהיו על תנאי ומי שרוצה שחברי כנסת יוכלו לבצע את עבודתם בפיקוח על הממשלה, צריך לתמוך בחוק הזה. לגבי הפגיעה בזכותם של שרים, עם כל הכבוד, חקיקת-יסוד של מדינת ישראל לא צריכה להתחשב בג'ובים שיאיר לפיד ואנשיו רוצים לתת לשרים שלהם. זאת לא אחת ממטרות החקיקה, ומדינת ישראל, למרבה ההפתעה, לא הוקמה בשביל לסדר ג'ובים לאנשי יש עתיד, תקווה חדשה, ימינה וכדומה. שמעתי שהייתה מטרה נוספת בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, בזמן הקמת המדינה, שמעתי שהייתה מטרה כזאת. כנראה שכשהקמתם קואליציה עם תומכי טרור דחיתם את המטרה הזאת, ואז המטרה השנייה הפכה להיות סידור ג'ובים לחברים.

תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. אני מזכיר שההצבעה, ביקשת בסוף שמית? אז תגיש את זה, בבקשה, למזכיר הכנסת. על פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה על החוק תהיה הצבעה שמית. אדוני המזכיר, האם אתה מוכן? אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת. אני אבקש לא להפריע במהלך ההצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, בעד משה אבוטבול, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס,

משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק,

ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד

אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מתן כהנא, נגד עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

אינו נוכח ישראל כץ,

הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

מעוז,

אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, נגד אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן,

אני אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת שנית. מזכיר הכנסת דן מרזוק: (קורא בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח יעקב אשר, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט,

גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

אבי דיכטר,

צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, בעד אחמד טיבי,

חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד יואב קיש,

שיקלי, אינו נוכח האם ישנם חברי כנסת שלא קראו בשמם? אם לא, אז תמה ההצבעה. נא לסכם, בבקשה. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 56, נגד, 56. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: ביטול ההסדר המיוחד להפסקת חברות בכנסת של שר או סגן

של חברי הכנסת שמחה רוטמן, דוד אמסלם, יצחק פינדרוס, לא התקבלה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום. אני רק מוודא מול מזכירות הכנסת.

מעדכן.

אי-החזרת גופות מחבלים), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת. יציג את החוק חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אם יש כאן שר או שרה, יש, השר חילי טרופר. כן, כן.

חבריי חברי הכנסת, מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של גל טרור, שגובה מאזרחי ישראל מחירים כבדים. ראינו כולנו בשבוע שעבר שוב, לצערנו, לא מקרה חד-פעמי, איך מסע הלוויה של מחבל שגופתו מוחזרת למשפחתו הופך למצעד הסתה לאומני של המון משולהב תומך טרור. ומכאן קצרה הדרך אל המחבל הבא שיזרום עם האווירה ועם ההסתה המעודדת הזו, וחלילה יעשה מעשה. אנחנו רואים את האדרת השהידים, במירכאות כפולות ומכופלות, בחברה הערבית, איך קברי אותם מחבלים הופכים למוקדי עלייה לרגל, ומעלים על נס את פועלו של אותו נתעב שנטל חיים או רצה ליטול חיים של יהודי רק בשל העובדה שהוא יהודי שמבקש לחיות כאן בארץ ישראל, במדינה יהודית, עצמאית וריבונית. מערכת הביטחון יודעת לעשות את עבודתה, ובעזרת השם אלוקינו מערכות ישראל, להיאבק בטרור, אבל היא צריכה כלים. ולכל בר דעת ברור היום שסל הכלים שאנחנו כמחוקקים נותנים בידי מערכת הביטחון איננו נותן מענה מספק,

את המחיר משלמים טובי בנינו ובנותינו אזרחי ישראל נפגעי הטרור ופעולות האיבה. חבר הכנסת סלאלחה. שר הבריאות, שר הבריאות הורוביץ, תכבדו לפחות. חבר הכנסת סלאלחה, אתה גם עומד עם הגב וגם מדבר. אני שומע, עד לפה אני שומע את הדיבורים שלך.

יש סל שלם של כלים, הינה, השר פורר ודאי תומך. הרי הוא תמך, ראש מפלגתו תמך, תכף נגיע לזה, שאנחנו חייבים לאפשר לעצמנו במסגרת המאבק בטרור, אם חפצי חיים אנחנו. אז יש את שאלת עונש המוות למחבלים, ויש את גירוש משפחותיהם ושלילת אזרחותם ואת הריסת בתיהם.

השר פורר, ידידי היקר מאוד, הימנעות מהחזרת גופות מחבלים היא הצעד הבסיסי הראשון והמתבקש ביותר.

יש בו אלמנט מרתיע, אבל בעיקר יש בו אלמנט מונע: מונע את אותם מסעות לוויה מסיתים, משלהבים ומסוכנים, מונע את מוקד העלייה לרגל, ואתם יודעים מה,

גם נותן לנו קלפי מיקוח. צריך לזכור, יש לנו חיילים, חללים, שנמצאים עדיין בעזה. ושם אין איזה הומניזם כזה שדואג לרגשות המשפחה. ויושבות כאן המשפחות של אורון והדר, השם ייקום דמם, זכרם לברכה, ומצפות להביא את בניהן לקבר ישראל. כן, גם זו מטרה ראויה. עכשיו, אני, האמת, הייתי בטוח שהחוק הזה יעבור. הרי רק לפני כמה ימים עשתה כאן הקואליציה קמפיין צבוע וציני על ראשה של האופוזיציה: שימו את הפוליטיקה בצד, חיילי צה"ל אינם חלק מפוליטיקה. ואני אומר להם: נכון, שימו את חיילי צה"ל מחוץ לפוליטיקה, שימו את שלומם ואת ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל מחוץ לפוליטיקה, שימו את הביטחון ואת המאבק בטרור מחוץ לפוליטיקה. זה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה, ואסור לזה להיות עניין של קואליציה ואופוזיציה. ומי שיעשה פוליטיקה קטנה על הביטחון הלאומי שלנו ועל חייהם ושלומם וביטחונם של אזרחי ישראל לא ראוי לשבת בבית הזה ולא בשום עמדת השפעה או ההנהגה אחרת. איך אני יודע שכולכם בקואליציה תומכים בחוק הזה? כי אמרתם את זה. בנט אמר ב-4 במאי 2016 למניינם, אני מתנצל שאני עם תאריכים לועזים, אבל ככה זה בטוויטר, לא הצלחתי לתרגם, לא היה לי זמן לתרגם את זה לתאריך עברי: "החזרת גופות מחבלים היא שגיאה חמורה שמעודדת את הפיגוע הבא". כן, מי שיתנגד להצעה יעודד, חלילה, את הפיגוע הבא. ישראל צריכה למנוע פולחן קברים של מחבלים, ואין שום סיבה בעולם לתת מענה למשפחות הרוצחים. - - - יש איזה אחד כזה, מתן כהנא, אני כבר באמת לא מתייחס לאף מילה שלו, אבל גם הוא צייץ בטוויטר ב-23 בפברואר 2020 למניינם: "אפקט בנט" אתם זוכרים, כשבנט היה שר ביטחון, אז הייתה תמונה של דחפור של צה"ל שמושך גופה ולא נותן למחבלים לקחת אותה, "גופות מחבלים לא יחזרו עד השבת הבנים. אנשי חמאס שנשלחו לאסוף את הגופות נענו בירי לברכיים. כך מתנהלים מול ארגון טרור". זה כנראה היה לפני שמתן כהנא התחיל לגלות הבנה לנרטיב של הנכבה של הערבים ולראות גאולה בממשלה שנשענת על אויבי ישראל, תומכי הטרור. היו ימים, מה שנקרא. אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן כתב ב-8 בפברואר 2016 למניינם: "ראש הממשלה חזק בדיבורים ואפס במעשים, אפס במלחמה בטרור. הכוונה להחזיר את גופות המחבלים לפלסטינים אומרת שראש הממשלה נכנע לדרישות הח"כים הערבים".

הח"כים הערבים: זועבי, מראענה, האחים המוסלמים והרשימה המשותפת,

טיבי ועודה וכל "אוהבי" ישראל האלה, תומכי טרור אנטי-ציונים, שמנשימים היום בהנשמה מלאכותית את הקואליציה הזו, מעניקים לה רשת ביטחון. להם אתם הולכים עכשיו להיכנע, אם חלילה תפילו את החוק הזה.

שרת פנים אילת שקד העבירה אתמול מאות מיליונים במזומן לרשויות הערביות, שיגיעו גם לטרור ולפשיעה, והיא יודעת את זה. היא הקימה צוות כדי לטפל בזה, ועכשיו גרסה ככה במגרסת פתיתים, אפילו לא במגרסה של פסים, את המלצות הצוות הזה. וגם היא תעודד טרור עכשיו, אליבא דבנט, אליבא דשותף שהיא הולכת אחריו. כך כותבת אילת שקד באוקטובר 2017: "בשבוע הבא אפיץ תזכיר חוק" היא לא כתבה "בעזרת השם", ואולי בגלל זה זה לא קרה, "תיקון לחוק המאבק בטרור שמאפשר החזקת גופות לצורכי משא ומתן. עמדת היועץ המשפטי הייתה שאין צורך בתיקון החקיקה. אולם לאור פסיקת בג"ץ נתקן את החוק. ממשלת ישראל לא תחזיר גופות מחבלים כל עוד גופות חיילינו ואזרחינו נמצאות בידי האויב". ויכולתי להמשיך עוד ועוד. אבל מסמר הערב,

או מסמר היום הזה זה יאיר לפיד, החליפי, שהגיש בעצמו הצעת חוק כמעט זהה לזו שאני מבקש להציג היום, רק בכנסת העשרים, לא לפני הרבה זמן. אז הוא מנתח פה את פסיקת בג"ץ שהקשתה על החזקת גופות המחבלים וכותב בסוף: "אז החלטנו להקל על הממשלה. הנחנו היום במזכירות הכנסת הצעת חוק סיעתית" הוא תמך בה, ותמך בה מי שמכהן היום כיושב-ראש הכנסת, כן, "מיקי לוי ואני, המאפשרת לממשלה להחזיק גופות מחבלים לצורך משא ומתן עם ארגוני הטרור. כל מה שהם צריכים לעשות" אומר אז לפיד, שהיה באופוזיציה כלפי הקואליציה, "זה להצביע בעד, ונפתרה הבעיה". עכשיו, תראו, באמת אין לי ציפיות מאנשים כמו לפיד, מאנשים כמו בנט, האנשים שמקפידים היום באדיקות בממשלה הזו לעשות הפוך מכל מה שהם עשו בעבר או אמרו בעבר.

לא ציטטתי פה כמובן גם את שר הביטחון הנוכחי בני גנץ, שתומך, ובזמנו גם העביר החלטה בקבינט שמונעת השבת גופות מחבלים. ואנחנו, לצערנו, רואים עכשיו שוב ושוב ושוב. הם מחזירים גופות מחבלים, בין שמדובר בערבים אזרחי ישראל ובין שמדובר בערבים תושבי יהודה ושומרון. ושוב המראות האלה של ההסתה והלוויות וגל הטרור המתגבר.

מי שעושה הפוך מכל מה שהוא אמר בעבר, באדיקות דתית כמעט של נטורי קרתא, אין לי ממנו ציפיות. כן יש לי ציפיות מהשר חילי טרופר ואחרים, מאנשים שיש להם שכל ישר והוגנות. חייבים לשים את המאבק בטרור, אני מקווה,

שאתה לא הולך אחר כך להתפתל פה על הדוכן ושלא שלחו אותך למשימה הרעה הזאת כדי להשיב על ההצעה הזאת. תמיד שולחים איזה סנג'ר כזה, והוא זה שחייב להתבזות במעמד הלא-נעים הזה. הרי אתה תומך בחוק הזה ויושב-ראש המפלגה שלך תומך בחוק הזה, ואתם עושים פוליטיקה צינית,

על גבם של אזרחי ישראל.

לצערי, אני יודע שתצביעו היום כאיש אחד כנגד חוק המאבק בטרור. לא ייתנו לכם חופש הצבעה מצפוני, לא תצאו מהמליאה בטעות כדי לאפשר לנו, כאופוזיציה,

אתם תתגייסו כאיש אחד להפיל את מה שאתם טענתם בעבר שהוא חיוני למלחמה שלנו בטרור. ואני גם יודע למה. יש הרבה סוגים של שמאל. יש שמאל סהרורי, תומך BDS, יש שמאל מוכה עיוורון שמדקלם את הסיסמאות על שתי מדינות כבר 50 שנה למרות שמעולם לא היה פרטנר פלסטיני. יש הרבה סוגים של שמאל, אבל סוג אחד של שמאל כבר אין, אדוני היושב-ראש, לצערי, ואני אומר את זה בכאב ומסיים, אין שמאל ציוני, מכיוון שציונות היא ראייה מפוכחת של המציאות. ציונות היא אמונה בכוחו של העם הזה, אמונה בזכותנו על הארץ הזאת - - - - - - - אמונה במלחמה הצודקת. אתם הרי, תמר, זה טוב שאת יושבת ליד כסיף, כי שניכם עייפים, מבולבלים, איבדתם את האמונה בצדקת הדרך. - - - בלבלתם בין אויב לאוהב. אתם כבר לא מסוגלים להילחם בטרור כי אתם לא מסוגלים להגדיר אותו, אתם לא מסוגלים לייחס אותו לאויב. - - - אצלנו זה הפוך - - - - - - ציונות,

היא חיבור השורשים שלנו לעם היהודי. ציונות היא יישוב הארץ הזאת. הציונות היא תוססת, חיה, בועטת ומתפתחת. אנחנו גאים להוביל אותה בתחומים רבים, אבל לצערי, אצלכם היא כבר לא קיימת. אין דבר כזה שמאל ציוני. אתם תצביעו היום נגד המאבק בטרור, נגד אחד מיסודות הציונות, כי השמאל שכח מה זה להיות ציוני,

תודה רבה לחבר הכנסת סמוטריץ'. ישיב על ההצעה הזאת סגן שר הביטחון אלון שוסטר. אתה באמת לא חייב. תבוא ותגיד ששלחו אותך - - - חבר הכנסת סמוטריץ', לפחות תמתין בסבלנות לתשובתו של סגן השר. עשר דקות, אדוני.

חברי הכנסת, חבר הכנסת סמוטריץ', יש שמאל ציוני. השמאל הציוני הוא שמאל שמצדד בשמירת קיומה של מדינת היהודים הדמוקרטית, ולשם כך מותר לחשוב אחרת ממך, לשם כך צריך לבחון עתידית הסדרים כאלה שישמרו על מדינת ישראל כמדינת יהודים דמוקרטית, ולכן יש ויכוח במישור היהודי, ברכיב היהודי של הציונות. הציונות קמה כדי שלעם היהודי תהיה מדינה דמוקרטית משלו.

שמאל ציוני קם, שייך ורלוונטי, והוא בוויכוח בתוך הציונות, בתוך מרחב היהדות, ואת הדיון הזה בואו נקיים מעת לעת. - - - אשר להצעת החוק, אנחנו מתנגדים להצעה הזאת, משום שאתה שולל בהצעה הזאת את חופש הפעולה, את שיקול הדעת של דרג מדיני חכם, מפוכח. - - - חברת הכנסת אבקסיס, תודה.

אלא בדעה צלולה, שמותר לחשוב אחרת ממך ולהיות ציוני, ולהיות יהודי גאה ולהיות הומניסט וליברל. אני בטוחה שאתה בעדה. חבר הכנסת מציע לקבוע כברירת מחדל כי גופות מבצעי מעשי טרור לא יוחזרו לידי משפחותיהם של המבצעים אלא ייקברו בבית קברות ייעודי לחללי אויב. לצד האמור, ראש הממשלה יהיה רשאי, מטעמים מיוחדים, להורות על השבת גופת אויב למשפחתו.

סמכות קבלת ההחלטה בנושא החזרת גופות מחבלים קבועה בתקנות ההגנה (שעת חירום), והקריטריונים לאופן הפעלת הסמכות קבועים בהחלטת קבינט שעודכנה והורחבה לאחרונה בספטמבר 2020 ביוזמת שר הביטחון, כדי לאפשר החזקת גופות שיסייעו במשא ומתן על השבויים והנעדרים.

ישנה פסיקה עדכנית של בית המשפט העליון. בהתאם למצב החל היום, לשם קידום השבת השבויים והנעדרים גופת מחבל שהשתייך לחמאס או שעשה מעשה טרור והרג או פצע אדם, או שהחזיק באמצעי לחימה, לא תושב למשפחתו, אלא אם התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות חריגה מכלל זה, בהתאם לשיקול דעתו של שר הביטחון, כמפורט בהחלטת הקבינט. לעמדת הממשלה, מדובר בהסדר מאוזן, המייצר הבניה נדרשת וראויה בשיקול דעת,

בהתאם לנסיבות העניין - - - - - - - ובהתבסס על המלצות הגורמים המקצועיים.

אנו סבורים כי אין צורך בשינוי ההסדר הקיים, שיש בו כדי לצמצם את שיקול הדעת המבורך של הדרג המדיני. נוכח סירובו של חבר הכנסת סמוטריץ' לבקשת הממשלה לדחות את הדיון בשלושה חודשים, הממשלה מתנגדת לקידומה של הצעת החוק.

אני מציע כי מליאת הכנסת תדחה את הצעת החוק ותוריד אותה מסדר-היום.

תודה רבה לסגן השר. בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ', שלוש דקות. אדוני סגן השר שוסטר, יש לי בעיה איתך, כי אני מחבב אותך מאוד ולא נעים לי, אתה יודע, אבל מה לעשות? אתה מדבר דברים, אני בורר את מילותיי, שלא כל כך קשורים למציאות, אז אני לא יכול שלא לענות. אז אני אתחיל מהסוף: אתה מבקש לדחות בשלושה חודשים? תנוח דעתך, בעוד שלושה חודשים תהיה כאן ממשלה אחרת,

שתעביר את החוק הזה על אפם ועל חמתם,

של מי שלא מסוגלים להצביע בעד אחד מיסודות הציונות הברורים ביותר, שזה המאבק בטרור. בשבוע שעבר נחשף כל עם ישראל למחזה האבסורדי שלפיו מערכת הביטחון מחפשת הוכחות לשיוך של אותו מחבל שנהרג בקרב עם לוחמי צה"ל בג'נין לחמאס, כי בלי זה אי-אפשר יהיה להשאיר את גופתו כאן לפי פסיקות בג"ץ. נחשפנו כולנו לשחרור גופת המחבל שנהרג בהר הבית, עם מסע הלוויה שהפך להסתה משולהבת המונים,

ברחובות ירושלים עיר הבירה.

כתוצאה מזה, להתפרעויות, והפרות סדר, ושוטרים פצועים, ותמונות רעות מאוד, שעושות רע מאוד להסברה הישראלית בעולם. כולנו ראינו את מסע הלוויה באום אל-פחם, כן, אום אל-פחם, עיר ערבית-ישראלית, אחרי שהמשטרה התנתה תנאים בשעת לילה, מסע שהפך כולו למסע קידוש והאדרה של שהידים, של הסתה לטרור, של דגלי טרור של חמאס. אש"ף זה כבר קטן, דגלי אש"ף באום אל-פחם זה כבר לא in, זה כבר לא באופנה. אני אומר לך, אלון, יושב-ראש המפלגה שלך תומך בזה. אם אתה אומר לי: תשמע, הבעיה היא שהסמכות היום היא של שר הביטחון, ויש מאבקי אגו בינו לבין בנט, אני מוכן להסכים שנתקן את החוק. הרי אמרת בהתחלה שאני מונע את שיקול הדעת מהדרג המדיני,

כי בחוק שלי כתוב במפורש שראש הממשלה רשאי בנסיבות מיוחדות להחליט על החזרת גופות, כמו חילופי גופות שלנו ושל אויבינו. אתה לא רוצה לפגוע ביושב-ראש המפלגה שלך, ושנתקן את החוק ונקבע ששר הביטחון יהיה בעל הסמכות ולא ראש הממשלה?

לא מעריך את ראש הממשלה, גם לא את שיקול דעתו, ואני בשמחה אתן את זה לראש המפלגה שלך,

אבל תכף יעמוד כאן מתן כהנא, טייס קרב, מפקד טייסת, שכמו שהקראתי בנאום קודם, שיבח את בנט, עידן בנט, גיבה את אותה לקיחה של גופת המחבל והכריז שגופות לא יוחזרו. תכף נראה אותו מצביע נגד. למה? כי הוא לא יכול להרגיז לא את אחמד טיבי ואיימן עודה, שמנשימים את הממשלה שלו, והוא עוד בונה על זה שאולי הם יצביעו בעד החזרה שלו למינוי שר אחרי שהוא בעט את יום טוב כלפון. והוא לא יכול להרגיז את זועבי, והוא לא יכול להרגיז את מראענה, והוא לא יכול להרגיז את רע"מ. ווליד טאהא,

אתם יודעים שפורסם באתר הקול היהודי ממש עכשיו שהשייח' באדר נפגש באיזו ועידה בדוחה, או משהו, עם אחד מגדולי תומכי החמאס, איש האחים המוסלמים? אתם יושבים עם תומכי טרור אנטי-ציונים, והם שמים לכם אזיקים על הידיים במאבק בטרור, כן - - נגמר הזמן, נא לסיים. - - באותו אחד מיסודות הציונות. אתם תצביעו נגד, והציבור ישפוט אתכם. וכפי שאמרתי, מהר מאוד תקום כאן ממשלה אחרת, שתיתן לצה"ל ולמערכת הביטחון את הכלים להיאבק בטרור, תשמור על מדינת ישראל ואזרחיה, תכה את אויבנו אפיים ותזרוק אתכם לפח האשפה של ההיסטוריה של עמנו. תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. על פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אני מבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, נגד אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, בעד נפתלי בנט,

נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי,

אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ,

בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר

אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשנית בשמות חברי הכנסת.

(קורא בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט,

קרן ברק, בעד בנימין גנץ, נגד אבי דיכטר,

צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח

ביטן, בעד שרן מרים השכל,

חיים כץ, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת מאיר פרוש,

גלעד קריב,

שיקלי, אינו נוכח רבותיי, האם יש חברי כנסת שלא קראו בשמם? דוד ביטן, כבר קראו והוא הצביע. יש כאלה? אם לא, תמה ההצבעה. נא לסכם, בבקשה. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 50,

62. אני קובע כי

התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לא התקבלה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת משה ארבל. הוא משך. הוא משך את החוק. הוא משך את החוק. אז אנחנו נטפל. אנחנו מייד נטפל בזה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת יולי אדלשטיין ומכלוף מיקי זוהר. חבר הכנסת אלדשטיין,

עשר דקות לרשותך. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש שרים, אדוני היושב-ראש?

קודם כול כן, יש פה כמה שרים. השר טרופר היה. חברת הכנסת שטרית, את מפריעה לחבר הכנסת אדלשטיין להציג את החוק. אני אבקש שקט באולם. הינה, השר טרופר כאן. יש שר באולם. בבקשה, אני אאפס לך את השעון. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"ב 2022. הגשתי את ההצעה יחד עם חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, וקבוצה גדולה מאוד של עשרות רבות של חברי כנסת חתמו על הצעת החוק. אני מבקש לציין, אדוני היושב-ראש, שביציע הציבור נמצאים איתנו גם בני משפחה של יהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, וגם אנשי חומש שפונו מן היישוב הזה, ואני מקבל אותם בברכה. אני מקווה שלחברי הכנסת המתלבטים זה יעזור אולי לעשות את הבחירה הנכונה איך להצביע

רק שנייה, אדוני. אני אעצור אותך. אני מבקש ממנהלי הסיעות לשמור על השקט. אני שומע את הדיבורים שלכם גם משמאל וגם מימין. נא לא לדבר. מי שרוצה לדבר מוזמן לצאת מהאולם ולדבר. מנהלי סיעות, בבקשה, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה. - - - משני הצדדים. תודה, חברת הכנסת גולן. תודה רבה. אני גם שומע אותך כל הזמן. אני מבקש לכבד את דבריו של חבר הכנסת אדלשטיין ולא להפריע לו בהצגת החוק.

מי שרוצה לדבר, נא לצאת החוצה ולדבר.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, לפני מספר שבועות אתר מאקו ביקש מהגולשים לבחור את עשרת האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות מדינת ישראל. זה לא פלא שהגולשים בין יתר האירועים בחרו גם בהתנתקות כמאורע שהשפיע על המדינה,

כפי שאמרתי, מעשרת האירועים הגדולים, והייתי מוסיף בשמי: הקשים, בתולדות מדינת ישראל. אדוני, אני עדיין מתקשה לשמוע את עצמי מדבר כאן מדם ליבי. אני מבקש להגביה את המיקרופון, בבקשה. ביקשו כבר, תודה.

צדק רב יש בבחירת ההתנתקות כאחד מעשרת האירועים החשובים בתולדות המדינה. זה סיפור על עם שנקרע מאדמתו

עם אחר שרוצה ברעת העם שמתפלל לשלום. זה סיפור על תקווה וחלום שמגיעים פעם בכמה שנים ומתנפצים לכדי אסון לדורות, כך היה באוסלו, כך היה גם בהתנתקות. אף שרבים, ואני בתוכם, מכנים אותה "גירוש", המילה "התנתקות" מתארת בצורה מדויקת את התוצאה של הגירוש. היה מי שבחר באופן יזום, מודע ומכוון לנתק את עם ישראל משטחי מדינתו. במשך מרבית חיי בישראל, לאחר שהשתחררתי מן הכלא, מן הגולאג הסובייטי כאסיר ציון, גרתי בתחומי ההתיישבות. איתה צמחתי, שם למדתי, למדתי את ישראל כפי שלא הכרתי מעולם. אנשים מלאי אהבת הארץ ועמוסי ערכים, ודווקא אותם גירשו מבתיהם, ממולדתם. ההיסטוריה הראתה, וממשיכה להראות לנו, כי בכל פעם שנוותר על שטחי מולדת, נקבל טרור הולך וגובר. זוהי משוואה ברורה וידועה עם תוצאות שלא משתנות אף פעם, לא משנה כמה נתפלל ונאמין שהפעם, רק הפעם, יהיה בסדר. אדוני היושב-ראש, אני, כמו רבים מחבריי, הבנתי את הדברים בזמן אמת,

הקמנו יחד את המורדים. זעקנו,

ולמרות האיומים שספגנו באותה תקופה, הצבענו בכל פעם נגד ההתנתקות. לא נכנענו בלי מאבק, וזה הלקח שעם ישראל חייב ללמוד, לעולם לא עוד כישלון וחורבן ללא מאבק. מחובתנו לעמוד, להילחם ולהיאבק על צדקת דרכנו, ושלא יהיה ספק לאיש, דרכנו היא הצודקת. קיר הברזל של ז'בוטינסקי הוא ספר ההוראות לתוצאה הרצויה של "יהיה בסדר" עוצמה, נחישות, תבונה ושמירה על חבלי מולדת, בעיקר אלה האסטרטגיים לביטחונה של מדינת ישראל. ויתרנו על שטחים, קיבלנו טילים. מדיניות ההתמגנות וההתכנסות כשלה, וכמובן, כשלה גם תוכנית ההתנתקות. בשלה העת לעבור מפסיביות לאקטיביות ולקחת את גורלנו בידנו. הגיע הזמן שמדינת ישראל תחזור להיות המעצמה האזורית שקובעת את הטון במזרח התיכון ותפסיק להתנצל על עצם קיומה. זה בנוגע למהות. ועכשיו אני רוצה לומר לכם מספר מילים בנוגע לפוליטיקה: לפעמים, אתם יודעים, כשלא מרוצים מתוצאות הצבעה, אנחנו אומרים: אילו רק הייתה מתקיימת הצבעה חשאית, אז אני יודע מה היו התוצאות. במקרה של החוק הזה אנחנו לא צריכים ללכת להצבעה חשאית. כפי שכבר אמרתי, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר הגיש הצעה זהה בתחילת הקדנציה של הכנסת הנוכחית. היא עברה כאן בקריאה טרומית ברוב גדול.

כי כשהצביעו על ההצעה, עדיין לא הייתה קואליציה. לכן חברי כנסת מסיעת ימינה ומסיעת תקווה חדשה, ואני אומר את זה לזכותם, התייצבו כאן והצביעו כולם, אבל כולם, בעד הצעת החוק הזו. לכן כל מה שאנחנו מצפים היום, כי חברי האופוזיציה רובם ככולם חתמו על ההצעה, ולא רק מתכוונים להצביע בעדה, הוא שאותם חברי כנסת שרק לפני כמה חודשים תמכו בהצעת חוק זהה, כפי שאמרתי, של חברנו מיקי מכלוף זוהר, יתמכו גם היום בהצבעה בהצעה שאני עם חבר הכנסת זוהר ועשרות חברי כנסת מביאים היום בפניכם. לך, אדוני השר, אני מבין, השר פורר, שאתה עונה לי בשם הממשלה, אז למען הסר ספק אני רוצה לומר לך דבר כזה: הפנו את תשומת ליבי לכך שאפשר להבין מן ההצעה הזאת שאנחנו מדברים על ביטול החוק ליישום תוכנית ההתנתקות גם בצפון השומרון וגם ברצועת עזה. איך אומרים במקומותינו? הייתי רוצה, אבל אני גם איש מעשי, ולכן אני מודע לכך שבעקבות התוכנית המופקרת הזאת אין שום שליטה ביטחונית של ישראל ברצועת עזה. חמאס שולט שם, וברור שזה לא מעשי כרגע לדבר על תנועת יהודים ברצועת עזה. לכן אני אומר בשם כל המציעים: הכוונה שלנו היא לבטל את החוק ליישום תוכנית ההתנתקות בשטחי צפון השומרון, שבהם מלכתחילה לא הייתה שום סיבה להפעיל את החוק הזה, שבהם מלכתחילה היה ברור שהשליטה הביטחונית תישאר בידי צבא הגנה לישראל, וטוב שכך, וכך זה בפועל. אבל מה לעשות, אנחנו יודעים: אין התיישבות, יש השתלטות אינטנסיבית על קרקעות, יש פיגועים רבים. אני כבר הזכרתי את המשפחה של יהודה דימנטמן, שנמצאת כאן איתנו. לכן אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, בשם עשרות חברי כנסת, לתת למצפון להצביע, לתמוך בהצעת החוק היום בקריאה טרומית, להכין אותה מהר לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, כך שגם גורמים במשרד הביטחון ואולי במקומות נוספים, שזוממים כרגע כל מיני תוכניות, ידעו שהכנסת נמצאת בצד הנכון של ההיסטוריה. הרוב בכנסת נמצא בצד הנכון של ההיסטוריה, כך שאדוני השר, אם זאת הייתה הסיבה להתנגדות של מאן דהוא להצעת החוק, אז אני אומר: לא הייתה כוונה כזאת, ואם יש איזו בעיה בניסוח, זה יבוא לידי ביטוי בעבודה להכנת החוק לקריאה הראשונה בוועדה בכנסת. דבר אחרון שאני רוצה להגיד על הצעת החוק הזאת הוא שבאמת היה טוב לראות איך חברי הכנסת התגייסו וחתמו והביעו הזדהות עם צפון השומרון, עם המתיישבים שפונו משם ללא כל תכלית ראויה. המסר שיעבור מכאן הוא לא רק, כפי שאמרתי, לאלה שזוממים עכשיו תוכניות על חומש או על מקומות נוספים, המסר צריך להיות שגם את העוול הגדול כגון תוכנית ההתנתקות אנחנו יכולים לתקן. אני מבקש שנעביר את המסר הזה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אדלשטיין. להצעה הזו הוצמדה הצעת חוק שמספרה פ/3450/24, של חבר הכנסת שלמה קרעי. בבקשה, חבר הכנסת קרעי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תראה מה זה, אני לא מזהה כאן אפילו אחד מחברי סיעת ימינה. איפה כל החבורה שלא מתביישים להמשיך לשבת בממשלה תומכת טרור, שמשלמת מאות מיליונים לעבאס, לאחמד טיבי, לזועבי, למטרות אנטי-ציוניות? והם בורחים כאן מהמליאה. הם ייכנסו בשנייה האחרונה בדלת ויגידו נגד, בלי בושה. הם לא מבינים שהחבורה שיושבת כאן:

שרוצה ליישם את לקחי ההתנתקות ולנתק עוד עשרות אלפי יהודים,

שכורע ברך השכם והערב בפני הארכי-טרוריסט אבו מאזן, וכל החבורה הזאת, האנטי-ציונית, עושה עליהם סיבוב פוליטי. הם מכינים את התשתית הרעיונית, את התשתית האידיאולוגית, לתוכניות הנבזיות של לפיד, של גנץ, להחזיר עוד חבלי ארץ לטרוריסטים, לתת עוד פרס לטרור, עוד מתנה. הם פוגעים בנו. רק הלילה ניסו לרצוח את בנה ונכדיה של חברת הכנסת סטרוק. במקום לבוא כמו יהודים גאים, כמו ציונים, ולהראות לטרור מה זה, להראות לטרוריסטים: אתם תבואו בטרור, אנחנו נבנה עוד יישובים, אנחנו נבטל את תוכנית ההתנתקות, אנחנו ניקח לכם שטחים, ממה שאתם חושבים שזה שלכם, במקום זה, באה חבורה של אנשים רופסים, חדלי אישים, שלא מסוגלים להרים ראש בפני הטרוריסטים האלה. לא מסוגלים להרים ראש יהודי גאה, ולהגיד: כן, אנחנו בעד המולדת שלנו, אנחנו בעד הארץ שלנו, והיא כולה שלנו. יושבים כאן גם בני משפחתו של יהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, שנרצח בפתח הישיבה בחומש. מדברים, מתחננים, מתרוצצים, חברי ימינה, כדי להתחנן שגנץ לא יפנה את חומש עכשיו, שיחכה קצת לפגרה, שהכנסת לא תתפזר בחודשיים האלה. בושה וחרפה. במקום לבנות ישיבה על קברו, במקום לבנות יישוב גדול על קברו, היכן שנרצח, לתת תשובה לטרור במקום שהוא נרצח, תשובה ניצחת, כל מה שיש לכם לעשות זה להתחבא, ללכת ולנסות להוציא ספינים, כאילו יש לכם איזושהי זיקה לימין. אם התנתקתם, תגידו: התנתקנו. גם ימינה, גם תקווה חדשה. גם אתה, אדוני השר, והסיעה שלך, ישראל ביתנו. איפה ביתנו אם אתה מצביע ואומר לחברים שלך להצביע נגד ישראל? בושה וחרפה. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר ישיב על שתי ההצעות הללו. בבקשה, אדוני השר.

חבריי חברי הכנסת, אני חייב לומר שבבניין הזה הרבה פעמים אתה צופה, היושב-ראש, במה שנקרא מצעדי צביעות. אבל מצעד צביעות כזה לא נראה מזה זמן. רק שנייה, אדוני השר. אני שומע פה מוזיקה מהצד הזה.

הרבה פעמים אתה רואה פה מצעדי צביעות, אבל כזה עוד לא ראיתי.

כשצריך לומר מילה טובה - - - וואי, אז לא היית לפני כמה דקות - - - - - - איך אתה מעז לדבר בכלל? לא ראית - - - חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה. תודה, תודה. תנו לי להגיד גם מילה טובה.

חברת הכנסת שטרית, נא לא להפריע. תודה. לא, אני רוצה לעדכן אותו. אבל את לא נותנת אפילו לשר להגיד את דבריו. תשמעי קודם כול, ואם אחר כך תרצי, אולי תגיבי. אבל לא נהוג להגיב, ואני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. תני לו, בבקשה, לדבר, והוא ימשיך בדבריו. כבוד היושב-ראש, כשצריך להגיד מילה טובה אז יש מקום להגיד מילה טובה. עמד פה חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שבהחלט באותם ימים נהג כצו מצפונו ועמד מאחורי העמדה שלו, על כל המחיר שהוא נדרש לשלם עליו, וחלק מחבריו אז לתנועת הליכוד נדרשו לשלם. ייאמר לזכותו. אבל מה לעשות שכשאני מסתכל גם מי חתום פה על הצעת החוק הזו, אני רואה את השמות של צחי הנגבי, של בנימין נתניהו, של ישראל כץ, שאמרו שהם מתנגדים לתוכנית. הם לא באו באיזושהי הצעת חוק, שאומרים: אוקיי, או שיעבור או שלא יעבור. הנושא עמד על חודם של קולות. הדיונים פה היו אמיתיים. הקרב על ההתנתקות היה פה אמיתי. אני לא הייתי אז חבר כנסת. הייתי אז חבר תנועת הליכוד. התנגדתי להתנתקות, פעלתי במשאל שהיה בתוך תנועת הליכוד כנגד ההתנתקות, שראש הממשלה דאז לא קיבל את תוצאותיו. אבל היו אנשים, שאתה אומר לפעמים: אולי לעת הזאת? בידם היה הדבר. ולכן מה? בידו של בנימין נתניהו היה אז - - הוא פרש מהממשלה. - - יחד עם ישראל כץ וצחי הנגבי, לא בהופעה תקשורתית, לא במסיבת עיתונאים, אלא פשוט לעשות את הדבר הנכון: להצביע נגד. אתה עובר על תוכנית ההתנתקות, אדוני היושב-ראש, בקריאה ראשונה, בקריאה שנייה, קריאה שלישית, בנימין נתניהו בעד, ישראל כץ בעד, צחי הנגבי בעד.

הם פרשו מהממשלה בגלל - - - יושבים פה אנשים שמייד אחרי תוכנית ההתנתקות הצטרפו לתנועה שחרתה את זה על דגלה, ובמסע הבחירות שלאחר מכן דיברה על התנתקות ב'. יושבים פה גם אבי דיכטר, גם ניר ברקת. תמכתם בתנועת קדימה. אחד מכם נבחר לכנסת עם תנועת קדימה. מה היה המצע שהציג אז יושב-ראש תנועת קדימה בבחירות?

שלמה, תודה. באותה תקופה של תוכנית ההתנתקות אני לפחות יודע איפה היה יושב-ראש המפלגה שלי. הוא פוטר מהממשלה כדי שראש הממשלה דאז,

יוכל להשיג רוב לתוכנית ההתנתקות בממשלה. אז זה, קודם כול, לגבי הצביעות על ההצבעה ההיא. עכשיו בוא נמשיך, אדוני, ונראה מה קרה מאז. אז לפי הנאום הזה תצביעו בעד.

אז אולי היה בא בנימין נתניהו והיה אומר: אני מתנגד לתוכנית ההתנתקות. הוא התפטר מהממשלה כשכבר העניין היה גמור, כשהפינוי כבר היה עובדה מוגמרת. אבל נקרתה לו עוד הזדמנות, אדוני היושב-ראש. הוא נבחר שוב לראשות הממשלה ב-2009, והוא גם כיהן בחלק מהזמן, לא כל 12 השנים הללו, אבל בחלק לא מבוטל מהן, בראשות הממשלה לכאורה מאוד מאוד ימנית. הומוגנית מאוד, שכול כולה ימין. לא ממשלת אחדות, לא ממשלה שמכילה כמעט את כל המפלגות בכנסת. מדוע הוא לא הוביל לביטול תוכנית ההתנתקות? מדוע הוא לא הוביל, אחרי 12 שנה, ולא נדרש ובא לפה כדי לבטל את התוכנית הזאת?

אני חייב לומר, ולא כלפי מגיש ההצעה,

שלכאורה עומד מאחוריך ושחתומים פה על הצעת החוק הזאת, הם לא באמת איתך. הם לא באמת רוצים לבטל את תוכנית ההתנתקות. בוא נראה מי יצביע.

הם לא באמת רוצים להעביר את הצעת החוק הזו בשלוש קריאות. זה פשוט נוח להם כרגע מתוך פוזיציה. מעניין לעניין - - - - - - כנראה - - - תודה על זה שאתה תומך.

חברת הכנסת שטרית, תודה רבה. שמעתי. את הטיעון הזה כבר ארבע פעמים. שמענו את זה. ארבע פעמים שמענו את הטיעון הזה, איך אנחנו מצביעים. שמענו את זה. תודה. לא להפריע, בבקשה.

נא לא להפריע. אני שמעתי ארבע פעמים. כנראה שאין לי בעיה עם מתמטיקה. שמעתי ארבע פעמים, אבל בסדר. לא להפריע, בבקשה. - - - פעמיים - - - לפחות ההצעה הזאת מדברת על ביטול תוכנית ההתנתקות ולא כמו, הינה, הגיע חבר הכנסת כץ. אולי הוא יעלה לדוכן ויסביר למה הצביע שלוש פעמים בעד התוכנית כשהעניין היה על סדר-היום. זה כאילו שסיעת ש"ס תגיש הצעה לבטל את הסכמי אוסלו, שעברו בקולותיה של סיעת ש"ס. זה בערך, לזה הדבר דומה. ולכן, צריך ללכת ולעשות את הדברים האמיתיים. ולגבי הצעת החוק גופה - - - אם אפשר לעזור לך בעובדות. אני מדבר עם המציע, סליחה. השר פורר, כדי שלא תטעה בעובדות.

לא נכון שתטעה בעובדות. אם אפשר לתקן לך אותן

חבר הכנסת דיכטר, תודה.

בשומרון, לא התנתקו מהשטח, ולכן היישובים נהרסו, אבל השטח נשאר בידי צה"ל. לתקן את זה היום זה עניין של מה בכך. זה רק עניין של הסכמה שלכם, זה הכול.

אז מה קרה ב-12 השנים האחרונות? מה קרה ב-12 שנים האחרונות, כשלא הייתה ממשלת אחדות, כשהייתה ממשלה ימנית? מה קרה? ולכן אני אומר: בואו נסתכל על העניין עצמו. לגבי הצעת החוק, אדוני המציע, אני מבקש - - - ליברמן לא הסכים.

אין נאמנות - - - אנחנו לא ביקשנו להצביע נגד ההצעה. ביקשנו בהחלטת - - - - - - היית גם חלק - - - אני לא מצליח להגיד את עמדת הממשלה.

חבר הכנסת כץ, תודה, שמענו. עמדת ועדת השרים, ואני לא אקריא את כל התשובה לגבי משרד החקלאות, שעוסק בפיצוי למפונים, כי אין לי ספק שבנושא הזה בוודאי שלא באת באיזשהו רצון לפגוע במה שעוד נשאר בו - - - - - - עמדת ועדת השרים הייתה לדחות את הצעת החוק בשלושה חודשים כדי לקיים דיון, ואני מקווה שתקבל את הבקשה של ועדת השרים. בינתיים אתם רוצים להרוס את הישיבה בחומש. ככל שלא, אנחנו נתנגד. תודה, אדוני. תודה רבה לשר עודד פורר. חבר הכנסת אדלשטיין, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני אתחיל מן הסוף. דיבר כאן השר על מופע צביעות שהוא לא ראה כמותו. אני חייב להגיד לכם שהעוזרת הפרלמנטרית המנוסה שלי שלחה לי אתמול בווטסאפ את התשובות של ועדת שרים לחקיקה. אני חשבתי, אדוני, אותו משפט בדיוק. ראיתי כל מיני מופעים של צביעות, אבל לומר על החוק הספציפי הזה שמבקשים לדחות את ההצבעה עליו בשלושה חודשים אחרי ששמונה חודשים הוא שוכב בוועדת הכנסת, חוק שהעברנו כאן בקולות של ימינה, תקווה חדשה, ובוודאי האופוזיציה הנוכחית, שמונה חודשים או שבעה חודשים, אל תתפסו אותי בלשון, הצעת החוק שעברה בקריאה טרומית ישבה בוועדת הכנסת כאבן שאין לה הופכין, ועכשיו לבקש עוד שלושה חודשים לדיון זה באמת מוזר בעיניי, בלשון המעטה. מילא כשמדברים על איזה דיון תקציבי, אולי יסכימו על איזה סכום באמצע. דבר שני שאני רוצה לומר, אדוני השר,

רק נניח, שכל מילה שאתה אמרת כאן לגבי מי עשה מה ומי לא עשה ואיך כל אחד הצביע וכל אחד התנהג, נניח שזאת אמת לאמיתה, אני לא הבנתי מה זה קשור, חברי חבר הכנסת קיש, אני מנסה לשכנע את השר שישיב לי. - - - 12 שנה - - - אה, אוקיי.

השר, השר פורר, אני אומר, נניח שכל מה שאמרת כאן זאת אמת לאמיתה לגבי מי הצביע,

- - - מי הצביע ומי לא הצביע - - - אז אני אומר, נניח שכן, אני לא הבנתי מה זה קשור להצבעה עכשיו, פשוט לא הבנתי. איך אמרת, נקרתה בפנינו ההזדמנות. זאת ההזדמנות. יש רוב ברור, כפי שזה בא לידי ביטוי לפני כמה חודשים, להעברת החוק הזה לביטול יישום תוכנית ההתנתקות בצפון השומרון, אז בואו ניקח את ההזדמנות בשתי ידיים. למה עכשיו צריך לעשות חשבונות היסטוריים. וכפי שאמרת, ואני מודה לך על ההגינות,

באופן אישי, קשה לעשות חשבונות היסטוריים בנושא הזה. לכן אני חוזר ומבקש מכל חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק, להעביר אותה בקריאה טרומית, ולשם שינוי לא רק להעביר אותה בקריאה טרומית, אלא חיש מהר להפוך אותה לחוק בישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אדלשטיין. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. השר פורר עולה כאן לדוכן, ובמקום להרכין ראש בבושה, במקום להסתכל בעיניים למשפחה של הנרצח, השם ייקום דמו, יהודה דימנטמן, ולהגיד לה: אנחנו נלך איתכם הפעם, אני לא מסוגל להתנגד לחוק כזה, אנחנו רוצים שתקום שם ישיבה על קברו של יהודה, השם ייקום דמו, הוא עולה לכאן וחושב שעם ישראל טיפש. הוא חושב שהוא יכול לשבת בתוך ממשלה, שבה כל היום, כמו בקזינו, מכניסים מטבעות זהב, משלשלים את המטבעות למכונה של הרשימה המשותפת, של זועבי, של עבאס, ומקווים,

זה כמו קזינו, כי הם מקווים שההפעלה של המכונה תייצר להם איזה הצבעה טובה כאן. כי גם משלמים להם מאות מיליונים למטרות טרור, בסופו של דבר, לפרוטקשן, וגם בסוף ההצבעה הם לא בטוח איתכם. הם משחקים גם איתכם. הם רשת ביטחון, אבל הם משחקים איתכם. אז במקום להגיד: חטאנו, עווינו, פשענו, נעשה משהו אחד, נייצר איזו סנונית ראשונה בממשלה האנטי-ציונית הזו ונלך עם ההתיישבות, נצביע בעד ארץ ישראל, מה הוא עושה כאן?

כמו חמד עמאר: מה עשיתם, מה עשיתם 12 שנה. זה מה שיש לכם לומר. תחזרו בתשובה. מה זה חשוב מה היה ומה לא היה? לא הייתה קואליציית ימין שהצביעה,

אף פעם לא הייתה, תמיד היה מישהו שהתנגד, אם זה לפיד ואם זה ברק. - - - חברת הכנסת מואטי, תודה. חברת הכנסת מואטי, נא לא להפריע. תודה, תודה רבה. לא שמעתי את דברייך, חברת הכנסת. היו לכם 12 שנה - - - איפה הייתם? אבל על זה אני מדבר, אז אם ב-12 שנה לא הספיקו לעשות, זה אומר שעכשיו, כשאתם יושבים בממשלה שבגללה הטרור מרים את ראשו המכוער, האנטישמיות מרימה את ראשה, אתם רואים מה קורה ברחובות, ראיתם מה קרה הלילה, וזה קורה כמעט כל שעה, במקום לחזור בתשובה, במקום להתחרט, מר לפיד רוצה ליישם את לקחי ההתנתקות ולגרש עוד 80,000, 90,000 יהודים מבתיהם? הוא עומד כאן כאילו שזה לא מזיז לו, כמו חותמת גומי בעד ונגד של הרשימה המשותפת ושל עבאס. אני קורא לכל מי שעדיין יש לו זיקה לארץ הזאת לפחות לברוח החוצה בבושה, אם לא להצביע בעד החוק הזה. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. על פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה על שני החוקים תהיה הצבעה שמית. אנחנו נתחיל בהצבעה הראשונה, הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת יולי יואל אדלשטיין ומכלוף מיקי זוהר. אני מבקש מסגנית מזכיר הכנסת לקרוא בשמות של חברי הכנסת,

סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר אינו נוכח יולי אדלשטיין,

- - - חבר הכנסת שחאדה, לא להפריע באמצע הצבעה. - - - אתה התחלת והם החזירו לך, ואתה מפריע לסגנית מזכיר הכנסת לבצע את תפקידה, להצבעה. זה לא נכון, הוא לא הצביע - - - על מה אתה מדבר? - - - אני מבקש לא להפריע למהלך ההצבעה. תודה. נא להמשיך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, נגד אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק, אינה נוכחת חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

גביר, בעד יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יאיר גולן, נגד מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת

וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, בעד מאיר כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, נגד אני מבקש מסגנית מזכיר הכנסת לקרוא שנית את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ענבר בזק, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד חיים כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת פטין מולא, בעד אבתיסאם מראענה, נגד עידית סילמן,

נגד אביר קארה, אינו נוכח מיכל רוזין, נגד יובל שטייניץ, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד האם יש חברי כנסת שלא קראו בשמם? חבר הכנסת, ראש הממשלה נפתלי בנט. - - - סליחה, לא להפריע, בבקשה. ההצבעה עוד לא הסתיימה. אני רואה ושומע, חבר הכנסת מלכיאלי. אני שומע, שומע, לא צריך לעזור לי. חבר הכנסת בנט. (קוראת בשם חבר הכנסת) נפתלי בנט, נגד - - - חבר הכנסת גנץ? (קוראת בשם חבר הכנסת) בנימין גנץ, נגד - - - האם יש עוד חברי כנסת שלא קראו בשמם? חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מה ההצבעה שלך? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורלי לוי אבקסיס, בעד אביר קארה, נגד אביר קארה, שרפת את כל הגשרים. האם יש עוד חברי כנסת שלא קראו בשמם או שטרם הצביעו? אם לא, אז תמה הצבעה. נא לסכם, בבקשה. ההצבעה השנייה גם תהיה הצבעה שמית, אני מזכיר לכם. תסתכל בעיניים של המשפחה - - - חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת קרעי. תודה. שלושת המוסקטרים. נגד ארץ ישראל.

תוצאות ההצבעה: בעד,

61. אני קובע כי הצעת החוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון,

הפינוי ושינוי שם החוק), של חברי הכנסת יולי אדלשטיין ומכלוף מיקי

אנחנו נעבור להצבעה השנייה, על הצעת החוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק),

על פי בקשת

גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ,

משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד

אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן,

נוכח מאיר יצחק הלוי, נגד

מאיר כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת

אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, נגד אבקש מסגנית המזכיר לקרוא שנית בשמות של חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נכח ניר אורבך, אינו נוכח חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת יואב בן צור, אינו נוכח קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, בעד חיים כץ, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אורית מלכה סטרוק,

אינה נוכחת מנסור עבאס, נגד יואב קיש, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש חברי כנסת שלא קראו בשמם? שטרם הצביעו? (קוראת בשמות חברי הכנסת) חיים ביטון, בעד יואב בן צור, בעד זהו? אם כך תמה ההצבעה, נא לסכם, בבקשה. להלן תוצאות ההצבעה על הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשפ"ב 2002: 49 חברי כנסת בעד, 60 חברי כנסת נגד. ההצעה לא התקבלה. אנחנו עוברים להודעה של סגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 142), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק כבילת עצורים ואסירים (חובת יידוע) (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, שהחזירה הוועדה לביטחון הפנים, הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 13), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הבריאות.

מטעם מממשלה: הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ב 2022. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 32) (הארכת תקופת הערעור על החלטת קצין תגמולים), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 34) (הגבלת עמלה בעד הגשת בקשה להלוואה לדיור), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת חיים כץ וחוה אתי עטייה. מסקנות הוועדה לביטחון הפנים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אורי מקלב, אוריאל בוסו ואיתמר בן גביר בנושא: התנהלות חקירת רצח משפחת כדורי. הודעות שר הרווחה והביטחון החברתי על מסקנות הוועדות: על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עופר כסיף ומיכל רוזין בנושא: היקפי מעורבות ילדים מהחברה הערבית בתאונות בכלל ובתאונות דרכים בפרט;

מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל וולדיגר ומיכל רוזין בנושא:

תודה, גברתי. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, הקרן להעצמת המשרתים בשירות צבאי), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יואב קיש.

כנסת נכבדה, מדובר בחוק המקורי של ממדים ללימודים. לכל חברי הקואליציה, שהבטחתם ללוחמים ממדים ללימודים, יש לכם פה הזדמנות לתת ללוחמים שלנו 100%. אני לא מדבר על היושב-ראש, הוא לא היה גם בהצבעה הקודמת, אבל חברי הקואליציה הציונים, אם עוד יש כאלה, תנו ללוחמים 100%. עכשיו בואו נעשה רגע סדר, שתבינו: החוק הזה הוגש לראשונה ב-2018, ולצערי בגלל שהכנסת התפזרה, לא הצלחנו להעביר אותו. אני רוצה כבר מפה לומר תודה לרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט, שהתוכנית היא התוכנית שלו, הוא הוביל אותה, השיג לה את התרומות, ולאחר מכן גם שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן, שהיה בעד החוק הזה, נתן 100% ללוחמים. איפה אתה, איווט? איך אתה העזת לפגוע בזה? עכשיו כשר אוצר לא תקצבת את זה. פשוט מדהים איך שהדברים מתהפכים פה. החוק הזה מדבר על תקציב של 600 מיליון שקלים ללוחמים, לא רק ללוחמים, גם לתומכי לחימה וגם לחיילים בכלל. יועז הנדל, השר יועז הנדל, למה אתה לא מוכן לתת לתומכי לחימה 50%?

אז בוא תדאג שזה יעבור.

תדאג, אל תהיה צבוע, אל תלך ותגיד: תביא את הסיעה שלך להצביע. אני מביא אותם ואת מירי רגב. תביא אותם להצביע. הרי מה ראינו פה? אני רוצה שתבינו, חבריי באופוזיציה, מה היה פה. היה פה קמפיין שקרי של הקואליציה, שלווה במה שנקרא שידור חזק של 12N, וכשאני אומר 12N אני מתכוון לאולפן שישי, לגדעון אוקו, לאופירה וברקו, אנחנו הבנו שהם הבינו שיש בחירות, לכולם ברור שיש בחירות, יש את מפלגות הקואליציה, מפלגות האופוזיציה, ויש את מפלגת התקשורת 12N, הערוץ של יש עתיד, של יאיר לפיד. עכשיו, איפה הבעיה שלי? אם באמת היה אכפת לכם,

אני פונה מפה, אני אומר לחברים ב-12N: דנה ויס, אמנון אברמוביץ', גדעון אוקו, אם היה אכפת לכם קמצוץ מהלוחמים, הייתם נלחמים איתנו על 100% ללוחמים. אתם יודעים מה היה קורה? הם היו מקבלים 100%. אבל אתם בחרתם ללכת עם הקמפיין של יש עתיד, שקרי, שטען כאילו הליכוד נגד הלוחמים. הרי בזכותנו הם קיבלו את מה שהם קיבלו. פשוט בושה. יש פה קואליציה צבועה, יש פה תקשורת צבועה, ולא מעניין אותם שום דבר, רק איך הם מנסים לפגוע בליכוד. אז אני גאה להיות בליכוד, הליכוד שהביא את ההישג, שהביא ללוחמים 75%, והליכוד שיביא גם 100% ללוחמים, וזה החוק שהיה צריך לעבור. מה שפה מוגש, יש לכם הזדמנות נוספת. סגן השר שוסטר, אני מבין שאתה עולה לענות. אתה עולה לענות, סגן השר שוסטר? יש לכם פה הזדמנות נוספת להתנתק מהמשותפת ולתמוך בלוחמים. כל היום הזה אתם עם המשותפת, ואנחנו רואים את רצועת הביטחון שלכם: יש לכם את רע"מ בממשלה ואת המשותפת, שאתם נעזרים בה. אני אומר לכם, אתם יכולים להיות שמחים שביטון לא בא להצביע היום, אבל בואו אתם תצביעו בעד 100% ללוחמים. לתקשורת ולערוצי השקר אני אומר: הרי ראינו את כל הקואליציה הזו, שהפילה את הצעת החוק למען העלאת שכר החיילים. לא עניין אתכם. איפה הייתם אז? לא הייתם אז, כי אלה המפלגות שלכם, אבל ברגע שאנחנו התחלנו את המאבק הציבורי, אביגדור ליברמן נשבר והעלה את החיילים. אותו דבר היה קורה עכשיו ללוחמים, במקום ללכת לקמפיין ציבורי שקרי כנגד הליכוד הייתם הולכים עם הליכוד, או אפילו לא עם הליכוד, עם הלוחמים, והדרישה ל-100% הייתה עוברת. אני אומר לכם את זה, לדנה ויס, לאמנון אברמוביץ' ולגדעון אוקו: על הראש שלכם אין ללוחמים 100%. ולקואליציה: יש לכם היום צ'אנס נוסף. מעבר לזה, תבינו גם במה מדובר, בסך הכול ב-50 מיליון שקלים. זה נכון שהחוק הנוכחי דורש הרבה יותר, אני אומר לך כבר, סגן השר שוסטר, סליחה, השר אלעזר שטרן, אני מדבר עם סגן השר. בחוק הזה מדובר על 600 מיליון שקלים, הוא חוק הרבה יותר רחב ומקיף. אני אומר לך כבר עכשיו: אני מוכן לצמצם אותו כדי שנשלים ל-100% ללוחמים. זה אומר בסך הכול 50 מיליון תוספת ללוחמים. אני מאוד מקווה שתוכל להביא את המהלך הזה, ושבאמת נצא מחוזקים, כאמירה של הבית הזה בעד הלוחמים. לדעתי גנץ, כשעלה לפה, הוא הטעה אותנו כשהוא אמר בהתחלה: אני בעד דרישת הליכוד וההסתייגות של הליכוד. חשבנו שהוא בעד ה-100%, ואז הוא לקח הסתייגות שהייתה קיימת שם,

היא שלנו, והייתה איזשהו צעד לקראת הלוחמים אבל לא כל מה שצריך לעשות. בואו נעשה את מה שנכון, בואו נביא להם את ה-100%. אפשר בחוק הזה לעשות את זה.

לא ניקח אותך ל-600 מיליון, שזה מה שהיינו רוצים לעשות, אבל בוא נביא את ה-50 מיליון וניתן ללוחמים את מה שמגיע להם. עכשיו אתה יודע, אני אומר את זה ועוד יותר כואב לי, כי נמצא פה יושב-ראש התנועה רע"מ, התנועה של האחים המוסלמים, שרק מאתמול גאה ב-740 מיליון שהעבירה ועדת כספים לטובת המטרות שהוא ביקש, לפני זה חברת הכנסת זועבי העבירה גם, אני עוד מחכה לשמוע מה ההסכם שהיא חתמה עליו עם לפיד ועם הקואליציה, אבל גם היא העבירה, ובעצם סוחטים אתכם על עשרות, מאות ומעל מיליארדים, ואתם פשוט משלמים לשרידות שלכם. אז אני מבין אותו, הוא יושב בכיסא הזה, נוח לו, ממשלת הפרוטקשן משלמת למנסור, משלמת לטיבי, משלמת לזועבי, אבל ללוחמים 50 מיליון אתם לא משלמים. אז קודם כול אני רואה את זה כבושה גדולה שלכם. אני רואה את גנץ, שמנסה להציג את עצמו כאיזה איש קונסנזוס, אני אומר לך, הוא עושה טעות, זה שהוא מזמין את אבו מאזן אליו הביתה, זה שהוא רוצה לפנות את חומש, זה שהוא לא מקיים את ההבטחה באביתר. ברור לנו, הוא במחנה השמאל. אתם במחנה השמאל, עמוק בשמאל, וזה בסדר, זאת בחירה שלכם, אבל הלוחמים צריכים להיות מעל העניין הזה. כל מי שבמפלגה ציונית צריך לתמוך, ואני מצפה מכם וממך, סגן השר שוסטר, לבוא לומר: אני בעד לתת ללוחמים 100%. אל תתחבא עם סיסמאות, בוא נעשה את זה עכשיו, נתקן את העוול שעשיתם ביום שני, רק לפני כמעט יומיים, פחות מ-48 שעות,

כשהצטרפתם למשותפת, וגנץ, בקולו ובקולו של אחמד טיבי, הפיל את ההסתייגות הזו, שהייתה נותנת 100% ללוחמים.

אתה יודע, עוד דבר אני רק רציתי, ובזה אני אסיים. חבריי באופוזיציה, דודי, השר שטייניץ, אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי מה עמדתכם: יש פה הצעה שתביא ללוחמים 100%. אני צופה שעם המשותפת,

אתם חושבים שזה יעלה בערוץ 12? הצחקת את פדרו. ערוץ 12 הוא נגד החיילים. הוא איתם, הוא עם מנסור עבאס. ערוץ 12 בקמפיין בחירות נגדנו, מחזק את מנסור, מג'אדלה, כל החברים הטובים.

כי אנחנו מביאים את האמת של הלוחמים. וחבל שאתם בערוץ 12 לא נתתם ללוחמים את מה שמגיע להם, כי אז כל הקואליציה הזו הייתה באה איתנו. חזק וברוך. - - - טוב, ישיב חבר הכנסת אלון שוסטר, סגן שר הביטחון. חברי הכנסת, כבוד יושב-ראש הישיבה - - - - - לא מספיק נאמנים.

אני רוצה לפתוח את דבריי בשיח חשוב שהיה לי עם חבר הכנסת מרגי, חברי ושכני לחיים. הגביע, גביע הכדורגל לשנה זו, הוא גם דרומי וגם אדום. בשורה יפה לכנסת מסוכסכת, גם דרום וגם אדום.

סגן השר - - - הגביע הוא דרום אדום.

הערה שנייה: אני מאוד מאוד גאה, חבר הכנסת קיש, בכך שבכנסת ישראל, בהמשך לדבריי הקודמים, במדינת היהודים הדמוקרטית יש חברי כנסת ערבים עם מחשבות שונות, עם עמדות שונות, במפלגות שונות, ואני מאוד גאה, חברות וחברי הכנסת, כבוד יושב-ראש הישיבה, שיושב-ראש הישיבה הינו ערבי מוסלמי בכנסת ישראל. זאת פעם ראשונה - - - חבר הכנסת קיש, אני חושב שלפני, לפי החשבון שלי,

נדמה לי שלפני פחות מ-48 שעות הגענו להסכמה, אני חושב שהסכמה אצילית, מכובדת, שאני רוצה לראות בה פתח לשיתופי פעולה פרלמנטריים עתידיים, ואני מציע לא לעמוד בצורה פתטית ולהגיד מה יכול היה להיות. כולנו רוצים 100%, אגב, לכול.

תן ללוחמים. אנחנו נותנים היום 75% ללימודים ללוחמים - - - - - - אנחנו נותנים מענק לכולם, יש עבודה מועדפת שניתנת.

מי שעובד,

הזכיר לי שר הרווחה שמי שעובד עם אנשים עם מוגבלות - - שוסטר - - - כסף לג'יסר א-זרקא?

- - מקבל 12,000 שקל. אנחנו העלינו את דמי הקיום של כלל - - אין מספיק,

נגמר הכסף.

ואני מציע - - התנועה האסלאמית,

- - שנתקדם צעד אחר צעד. בהצעה מבקש חבר הכנסת, חברי ושותפי לעבודה בשדולה למען חיילי המילואים, שדולה חשובה ביותר, ובקרוב נקיים יום מיוחד, מייד בתום התרגיל הגדול, להקים קרן חדשה בחוק קליטת חיילים משוחררים. בהצעת החוק לא מצוין מי החיילים, מה התנאים לזכאות ולא היקף הסיוע שיינתן לזכאים. כידוע, השבוע הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק. תיקון זה נותן מענה משמעותי ביותר ומיטיב לקידום השתלבותם של חיילים משוחררים בהשכלה גבוהה, בדגש על לוחמים וחיילים מאוכלוסיות מיוחדות, זאת, לצד זכאויות נוספות. אנחנו נמשיך לעשות את זה. בשבועות הקרובים למעלה מ-16,000 חיילים, מרביתם לוחמים, יקבלו את מלגת ממדים ללימודים, וזו הפעם הראשונה, זו הפעם הראשונה שהמלגה מעוגנת בחקיקה, וזאת כחלק משורת מהלכים ששר הביטחון ומערכת הביטחון, בגיבוי הממשלה, פועלים לעגן למען חיילי צה"ל שמגינים עלינו.

הועלו דמי הקיום ב-50%, הוכנה תוכנית לשיפור תנאי התחבורה, ישנה תוכנית לשיפור המזון, ובמסגרת רפורמת השירות, שעליה אנו עמלים בימים אלו, מי שישרת בשירות ארוך יותר, תובעני יותר, יקבל הטבות נוספות. בהקשר זה חשוב להזכיר שהנוהל שהיה קיים עד כה הסתמך על תרומות. המהלך היה חשוב ונכון, אבל הוא הסתמך על תרומות, על נדבנים. היום אנחנו מעגנים,

את הנושא מתקציב המדינה ובחקיקה. על כן מדובר בשיפור גדול לעומת העבר במהלך נכון שהממשלה מובילה, וכמובן שנמשיך לפעול למען הלוחמים וכלל חיילי צה"ל, כדי לחזק את מעמד המשרתים ואת ההוקרה שהם מקבלים כחלק מתפיסת החוסן הלאומי של מדינת ישראל. ואגב, נמשיך לעשות למען תפיסת השירות הכולל, מה שמכונה מתווה השירות, כדי שגם למגזרים שאינם משרתים בצה"ל תהיה זכות לשרת למען קהילתם שירות אזרחי. על כן, אני מבקש כי הכנסת תדחה את ההצעה ותסיר אותה מסדר-היום. תודה, סגן השר אלון שוסטר. רוצה להשיב? אז אין כסף בסוף, שוסטר?

בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש. מנסור, לקחתם את כל הכסף. מנסור, תלווה לנו קצת לחיילים. רק הלוואה, הלוואה, בלי ריבית. טוב, אני מבין שסגן השר אלון שוסטר עלה לפה ואמר: נתנו מספיק ללוחמים, אין צורך, אז אני אומר לך - - די והותר. הם אפילו שוקלים להוריד

- - אחרי שאתה שולח את כל הכספים לרע"מ, אתמול מאות מיליונים לחברת הכנסת זועבי, שקיבלה לבד הרבה יותר מכל הלוחמים שלנו, וכנראה גם לרשימה המשותפת, כי אני לא מבין למה הם לא מסוגלים להיות אופוזיציה, כנראה גם אותם קניתם. שמענו על רק 200 מיליון לטיבי בשבוע שעבר, אז בואו, אל תסתירו את האמת. אתם נגד לתת ללוחמים 100%; אתם פשוט לא מתביישים לחלק את הכסף שלכם לרשימות אנטי-ציוניות. לא מעניין אתכם שום דבר, ואת כבשת הרש אתם לא מסוגלים לתת ללוחמים. אנחנו נראה איך רם בן ברק יצביע נגד, אנחנו נראה איך אלון שוסטר יצביע נגד, איך בני גנץ ובנט יצביעו נגד הלוחמים. - - - אתם לא נותנים ללוחמים את מה שמגיע להם, וזה פשוט ביזיון שמאות מיליונים ומיליארדים מחכים למנסור עבאס, אבל לתת ללוחמים 50 מיליון אתם לא מסוגלים. חשבתי שהיום תתפכחו, שהיום תהיה לכם הזדמנות, אבל הראיתם לי, הראיתם לי את הצביעות שלכם בחוק של מירי רגב, חוק שבא להילחם באנסים, שכולכם התנגדתם לו. איך אתם לא מתביישים להיות כאלה צבועים. ושהם עשו עלינו

כולכם התנגדתם, ואין לכם בושה להיות בצביעות הזו. יואב, אבל ב-922 נתתם לנו כסף. זה אתם, מה הבעיה? אתם לקחתם את כל הכסף לשימור הקואליציה. זו מדינת פרוטקשן, שנסחטת על ימין ועל שמאל - - - עבאס,

אבל 25 מיליון שקלים ללוחמים אין - - - סוחטים אתכם מהאופוזיציה, חברי המשותפת, סוחטת אתכם רע"מ, סוחטת אתכם זועבי. ממשלת פרוטקשן שלא משאירה כסף ללוחמים, ממשלת פרוטקשן שפוגעת בניסיונות של חברת הכנסת מירי רגב להילחם באנסים. אתם חבורת צבועים, חבורת מושחתים. נחליף אתכם מהר מאוד.

בעזרת השם. תודה, חבר הכנסת יואב קיש.

אבל 50 מיליון שקל לחיילים אין להם. חברת הכנסת מירי רגב, תירגעי, את ויואב קיש.

החלטה אחרונה של ממשלתו של בנימין נתניהו, מס' 852, 150 מיליון שקל. אני מבקש לעשות הצבעה שמית.

תודה.

זאת החלטה אחרונה שהעברנו דרך ממשלתכם.

בסדר, דודו? שמית, בבקשה.

אז רע"מ גם קיבלה תקציבים לחברה הערבית, ובצדק, דרך ממשלת בנימין נתניהו. רע"מ סוחטת את הממשלה הזו בסדרי גודל.

דרך ממשלת בנימין נתניהו. דרך אבו יאיר. תתביישו לכם.

אנחנו עוברים להצבעה. - - - לפיד, 100% ללוחמים, בוא נראה אותך. אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, הקרן להעצמת המשרתים בשירות צבאי), התשפ"ב 2022. נא להתחיל, בבקשה. - - - (קוראת בשמות חברי הכנסת)

אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, בעד ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו משתתף בהצבעה יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר,

צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא,

כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי,

מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר,

יואב קיש, בעד

נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד

שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת סגנית המזכיר תקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת): אלי אבידר, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, בעד חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח מיכל וולדיגר, בעד

זוהר,

אחמד טיבי,

יוסף טייב,

מאיר כהן, נגד עופר כסיף,

חיים כץ, אינו נוכח מרב מיכאלי,

עידית סילמן, אינה נוכחת יעל רון בן משה, נגד אלון שוסטר,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת או חברות כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) נפתלי בנט, נגד ההצבעה תמה. בבקשה. להלן התוצאות: 48 חברי כנסת בעד, 59 חברי כנסת

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון הקרן להעצמת המשרתים בשירות צבאי) לא התקבלה. אנחנו עוברים להודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכלכלה.

תודה, גברתי. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקונים חקיקה) (תיקון, תקופות לעניין מס רכישה לדירה יחידה), 2021. תשובה והצבעה. מי משיב? השר חילי טרופר,

ההצעה נומקה ב-2 בפברואר. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק. האפשרות ליהנות מהטבות המיסוי לדירה יחידה תוך החזקה בשתי הדירות לתקופה ממושכת מתמרצת המתנה לעליית מחירים לפני שמוכרים דירה. דבר זה מביא למלאי גדול של דירות בהמתנה, מקטין את היצע הדירות הזמינות בשוק ומביא לעליית מחירים. המחזיקים בדירה בהמתנה מאופיינים בהכנסה גבוהה מאוד למשק בית, אשר מגיעה בממוצע לפי-שניים מזו של משק בית ממוצע. התקופה הארוכה המוצעת בהצעת החוק מיטיבה עם משקי בית בעלי הכנסות גבוהות ופוגעת בזוגות צעירים המעוניינים לרכוש דירה לנוכח ההשפעה השלילית על מחירי הדירות. בנוסף, הטענה כי עקב הסגרים וההגבלות בתקופת הקורונה נוצר קושי במכירת דירות אינה נכונה. החל בחודש מאי 2020 נרשמו שיאים בפעילות בשוק הנדל"ן. אובדן ההכנסות המוערך עקב הארכת תקופת ההחזקה המוצעת בהצעת החוק עומד על כ-125 מיליון שקלים לשנה. אבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום. בועז. אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה, השר חילי טרופר. בבקשה, חבר הכנסת משה גפני. לא ייאמן, אדוני היושב-ראש, איך נתנו לשר כזה אינטליגנטי לדבר כאלה שטויות. אני הגשתי את הצעת החוק הזאת, הרי העברנו את זה בכנסת בוועדת הכספים, שכאשר קונים בעצם דירה שנייה ומוכרים את הדירה הראשונה יש 18 חודשים כדי לבצע את זה. בתקופת הקורונה אמרנו שאם זה נופל בתקופת הקורונה, שהוא לא יכול למכור את הדירה, מאריכים לו את המועד. ואז קרתה איזושהי תקלה במהלך העניין הזה. מה קורה אם מישהו קנה את הדירה בפברואר 2020, לפני תחילת הקורונה, ועד יוני 2022, במציאות הזאת, בכל תקופת הקורונה הדירה שהוא מבקש למכור

הבאתי מקרים ספציפיים. אז ביקש ממני השר חמד עמאר: נקרא לאנשי האוצר,

ואולי נגיע להסכמה. וכך היה. ישבנו, השר חמד עמאר ואני, עם אנשי האוצר. מתברר שהאוצר בכלל מתנגד לזה. לחוק המקורי הוא מתנגד. הוא אומר שאפשר למכור את הדירה גם בתקופת הקורונה. אמרתי להם, אבל הינה, אנשים פרסמו ולא הצליחו. לא היה אפשר למכור את זה. רבותיי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד לכם: בזאת הכנסת תיבחן. מדובר על אנשים שיש להם בעיה קשה בגלל הקורונה, הכנסת התחשבה בהם והאריכה את המועד. מדובר על מספר קטן, מצומצם, של אנשים שמכרו את זה חודש לפני תחילת הקורונה, ולמעשה סוף הזמן, ה-18 חודשים, נפל - - - סליחה. חבר הכנסת דוד אמסלם, חברי הכנסת, לפחות את חברכם תכבדו. מה אתה רוצה ממני, מה?

אתה יכול לשבת, חבר הכנסת דוד?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מה שקרה זה שמספר מצומצם של משפחות שקנו דירה שנייה, רצו להחליף דירה חודש לפני הקורונה, והמועד הסתיים להם חודש אחרי סיום הקורונה,

ובעצם בכל התקופה של הקורונה, בכל התקופה הייתה להם דירה שנייה שהם לא הצליחו למכור. ביקשתי בהצעת החוק הזאת למשוך את הזמן בעוד כמה חודשים, בגלל שלא הייתה ברירה. באו אנשי האוצר לפגישה עם השר חמד עמאר ואמרו, אין בעיה, בלאו הכי אפשר למכור דירות. אני אומר להם: אבל הינה המקרים שאי-אפשר, בגלל הקורונה. אמרו שבלי חוק אי-אפשר לעשות את זה. עכשיו עלה השר חילי טרופר, האמת היא, שליבי ליבי עליך. אתה בא ומתחיל להסביר למה בעצם זו לא בעיה בכלל. הקורונה היא לא בעיה במכירת דירה. תודה רבה. עם כל הכבוד לפקידי האוצר, שמנהלים את המדיניות של המדינה, הכנסת קבעה שזה בעיה. הכנסת האריכה את המועד, ועדת הכספים אישרה את הארכת המועד למי שהמועד שלו מסתיים בתקופת הקורונה.

בגלל שכל תקופת הקורונה הדירה הייתה בחוץ. לכן אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. אדוני היושב-ראש, אתה איש חברתי, והכסף הוא לא כל כך בעיה אצלך. פה לא מדובר על כסף, פה מדובר על מספר מצומצם של אנשים שהכנסת צריכה לדאוג להם ולא לבוא ולתת לנו תשובות, תודה רבה. תודה, חבר הכנסת משה גפני. אנחנו נעבור להצבעה שמית על הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש) (תקופה לעניין מס רכישה לדירה יחידה). בבקשה, גברתי.

משה אבוטבול,

אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

אינה נוכחת חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, נגד מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו משתתף בהצבעה יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז,

אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, בעד אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו,

סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, נגד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת סגנית המזכיר תקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, נגד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה משתתפת בהצבעה מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צחי הנגבי, אינו נוכח מיכל וולדיגר, איננה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אלכס קושניר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת

חברי כנסת או חברות כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? ההצבעה תמה. בבקשה, גברתי. הסתיימה ההצבעה. תוצאות ההצבעה: 21 חברי כנסת בעד, 23 חברי כנסת נגד. אני קובע שהצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי כנסת. להצעת החוק הוצמדה עוד הצעת חוק של חבר הכנסת איימן עודה. עשר דקות, גברתי. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, מוצע לקבוע כי במקרה שבו מעסיק הוציא עובד או עובדת לחופשה ללא תשלום לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות שחלה כולה או חלקה בתקופת 60 הימים שלאחר תקופת לידה והורות, שבהם מוענקת הגנה מפני פיטורים על פי החוק, תקופת החופשה כאמור לא תבוא בחשבון במניין של 60 ימים אלו. ההצעה הזאת באמת באה להגן על הורים, במיוחד על נשים, שיוצאות לחופשת לידה, והן זכאיות אחר כך לתקופת הגנה ומוגנות של 60 יום. בפועל קורה שפעמים רבות, בגלל שהן אימהות טריות או שהתינוק עדיין קטן, והיום החוק גם מאפשר לגבר לקחת חלק מחופשת הלידה, בפועל פעמים רבות, במיוחד בשנה האחרונה בתקופת הקורונה, היו לנו 12,000 עובדות שפוטרו למרות ההגנה בחוק. ההצעה הזאת באה להגן על העובדות בתקופת המוגנות הזאת כדי למנוע את האפשרות שמעסיקים ינצלו את ההזדמנות מכל מיני סיבות, כשעובד או עובדת נמצאים בחל"ת בתוך התקופה של המוגנות, שזה לא יהיה על חשבון ה-60 יום. לכן אני חושבת שראוי ונכון לשמור לפחות על האופציה שהחוק כבר נתן. ממקום זה אני פונה לחבריי וחברותיי חברי הכנסת מכל הסיעות לתמוך בהצעה הזאת כדי שנוכל לאפשר זמן לאותם הורים, אבות ואימהות, להיות ולתת את הטיפול הנאות שהפעוטות, התינוקות הרכים, צריכים וצריכות. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אנחנו עוברים להצעה השנייה המוצמדת של חבר הכנסת איימן עודה,

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), של חברי הכנסת איימן עודה, עאידה תומא סלימאן ועופר כסיף, למען ההגינות. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת. ב-922, התוכנית הכלכלית, הסרנו חסמים והעלינו את תעסוקת הנשים הערביות מ-25% ל-40% תוך שש שנים. שוויון לנשים ערביות ולנשים בכלל בשוק העבודה הוא האינטרס של החברה כולה. יש לנו עוד דרך ארוכה עד לשוויון. נשים עדיין מופלות בשוק העבודה בשכר, בקבלה לעבודה ובעיקר סביב ההיריון. אף אישה לא צריכה לחשוש לאבד מקום עבודה או מקור פרנסה בגלל שהיא עומדת להפוך לאימא. כיום החוק מספק לעובדות הגנה של 60 ימים מהיום שלאחר חופשת הלידה, שבהם העובדת מוגנת מפני הליכי פיטורים ופגיעה בהיקף המשרה שלה. לצערנו יש תופעה רחבה של מעסיקים שעוקפים את ההגנה על העובדות ומוציאים נשים לחל"ת על חשבון תקופת ימי ההגנה. אנחנו מציעים לעגן בחוק את זכותן של העובדות להגנה מפני פיטורים לאחר לידה. לפי ההצעה ימי חל"ת במהלך תקופת ההגנה לא ייספרו כימי הגנה, וכך נוכל להגן על העובדות שבוחרות ללדת. אף אישה לא צריכה לחשוש לאבד מקום עבודה או מקור פרנסה בגלל שהיא עומדת להפוך אימא.

ישיב במשולב סגן שרת הכלכלה חבר הכנסת יאיר גולן.

אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, טרם אתייחס להצעת החוק, הייתי פה בשעות האחרונות בדיון המרתק סביב ביטול חוק ההתנתקות מצפון השומרון.

היו פה עמדות, כדרכה של מערכת פוליטית, שהן מובנות, מוכרות ונסמכות על ניסיון העבר. אבל אני חייב לומר שעמדותיהם של חבריי מהסיעות החרדיות נראות לי מוזרות. אני רוצה להביע פה תמיהה בנושא הזה, כי אם אתייחס,

לעמדתם של חברי הכנסת מתנועת ש"ס, הרי מן המפורסמות שהרב עובדיה יוסף, זיכרון צדיק לברכה, לא רק שתמך בשלום והסכים להחזיר חבלי ארץ, אני לא רוצה לחזור על העניין הזה, הוא מן המפורסמות, אבל גם מצאתי אמירה שלו שנאמרה במסגרת ריאיון עיתונאי שבה הוא אומר את הדבר הבא: הצעתי שבכל הקשור לבעיית ההתנחלויות טוב יהיה אם יעשו אותן גושים-גושים בתוך הארץ, וכל ההתנחלויות הבודדות יצטרפו לגושים הגדולים. ואני אומר לכם, חבריי, גנים וכדים הן שתי התנחלויות מבודדות לחלוטין ממזרח לשכם, אין מה לחזור לשם. הרב עובדיה התנגד להתנתקות - - - שא-נור נמצאת בלב אזור מבודד לחלוטין, אין מה לחזור לשם. - - - ואותו דבר חומש, מבודדת לחלוטין, אין מה לחזור לשם. אז אני לא יודע. או שאתם חשים כבוד למרן הרב עובדיה יוסף, זיכרון צדיק לברכה, או שלא. באמת, פליאה היא בעיניי.

גם חבריי מיהדות התורה, אני קצת מתפלא על עמדתכם. - - - הרי גם פה ידוע הוא שהרב שך התנגד לסיפוח. לא סתם התנגד לסיפוח, אפילו התנגד לסיפוח בירושלים וברמת הגולן.

ושומע - - - איני רוצה לחזור לעניין הזה, גם לא הסכמתי עם עמדותיו בכל מקרה. אבל גם כאן אני שואל את עצמי באיזה קלות, באיזה קלות, באיזה אופן, ללא שום דיון מעמיק, השתנתה הדעה. הנהייה הזאת אל המחוזות של הלאומנות, אני לא בטוח שנעשית מדעת ואני לא בטוח שנעשית אחרי שיקול דעת מעמיק. אי לכך ובהתאם לזאת אני ממליץ לכם, חבריי מהסיעות החרדיות, לשקול פעם נוספת את העניין ולדבוק בדרך ההיגיון ובדרך הביטחונית הראויה והטובה להפריד בין ניצים, ולהביא לכך שלכל אחד תהיה כברת הארץ שלו, ואנחנו נסתפק בשלנו אבל נדע לקיים בית לאומי לעם היהודי, מדינה חופשית ודמוקרטית. ומכאן להצעת החוק. אקדים ואומר לחברי הכנסת המציעים כי עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק בכפוף לתיאום נוסח עם זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ובתנאים הבאים: 1. סעיף 2 להצעה יימחק, 2. התיקון יהיה הוראת שעה למשך שנה, שבה תיבחן הנחיצות של ההוראה דרך קבע, 3. חזרה לוועדה בכנסת לפני קריאה ראשונה. אני משוכנע, מתוך היכרות עם הצעת החוק, שנוכל להגיע בלי עמל מיותר ולא בדרך ארוכה לנוסח מוסכם, ואותו נוכל להביא עד לכדי השלמת החוק בשעה טובה ומוצלחת. איני רוצה לפרט כאן את כל הדברים, כי הרי הצעת החוק הזאת נולדה בתקופת הקורונה, והכנסנו כבר מרכיבים מתוכה לתוך החוק הקיים כהוראת שעה. ולכן, מוצע להחזיר את הוראת השעה, ולקבוע אותה כהוראה קבועה בחוק באמצעות תוספת

9(ג1). במסגרת זו מוצע כי חופשה ללא תשלום בת 14 ימים לפחות שאליה הוצאה עובדת לאחר תקופת לידה והורות, לא תימנה עם תקופת ההגנה בת 60 הימים. כמו כן, מוצע כי הוראות סעיף 9 יחולו על עובדת שעבדה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק שישה חודשים לפחות. אי לכך ובהתאם לזאת, נראה לי שבאמת הפערים הם קטנים. התיקון הנדרש הוא מינורי, ונוכל לקדם את הצעת החוק

תודה, סגן השר יאיר גולן. אני מבקש לצטט מהרב עובדיה יוסף את הכול, ולא לבלבל את המוח - - - זה לא יעבור בשתיקה - - - חבר הכנסת משה גפני, ביקשת להתנגד להצעתו של חבר הכנסת איימן עודה.

משהו בשם הרב עובדיה, עשית משהו אחד, שאתה מדבר בשמו - - - על מי אתה מדבר?

תודה רבה לך.

סוף-סוף הוא ציטט את - - - שכחתם מה זה להיות יהודים.

אתם יהודים - - - רשע - - - הוא לא רק שלך,

- - - שכחת, שכחת מה זה להיות יהודי - - - אני יהודי לא פחות טוב ממך. אל תתנשא. אל תתנשא.

הוא מדבר בשמו, אתה מבין? בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מכיוון ששמעתי, סגן השר חבר הכנסת גולן, שאתה מבקש מהמפלגות החרדיות לבדוק את הכול מחדש, אז הלכתי לבדוק את המפות שאתם עשיתם עכשיו. המפות של התחבורה, הפריפריה, מה שבמרכז הארץ, מה שפריפריה, הלכתי לבדוק את המפות. אתה הרי איש צבא, ואתה יודע, אתה יודע לקרוא מפות. אז הינה, תקרא את המפות. יש פה מפה שמשרד האוצר הכין, ועל סמך זה נעשית הרפורמה בתחבורה.

אם אתה שם לב, זו הפריפריה, ומכאן יוצאת לשון כזאת שהפריפריה ממשיכה. כאן יש את היישובים של מרכז הארץ, ובתוך הלשון הזאת נמצאת ביתר עילית, שהיא לא פריפריה, לפי המפה, לפי העיגולים האלה. חשבתי מקרה, הינה, פה אנחנו רואים עוד עיגול כזה. מרכז הארץ פה, ופה ממשיך להיות מרכז הארץ, במודיעין עלית, אף על פי שהיישובים המקבילים נקראים פריפריה. אז אולי תסביר לי לאן אני אמור להצטרף? למה אני צריך לבדוק, למה את מפריעה, מיכל? אמרת לי שאני אבדוק, שהמפלגות החרדיות, שאנחנו נחשוב על שותפויות אחרות. אני אלך איתכם לשותפות? אתם מסתכלים עלינו כנחותים בדרגה, אתם. אתה מדבר על גדולי התורה? איך אתם מתייחסים לתושבים האלה, שמצבם הסוציו-אקונומי קשה?

מיכאל ביטון בוועדת הכלכלה אומר דברים לא נכונים? הוא אומר דברים נכונים. אתם פוגעים בשכבות החלשות, שגדולי התורה אצלנו אמרו לנו לדאוג להם. ולכן, היום אנחנו לא שומעים לך. כולנו מיכאל ביטון. תודה, חבר הכנסת משה גפני. רגע.

אתה לא ביקשת להתנגד. אנחנו סיימנו.

יש גם גבול לטעם טוב. בבקשה. גם חבר הכנסת משה אבוטבול ביקש להתנגד.

אני חייב להביע את דעתי, בפרט לאור הדברים המזעזעים של חבר הכנסת גולן. לא ייתכן שתהיה עוגה, ומהעוגה הזאת אתה תבחר רק את הקצפת או את הדובדבן. לבוא להתחיל לצטט פה את מרן הרב שך או את מרן הרב עובדיה, דברים שאתה מנסה להיתלות בהם כדי להצדיק את משנתך הפוליטית,

לא יקום ולא יהיה. אם חל שינוי, פיחות, חל אצלכם.

לא, אם חל פיחות,

- - - תסתכל במראה מה קרה למרצ.

שהייתה פעם שיא וסמל של לבוא לעזור לאזרחים, איבדה את כל טעמה, כי אתם דבוקים לכיסא. - - - היו ימים שעניינו אתכם אזרחים. תסתכל באופן קטגורי על כל ההצבעות שלכם היום, גם לגבי כבוד האישה. תתביישו לכם על איך שאתם מצביעים נגד חוקים בעלי טעם. אם זה בנושא של דיור, אם זה בכל הנושאים שבעבר הנפתם עבורם את הדגלים. היום קילפתם את עמדתכם. היום הראיתם כמה שאתם משקרים לציבור וכמה שאתם דבקים בכיסא, אתה וכל החברים שלכם במרצ. את זועבי אני עוד יכול לדון לכף זכות על כך שהיא מסחרה את עצמה תמורת הציבור שלה, כדי לקחת כל מיני מיליונים. אבל אתה מתנהג, סליחה, בצורה הכי בזויה, על דברים אלמנטריים, שגם הציבור, אם זה בנושא של אותו חוק שאתה בא ואומר בתקשורת: אני בוודאי, אתה ומוסי,

אסור לבוא להפגנות עם המכת"זית. אתה שינית את עמדתך. - - - מה קרה, מה קרה? מילא, אני מבין את אותו ראש ממשלה חליפי שיושב פה, את אותו לפיד, שבעצם מאז עוטף עצמו בכל מיני משחקים. הוא חושב שאנחנו נאמין למשחקים שלו, יאיר לפיד, שכאילו כביכול הכול בסדר. אז אני רוצה להגיד לכם: הפסקנו להיות תמימים. אנחנו לא עובדים אצלכם. ולא נעשה קיזוז. נישאר פה, כדי שכל העם היושב בציון ידע בדיוק שאתם משקרים את כולם. אתם אומרים ככה ועושים ככה.

בארכיון הארגוני שלנו מופיע כל דבר ודבר שאמרתם. אם בעבר לפיד בא ואמר שהחוק הנורבגי זה שוד, אם בעבר לפיד בא ואמר: אתם מחלקים כספים באיזה הסכמים של רמאות, הסכמים של שקרנים,

זה מעביר את הבאסה.

אם חשבתם ששר החוץ שלנו אומר יושרה, תדעו לכם שזה אותו פוליטיקאי קטן, קטן מאוד מאוד, שידע להטיף לאחרים. קטן מאוד. אני לא מדבר על זה שכשהוא נואם הוא שם כל מיני דברים כדי להיראות גבוה.

אני לא מדבר על זה, זה לחוד. תודה רבה לך. אני מדבר על זה שהוא משקר על ימין ועל שמאל.

דברים שהוא אמר, עבאס, אין לי בעיה.

אני רק רוצה להגיד לך, ואמרתי לך את זה לפני כמה חודשים: שים לב, ואני אומר לך את זה באופן חברותי, אף אחד לא שומע, אין פה עיתונאים, מרמים אותך, משקרים אותך, תיקח מקדמות על המיליארדים, אל תאמין לחבורת השקרנים האלה. אתה מקבל מהם פירורים. תדרוש את הכול ומייד, מזומן ביד ומייד. חבר הכנסת משה, תודה, תודה לך על העצה.

אחרי צרור העצות האלה, אם אתה עוד נשאר איתם - - עכשיו אתה אומר? מדהים, מדהים. - - אם אתה עוד נשאר איתם, זה כבר בעיה שלך.

אני לא מטפל באנשים שיש להם מקרי ראש.

מצד אחד אתה אומר לי: תיקח מקדמות, ומצד שני אתם תוקפים את הממשלה על כך שהיא מעבירה כספים לחברה הערבית, אז תחליטו: אתם בעד או נגד העברת תקציבים? - - - בסדר. חברים, אנחנו עוברים להצבעה. כן?

חברת הכנסת אימאן, את רוצה להשיב? את מקבלת את ההצעה של סגן השרה?

חבר הכנסת איימן עודה נמצא? אתה מקבל את ההצעה, את העמדה של המשרד?

אז אנחנו עוברים להצבעה, קודם כול, על הצעתה של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), בבקשה. הצבעה שמית, בוודאי. בבקשה, גברתי. אנחנו מתחילים. הוגשה בקשה על ידי האופוזיציה, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו משתתף בהצבעה אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו משתתף בהצבעה נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, בעד מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו משתתף בהצבעה יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה משתתפת בהצבעה מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו משתתף בהצבעה סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו משתתף בהצבעה מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה,

נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, נגד אלכס קושניר, אינו נוכח לא, לא, אני בעד. כבר קראתי בשם שאחרי. אי-אפשר, אי-אפשר, כבר קראתי בשם של אלכס.

חברי הכנסת) אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת סגנית המזכיר תקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו משתתף בהצבעה. יעקב אשר, אינו נוכח חיים ביטון,

משתתף בהצבעה מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צחי הנגבי, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח יוסף טייב, בעד מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

משתתף בהצבעה אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו משתתף בהצבעה אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת או חברות כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? יש?

ההצבעה תמה. בבקשה, גברתי, לתוצאות. תוצאות ההצבעה: 32 חברי כנסת בעד, שלושה חברי כנסת מתנגדים. הצעת החוק של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין עוברת בקריאה טרומית, הצעת חוק עבודת נשים, להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. כספים וכלכלה. אז היא עוברת לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת תחליט. לא רוצים שמית? אז אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. חברי הכנסת - - - שמית. הצבעה אלקטרונית. חברי הכנסת, תחליטו. אלקטרונית. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית על הצעת חוק עבודת נשים (הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), של חבר הכנסת איימן עודה. נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק עבודת נשים (הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 27 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שגם הצעת החוק של חבר הכנסת איימן עודה, הצעת חוק עבודת נשים (הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים) מתקבלת ועוברת להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. כספים. אם כך, לוועדת הכנסת לקביעת ועדה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חוק השקיות המקורי התקבל פה, בבית הזה, ב-2016,

על רשתות השיווק הגדולות והביא לירידה של 80% בצריכת שקיות הניילון בישראל. 80%. הצעת החוק שאני מביא עכשיו לבית הזה, שנוסחה יחד עם ארגון אדם טבע ודין, מבקשת להרחיב אותו לכל העוסקים בישראל, עם שתי החרגות: מהעסקים הקטנים לא יידרש דיווח, הדבר השני, ההיטל שייגבה בעבור השקיות יישאר במחזור של בתי העסק. כלומר, הוא לא מטיל נטל רגולטורי על בתי העסק. הוא יעיל, הוא חברתי, הוא סביבתי. שמעתי כאן, ממש לפני - - - לא חברתי.

איזה חברתי - - - שמעתי כאן היום את ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו אומר: למה אנחנו בכלל צריכים את החוק הזה? אני אגיד לכם למה אנחנו צריכים את החוק הזה, כי הסביבה היא לא רק שלי, היא לא רק של הצד הזה של הבניין. היא של כולנו. הצורך שלנו, של בני הדורות הבאים, לאכול אוכל מזין, לשתות מים נקיים, לצעוד על קרקע יציבה, אמור להיות של כל חברי וחברות הבית הזה. אני מצפה - - - - - - אני מצפה מחברי הליכוד, שאיתם הגעתי להבנות על חופש הצבעה, להגיע לכאן ולהצביע בהתאם לצו מצפונם, להצביע בעד הסביבה ונגד משבר האקלים. אין לנו את הפריבילגיה שלא להילחם על העתיד שלנו כאן. אני קורא לכל חברות וחברי הבית הזה להצביע בעד ההצעה.

תודה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. להצעת החוק הקודמת הוצמדו עוד הצעות. ההצעה השנייה של חברת הכנסת גילה גמליאל. אחריה, חברת הכנסת מיכל רוזין. בבקשה, חברת הכנסת גילה גמליאל, שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני גאה על הזכות שהייתה לי כשרה להגנת הסביבה להוביל את אסטרטגיית הפסולת החדשה של מדינת ישראל בדרך לחזון שאפתני יותר, שיציב אותנו יחד עם המדינות המתקדמות בעולם. לפני שנתיים בדיוק, כשנכנסתי לתפקידי כשרה להגנת הסביבה, שאלתי כמה אחוזים מהפסולת שאנחנו מייצרים מוטמנים באדמה. התשובה המצערת והבלתי-נתפסת: כ-80%. 80% מהפסולת שאנחנו מייצרים מוטמנים באדמה. הנתון הזה לא השתנה באופן משמעותי ב-20 השנים האחרונות. בזמן שהתקדמנו בהייטק, בחקלאות, ברפואה, נותרנו הרחק מאחור בנושא הטיפול בפסולת. במדינות אירופה של ה-OECD שיעור ההטמנה עומד על כ-30% בלבד. 4 מיליארד שקל - - - מדינות כמו שווייץ ושבדיה כבר לא מטמינות פסולת. המדינות הללו הצליחו להביא לתוצאה הזו בין היתר באמצעות גידול אחוזי המחזור. לא ייתכן שבעשור השלישי למאה ה-21 נמשיך להטמין כ-80% מהפסולת באדמה, תוך פליטת גזי חממה, זיהום הקרקע ומי התהום ואובדן משאבים יקרים. בזמן שבישראל עם השנים כל אזרח מייצר בממוצע יותר ויותר פסולת, באיחוד האירופי אנחנו רואים מגמה הפוכה, ירידה בהיקף ייצור הפסולת לנפש.

אזרחי ישראל, צורכים יותר וזורקים יותר, ואת המגמה הזאת צריך לעצור כבר עכשיו. רכיב משמעותי בתחום הפסולת בישראל ובעולם הוא שקיות הנשיאה החד-פעמיות, היוצרות כמות גדולה ועודפת של פסולת שאינה ניתנת למחזור ולא מתפרקת במשך מאות שנים. השקיות החד-פעמיות מזהמות את הסביבה שלנו, את השטחים הפתוחים שלנו ואת החופים והים שלנו ויוצרות פגיעה אנושה בחיים בתוך הים. על כן, מטרת החוק המוצע היא להרחיב את חוק השקיות כך שיחול גם על עסקים קטנים ובינוניים ועל המרכולים. המטרה היא להוביל לכך שבמדינת ישראל ייגמלו משימוש בשקיות חד-פעמיות. את הדבר הזה, אני מאמינה, נצליח לקדם עם עוד פעולות נגד חומרי הגלם החד-פעמיים ונגד הפלסטיק. עשינו רבות למען זה, חוק הפיקדון לבקבוקי ליטר וחצי ועוד דברים נוספים. נוביל מהפכה וניצור סביבה שתהיה נקייה וראויה יותר. הפחתה במקור של השימוש בשקיות חד-פעמיות תביא לפחות הטמנה, וכך נוכל לעשות צעד נוסף במימוש אסטרטגיית הפסולת החדשה שאותה הובלתי. אני קוראת לכם, חברי וחברות הכנסת, שנושא הסביבה תמיד יהיה מול עיניכם כדבר שצריך לעשות לדורות הבאים, כנאמר גם במקורות: את מה שאנחנו עשינו, לפחות אל תהרסו.

תודה, חברת הכנסת גילה גמליאל. אנחנו עוברים להצעה השלישית המוצמדת שעל סדר-היום, של חברת הכנסת מיכל רוזין. בבקשה, דקה אחת. אני תומכת בחבריי בחוק החשוב הזה. עם כניסתי לכנסת התשע-עשרה, בפעם ראשונה שנבחרתי להיות חברת כנסת, הגשתי את חוק השקיות המקורי. הנחתי אותו. זה חוק שיזמו בעמותת צלול. שנה לאחר כניסת החוק חלה הפחתה של 80%. כמו כולם, גם אני מכורה לשקיות, חד-משמעית, אבל הציבור בעד הצעת החוק הזאת. הגיע הזמן להיגמל מהשימוש בשקיות, מהעברת כמויות של שקיות לכל אחד בלי פרופורציות. הדבר הזה שומר עלינו, שומר על הכדור, ובסופו של דבר שומר על כולנו. זו העלאה מ-10 אגורות ל-20 אגורות, זה לא מייצר כובד על הציבור. בסך הכול זה גורם לאנשים לקחת הרבה פחות שקיות סתם ככה ולזרוק אותן לפח. אז בואו נשמור על הסביבה, בואו באמת נפחית את הכמויות. הציבור כולו בעד הדבר הזה. זה לא מטיל עליו עול מיותר. ההפך. זה מוכח שזה מצליח ושומר על הסביבה.

תודה, חברת הכנסת מיכל רוזין. ביקשו להתנגד לשלוש הצעות החוק. קודם תשובת הממשלה. מי אמור לתת את התשובה? אדוני, ויש גם מתנגדים. השרה תמר זנדברג נמצאת? השרה קארין אלהרר.

לא מעניינות אותה איכות הסביבה ולא הגנת הסביבה. זה מעניין אותה ועוד איך. לא יפה, מרגי. אני אוכיח לך שלא. - - - אז בואו ניתן את הכבוד לשרה קארין אלהרר.

אותך מעניינים 53 מיליארד שקל, את זנדברג מעניין למנות את בעלה לתפקיד, עכשיו את ביילין.

אז בוא נקשיב. בוא נקשיב. בבקשה, גברתי השרה קארין אלהרר. יש לך עשר דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני משיבה בשם השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג,

כחלק מגמילת מדינת ישראל מפלסטיק, שמרעיל את העולם, אנו מחויבים לשמור על ירידה דרמטית בצריכת שקיות הנשיאה החד-פעמיות. חוק השקיות הוא חוק היסטורי, שהשפיע על התנהגות הציבור בישראל. רק לפני פחות משנה הגשתי דוח לוועדת הפנים, ובו ראו בבירור כי חלה ירידה של 75% בשימוש בשקיות מאז כניסת חוק השקיות לתוקף. זו הפחתה דרמטית בפסולת הפלסטיק ועדות להצלחת הצעד. מטרת החוק הייתה ונשארה להביא לצמצום השימוש בשקיות כדי להפחית את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות השימוש בהן. כעת בשלה השעה להרחבתו של החוק כפי שמבקשים חברי הכנסת. הרחבת החוק לכלל העסקים במשק והעלאת ההיטל הן קריטיות על מנת להמשיך ולצמצם את השימוש לטובת הסביבה ועתיד האנושות. נוכח הדברים אבקש ממליאת הכנסת להצביע בעד בקריאה טרומית. למציעים, המשך קידום החקיקה יתבצע בהסכמות מול משרדי המשפטים, הגנת הסביבה, הכלכלה והאוצר. תודה רבה. נא להצביע בעד. תודה רבה, השרה קארין אלהרר. ביקשו להתנגד לשלוש הצעות החוק ארבעה חברי כנסת. הראשון בהם, חבר הכנסת אחמד טיבי. כמובן, אנחנו ניתן לשלושה חברי כנסת. שלוש דקות, אדוני. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, הצעת החוק פוגעת בשכבות החלשות, מעלה את מחיר השקיות, ולכן אנחנו נצביע נגדה. אני רוצה לדבר על משהו נוסף, מעניין לעניין באותו עניין. אני מבקש, ארבל, תרשה לי, ברשותך. לפני יומיים עלו לכאן שני שרים לשעבר, הראשון הוא השר ישראל כץ והשני הוא השר לשעבר יואב גלנט. שני שרים לשעבר. שניהם עלו ומעל הדוכן איימו על הציבור הערבי בנכבה שנייה. מכאן שני שרים לשעבר, בכירים בליכוד, איימו בנכבה שנייה, ואמרו: תשאלו את ההורים שלכם מה היה ב 48'. אני רוצה לומר לשניהם: אנחנו יודעים מה היה ב-48'. אנחנו יודעים שכמעט 500 יישובים נהרסו באמצעות טיהור אתני, אנחנו יודעים שהייתה פעולת גירוש מסיבית,

וקרובי משפחה, עם שלם רוסק. יש דברים שלא שוכחים. אבל אני רוצה לומר לשניהם: אנחנו שואלים את ההורים ויודעים, וחלק גדול עדיין מחזיקים את המפתח בחזה של הסבתא, אבל גם אתה והוא, שניכם, גלנט וכץ, תשאלו את הסבא והסבתא או את ההורים שלכם מה עשו לכם בשנות השלושים. מה עשו בגוש עציון?

תתארו לעצמכם ששר באוקראינה היה פונה לאזרחים היהודים והיה אומר להם: אנחנו נעשה לכם מה שעשה חמלניצקי לכם. אם אתם תירו עלינו - - - באוקראינה חמלניצקי רצח המון יהודים כי הם התנהגו בצורה שונה, ולכן - - - - - - (אומר בערבית ומתרגם.) תשתוק. תשתוק כשאני מדבר. הסכת ותירגע. הסכת ותירגע. אתה פוגע בציבור הערבי יותר מכל ח"כ אחר - - - אתה הרי לא מבין את מה שאני אומר. עכשיו פתאום הרמת הדגל הופכת להיות סיבה למלחמה. עכשיו עושים סנקציות נגד אוניברסיטאות, מתקיפים את הסטודנטים שלנו בגלל דגל, פוגעים בלוויה של שירין אבו עאקלה בגלל דגל או בגלל דגלון שמרימה צעירה. יש מחלה חדשה במדינת ישראל, קוראים לה - - כשערבים רוצחים יהודים,

- - קוראים לה פוביית הדגל, פלאגופוביית P. מה זה פלאגופוביית P? פלאג זה דגל, פוביה זה פחד מדגל, ו-P זה פלסטין. פוביית הדגל הפלסטיני. זאת מחלה קשה, אנשים יוצאים מדעתם, מתחילים להזיע, להשתמש באלות, מתחילים להשתגע, ואז הצעיר הפלסטיני שמרים את הדגל מחייך. (אומר בערבית: הדגל שיגע אתכם, זו מחלה קשה.) נגמר הזמן, היושב-ראש, היושב-ראש - - - אני אסיים במשפט אחד, רבותיי. הוא איים על הציבור הערבי בכללותו. איים על הציבור הערבי בכללותו. חבר הכנסת אחמד טיבי, הזמן הסתיים, בבקשה. משפט סיום. אני מסיים.

למה הוא עוצר אותך ולא את - - - את השותפים שלו למה הוא לא עוצר? הם מפריעים לי. בבקשה. 20 שנה לא עשיתם כלום - - - החברה הערבית - - - הם מפריעים לי.

אני רוצה להבהיר לגלנט וכץ: כץ איים על סטודנטים. הייתי בהפגנה בגבעת רם כשהוא וצחי הנגבי הביאו שרשראות והכו סטודנטים ערבים. בריונות לא תפחיד אותנו.

תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. לא תפחיד, לא ערבי אחד, לא סבתא, לא אבא, לא אימא.

סטנה שוואיה. לא אבא, לא אימא ואף לא ערבי פלסטיני אחד. (אומר בערבית: הבנתם? שאללה ייקח לכם את ההבנה.) תודה. חבר הכנסת מרגי, בבקשה. גם הוא ביקש להתנגד. אדוני היושב-ראש, אני אדבר לגופו של החוק. חסידי הסביבה, ואני אחד מהם, לא ייתכן שיורחב חוק השקיות בזמן שהשרה להגנת הסביבה במשמרת שלה מרחיבה את שטחי ההטמנה, מאריכה זיכיונות להטמנה. אני כיו"ר ועדת הכלכלה, בכפייה עבר חוק הפיקדון, זה לא היה תלוי בוועדת הכלכלה. השרה גילה גמליאל בסמכותה הבטיחה לנו 100 מיליון שקל להצבת מכונות לקליטת מכלי המשקה במקומות ציבוריים. הטלתם מס על הציבור בתוספת. מה עשו ב-100 מיליון שקל? אתה יודע, פרופ' טל? לקחה אותם השרה, והיא אומרת: תלכו לסופרים. אז אני מודיע לכם, רבותיי, מיליוני מכלי משקה מפלסטיק, עכשיו הילכתם עלינו אימים, וזה נכון, זה נזק סביבתי-בריאותי לכל הכדור, מיליוני מכלי משקה גדולים מושלכים לפח בגלל השרה זנדברג, חסידת הסביבה. אני מתפלא, היו"ר, כל נושא זכויות הנשים היום נרמס על ידי לוחמות של הנשים, הסביבה נדרסת, מושחתת על ידי שרי מרצ, ואתם רוצים עוד פעם להגדיל את המס הזה, להגדיל את הקופה הציבורית, שתוכלו לחלק עוד מתנות לאוכלוסייה. לא, זו צביעות,

לא קראת.

אני רוצה לוודא - - - החוק הזה - - - נשאר בעסקים הקטנים, לא עובר לממשלה.

מוודא שהמיליונים שעשקתם מהציבור הולכים - - אבל זה לא מגיע - - - - - למתקנים לקליטת מכלי המשקה. הכול הולך לאשפה. מתקני הטמנה הולכים ומורחבים. אתם חסידי הסביבה? אתם שותפים לפשע של הפגיעה בכדור. כן, מפלגות השמאל. עוד משהו: אני ביקשתי בחוק חופש המידע לקבל את כל נוהל התמיכות של המשרד להגנת הסביבה בקדנציה הזו. השערות שלכם, כתוב: תסמרנה שערותיכם, כשתדעו לאן הולך הכסף, שנועד להגנה על כדור הארץ ולניקיון כדור הארץ. זו השרה ממרצ, כן.

אלו דקדוקי עניות, להרחיב את חוק השקיות היום, כשכל הבקבוקים מושלכים לאשפה. מרגי, הם הולכים להעלות את זה ל-60

תודה, חבר הכנסת מרגי. ביקש להתנגד גם חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אתמול ושלשום עלו לבמה הזו שני שרים לשעבר, ישראל כץ ויואב גלנט, ואיימו עלינו בנכבה שנייה.

אני חייב להודות שזו פעם ראשונה שאני שומע מקברניטי המדינה הודאה בזה שמדינת ישראל ביצעה נכבה נגד העם הפלסטיני. זה, 1. 2. לפני שבע שנים מיכאל בר-זוהר וניסים משעל הוציאו ספר בשם "חיסול ממוקד", וסיפרו בו על 20 המקרים הביטחוניים הקשים ביותר שהיו פה במדינה. מי שביצע אותם 19 מקרים, היו יהודים. למשל, אחד מהם הוא משה דואק, שהשליך פצצה פה, למליאה. כתוצאה מזה ראש הממשלה לשעבר נפצע. אחד אחר הוא יגאל עמיר, שרצח ראש ממשלה. זה לא מוחמד מחאמיד, זה יגאל עמיר, יהודי, שבכוונה תחילה רצח ראש ממשלה. אבל האמת היא שהפגיעה העיקרית בביטחון זה לא זה. שני השרים אמרו, ואיימו, שבמידה שאנחנו נעבור את הקו האדום, אבל האנשים שעברו את הקו הירוק בשנת 1967, ועדיין מעמיקים את הכיבוש, הם אלה שמסכנים את הביטחון, הם אלה האחראים הישירים לפגיעה גם בפלסטינים וגם ביהודים. רק השלום וסיום הכיבוש יביאו לביטחון אמיתי. האמת היא שזה היה משעשע לראות איך שהשוטרים והחיילים רודפים אחרי ילדים פלסטינים שמוצאים את דגל פלסטין ומניפים את הדגל. אתם כל כך חלשים? חלשים. אין לכם ביטחון עצמי. רודפים אחרי ילדים שמניפים את הדגל הלאומי שלהם, דגל פלסטין? אני רוצה להגיד לגלנט ולישראל כץ ולכל הגזענים: אתם עוד תעופו לכל הרוחות, ומי שיישאר איתן פה הם אנשים שוחרי השלום, גם הפלסטינים וגם היהודים השוחרים שלום ושוחרים חיים משותפים. נישאר במולדתנו, שאין לנו מולדת אחרת מלבדה. תודה רבה. תודה רבה. כיוון שהיו לנו מתנגדים, האם יש עניין למציעי החוק, יוראי, אתה רוצה להשיב למתנגדים?

גילה גמליאל, את רוצה להשיב למתנגדים? לא. ומיכל רוזין, את רוצה להשיב? לא. אנחנו נעבור להצבעה בהצבעה שמית. בבקשה, אני מבקש מסגנית מזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו משתתף בהצבעה אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינו משתתפת בהצבעה מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו משתתף בהצבעה אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס,

איימן עודה,

חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש,

אינה נוכחת אביר קארה, בעד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה רבה. אבקש מסגנית מזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא נטלו חלק בהצבעה. חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו באמצע הצבעה. אני מבקש לא להפריע.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה

אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צחי הנגבי,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה אורלי לוי אבקסיס, נגד יעקב ליצמן,

נוכח אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח

אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אלכס קושניר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מי מבין חברי הכנסת שנוכח באולם ולא השתתף בהצבעה ויש לו עניין לצרף את הצבעתו? אם כן, אין אף אחד כזה. אני מכריז על כך שההצבעה הסתיימה. אני מבקש למנות את קולות המצביעים. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 23 חברי כנסת,

22, נמנעים אין. אני קובע כי הצעת החוק של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו עברה, והיא תידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. כספים.

ועדת הכנסת.

אני רוצה לעבור להצבעה בהצעת החוק השנייה שהוצמדה, באותו נושא, של חברת הכנסת גילה גמליאל. אנחנו נבצע הצבעה אלקטרונית. אני מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם. מי בעד? מי נגד? הצבעה. ההצעה להעביר

הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון, היטל על שקית נשיאה חד-פעמית),

22 - - - מי לא הצביע?

עצור את הדיון. תעצור את הדיון. אתה לא יכול - - - תעצור את הדיון עד שהייעוץ המשפטי יחווה את דעתו, כי מדובר בהצבעה אלקטרונית. על פי התקנון זה שיקול דעתי, של יושב-ראש ישיבה.

בהינתן שחבר הכנסת מנסור עבאס הודיע מייד - - - לא נכון. אתה הורס את הכנסת, אתה פושע, אתה פושע. יש פה ייעוץ. - - - אני לא הכרזתי, תירגעו, חברים, אני אומר בהינתן שחבר הכנסת

אתה חכמולוג שחושב שהוא יודע משהו, חכמולוג שהוא לא חבר כנסת - - - האוזר, אתה לא מכיר את הכנסת. אדוני המזכיר, שיכריז הפסקה. הרסתם את כל הכללים בבית הזה, מעולם יושב-ראש - - - בושה, ביזיון.

הנחיה מלפיד, יאללה, תענה לו כבר, יאללה. תן לו, תן לו הנחיה, תן

המשפטי אני מכריז על תוצאות ההצבעה: בעד, 22, נגד, 22,

החוק של גילה גמליאל לא תעבור. אנחנו נעבור להצעת החוק השלישית, של חברת הכנסת מיכל רוזין. רגע, אנשים עוד לא הגיעו. אני מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם.

צביקה - - - אני נותן לאנשים את הזמן לתפוס את מקומותיהם. אוקיי, מכיוון שיצא מייל ממזכירות הכנסת, דואר אלקטרוני, שאנחנו נשוב ב-18:55, עכשיו 18:53, ויש עוד שהות של שתי דקות לאנשים לחזור. נעבור להצבעה ב-18:55. (הישיבה נפסקה בשעה 18:53 ונתחדשה בשעה 18:55.)

אנחנו נעבור להצבעה בנושא 18 בסדר-היום, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון, היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי כנסת. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה

בעד, 23 חברי כנסת, נגד, 22, נמנעים אין. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה הטרומית, ואנחנו נעביר אותה לקביעת הוועדה שתדון בה, לוועדת הכנסת. היא תקבע באיזו ועדה החוק ימשיך להיות נדון. אנחנו נעבור לסעיף 19: הצעת חוק השעיה או פיטורין של עובדי הוראה החשודים בעבירות מין ואלימות, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מעלה בפניכם היום אמורה להיות מובנת מאליה. נשים אמיצות וחזקות - - - שים לב,

אז אתם משנים גם את החקיקה,

נשים אמיצות וחזקות בחברה הישראלית

- - נאבקו במשך שנים, וממשיכות להיאבק למען נשים שעברו תקיפה מינית והוטרדו. לא הבנתי

שם את סדר-היום כל היום. עידן ה-MeToo יצר מהפכה והבהיר לכולם שנשים שחוו פגיעה שכזו לא חייבות להתמודד עם זה לבד. - - - חבר הכנסת אמסלם, אתה מפריע לנו, אני קורא אותך לסדר פעם

שחוו טראומה כל כך גדולה שהרסה את החיים שלהם וכעת צריכים להגיע יום-יום לבין

ועדת חינוך. אני חושב שעולה כאן הצעת חוק מאוד מאוד מאוד חשובה, ואני אקריא את נוסח התשובה. הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 22 במאי 2022. החלטת ועדת השרים הייתה לתמוך בקריאה הטרומית בלבד כפוף להתניות. במידה שהצעת החוק תקודם מעבר לקריאה הטרומית, המשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמה מלאה עם משרד החינוך.

להוסיף, חברת הכנסת שרן השכל, שאני הייתי מציע בשלבים הבאים אולי קצת להרחיב את היריעה ולהגדיר את אוכלוסיית המחנכים שנכנסת לקטגוריה זו. כי אנו רואים, ואני בא מהתחום של החינוך החוץ בית ספרי, החינוך הבלתי-פורמלי, ואני יודע להגיד שהרבה מאוד מהיושבים כאן יודעים על מה אני מדבר, לפעמים יש, דווקא אותם גורמים שנמצאים במסגרות הללו, נגדיר את זה, ידם קלה על ההדק מבחינת ההתנהגות הבלתי-נסבלת, הלא-מוסרית, כלפי חניכים. אני שם את זה כחשיבה, אם ולא חשבתם על הנושא הזה.

רוצה לומר שמעבר למורים, אולי נכון גם להרחיב את היריעה, אבל זה כבר באמת יהיה בשלב הבא. לכן אני מבקש מחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולתמוך בהצעת החוק כפוף להתניות ולנוסח מוסכם מול משרד החינוך. יישר כוח על ההצעה המאוד-מאוד חשובה הזו. אני שב ואומר ואומר זאת משום ההיכרות רבת-השנים שלי עם גורמי החינוך בקשת הרחבה של המחנכים, כי המורה הוא פונקציה אחת, אבל אנחנו יודעים לדבר על מדריכים במסגרות נוער, ואנחנו יודעים לדבר על מדריכי ספורט, ואנחנו יודעים לדבר על מדריכי מחול, ואנחנו יודעים לדבר על מדריכים למקצועות הלחימה. ואנחנו מוצאים, לצערנו הגדול מאוד, לא מעט מקרים שבהם אותם גורמי חינוך שאינם מורים מנצלים את מעמדם לעבירות מין, כפי שנאמר. ולכן, הצעתי תהיה, כאשר נגיע לשלבים הבאים, באמת להרחיב את היריעה. שידע כל אחד שנמצא בקשר עם ילדים ועם נוער שיש מי שישגיח עליו, ואם חלילה הוא ימעד, אז הוא יבוא על עונשו בכך שהוא גם יצטרך להיזרק מהמסגרת שבה הוא מועסק. אני קורא שוב לחברי הכנסת, נכון? אפשר לקרוא לחברי הכנסת כבר? אני קורא לחברי הכנסת שוב לתמוך בהצעה של ועדת השרים שאומרת לתמוך בקריאה הטרומית כפוף להתניות. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. ביקש להתנגד לעמדת הממשלה, ואולי לנסות לשכנע את הממשלה לשנות את עמדתה, חבר הכנסת משה ארבל.

שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, יש שר במליאה? מעולה. כבוד השרה היקרה, חבריי חברי הכנסת, היום הייתה אמורה לעלות לכאן במליאת הכנסת להצבעה הצעת חוק שלי, שמבקשת להסדיר את סוגיית הטלפונים הכשרים. וראו זה פלא, ממידע שהגיע לידיי מאנשי לשכתי מתברר שהגב' לירן אבישר בן-חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, שאני רוצה לומר לכם, באופן אישי אני מעריך אותה מאוד, היא בוגרת ארגון מעוז, אמורה לייצג ממלכתיות. הופתעתי מאוד לראות שבן זוגה, מר איתי בן-חורין, שותף במשרד בן-חורין אלכסנדרוביץ', ייצג בעבר הלא-רחוק את המרכז הרפורמי לדת ומדינה ואת עמותת בת קול, שתי עמותות שהיו בקשרים עסקיים איתו, אחת בתרומה, פרו בונו, ואחת על ידי תשלום שכר חודשי. הן שתי העמותות העותרות לבג"ץ בנושא הזה. והגב' לירן אבישר בן-חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, לא מצהירה גילוי נאות, פועלת בעצם עם לקוחות של בן הזוג שלה לטובת קידום מטרותיהם, והסדר ניגוד העניינים שלה - - - - - - אני יודע שאתה נזעק למען לקוחותיך, המרכז הרפורמי, אבל הדבר הזה, אילו היה מתבצע אצל דודי אמסלם כשר תקשורת, הייתה נפתחת חקירה פלילית. הדבר הזה הוא מרמה והפרת אמונים, אבל לכם מותר הכול. - - - זו תועבה. איך היא בכלל מטפלת בנושא הזה? איך היא בכלל מעיזה? תהיה בשקט. - - - חבר הכנסת קריב, בבקשה לא להפריע. איך היא בכלל מעיזה לטפל בסוגיה שנוגעת לעניין, לאינטרס עסקי של בן הזוג שלה? הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. יש לה הסדר ניגוד עניינים. היא הייתה חייבת להצהיר גילוי נאות לפני שהיא נוגעת בנושא, לפני שהיא מטפלת בו. אבל לכם מותר הכול. נגמרו הימים האלה. אנחנו נעמוד, ואנחנו נאמר, ואנחנו נציף את זה כאן לאזרחי מדינת ישראל. הפעולות הבלתי-חוקיות הללו צריכות להיחשף. כבר אמר שופט יהודי בבית המשפט העליון בארצות הברית, השופט ברנדס: אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. אנחנו נציף את כל הקלקולים הללו, את כל התרמיות הללו. ודעו לכם, אזרחי ישראל, החוק הזה לא עלה היום להצבעה, והתנגדותו של שר התקשורת הייתה נחרצת בגלל שהמנכ"לית שלו משרתת את הלקוחות של בן הזוג שלה במשרד בן-חורין אלכסנדרוביץ'. והינה הוא אץ ורץ, מר קריב, כדי להגיש הודעה אישית, כאשר הוא היה לקוח שלו כמנכ"ל המרכז הרפורמי לדת ומדינה. תתביישו לכם, נוכלים. תודה רבה. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק השעיה או פיטורין של עובדי הוראה החשודים בעבירות

13 חברי כנסת, נגד,

נמנעים,

אני קובע שהצעת החוק של חברת הכנסת שרן השכל עברה בקריאה טרומית ותעבור להמשך הדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. מכיוון שהייתה פה התייחסות אישית, האשמה אל חבר הכנסת קריב, הוא ביקש הודעה אישית.

הוא רק - - - אתה נותן לחבר שלך סתם חמש דקות. אל תשקר - - - כל היום משקרים מבוקר עד לילה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, אני אהיה קצר מאוד. עלה לכאן חבר כנסת נכבד, משפטן, אדם הגון וישר דרך, ולא היסס להוציא את

של עובדת ציבור מסורה, שייתכן שיש לו עימה מחלוקת נוקבת בעניין כזה או אחר, למרות שבסופו של דבר - - - - - - השאלה היא אם

תקשיבי, תראי.

אז אני אענה, אז אני אענה. אז בחר חבר הכנסת ארבל לנצל את הבמה הזאת על מנת להטיל דופי בפעולתה של מנכ"לית משרד התקשורת סביב עניין של מדיניות שנמצא באחריותו של השר, ומכיוון שהוא הציג כאן איזשהו מצג שווא, מן הראוי לתקן את מצג השווא הזה. יכול מאן דהוא להבין מדבריו של חבר הכנסת ארבל שהנושא של הטלפונים הכשרים מטופל על ידי מנכ"לית משרד התקשורת בשעה שמשרד יחסי הציבור של בן זוגה מייצג את התנועה הרפורמית בישראל, והדבר איננו נכון. לכל הפחות היה ראוי שחבר הכנסת ארבל, שהוא עורך דין ומשפטן, ידייק בדבריו ויציין שאכן משרד בן-חורין אלכסנדרוביץ' עבד בעבור התנועה הרפורמית בישראל כשם שהוא עובד בעבור מאות גופים אחרים, אך ההתקשרות עימו נפסקה שנה לפני מינויה של גברת אבישר בן-חורין לתפקיד מנכ"לית משרד התקשורת. מן הראוי שחבר הכנסת ארבל ידייק בדבריו, יקפיד בכבודם של עובדי ציבור, לא יוציא דיבה, הן בהיותו משפטן והן בהיותו אדם ירא שמיים.

- - - תודה רבה. אנחנו נעבור להמשך סדר-היום. אתה

לפנינו שלוש הצעות, הצעה ושתי הצעות צמודות, כאשר גם בסעיף 21, הצעות חוק הביטוח הלאומי של חבר הכנסת אמסלם, היא כבר נומקה, כנ"ל הצעתו של חבר הכנסת שלמה קרעי. אשר על כן, חבר הכנסת יואב קיש, אתה טרם נימקת את הצעתך. יש לך עניין לנמק? בבקשה.

פתחתם חקירה פלילית נגד ראש ממשלה. השקעתם חצי מיליארד שקל, הפכתם מדינה שלמה.

הרפורמי הזה,

ביקש הודעה אישית, בכלל מדבר על המנכ"לית של משרד התקשורת, לא מתבייש? זה אצלו אישית, כי זה אישית שלו. בגלל מה, בגלל שהיא בקהילה שלך?

חבר הכנסת אמסלם, אתה מפריע לחבר הכנסת קיש לנמק. שלוש דקות. תודה. חבר הכנסת אמסלם, אני מבקש לא להפריע לדיון ולכבד את כל הנוכחים כאן. אתה לא מכבד אותם. אני קורא אותך קריאה לסדר פעם שנייה. - - - בבקשה, חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קריב, אני מבקש לא להפריע.

יש לי רק מסר קצר לחבר הכנסת מיכאל ביטון. מיכאל ביטון לא השפיע היום על תוצאות ההצבעה, בגלל שראינו פה קואליציה שמסתמכת לגמרי על קולות של המשותפת, ודאגו לטפל בכל מיני קיזוזים. אז מיכאל ביטון, לא צריך אותך בקואליציה.

תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעות, סליחה, השרה קארין אלהרר תשיב על שלוש ההצעות במשותף. החוקים הוצגו ונומקו ב-11 בחודש, ואנחנו עכשיו נשמע את תשובת הממשלה במשולב לשלושת החוקים. - - - - - - שהגברים גם יניקו ונעשה להם ניתוחים וכל זה - - - לא מתביישים. בבקשה, גברתי השרה. עשר דקות עומדות לרשותך. השרה של הכבישות ביקשה חופשת לידה לגברים עם הנשים כולל חצי מיליארד שקל - - - חבר הכנסת אמסלם, אני מבקש לאפשר לשרה להשיב, להציג את עמדת הממשלה. תפסיק

דודי, היא אפילו לא ידעה, מירב מיכאלי - - - אני רוצה להתחיל. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אני משיבה בשם שר הרווחה והביטחון החברתי חבר הכנסת מאיר כהן. הצעת החוק שבנדון מבקשת לבטל את ההבחנה הקיימת כיום בין אלמנה ואלמן בזכאות לקבלת קצבת השאירים, כך שתינתן זכות לקצבת שאירים לאלמנים גברים ללא התניית הזכאות בהכנסות או בטיפול בילדים. אני מבקש שקט בתאי הסיעות.

ההבחנה בין גבר לאישה בחוק גילה כגיל החוק, קרי משנת 1954, וההוראה הספציפית שאליה מתייחסת ההצעה מצויה בחוק מ-1973. מקור ההבחנה אמור בכך שנשים נשואות, מיכל רוזין, את מפריעה. מרגי,

ההבחנה אמורה בכך שבעבר נשים נשואות לא עבדו מחוץ למשק ביתן. על כן, מחד החוק פטר אותן מתשלום דמי הביטוח הלאומי, ומאידך, לא העניק להן זכויות לגמלאות כלשהן מכוח עצמן. כמו כן, נבע מצב משפטי זה מן התפיסה החברתית בעת חקיקתו של החוק, שראתה בגבר המפרנס העיקרי של התא המשפחתי, ולפיכך, כמי שמסוגל לעמוד ברשות עצמו גם לאחר פטירת בת הזוג. בשנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים לשוויון, עת הוכרה זכאותה של עקרת הבית לקצבת זקנה ועת הוכרה זכאותם של הילדים לקצבת שאירים אף כאשר האם שנפטרה לא עבדה מחוץ למשק הבית, וכן הקלה במבחן ההכנסות לאלמן ללא ילדים תלויים באמצעות הגדלת רף ההכנסות ב-15.2% מהשכר הממוצע למי שיש לו הכנסות מעבודה ומפנסיה. בנוסף, ניתן לציין כי אלמן שחדלה זכאותו לקצבת השאירים זכאי למענק חד-פעמי בגובה של 36 קצבאות, השווה לסכום ממוצע של כ-70,000 שקל.

לא מצא המחוקק לבטל את ההבחנה בין זכויות אלמן ואלמנה לעניין קצבת שאירים. יוער כי גם בית המשפט העליון נדרש לסוגיה ואשרר את המצב החוקי הקיים. בכל זאת, אין ספק כי מדובר בעיוות מתמשך שאינו צודק ויש לפתור אותו, בין בגדר הצעת חוק ובין בצורה מדורגת כזאת או אחרת. אדגיש כי תיקון העוול כרוך בעלות תקציבית משמעותית, ולכן בלי קשר לתוצאות ההצבעה היום,

שר הרווחה והביטחון החברתי יעבוד יחד עם גורמי המקצוע על מנת לפתור את הנושא ומציע לחברי הכנסת להמתין עם ההצבעה עד לתום דיוני תקציב המדינה, שבהם נחפש את הדרך המתאימה

אני אוסיף עוד

משיחה שערכתי עם השר, הנושא הזה באמת נראה לו כעוול שטעון תיקון, ואני מבינה שהייתה לו גם שיחה איתך,

אני באמת מציעה: יש כאן עוול, זה ברור לכולנו, ואתה יודע מה העלות שלו, יש רצון לתקן את זה. בואו תאפשרו שיח, ולא על הראש. אנחנו לא רוצים להצביע נגד. דודי, שיצביעו. אבל אני רוצה להגיב.

בטח, בטח.

אני סיימתי. תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו קיבלנו עכשיו שיעור בארכיאולוגיה, איך ומה ולמה. גברתי השרה, החוק הזה הוא חוק בלתי חוקתי במצב היום. הרי על מה מדובר? מדובר כרגע בפגיעה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ערך השוויון. הרי הנשים טוענות כל הזמן שהן רוצות שוויון עם הגברים. דרך אגב, לא יכולה להיות הבחנה מגדרית בעניין. תבינו על מה מדובר: האבסורד הוא שמנכ"לית בנק לאומי, שמרוויחה אולי 100,000 שקל ואמורה לקבל קצבת שאירים, היא מקבלת עד סוף ימיה, אבל אם מדובר בגבר שמרוויח 6,000 שקל ויש לו שלושה ילדים עדיין בבית, מעל גיל 18,

אבסורד. אם הולכים לפי מבחן הכנסה, ניחא, אבל מה הקשר בין גבר לאישה פה, מה ההבחנה הזו? עכשיו, מה היה בעבר, למה זה חשוב להיום ממה זה התפתח? דרך אגב, פעם נשים לא הצביעו, אז מה? אז אולי היום נבטל את הגברים בגלל שפעם נשים, מה הקשר בין התשובה לבין הזה?

כבוד השרה: הרי למנסור עבאס מצאתם 53 מיליארד שקל בשביל דברים שהם לא חוקיים. הרי אתם נותנים לו כרגע כסף מעבר לתקצוב הרגיל של כל אזרח ערבי. אתם נתתם עכשיו לג'יסר א-זרקא 200 מיליון שקל לכבישים. אתם יודעים שזה בניגוד לחוק. כל מה שאתם עושים זה בניגוד לחוק. אתם רק משחדים. דרך אגב, היה לכם לפני שבוע כסף לתת לחברת הכנסת זועבי, בכלל, העברות של 1.6 שהבאתם בוועדת הכספים.

אם היא עכשיו רוצה מכם עוד מיליארד, אתם מביאים לה מחר בבוקר. אם היא רק תגיד עכשיו, תעלה ותגיד: חבר'ה, ממחר אני לא באה שבועיים - - - אתה יודע שזה לא נכון. לא, את יודעת שזה לא נכון. עם ישראל יודע את האמת. אתם פתאום מייצרים מצב בלתי חוקתי, ומה התירוץ שלכם? אין כסף. יש במדינה כסף כמו זבל, רק צריך לנתב אותו נכון. אתם מנתבים אותו לערבים, לכל האוכלוסייה הערבית.

מבחינתכם, קחו את כל תקציב המדינה ושימו אצל הערבים. את יודעת שהשנה, או בשנה הבאה, לא משפצים אצטדיון אחד במגזר היהודי, כי הכול אצל הערבים? למה החלטתם,

אל תעשי לי פרצופים, אני מספר לך. אבל זה לא נכון.

לכן, אני אומר - - - לסיכום. את בעצם במקום לבוא ולהגיד: רבותיי, יש פה מצב בלתי חוקתי. לא, אמרתי - - - עכשיו אני ישבתי עם השר, ובוודאי דיברנו. דרך אגב, הרי ברור שאין מחלוקת בעניין. תודה רבה. אלא מאי, אתם בעצם לא מעכלים את זה בכלל שאתם צריכים בעצם לשנות את המצב

אם היה פה יועץ משפטי סביר והגיוני במדינת ישראל, הוא היה אומר לכם: רבותיי, המצב הוא בלתי חוקי. תודה רבה. אז לכן אני מודיע לכם: אנחנו נפנה לאדמו"רים שלכם גם בבית המשפט העליון כדי שיסבירו לנו למה במדינת ישראל מותר להפלות גברים על פני נשים.

שיסבירו לנו. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, מעוניין להתייחס?

חבר הכנסת יואב קיש, לא. אז אם כן, אנחנו נעבור להצבעות. ראשית, אנחנו נצביע על הצעת החוק של חבר הכנסת דוד אמסלם.

מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן),

עשרה חברי כנסת, נגד, תשעה חברי כנסת, נמנעים אין. אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת דוד אמסלם עברה בקריאה הטרומית, והמשך הדיון בה יעבור לוועדת העבודה והרווחה. אני רוצה לעבור להצבעה על הצעתו של חבר הכנסת שלמה קרעי. אני קורא לחברי הכנסת לשוב למקומותיהם. אנחנו נקיים הצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן), התשפ"ב 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת. בעד, עשרה חברי כנסת, נגד, תשעה, נמנעים אין. אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת שלמה קרעי התקבלה והמשך הדיון שלה יעבור לוועדת העבודה והרווחה. כנסת. ועדת הכנסת? ועדת הכנסת תדון באיזו ועדה ימשיכו את הדיונים.

אני רוצה לעבור להצבעה על הצעתו של חבר הכנסת יואב קיש. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

התשפ"ב 2022, לוועדה, לא נתקבלה. בעד, תשעה חברי כנסת, נגד, תשעה חברי כנסת, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעתו של חבר הכנסת יואב קיש לא עברה. אנחנו נעבור לנושא 24 בסדר-היום, הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון, טיפול נפשי לילדים נפגעי אלימות במשפחה),

של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי. ינמק חבר הכנסת אחמד טיבי.

אני פה, אדוני. אני מנמק מהצד. נימוק מהצד, כי זה בתמיכת ממשלה. הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון, טיפול נפשי לילדים) זו הצעה, אדוני, שהצעתי בכנסת השבע-עשרה יחד עם חברת הכנסת נאדיה חילו, זיכרונה לברכה, ולימור לבנת. קטינים וקטינות נפגעי אלימות נזקקים לרוב לטיפול משקם, נפשית ופיזית, על מנת להמשיך בחיים תקינים ונורמליים ככל האפשר. העלות של טיפולים פסיכולוגיים גבוהה מאוד, רבות מהמשפחות מתקשות לעמוד בתשלומים הגבוהים, ולכן נוצר מצב שבו הקטינים אינם זוכים לשיקום. אשר למרכזי הסיוע במימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אלה לרוב עמוסים ויש זמן המתנה ארוך, בעוד נחיצות הטיפול היא קריטית. בשנת 2012 מרכזי הטיפול והסיוע לנפגעי אלימות במשפחה נאלצו לדחות ילדים, בני נוער ונשים שהגיעו לקבל סיוע, מפאת הפער בין התקציב שהקצה משרד הרווחה והשירותים החברתיים לבין הביקוש הגבוה בשטח. מטרתה של הצעת חוק זו היא לאפשר לקטינים נפגעי אלימות במשפחה לקבל טיפול זמין,

בעלות נמוכה וללא דיחוי. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק הזו, ולכן אני מציג אותה מהצד. - - - תעשה מה שאתה רוצה. - - - טוב - - - לא, אני רוצה להבהיר, כי הוא הגיע אליי ואמר שהוא - - - אבל זה דקה אחת, ואתה חרגת בהרבה. הוא אמר שהוא יפר את החלטת ועדת השרים ויצביע נגד. הוא לא יכול.

הקואליציה יכולה. הייתה אי-הבנה שלהם לגבי הקיזוז. אני הקדמתי את הצעת החוק שלי, ואמרתי שלאחר מכן אנחנו מתקזזים. הם רצו להחיל את הקיזוז לפני, אני לא מסכים. אתה רוצה להפר את החלטת ועדת השרים, תעשה מה שאתה רוצה. מה הוא הפר?

תודה רבה. אם אתה רוצה - - - חבר הכנסת טיבי. אם אתה רוצה להפר על טיפול בפגיעה באלימות ופגיעה מינית בקטינים, טיפול פסיכולוגי,

תודה רבה. - - - חברי הכנסת, הצעה מוצמדת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

דקה הנמקה מן הצד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אחמד, נכון, אתה הגשת את הצעת החוק והגשת, ואולי היית בכנסת אפילו לפניי, הצעת חוק מאוד מאוד דומה גם בהמשך. אני רוצה להזכיר לך שלפני כחצי שנה הגשתי את הצעת החוק לוועדת שרים לחקיקה, וכמובן שהם דחו, אז לפעמים אני שמחה שאתם עושים כל מיני עסקאות, אם זה רק על דברים כאלה. אני חושבת שיהיה קונסנזוס מקיר לקיר, ושכן ירבו הצעות שבאות לטפל בנפגעים האמיתיים ביותר. אז לאחר שסידרתי את העניין הזה, אני רק רוצה לספר לכם שבכנסת העשרים בוועדת שרים לחקיקה, אז אני הייתי חברת כנסת לא בקואליציה ולא באופוזיציה, מודחת,

יושבת-ראש ועדת השרים לחקיקה הייתה אילת שקד, והיא התנגדה, למרות ששר הרווחה דאז חיים כץ היה בעד.

היה לנו יושב-ראש קואליציה, קראו לו דוד ביטן, ולמרות שלא הייתי חברה בקואליציה הוא שינה את ההחלטה של ועדת שרים לחקיקה ביחד עם חיים כץ, שהיה שר הרווחה,

במשאל שעשו בתוך המליאה. אילת שקד, כמחאה, זרקה את התיק ויצאה. אז מלחמות קואליציה אופוזיציה לא עושים על הגב של ילדים וילדות, צעירים וצעירות, נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. - - - אני שמחה לשמוע, ולכן אני אומרת, אז הצלחנו להעביר - - - - - - - ובעזרת השם גם נעביר עכשיו. תודה רבה.

תודה רבה. תציג את עמדת הממשלה השרה קארין אלהרר. בבקשה, עשר דקות

אתם נופלים, לפחות תתייצבי בצד הנכון של ההיסטוריה. קרעי, תודה על העצות המועילות. מועילות בהחלט.

למזלך. חדשות - - - לא יפתחו מהדורות - - - אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, הצעת החוק שבנדון מבקשת לקבוע את זכותו של קטין שנפגע בעבירות אלימות במשפחה, לקבל טיפול מהמדינה או מטעמה, כאשר הטיפול מוגדר כטיפול פסיכולוגי או טיפול על ידי עובד סוציאלי.

מוצע להסדיר את זכותו של הקטין נפגע עבירת המין או האלימות לקבל סיוע ראשוני במרכז סיוע המיועד לכך. בנוסף, מוצע לקבוע כי האחריות על מתן הטיפול תהיה בידי המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגורר הקטין, וכי הטיפול יכול שיינתן על ידי המטפלים עובדי המדינה או הרשות המקומית או על ידי הפניית הקטין לטיפול על ידי מטפלים שהם בעלי הכשרה מתאימה למתן טיפול הנדרש.

מוצע לקבוע כי השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכנסת, יקבע כללים והוראות לעניין מימוש הזכאות לפי סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור תשלום השתתפות עצמית של הקטין בעלות הטיפול בסכום שלא יעלה על 50 שקלים. חברות וחברי הכנסת,

ברצוני להדגיש כי הרציונל מאחורי הצעת החוק מתקיים בפועל במציאות. כבר כיום ניתן לקבל סיוע ראשוני במרכזי סיוע ייעודיים לכך, הפתוחים ומתופעלים 24/7 על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי, כגון מרכז אלומה, וכן ניתן לקבל מידי מחלקות הרווחה ברשות המקומית הפניה לטיפול פסיכולוגי או לטיפול רגשי בידי עובד או עובדת סוציאלית המיועד לטיפול באלימות במשפחה. כמו כן, זהו המצב גם בדירות מעבר, במקלטים לנשים מוכות ובמסגרות שונות של המשרד, אותם נהלים חלים גם בהם. ובכל זאת, בשל העובדה כי מדובר בנושא חשוב מאין כמותו, ובשל הצורך לשאוף לטיפול מיטבי הפרוס על פני כל הארץ, בפריפריה ובמרכז כאחד, אני קורא, אני כמובן מדברת בשמו של שר הרווחה, להצביע בעד החוק, ולפעול ליישומו תוך תיאום עם הגורמים המקצועיים. אני קוראת לכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הטרומית.

תודה רבה. ביקש להתנגד חבר הכנסת ינון אזולאי. לא צריך.

- - - אם הקואליציה - - - אם אתה מוותר, ביקש גם להתנגד חבר הכנסת אופיר כץ. גם מוותר. אם מצביעים בעד, אני מוותר.

אם כן, אנחנו נעבור להצבעות. אנחנו ראשית נצביע על הצעתם של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון,

2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 17 חברי כנסת, נגד,

נמנעים, אין.

לא - - - יש פה הצעה לוועדת כנסת, אז ועדת הכנסת תדון ותקבע היכן.

יהיה המשך הדיון של אותה הצעה. לא, של שני החוקים. לא, זה שניהם ביחד.

מסקר שערכה קרן ברל כצנלסון בחודש שעבר, בממוצע ישראלים לא מבינים מה כתוב בתלוש השכר שלהם. מתוך מדגם מייצג של 504 אנשים עולה כי רבע מבין כל הישראלים לא יודעים לקרוא ולהבין את תלוש השכר. בקרב הצעירים מתחת לגיל 35 המצב חמור עוד יותר: שליש מהם מעידים שהם לא יודעים לקרוא ולהבין את תלוש השכר שלהם. עוד עלה מנתוני הסקר כי כמעט שני-שלישים, כ-64% מהנשאלים, מצאו טעויות ונתונים לא נכונים בתלוש השכר שלהם. הממצאים האלה הם חמורים ביותר. הצעת החוק באה בעצם לקבוע מבנה, נוסח ומראה יותר נגיש לתלוש השכר, כדי שהעובדים והעובדות שמקבלים את השכר יוכלו להבין אותו ולקרוא אותו, ואם יש בו טעויות, הם יוכלו להגן על הזכויות שלהם כעובדים וכעובדות. כי מה הנפקות? הרי יש חוקי עבודה בישראל. אבל אם העובד והעובדת אינם יכולים לעמוד על הזכויות שלהם, אז מה עשינו? כששר העבודה בזמנו מרדכי זמיר הביא את חוק הגנת השכר המקורי לחקיקה ב-1956, הוא אמר: "לעומת חוקי עבודה רבים אשר מתקבלים בבית, נועד החוק המוצע עכשיו להבטיח זכות אנושית ראשונית, זכות אלמנטרית של העובד לפרי עמלו, זכותו לקבל לרשותו הבלעדית במועד הנכון ובהיקף המלא את שכר עבודתו". החוק הזה בא להשלים את המלאכה. כי לא עשינו כלום אם מקבלים תלוש אבל אי-אפשר לעמוד על הזכויות. לכן החוק הזה הוא צעד שבא להגן על העובד והעובדת מטעויות מכוונות או לא מכוונות בתלוש השכר. רק כך צעירים שנכנסים למעגל העבודה ילמדו לקרוא את תלוש השכר. זה יבוא איתנו לכל אורך חיי העבודה שלנו. העובדים והעובדות יוכלו לעמוד על הזכויות שלהם. חברי הכנסת, אבקש להצביע בעד החוק הזה. אני רוצה להודות לשותפים שלי: לקרן כצנלסון, שהיו מאוד חיוניים בחוק הזה, ולעוזר שלי אבשלום זוהר סל, שלקח את כל הגורמים הרלוונטיים במשק להסכמה על החוק החשוב הזה.

תודה רבה. ישיב מטעם הממשלה חבר הכנסת יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח 1958, במסגרת תיקון 24 לחוק, מטיל חובה על המעסיק לנהל פנקס שכר ולמסור לעובד תלוש שכר עד היום הקובע שנקבע בו. לכאורה הכול בסדר. גם יש קביעה מה התלוש הזה צריך להכיל, אלא שאין שום סטנדרט אחיד. הנושא הזה מנוצל, לא תמיד, אבל קורה שהוא מנוצל על ידי מעסיקים כדי להשתמש בניסוחים מעורפלים, וזה עלול להתבטא גם בשלילת שכר ובפגיעה בשכר, כפי שהיה צריך להיות. ההצעה מבקשת לקבוע קשר הדוק יותר בין שעות העבודה של העובד לבין השכר המגיע לו, וכל זאת בשפה בהירה, תוך יצירת סטנדרטיזציה באופן שבו שכירים מקבלים שכר במדינת ישראל. אני יכול עוד להפליג כאן ולציין את מראה המקום ואת החוקים וכן הלאה, רק נדמה לי שזה לא באמת נדרש כי עמדת הממשלה בנושא הזה היא לתמוך בהצעת החוק, בכפוף לתיאום הנוסח עם משרד הכלכלה ובתנאים הבאים: אין חובת מסירת גיליון אלקטרוני, החוק יחול על המדינה כמעסיקה, כמובן, הפרטים השונים יידונו בוועדה המתאימה לפני הקריאה הראשונה. אני חייב לומר שהיתרון הגדול בהצעת החוק הוא בשיפור מצבם של המועסקים השכירים, ביכולת להבין את מרכיבי השכר, ביכולת לעקוב אחר הקשר בין שעות העבודה לשכר בפועל, ביכולת לעקוב אחר מילוי כלל הזכויות המגיעות להם. עם זאת, בנושא הזה, האלוהים נמצא בפרטים הקטנים ביותר, ולכן חובה להמשיך ולהעמיק בהצעת החוק ולתרגמה לשפת המעשה, דרך עבודה בוועדת הכנסת. אני ממליץ לוועדת הכלכלה או בהתאם למה שאדוני היושב-ראש יקבע.

תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת השכר (תיקון, פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני),

בעד, 12, נגד, ארבעה, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חברת הכנסת גבי לסקי התקבלה בקריאה טרומית. המשך הדיון בה יעבור לוועדת עבודה והרווחה. לוועדת הכנסת. יש בקשה שוועדת הכנסת תקבע מהי הוועדה שתמשיך לדון בחוק. ההצעה תעבור לוועדת הכנסת לקביעה זו. אנחנו עוברים לסעיף 27: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון, הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק), התשפ"ב 2021, של חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת הנכבדים, אני מבקש להציג בקצרה את הצעת החוק. הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, שחוקק בשנת 2000, באופן שבו הפיצוי המקסימלי ללא הוכחת נזק לא יעמוד על 50,000 שקל אלא על 120,00 שקל. אני יודע, וכך אני מניח שייאמר בתגובת הממשלה שהממשלה מבקשת להעמיד את סכום הפיצוי על 100,000 שקל בלבד,

כמובן, אסכים לעמדת הממשלה. במקור הכנתי דברים לשאת על חשיבותו של חוק איסור הפליה, ולהביא דוגמות רבות לשימוש החשוב שהיה בחוק הזה כדי להתמודד עם תופעות של הפליה, של הדרה, של הבחנה מטעמים פסולים. אך אני מבקש הערב לשים בצד את הדברים שתכננתי לומר, ולפנות לאלה שמביעים לא אחת התנגדות נוקבת לחוק הזה. הבוקר בוועדת החוקה קיימנו דיון בתיקון אחר לחוק איסור הפליה. בדיון הזה הוצגה על ידי חברי כנסת שונים, שרובם מייצגים בעצמם קהילות ישראליות שסובלות מהדרה ומהפליה, התנגדות לא לתיקון הזה או לתיקון האחר בחוק, אלא התנגדות מהותית לחוק הראשי ולכלי המשפטי הזה למאבק בתופעות פסולות של הפליה. אני מבקש לנצל את הבמה הזאת ואת התיקון הזה, כדי לומר לאותם חברי כנסת שניתן להתווכח על אופן יישומו של החוק על ידי בתי המשפט. ואכן, כמעט, או בדומה להרבה חוקים אחרים, ניתן למצוא גם דוגמאות בפסיקה שניתן לקיים עליהן דיון אם נקודות האיזון שבהן בחר בית המשפט משקפות את כוונת המחוקק ומתאימות לרוח התקופה. אבל אסור שאותם מקרים, שיכולים גם להוות בסיס לדיון על תיקונים אחרים בחוק, על איזונים שצריכים להכניס בחוק, אסור שאותם מקרי קצה יביאו אותנו להמעיט בחשיבותו של החוק, שבשורה ארוכה מאוד של מקרים היה הכלי המרכזי להיאבק בתופעה של הדרה ושל אפליה. אני מבקש להקריא מהחוק המרכזי את אותן עילות שבגינן אפליה נחשבת כאפליה פסולה. וכך נאמר: מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא,

נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית,

מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם. החוק הזה הוא הציר המכונן של העמידה המשפטית מול תופעות האפליה וההדרה. זה חוק שמשרת את עניינם של אזרחים ותיקים שסובלים מאפליה בגין גיל, זה חוק שמשרת את עניינם של אזרחים ואזרחיות חרדים שנתקלים באפליה על רקע תפיסת עולמם, זה חוק שמשרת אזרחים ואזרחיות ערבים שמופלים בשל מוצאם, מהווה תריס כנגד הדרה מחמת השקפת עולם פוליטית, מחמת נטייה מינית, מחמת מגדר, וגם מחמת ענידת, שירות בכוחות הביטחון. והתפקיד של כולנו כמייצגים קהלים ישראליים מגוונים הוא לבצר את הכלי המשפטי הזה ולאפשר לאזרחים מן השורה שנפגעו מאפליה ונפגעו מהדרה למצות את זכויותיהם ולגשת לבית המשפט ולקבל פיצוי. ולכן אני מבקש מכל חברי הכנסת שמייצגים קהלים שסובלים מהדרה ומאפליה בישראל לתמוך בהצעה הזו ולחזק את המסלול המשפטי הזה של פיצוי בגין אפליה והדרה. תודה, אדוני. תודה רבה. בשם שר המשפטים תשיב השרה קארין אלהרר.

כולם מבלים, ושר אחד משיב בשם כולם. מה זה הדבר הזה? קרעי, אני אתחיל להיעלב. לא שיש לי בעיה איתך, אבל אנחנו רוצים את שר המשפטים. הולם אותי שרת המשפטים, תן לי.

הממשלה - - - בבקשה, כבוד השרה. עשר דקות עומדות לרשותך. אדוני יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, הצעת החוק של חבר הכנסת גלעד קריב מבקשת לתקן את חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, ולקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי לפסוק בשל עוולה עאידה, אני לא שומעת את עצמי,

אנחנו רבות. סליחה. - - פיצוי ללא הוכחת נזק שלא יעלה על 120,000 שקלים, במקום 50,000 שקלים, כקבוע היום בחוק. אנו סבורים כי יש מקום להגדיל את סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק. ההצעה הממשלתית מבקשת להגדיל את סכום הפיצוי ל-100,000 שקלים. היא הונחה על שולחן הכנסת לפני כמה חודשים וממתינה לאישור בקריאה הראשונה. נוכח האמור, תומכת הממשלה בהצעת החוק, כפוף לכך שתוכנה יותאם לתוכן הצעת החוק הממשלתית, דהיינו הגדלה לפיצוי, ללא הוכחת נזק, של 100,000 שקלים, וכן כפוף לכך שקידומה יהיה בהסכמה עם משרד המשפטים. אבקש מהכנסת

בהצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי מבקש להתנגד. תסביר לו מה זה הדרה, ינון. תסביר לקריב מה זה הדרה. הוא לא שם לב בתוך מי הוא יושב. מדירים חצי מהעם, מתעללים בחרדים, ואתה עולה ומדבר איתנו, רוממות הטוהר ואבירי האופי. באמת. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. שלמה, כבוד השרה, בטח אתה חושב שעכשיו אני הולך להתייחס אליו.

אמיתי, לא שווה את היחס.

לא שווה את היחס. יש הרבה על מה לדבר. שלמה, חברי משה ארבל עלה קודם לפה ודיבר ואמר על השחיתות של אותם אלה. אז מה,

אבל אני כן רוצה להתייחס למשהו אחר שקרה פה. אני רוצה להתייחס להפקרות שקורית פה במליאה מאז שנכנס יושב-ראש הכנסת, הממלכתי, הממלכתי, מיקי לוי, איש ממלכתי. הכרנו אותו. והיינו בטוחים שיבוא ויהיה בשביל כולם, למען כולם. במילון אבן שושן יש את התמונה שלו ליד "ממלכתי". הכול הסתדר לו. פשוט יש מישהו שמנווט אותו, הלשכה שלו מלאה במנווטים. אתה צריך לראות מה קורה שם.

כל יום אומרים לו מה לעשות: תזוז ימינה, שמאלה,

אני רוצה להגיד לכם, היום הייתה פה הצבעה, והאופוזיציה התנהגה באחריות. הרי ההצבעה הזאת יכלה לעבור, וזה של חברת אופוזיציה. הליכוד יחטפו על זה ביקורת פנימית,

אבל הם היו הוגנים ואמרו: אם זה לא עבר, אז זה לא עבר. אתם לא הייתם עושים את זה. ואדוני היושב בראש הישיבה, צביקה, אתה קמת והתחלת ישר, מה קרה? איפה ההוגנות? אני עכשיו מבין למה הביאו מזכיר כנסת שהוא בעצם מהלשכה המשפטית. ועל זה התרענו והזהרנו, שאסור שתהיה התערבות כהוא זה של המזכירות בלשכה המשפטית. יש פה יועץ משפטי. מחילה מכבוד המזכיר, אני מעריך אותך, אין שום סיבה שתהיה התערבות של מזכירות הכנסת בלשכה המשפטית, בייעוץ המשפטי. בכל הצבעה אנחנו רואים שעומדים על גביו של היושב-ראש. אנחנו פה הורסים את הדמוקרטיה של הכנסת, את מה שהכנסת צריכה להיות. הגיע הזמן לשים את זה על השולחן. אי-אפשר שהכנסת תהיה

בגלל שהיושב-ראש רוצה לשנות משהו? בשביל זה? זה כבר מוציא מהכלים. כבר אי-אפשר לראות את ההתנהגות הנלוזה הזאת.

אדוני היושב בראש, במקום להגיד: טוב, יש פה יועץ משפטי, וזה התפקיד שלך, לא, אתה מתחיל להתחרבש איתנו, פה, שם. זה נראה לך נורמלי, סליחה על הביטוי, להתקשקש איתם? נראה לך שזה נורמלי? איפה זה? קצת ממלכתיות, קצת הוגנות. אנחנו יכולנו להגיד לכם: יאללה, זה יעבור. אבל האופוזיציה נהגה באחריות ואמרה: לא יאללה, זה יעבור, אפילו אם זאת חברת אופוזיציה, רצינו את האמת.

וראית כשהלכתם, שהאמת בסופו של דבר הייתה כמו שהאופוזיציה אמרה, אפילו שזה לרעת האופוזיציה.

תודה רבה. בהערת שוליים אני אגיד שאני שמח שסוף-סוף ייעוץ משפטי הופך להיות פה דבר ראוי ורצוי. אני תמיד אמרתי.

לא, אני לא אומר עליך, חלילה. אמרתי ששמענו כאן רוחות אחרות. עליי אף אחד לא שמע - - - תודה רבה. אנחנו בעצם נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון, הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק), התשפ"ב 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 11 חברי כנסת, נגד, ארבעה, נמנעים, אין. אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת גלעד

אני עובר לנושא מס' 28,

הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה של עובד או נושא משרה), התשפ"א

דגלי אש"ף וחמאס נהפכו למחזה רגיל ברחבי ישראל. מה זה מרימים את ראשם?

האוניברסיטאות - - - אני מדבר על ערביי ישראל הלא-נאמנים. הם אזרחים פה כמוך - - - חבר הכנסת כסיף, אני מבקש לא להפריע. מה זה מרימים את ראשם?

איך הוא מדבר על אזרחים?

אתה ראית איזה חבורה של פראי אדם? אתם מעודדים את זה. אתם פראי אדם. אתה ראית את הפראי-אדם, את הפוגרומצ'יקים שנכנסו לחווארה אתמול והתקיפו את הפלסטינים - - - והציתו - - - תפסיקו. אתם מעודדים את

תוכל ועדת הכספים של הכנסת להורות לשר הממונה על אותו גוף

ועדת הכספים תתכנס לדיון כאמור לבקשת אחד או יותר מחברי הכנסת, ולכל היותר בתוך עשרה ימים מיום הגשת הבקשה. אני מבקש לבנות כאן יסודות בסיסיים, עד שנצליח להעיף מכאן את כסיף ואת החבורה שלו/ תמשיך לחלום. תמשיך לחלום.

- - לחומת ההרתעה הנדרשת כלפי גופים הפועלים כנגד המדינה במעשים, בדיבורים או בשתיקה, כאשר הם ועובדיהם מתוקצבים על ידי המדינה. לא מתקבל על הדעת כי עובד או נושא משרה ישתמש בגוף המתוקצב על ידינו, על ידי היהודים במדינת ישראל, uיתנהג כאילו הוא פלטפורמה לפעילות כנגד המדינה באופן החותר תחת קיומה. יש לראות את אי-נקיטת הפעולה של פיטורים כלפי אותם עובדים על ידי הגוף המתוקצב כתמיכה בפעולה כאמור. קחו, למשל, את בן-גוריון: הנשיא שלה, הבכיר ביותר שם, השתמש בחופש האקדמי כקרדום לחתור בו תחת יסודותיה של מדינת ישראל ותחת יסודותיו שלו עצמו, בגוף שהוא הנשיא שלו, ואפשר לקיים הפגנת שנאה ותמיכה בטרור באוניברסיטה. תשמעו את ההודעה שלהם, המחוצפת, הבלתי-נסבלת אחרי האירוע. ככה הם כותבים: "למה הרשינו להניף את דגל פלסטין בקמפוס? זאת הפעם הראשונה שסטודנטים בקמפוס ביקשו לקיים הפגנה ולהניף את דגל פלסטין. בדקנו, וחוות הדעת המשפטית" של הרועץ המשפטי לממשלה היא שמותר להם. "היועץ המשפטי נשען על כך שמדובר בדגל של הרשות הפלסטינית, שאיתה יש לממשלת ישראל הסכמים". הם לא מזכירים שהם גם משלמים משכורות למחבלים ככל שהם רוצחים יותר יהודים. ממשיכים במכתב שלהם: "מובן לנו שהמחזה לא היה פשוט, וכאב לרוב חברי קהילת האוניברסיטה. אנחנו גאים בסטודנטים שלנו, משני קצוות המתרס, שהשכילו להביע את דעתם ולמחות באופן דמוקרטי, כזה שלא הידרדר לגילויי אלימות שבהם חזינו במקומות אחרים - - - אנחנו מסכמים יום שבו דגל ישראל התנפנף בגאון" וכו' וכו', "גאים לצעוד בדרכו של דוד בן גוריון, וגאים להוות מוסד מוביל להשכלה גבוהה" שיש בו גם תפקיד חינוכי. אתם שומעים אותם, חברים? הם גאים בסטודנטים משני צידי המתרס, גם באלו שהניפו דגלי טרור ורוצים לחסל את המדינה היהודית, אוניברסיטת בן-גוריון גאה בהם. בושה וחרפה. אתם לא צועדים בדרכו של בן-גוריון, אתם זורקים אבן על קברו של בן-גוריון, ובקצב הזה עוד נצטרך להעלות את עצמותיו של בן-גוריון ממדינת בדואיסטן בנגב למדינת ישראל הקטנה שתשאירו לנו.

בושה, ניתוק, אובדן זהות וערכים. אם הנהלת אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת תל אביב ומקומות נוספים כאלו ישלמו מחיר כבד על הסתה וחתירה תחת מדינת ישראל, בפיטורים, בהשעיה, בסנקציות כלכליות חמורות, הם לא רק יפסיקו להניף את דגלי אש"ף וחמאס, יסתובבו עם דגלי ישראל בארנק. הם גם יסגדו לביבי. הם יסגדו לביבי - - - נכון. כמו שצריך. כמו שצריך.

אם ביבי היה ראש ממשלה, אתה לא היית מחייך פה. אתה היית בוכה יום ולילה.

בנט מכר את עמו ואת מולדתו לכם. אני הייתי מצפה משרת החינוך - - רד.

חבל על הזמן שלך. חבל - - - חבר

- - לפעול ביד קשה כלפי החותרים תחת מדינת ישראל, לזמן לשימוע את מנהלי ונשיאי האוניברסיטאות ולהראות להם במגוון דרכים - - למה שימוע?

- - שחבירה לאויבינו לא משתלמת כלל וכלל. אבל מי יעשה זאת? מי יעשה זאת, קריב, שלא רוצה לראות כאן מדינה יהודית? הוא שותף שלכם.

אתה ביקשת הודעה אישית.

אי-אפשר גם להפריע וגם לבקש הודעה אישית. הוא לא רוצה לראות כאן מדינה יהודית.

הוא כתב על קרן השור, על המצח שלו כתוב: אין לי חלק ונחלה באלוהי ישראל. זה כבר מזמן. והוא גם לא רוצה מדינה יהודית.

את הסיכום אני אעשה בשלוש הדקות הבאות.

בשם הממשלה ישיב שר התקשורת יועז הנדל. בבקשה, עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, לפני שאני אענה את התשובה בשם השר חמד עמאר, אני רוצה לאחל החלמה מהירה לבן של חברת הכנסת סטרוק ולנכדיה, אחרי שהם חטפו אבנים בלילה ונפצעו. אני מאחל לכולנו שתהיה רגיעה. בטרור צריך להילחם, ומקרים כאלה מחייבים אותנו לנחישות מבצעית, גם אם הצעקנים כאן בצד לא מכירים את זה. עכשיו לגבי השאלה - - - נקווה שרחצת טוב-טוב את הידיים בבוקר.

שלמה קרעי, גם אם תעשה אלף גימטריות והתחכמויות - - - יושב עם תומכי טרור. מנשימים אותך עם אקמו יום ולילה. אתה וחבריך, ממך אני לא אקבל ציונים על מה נכון ומה לא נכון כדי להגן על המולדת. לדבר הרבה אתה יודע, לעשות גימטריות. דברים אחרים אתה לא יודע.

ועכשיו לגבי התשובה. בגללך אני מסכים עם הנדל.

זה הכי גרוע, שאני וטיבי, טיבי, זה באמת אירוע שאי-אפשר להסכים עליו, אחרי שאתם - - - הוא היה איתך כל היום.

עליך אני לא יכול להגיד, יואב. אתה היית פעם טייס והפכת לטייח. אבל ביחד עם טיבי - - - השר הנדל יבקש הודעה אישית עוד מעט. כן, תכף אני אבקש הודעה אישית. התבלבלת, הינה, אני מבקש. שיתוף הפעולה של החברים כאן עם טיבי בחודשים האחרונים באמת מעורר פליאה. אתה מצביע איתו עכשיו. מאז חוק האזרחות והפגיעה בחיילים ועוד ועוד, אני חושב שזה באמת אירוע - - בזכותנו חוק האזרחות הרבה יותר טוב.

אני חושב שבכלל, ההצבעות שלכם עם המשותפת, העסקאות שאתם רוקמים שם בפרסה ביחד - - אתה לא מתבייש? הם הצילו אותך כל היום - - - - - מעוררות השתאות. מעוררות השתאות. - - - צביקה - - - לגבי השאלה עצמה, בסעיף 3ב - - - הוא אמר, הוא אמר - - - אני לא אמרתי. מה אמרתי? שמתן כהנא הפך לטייח. אני מבקש הודעה אישית. לא מכיר. אמרת לו שהוא הפך מטייס לטייח.

יש פה עוד, אין עוד טייסים במדינת ישראל? מגיע לו לעלות. שר ההבל. יועז, בוא נראה אותך נשאר להודעה האישית שלי. עכשיו על כל טייס אנחנו נעלה את מר קיש?

בסעיף 3ב לחוק יסודות התקציב נקבע מנגנון של הפחתת תמיכה ותקצוב מגוף אשר הוציא הוצאה וויתר על הכנסה שהיא אחד מאלה: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, לאלימות ולטרור, תמיכה במעשה טרור נגד מדינת ישראל, מעשה של השחתה או ביזוי הפוגע בכבוד הדגל או סמל המדינה ועוד. מדובר בעקרונות יסוד המגשימים את עקרון הדמוקרטיה המתגוננת. למדינה נתונה זכות לכוון את הקצאת תקציבה ולא לממן פעולות מן הסוג הזה. כמה קיזזתם לאוניברסיטה? בנוסף, מוצע לשנות את נסיבות ההפחתה ולהחילן גם על ביטוי של עובד או נושא משרה אשר יפר את האיזון הקיים בחוק, ולאפשר להפחית תמיכה בשל התבטאות מסוימת, דבר המעורר קושי. אתה צריך להפחית את תקציב המדינה.

שכן זה אינו הפורום המתאים לקבלת החלטה מסוג זה. גם בשינוי זה יש משום הפרת האיזון שנקבע בהוראות החוק הקיימות. מה שזה אומר, בשורה התחתונה, שהחוק, חברים יקרים,

כבר קובע את זה, תתפלאו לשמוע. שנים הוא קיים.

יש כאן אנשים שישבו בממשלות הקודמות ושייכים למפלגה שהייתה 12 שנים בשלטון והייתה יכולה להשתמש בחוק הזה שוב ושוב.

אבל הינה, עוד פעם גילינו שאיש הגימטריות, כל זמן שהיה בקואליציה לא ידע לעשות את זה. רק כשהוא באופוזיציה התגלתה לו גימטרייה בחלום, והוא גילה - - אז כדאי שתבדוק לפני שאתה מקשקש. תבדוק את הצעות החוק שלי מלפני שלוש שנים. תבדוק את הצעות החוק שלי.

גימטריות גילו לו שיש בעיית משילות בנגב ובגליל. זה שאתה לא מבין גימטרייה זה רק מבייש אותך, השר יועז הנדל. ועכשיו איש הגימטריות גם גילה שיש בעיית ריבונות במגזר הערבי.

הוא לא ידע את זה 12 שנה, אבל הגימטריות באו אליו בחלום וגילו לו שיש בעיה. תכף אדון הגימטריות יגלה שיש לנו בעיות ביוקר המחיה. הוא לא ידע שזה קיים, הוא חשב שמחירי הדירות בארץ הכי נמוכים בעולם. יוקר המחיה שיש היום לא היה מעולם. בטח, לא היה מעולם, הוא לא ידע, הוא לא ידע.

והוא לא ידע, הוא פשוט לא ידע ששחררו מחבלים פה

הוא גילה, נניח, שהנייה השתחרר, לא להאמין, בעסקת שחרור שבויים, שתמורת גלעד שליט שחררנו 1,000 מחבלים, חלקם הגדול עם דם על הידיים. אבל אדון גימטריות גילה את זה רק עכשיו. התגלה לו בחלום. מזל שיש גימטריות.

אני שמח שאנחנו יכולים לנהל דיון - - - אבתיסאם מראענה נתנה לך

תסתכל, אבתיסאם מראענה עושה לך ככה.

כן, מה? היא לא בן אדם? היא לא יכולה להגיד לי שכולם התאספו? מה קרה? מה קרה? מה קרה? - - - אני רק רוצה הערה אחרונה פה, ברשותכם,

אדוני היושב-ראש. תשאל אותה אם היא מסכימה איתך. אני מציע שתקשיבו, זה לא עכשיו לוויכוח הפוליטי. לפני כמה דקות חברי, אני אומר חברי, משה ארבל עמד על הבימה הזאת והפיץ פייק ניוז על מנכ"לית משרד התקשורת.

גם שקר, והכי גרוע זה להשתלח בעובד ציבור. אני קיבלתי את ההחלטה על הטלפונים הכשרים. אתה רוצה להתווכח איתי, ינון, תתווכח איתי. אם חבר הכנסת ארבל רוצה להתווכח איתי, שיתווכח איתי.

הוא ציטט - - - אל תתקפו עובדי ציבור. תריבו איתי, אני זה שמקבל את ההחלטות.

אל תגיד לי: הוא ציטט. הוא ציטט, הוא ציטט. אתה יודע איך להתנהג. אתם רוצים לריב, אז תריבו איתי. אתם רוצים לתקוף, תתקפו אותי. אלה החלטות שלי.

אל תתקפו עובדי ציבור רציניים ונאמנים, והיא אחת הבולטות והטובות שבהם. אבל הוא ציטט כתבה, מה אתה רוצה ממנו?

אני מחליט, לא אף אחד אחר. - - - אני יודע שאצלכם זה אחרת. אדון הגימטריות מקבל פקודות. אתה עבד של סוכני טרור.

חושב שזה לא נכון - - - אתה מקבל פקודות מדרעי מחוץ לכנסת. אני מחליט, תתקפו אותי.

אם אתם חושבים שזה לא נכון, תתבעו על הוצאת דיבה.

חבר הכנסת שלמה קרעי,

עומד כאן הנדל בחיוך מתנשא, זה שכואב לו שמזרחים מתופפים בדרבוקות, וחושב שעם ישראל טיפש.

אתה יושב עם חבורה של תומכי טרור. אתה כולך תלוי במנסור עבאס וברשימה המשותפת. אתם שופכים להם, כאילו זה קזינו, מאות מיליונים כל שבוע, ואתה מדבר פה על 12 שנה. הגשתי את הצעות חוק האלה כבר לפני שלוש שנים, אז כדאי שתבדוק את זה.

אלה יודע למה זה לא קזינו? למה זה לא קזינו? כי בקזינו הבית מנצח, אצלם הבית תמיד מפסיד. הבית זה עבאס, רוטמן, הבית זה עבאס ובנט והנדל. מהמרים על חשבון מדינת ישראל בקזינו. אתה מדבר על זה שיש חוק-יסוד כבר ולכן לא צריך? תן תקדים אחד שבו הפעלתם את חוק-היסוד הזה.

החוק שלי בא ואומר שוועדת הכספים, לבקשת אחד מחבריה, תדון בעניין הזה. לכן החוק שלי נותן סמכויות לעשות את זה. ברור שאתה לא רוצה. ברור שאתה יושב בממשלה שמעודדת את זה. אתה לא מעז להצביע בעד חוק כזה. הינה ליברמן, החבר הנוסף שלך, יצא עכשיו בהודעה שהוא יפחית מהתקציבים של אוניברסיטת בן-גוריון. הוא ישקול להפחית. אם אתם אמיתיים בדברים שלכם ולא שקרנים ומנסים לעשות סיבוב, תצביעו בעד החוק. זה בדיוק החוק הזה. הוא מאפשר לוועדת הכספים להפחית מתקציבים של גופים שפועלים נגד המדינה. אז עומד כאן הנדל, שר ההבל, ומקשקש בקומקום. הוא מתכנן כבר את הריקוד הבא, את הריקוד המושחת הבא שלו, למפלגה הבאה שתסכים לשריין אותו. אבל תדע לך, הנדל, זמנך עבר, זמנך וזמן כל האופורטוניסטים שהסכימו למכור את מדינת ישראל. מכרתם את עמכם ואת מולדתכם. גל הטרור שמתרחש ברחובות, מה שקרה למשפחה של חברת הכנסת סטרוק, צביקה, תעצור לי. בבקשה, תמשיך. טוב.

זה ממש לא הוגן מה שאתה עושה.

הבנתי.

אני לא מבין למה אתה לא נותן לו הודעה אישית. לא צריך להתווכח על זה. חברים, יש לי פה שלושה חברי כנסת שמבקשים הודעה אישית.

וגם פה ינון רוצה, זה ארבעה. בבקשה, תמשיך.

אני מבקש להמשיך. גם אילת שקד, אתם זוכרים שהיא פרסמה שהיא הולכת לחוקק חוק בעד גירוש מחבלים? אז ראו זה פלא, הצביעו נגד, הקואליציה שלה. היא שלחה את חברי ימינה להצביע נגד החוק של גירוש מחבלים. אז ליברמן, זה שהבטיח לחסל את הנייה תוך 48 שעות, וזה שאמר שבלי נאמנות אין אזרחות, היום הוא יושב, הוא והנדל, עם החבורה שלא נאמנה למדינת ישראל, שרוצה לקעקע את היסודות היהודיים והדמוקרטיים שלנו כאן,

אבל הנדל, אתה והחבורה שלך תלכו כולכם לפח האשפה של ההיסטוריה, שם מקומכם. גם אתה, קריב, תלך לפח האשפה של ההיסטוריה. עם הנצח שרד אלפיים שנות גלות למרות כל האויבים, ולמרות כל אלו שניסו להשמיד אותו גם רוחנית, גם פיזית, מפרעה ועד אנטיוכוס ועד המן הרשע. תודה רבה. כולם הלכו ונזרקו לפח לדיראון עולם, וזה יהיה גם סופכם אם תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים כנגד המדינה שלנו. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק של שלמה קרעי. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון, הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד

התשפ"א 2021, לא נתקבלה. בעד, חמישה חברי כנסת, נגד, 12,

- - - אני יודע שיש פה ארבעה חברי כנסת שמבקשים הודעה אישית. הפעלתי את שיקול דעתי. כשיש לך שר שעולה ועושה - - - אתה לא יכול להתנתק מזה. צביקה, הוא מהמפלגה שלך - - - תודה רבה, יואב קיש. הצעת חוק האזרחות (תיקון, ביטול אזרחות לאדם שהורשע ברצח או ניסיון לרצח על רקע לאומני), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אופיר כץ. בבקשה, יעלה. יושב-ראש כנסת שמבזה את הכנסת.

בסגנון הדיבור שאימצו כאן בכנסת אנחנו נמצה שעות באשר להודעות אישיות. הדברים שאמר שלמה קרעי לפני כן על חברי כנסת אחרים, הדברים שנאמרו בתגובה, אם כל חבר כנסת שמרגיש שהוא נפגע מהדברים יקבל חמש דקות, אנחנו לא נגיע לסיום הדיון. אני מבקש להשיב לדבריך. אני מבין, וזה שיקול דעתי. אני מבקש - - - אתה פונה אליי עוד פעם. אני מבקש להשיב לדבריך.

בבקשה, דקה מהצד, אם אתה רוצה להתייחס לזה. אמרתי לו דקה מהצד, הוא לא רצה.

היושב-ראש,

עולה פה שר, משתלח בחברי כנסת בשמם, זה לא שזה אחד מחברי הכנסת. אתה לא יכול להחליט על דעת עצמך, כשעולה שר ואומר שם של חבר כנסת, משתלח בו, משקר, אני לא יודע למה, אולי בגלל שאתה חסר ביטחון עצמי, אולי בגלל שהוא מהמפלגה שלך, אולי בגלל שעשית את הטעות קודם עם ההצבעות, אתה פוגע פה בנוהלי הכנסת. אתה מבזה את הכנסת.

יש פה שר שהשתלח בחברי כנסת. זה לא מישהו מחברי הכנסת שעלה, אחד.

על אותו שר שעובר מפלגות כמו גרביים, שהוא במפלגה שלך, אתה לא יכול להגן. יש גבול לביזיון הכנסת. תודה רבה.

חבר הכנסת האוזר, אתה מבזה את הכיסא שאתה יושב בו. תודה רבה לך, חבר הכנסת קיש. בבקשה. חבר הכנסת כץ, עשר דקות עומדות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, זה באמת לא ראוי ולא הוגן מה שעשית עכשיו. הוא השתלח בו, הזכיר את השם שלו, ומה אתה אומר בתור יושב-ראש? במקום לשמור על מעמד הכנסת, במקום לשמור פה על שיח, אז אתה אומר לו: גם ככה מדברים פה לא יפה, אז אנחנו צריכים כבר לתת לזה לגיטימציה. זה מה שעשית בעמדה ובמה שאמרת עכשיו. הוא מהמפלגה שלו, שזה מתחלף כמו גרביים. במענה להצעת החוק שלי היה רשום שמי שתשיב זו השרה אילת שקד. אז למה יש פער בין מה שרשום למה שקורה בפועל? היא השרה האחראית, היא שרת הפנים, למה היא לא נמצאת פה? אולי היא עוד תגיע. לא, אולי יש סיבה שהיא בורחת? אולי יש סיבה שהיא בורחת ממענה? אני עונה במקומה. יש סיבה שאתה עונה במקומה.

שמו אותך תורן, כי היא פחדה לבוא, לעמוד פה ולענות למה היא לא תומכת בחוק שהיא עצמה אמרה 300 פעם שהיא תעביר אותו.

זו תורנות שנקבעה מזמן, אבל - - - אין לי בעיה איתך,

אמרתי, סיפור טוב, התורנות נקבעה מזמן. אני בכל זאת חייב הסבר, אולי חבריי פה יעזרו לי. אני חייב הסבר איך אפשר להגיד משהו, להבטיח משהו, ובתוך זמן כל כך קצר לצפצף על זה ולהתקפל. אני כבר לא מדבר על הבטחות הבחירות של ימינה, שהם שמו לעצמם למטרה לא לעמוד באף אחת מהן, אלא ממש על החודשיים האחרונים. לפני חודשיים, בתגובה על הפיגוע הנורא בבאר שבע שבו נשחטו ארבעה ישראלים על ידי ערבים ישראלים, אמרה השרה אילת שקד "אין פשרות במלחמה בטרור. תזכיר החוק לביטול אזרחות ותושבות של רוצחים הוא התשובה הולמת לפיגוע הנורא - - - בבאר שבע". לאחר מכן, ראינו פרסומים, תדרוכים: אילת שקד מביאה את חוק שלילת אזרחות למחבלים, אילת שקד נלחמת בטרור, אילת שקד הבטיחה למשפחות השכולות, כותרות מפוצצות.

אני העליתי לוועדת שרים לחקיקה את הצעת החוק שלי לשלילת אזרחות למחבלים. חוק חשוב, חוק צודק. באו הממשלה ואמרו לי: תחכה שבוע, אנחנו מביאים את החוק. היא גם אמרה בתגובה לעיתון שהחוק בניסוח ויעלה בשבוע הבא. אני אמרתי בסדר. אני הרי בעד החוק, אז לא אכפת לי איך מביאים את זה,

ממשלתי, העיקר שיעבור. עבר שבוע, ומה אנחנו רואים מאילת שקד? זו הייתה הכותרת: איילת שקד לא תעלה את החוק בשל קשיים משפטיים. איזו התקפלות מפוארת. עכשיו, אילת, מילא עבדתם עליי, בסדר, ניחא, אבל באיזה אומץ את יורקת בפניהן של המשפחות השכולות? אין לך בושה? באיזה אומץ את משקרת להן? מפיחה בהן תקוות שווא. זורקת אותן ככה בקלות מהחלון. כמה פעמים את חושבת שתוכלי עוד לעשות את זה למצביעים שלך, לציבור שלך? ועכשיו למשפחות השכולות. אין קווים אדומים, אין גבולות. עבאס נותן הנחיה ואת מבצעת? זהו, ככה זה עובד? אתם הבאתם את מדינת ישראל למצב שבו אין לאזרחים היהודים ביטחון,

הערבים מסתובבים פה עם עודף ביטחון, מחפשים עימותים עם יהודים, מניפים דגלי אש"ף - - מה זה האמירות האלה?

- - עושים תהלוכות טרור עם קריאות הלל למוחמד דף ודגלי חמאס. כל זה במדינת ישראל. לא אני אומר את זה, אזרחי ישראל בכל מקום אומרים את זה.

ולציבור הישראלי? רק ביומיים האחרונים העברתם מיליארדים בוועדת הכספים לרשויות הערביות, וכמובן, בלי רמלה ולוד, עכו, בלי פריפריה,

הרי יש כמות של תושבים ערבים יותר מבמרבית הרשויות שיקבלו את הכסף. סיבה אחת פשוטה, ראשי הערים שם הם יהודים. היהודים הפכו להיות מקופחים במדינת ישראל, זה המצב שהבאתם אותנו אליו.

200 מיליון שקלים עברו אתמול במזומן לרשויות ערביות, בלי פיקוח, בלי קריטריונים. הכסף זורם. ראיתי היום שהכחשת את זה, אמרת שזה לפיתוח, כמה את יכולה לשקר, אלוהים. רק ליידע אותך, אני ישבתי שם, ישבתי בוועדה שעות. אני שאלתי את אנשי משרדך על אותם 200 מיליון: מה הכסף, מה הקריטריונים, זה לא רק פיתוח,

הכסף הזה לא מוגדר.

זה הולך לרשויות, הם עושים בזה פחות או יותר מה שהם רק רוצים. איך אומרים, צ'ק פתוח. את יודעת טוב מאוד, יש על זה גם דוח, מה הם יכולים לעשות עם הכסף הזה, לאן הוא יכול ללכת. הוא יכול לזלוג לטרור, לפשיעה, לפרוטקשן, אנחנו מכירים את זה. למי את נותנת את הכסף, לאום אל-פחם, שעושים תהלוכות של טרור? למי? את במו ידייך מממנת כספי טרור שאין עליו פיקוח. הכול בשביל שעבאס וחבריו יהיו מרוצים. ואני רוצה לדעת איך את לא תומכת בחוק הזה היום,

מחבלים ערבים, שרוצחים וטובחים יהודים, הם ייהנו מזכויות ומכסף? שמישהו פה יסביר לי איך אדם שרוצח על רקע לאומני, אדם שרוצח יהודי רק כי הוא יהודי, איך במדינת היהודים הוא יקבל זכויות,

המשפטנים דיברו איתי על זכויות אדם, על אמנות בין-לאומיות.

באיזו עוד מדינה בעולם בעלי אזרחות שמקבלים זכויות רוצחים את אותם אזרחי מדינה רק בשביל להרוג, לזרוע טרור, הרס ולהעביר מסר שזו לא מדינתם? מה עם הזכות של יהודי ללכת ברחוב ולא להירצח? מה עם הזכות הזאת, שכבר אין לנו? המשפחות השכולות צריכות לחיות את חייהן בידיעה שמי שרצח את יקיריהן מסתובב פה עם תעודת זהות כחולה, נהנה מזכויות, נהנה מכספים,

מאותה מדינה שבה הוא ניסה לפגוע. לא מספיק הכאב המכלה והבלתי-נתפס של האובדן שלהן,

צריך להעביר אותן עוד גיהינום? שום דבר בעולם לא ימלא את החור ואת התהום שפעורה בהן, אבל מה שאתם עושים פה, התנגדות לחוק המתבקש הזה,

וסודקת את שבריר התקווה לצדק שנשאר בהן. - - - אחר כך - - - אני כבר לא מבקש מכם - - - אבל אתה יכול - - - אתה, בושה וחרפה שאתה יושב פה.

שהלכת לתהלוכת טרור עם דגלי, אתה חמאסניק, אתה חמאסניק, אויב ישראל. - - - אתה היית בתהלוכה באום אל-פחם עם שירי הלל למוחמד דף. אתה לא שונה ממנו. אתה חמאסניק. אתה תומך טרור. בושה וחרפה שאתה בכנסת. אתה צריך להיות בכלא. אחד כמוך, רק בכלא, מאחורי סורג ובריח. עם דגלי חמאס אתה תהיה בכלא. - - - את דגל חמאס אתה תניף, בכלא אתה תניף את דגל חמאס. - - - שם אתה תהיה, בכלא עם דגל חמאס. תוכל לשיר כמה שאתה רוצה שירים למוחמד דף.

אתה בושה וחרפה שאתה פה. חמאסניק. זה מה שאתה. חבר הכנסת

חבר הכנסת, בוא נקשיב, בבקשה. אני כבר לא מבקש מכם, חברי הקואליציה, לתמוך, אחרי שהתנגדתם רק היום - - - - - - חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

תומך טרור חמאסניק.

אתה תומך טרור

אתה תשב בכלא. - - - חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אתה תשב בכלא.

חכה, שנייה, בבקשה, חבר הכנסת אופיר כץ. אבל זה ישתנה, אני מבטיח לך. אתה עם

אצלי, פה. שלום. אני רואה שהשיחה עם שרן השכל מאוד מאוד מאוד חשובה, אבל גם תשובה בשם הממשלה זה חשוב. אני מתנצל. אין בעיה. הכול בסדר.

אני אומר לחבריי באופוזיציה: לא תפתו אותי לנקוב בשמו של אדם אחד. ככה צריך להיות. אתה היית חוצפן - - - חבר הכנסת קיש. לא טייח ולא אף אחד. ככה זה צריך להיות. פשוט חוצפה.

אף טייח לא יגרום לי פה להזכיר את שמו. יועז, יועז, אני באמת חייב לתקן אותך. טייח זה גם מקצוע מכובד.

אתה לא מכיר את הגשש החיוור. אתה לא מכיר את המשפט מהגשש, אופיר. זה פער תרבותי.

אבל זה לא נשמע טוב, כאילו אנחנו מזלזלים במקצוע.

אם כבר תגיד שזלזלתי במקצוע הקודם. גם זה לא.

אתה אומר פער תרבותי. אתה עוד פעם פותח תרבות - - - עוד פעם התחלת.

הינה, תלך על השד העדתי. תכף אני - - - - - - ברור, ברור. זה נורא קשור. קשור לקווים הכשרים. יועז, מה דעתך על נגני דרבוקות?

זה קשור לקווים הכשרים. בזה שהמפלגות האשכנזיות מפלות בבתי הספר, בזה אתה לא נלחם. אבל לעשות מניפולציות פופוליסטיות אתה יודע, ינון.

יועז, מה דעתך על נגני דרבוקות?

את זה אני מצפה ממך. - - - איך נפלתי?

נפלת.

אתם לא מסוגלים. אתה אפילו לא מסוגל.

אני לא אגיב לדברי הטייחות.

זה כמו כן, לא, שחור, לבן. טוב, לענייננו. חבר הכנסת אופיר כץ, אני אענה מטעם שרת הפנים. עניינה של הצעת חוק זו הינו קביעת סמכות חובה לביטול אזרחות על ידי בית המשפט כאשר מדובר במי שנידון למאסר עולם בגין רצח ובמי שנידון ל-15 שנות מאסר בגין ניסיון לרצח על רקע לאומני. כבר כיום סעיף 11(ב) לחוק האזרחות מסמיך את בית המשפט לבטל אזרחות של אדם בשל מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, כפי שהוא מוגדר בסעיף החוק, לבקשת שר הפנים, הליך מינהלי. סעיף 11(א) קובע כי ביטול האזרחות יכול להיעשות במסגרת ההליך הפלילי, כאשר בית המשפט רשאי לבטל את אזרחותו של אדם שהורשע בעבירה של מעשה טרור ובגידה לאחר שהרשיע אותו באחת העבירות האמורות.

שלילת האזרחות לטרוריסטים אכן קיימת בחוק, אך התהליך ארוך ולא תמיד מגיע לסיומו.

שרת הפנים עמלה בימים אלה על תיקון לחוק - - על מה? עוד פעם.

טרוריסטים המקבלים כספים מהרשות הפלסטינית, דבר היוצר זיקה בינם לבין הרשות, ובדומה לנאמר בדברי ההסבר להצעתו של אופיר כץ, מנתק את הקשר שלהם ממדינת ישראל. לאור כל האמור, ועדת השרים החליטה לדחות את קיום הדיון בהצעה הנדונה, אך חבר הכנסת המציע העלה אותה למליאה. ואי לכך, אבקש מחברי הקואליציה להצביע נגדה.

תודה רבה. תודה רבה, השר הנדל. וכעת אנחנו הולכים להצבעה, בבקשה. - - - בבקשה. הזכרתי את שמך, אבל בצורה הפורמלית.

לא בגלל זה. אני רוצה להשיב לך.

בעיה לעלות אחריך עם המיקרופון. מה אני אגיד?

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, בתשובה שלך בחוק הקודם אמרת שצריך נחישות מבצעית. בנוסף לנחישות מבצעית, צריך גם נחישות חקיקתית. ואני מצטרף אליך באיחולי החלמה מהירה למשפחתה של חברת הכנסת אורית סטרוק, שמחבלים ניסו לרצוח את בנה ואת הנכדים. לצערי, המציאות הזאת היא יום-יומית בכבישי יהודה ושומרון. וכשאני מדבר על נחישות חקיקתית, לפני כמה חודשים אני העליתי פה הצעת חוק להחמרת הענישה למיידי אבנים ובקבוקי תבערה, למגר את התופעה הקשה הזאת שחווים אותה יום-יום בכבישי יהודה ושומרון. לצערי, היחידים שמפרסמים את זה בצורה מתמדת זה האתר 0404. הצעת החוק שלי קבעה,

היא לא דבר חדש. אדוני השר, אני אשמח, דקה וחצי. הצעת החוק שהגשתי להחמרת הענישה היא לא משהו חדש. זה משהו שעשו בעבר השר לביטחון פנים גלעד ארדן והשרה אילת שקד, שזה עונש מינימום של חמישית מהעונש המקסימלי, שזה עשר או 20 שנים. זה היה כהוראת שעה, וזה עבד, וזה עבד טוב. הוראת השעה נגמרה. ורציתי בסך הכול לחדש אותה, כי היום המציאות הרבה יותר גרועה ממה שהיה בעבר. ביקשתי גם מחקר מהממ"מ של הכנסת, וראיתי שפחות מ-1% מהתיקים שנפתחים מסתיימים במעצר, על זריקת אבנים, שראינו היום שזה כמו ניסיון רצח. ומתוך האחוז הקטן הזה, כמעט כולם נכנסים לפחות משנה. זאת אומרת, אין פה הרתעה, אין פה ענישה, אין כלום. לכן אנחנו רואים את זה כמעט, לא כמעט,

כמה פעמים ביום. מה שאני ביקשתי הוא לחדש את הצעת החוק הזאת שוב, לכמה שנים, בשביל לשמור על התושבים שלנו, על האזרחים שלנו ביהודה ושומרון.

איזו מציאות זו, שבכל יום שאתה נוסע לעבודה וחוזר הביתה אתה חוטף אבנים. מי יכול לחיות ככה? איזו מין מציאות זאת? למה נגזר על אותם מתיישבים ביהודה ושומרון - - - כי יש התנגדות. לא יהיה כיבוש, לא תהיה התנגדות.

אתה הפסקת להרביץ לשוטרים? הפסקת להרביץ לשוטרים? הא? הפסקת להרביץ לשוטרים?

הבאה אולי תיפול על שוטר לא מאופק. בפעם הבאה, תיזהר, אולי תיפול על שוטר לא מאופק, שיחזיר לך בצורה שאתה לא תוכל לבוא לדבר פה. תפסיק לאיים - - - - - - תיזהר, זה יכול לקרות. תיזהר, זה יכול לקרות. תיפול על איזה שוטר, ועוד פעם אתה תבכה בטלוויזיה. יכול להיות שאתה תיפול על איזה שוטר, שעוד פעם תבכה בטלוויזיה מה עשו לך. - - - אדוני השר, לכן אני מסכם ואומר את מה שאמרת: לצד נחישות מבצעית, צריך פה גם חקיקה להרתיע את כל המחבלים. ואותם חברי כנסת שמרביצים לשוטרים, המקום שלהם זה בכלא ולא פה.

תודה רבה, חבר הכנסת אופיר כץ. אנחנו עוברים כעת להצבעה.

מי נגד? מי נמנע? בבקשה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק האזרחות (תיקון, ביטול אזרחות לאדם שהורשע ברצח או ניסיון לרצח על רקע לאומני), התשפ"א 2021, לא נתקבלה.

הצבעתי בטעות מהמקום של אתי עטייה. אוקיי,

לכן, תוצאות ההצבעה הן 11 נגד, נכון? הוספתם את זה?

אז 12 נגד וחמישה בעד, אין נמנעים. הצעת החוק אינה עוברת. חבר הכנסת ינון אזולאי ביקש הודעה אישית. בבקשה. - - - לא, לא. זה היה ממש מוקדם. גברתי היושבת בראש, כבוד השר, צביקה,

מה זה הגינות?

השם שלך לא הוזכר.

רק תראה, רק תראה - - - הוא לא הזכיר את השם שלך - - - הוא לא אמר: יואב קיש. השם שלו הוזכר. חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת יואב קיש, הזמן הוא זמן של חבר הכנסת ינון אזולאי, אני מבקשת ממך. תודה.

אני אומר לך. יואב קיש, צביקה האוזר, אני אומר לך שאתה צריך - - אני מבקשת, חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה, לאט-לאט. צביקה, צר לי להגיד לך שבמקום שאתה נמצא בו כשאתה יושב פה בתור יושב-ראש הישיבה, צביקה, אתה לא הוגן. יואב, עכשיו אתם מפריעים לי. יואב ואופיר, עכשיו אתם מפריעים לי. צביקה, אני חייב להגיד לך משהו חברי: כשאתה יושב פה אתה מתנהג לא בהוגנות. אני אומר לך: זה לא הצביקה שאני מכיר. אתה מגיע לפה, עולה כמה מדרגות, אתה רואה את כולם קטנים, וזה לא אמור להיות ככה. ואם אתה רוצה הודעה אישית, אתה יכול אחר כך, אבל לא נראה לי. אדוני השר, על זה חז"ל אמרו: אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עלית פה ואמרת: אני לא אתן לכם את זה ואני לא אזכיר שום שם, פחות מדקה והזכרת את השם שלי.

אמרתי לך, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אני אומר לך, באמת, אתה יודע,

באמת, אתה לא יכול להגיד: לא אכפת לי אפליה, כן אכפת לי, אבל בנושא של הפלאפונים אנחנו מדברים, ואתה יודע שזה באמת כואב. אתה יודע את זה. אני לא עושה את זה פופוליסטי,

אבל כשאני בא ואומר, ואם אני שומע שזה מגיע בגלל רפורמים, אתה יודע מה, זה מרתיח אותי פי כמה וכמה יותר, כי אם פעם אני אומר: תשמע, יכול להיות שהוא מאמין שיש פה משהו וצריך לשכנע אותו שיש פה איזו עוולה אולי מצד ועדה כזו או אחרת, אולי מצד היבואנים או כל דבר אחר, הרי הלכו עם זה גם לתקשורת, לערוץ 13 בתוכנית המקור, ועשו מזה מה שאתה רוצה, אבל לא יצא מזה משהו. וכמו שאתה ניזון מהתקשורת בהרבה דברים, כי אתה גם שר התקשורת, אתה לא יכול לזלזל בתקשורת. גם אני ניזון מתקשורת, ומשה ארבל, שעמד פה, גם הוא ניזון מתקשורת. ואנחנו רואים את זה ורואים את מה ש"בחדרי חרדים" פרסמו.

לא קרה כלום, לכו תגישו תביעת דיבה, אבל לבוא ולהגיד לי: תשמע, על משה ארבל ככה ועל ינון אזולאי ככה ועל המפלגות החרדיות פופוליסטיות, זה לא הוגן וזה לא ראוי. אני אומר לך שאם המלחמה תהיה על הרפורמים, שהם לקחו את זה כמלחמת קודש שלהם, והמשרד שלך שותף לזה, אז באמת תהיה מלחמה.

כל מה שאני עושה,

אני עושה לשם שמיים ולא לשום דבר אחר. ולכן, אני לא רוצה להגיע למקומות אחרים, ואם אתם חושבים שזה לא נכון, לכו תגישו תביעת דיבה על מה שאתם רוצים. אבל לרפורמים אסור שתהיה דריסת רגל בכלל, וגם במשרד שלך, בכל הנושאים האלה. הם לא אמורים להתערב בזה, הם לא אמורים להיות במקום הזה בכלל. מי הם שינהלו אותנו בכלל? תנו לנו לחיות, תנו לנו את החינוך הטהור הזה

לא רוצים שתתערבו לנו בחינוך של הילדים שלנו. לא רוצים כלום, רוצים לחיות. רוצים לחיות כמו בני אדם, שמגיעות להם הזכויות שלהם. הם יעלו לנו פה על זכויות של אפליה ואותנו הם מפלים. די, זה לא הוגן. תהיו הוגנים עם עצמכם, אל תהרסו את הילדים שלנו. תודה.

אם כן, כעת אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הסעות לחיילים, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת דסטה גדי יברקן,

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא הצעה חשובה: מערך היסעים לחיילי צה"ל, שחוזרים אחרי שירות, ועושים לילות כימים, אחרי מארבים, אחרי פעולות למען ביטחוננו. כשהם חוזרים הביתה, הם חוזרים בהסעות ממקומות רחוקים,

באוטובוסים, שלפעמים לא מגיעים בזמן ולפעמים כלל לא מגיעים. הגרוע מכול זה כשאנחנו רואים את החיילים שלנו בימי ראשון בחזרה לבסיסם בתחנות הרכבת הדחוסות והצפופות, כשהם מנסים לעלות לרכבת ולהגיע לעוד תחנה, וגם שם הכול צפוף ודחוס. דבר כזה, אסור לנו לתת לו להמשיך להתקיים. הצעת החוק הזאת, איך היא נולדה, גברתי היושבת-ראש? לפני כמה חודשים, עם תחילת הכנסת הזאת, התקשרה אליי ללשכה אימא של חייל, אני שם במירכאות "אימא של חייל" ומספרת לי על הבן שלה, כמה קשה לו וכמה קשה לו להגיע לבסיס ושהוא מאחר כל הזמן והרכבות הצפופות לא מאפשרות לחיילים להגיע לזמן. היא ביקשה לדעת ממני במה אני יכול לסייע. כמובן שמייד עניתי לשיחה הזאת, והבטחתי שאני כבר מגיש הצעת חוק על מנת לפתור את הבעיה הזאת. וככה שיחתנו נסתיימה. קיבלתי גם מייל. מסתבר שהאימא הזו בעצם הייתה כתבת טלוויזיה של התוכנית "חי בלילה", שבה בדקו מה חברי הכנסת עושים למען חיילי צה"ל. הם בעצם הם פנו לכמה חברי כנסת, או לכל 120 חברי הכנסת. נראה לי שהיו בודדים מבין חברי הכנסת שענו, ובהם התשובה שלי, שהייתה שאני מגיש הצעת חוק. הצעת החוק הזאת הוגשה לפני המושב הזה בקואליציה. ביקשו ממני: תוריד את הצעת החוק הזאת. זו הצעת חוק חשובה, אבל אנחנו רוצים לחוקק ולטפל בנושא הזה. אני האמנתי, פתי שכמותי, מאמין לקואליציה הזאת, ומשכתי את החוק לפני שעליתי לדבר עליו, כי באמת האמנתי.

כהרגלה של הקואליציה, אף אחד כמובן לא דיבר איתי. מסתבר שאת אף אחד לא באמת עניין מצבם של החיילים. והיום, לפני שאני מגיע לדבר על הצעת החוק, פתאום נזכרה הקואליציה לבקש ממני להוריד את החוק הזה על מנת שנדון בזה שוב פעם. זה בעצם להמשיך למרוח את הנושא החשוב הזה. כמובן שלא הסכמתי והבאתי אותו היום למליאה. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על צביעות, צביעות שלא ראיתי כדוגמתה בשנים האחרונות. רק אתמול הקואליציה, בגיוס של לשכת הפרסום הממשלתית, שאלה כל ערוצי התקשורת בעצם אפשר לסגור את לשכת הפרסום הממשלתית, שיש בה תקציב על מנת לדברר את החלטות הממשלה ואת פעולות הממשלה, לדעתי לשכת הפרסום הממשלתית כבר לא רלוונטית, כי כל ערוצי התקשורת, כי כל העיתונות מגויסת במאת האחוזים לכל הפייק ניוז של הממשלה הזאת. במה מדובר? עלה כאן, אתמול במליאה, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת רם בן ברק, עם נאום הסתה נגד הליכוד: שאנחנו נגד החיילים,

הליכוד והמחנה הלאומי כולו, מתגייס נגד חיילי צה"ל, ונראה אתכם מצביעים נגד חיילי צה"ל. ובסוף מה קרה? הליכוד וכל המחנה התגייס ועמד על הרגליים האחוריות, והעלינו את זה מההצעה של הממשלה, מ-66% ל-75%. אבל עכשיו בחוק שהוא נטו לטובת החיילים, הראשון לברוח היה שר הביטחון. אחריו לברוח היה ראש הממשלה בכאילו,

ראש ממשלה על תקן של ראש ממשלה, היום יש יותר חזק ממנו בממשלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, ולפני כמה ימים האישה הכי חזקה בממשלה הזאת הייתה מי שמנהלת היום את מליאת הכנסת, ידידתי חברת הכנסת זועבי. היא לבד כופפה את הממשלה. היום לטובת חיילי צה"ל, לארגן הסעה מהבסיסים, מהבתים. הראשון לברוח הוא שר הביטחון. הרי אמרתם שטובת החיילים היא לנגד עיניכם, אדוני סגן שר הביטחון. אתה בטח תענה עכשיו, ותגיד לי אנחנו מעבירים כסף, יש תקציב, יש הסעות. השקרים הללו נמאסו על הציבור. הינה חוק נטו לחיילי צה"ל.

לא פוליטיקה, לא בכאילו ולא בנדמה לי. חוק הסעות לחיילי צה"ל. נראה אתכם עכשיו מצביעים בעד. הינה הכיסאות של כל הממשלה ריקים. אתמול אמרתם שאתם בעד חיילי צה"ל. הצביעות שאתם משדרים לציבור, בעצם הציבור הרבה יותר אינטליגנטי ממה שאתם חושבים, והציבור ישפוט. והיום אתה תעלה ותסביר לי שהחוק הזה לא צריך לעבור. שר הביטחון עלה אתמול, ראש הממשלה עלה אתמול, כולכם עליתם פה לדבר על זה. הצביעות הזו של הממשלה הזו בנושא הביטחון, כבר הוכחתם את זה. והיום המבחן האמיתי, אם אתם בעד החיילים או נגד החיילים. אבל הגרוע ביותר שהממשלה הזאת עשתה, בעיניי, זה דבר שאני הולך לדבר עליו עכשיו, גברתי היושבת-ראש, וזו ממשלת השמאל, זה כבר נושא אחר, גברתי, ממשלת השמאל של מרצ והעבודה.

עשו הרבה דברים גרועים בממשלה הזו, אבל מה שאני הולך לדבר עליו כרגע זה אולי הגרוע בדברים שעשתה הממשלה הזאת של מפלגות השמאל. את זה אנחנו חייבים למנוע, כולנו ביחד. שר הבריאות, יושב-ראש מרצ, מפלגה המתחזה למען זכויות האדם, מובילה את מדינת ישראל לחתום על אמנה, שעלולה לפגוע בפרטיות של כל אזרחי ישראל. הגרוע מכול, בעיניי, כחבר כנסת, זה ששר הבריאות הורוביץ הולך להעביר את סמכויות הכנסת לארגון הבריאות העולמי, שהתורמים הגדולים שלו הם תאגידי בריאות, קרנות של מיליארדרים, מדינות בעלות עניין בשליטה וכוח, למשל סין וארצות הברית. הכול נעשה במחשכים וללא דיון ציבורי, ללא תקשורת וללא שום דיון בנושא במליאה. מפלגת זכויות האדם מרצ והעומד בראשה, שר הבריאות ניצן הורוביץ, מובילים את ישראל לוותר על ריבונותה בזמן מגפה או חשש לאירוע. ישראל עשויה לחתום על אמנה בין-לאומית - - אין אמנה - - - - - שתעביר אחריות לטיפול במגפות לארגון הבריאות העולמי. מה על הפרק? טכניקות של סחיטה באיומים על כל מדינה שתצטרף לזה. - - - אדוני, לא אמרתי שחתמה, עלולה לחתום. אין אמנה כזאת - - - אתה משקר לאזרחי המדינה בוועדה שלך בכל יום בנוכחותי. לך אולי יש זכות לדבר, אבל לא להמשיך לשקר את הציבור. אז אם לא נוח לך, אתה יכול לצאת מהמליאה. אתה חושב שאתה צודק, כהרגלך. תמשיך לדבר. אפשר להשמיע דברי אמת, לא כל הזמן פייק, כמו שאתה מדבר בוועדה שלך. תמשיך לשקר בנושא הקורונה - - - בימים הללו ארגון הבריאות העולמי מקיים את ההתכנסות השנתית ה-75 בז'נבה. אחד הדברים שיעלו הוא הצעה לעדכון תקנות הבריאות הבין-לאומיות, תחת הכותרת: חיזוק המוכנות של ארגון הבריאות העולמי ויכולת התגובה שלו למצבי חירום רפואיים. התיקון הוצע על ידי ארצות הברית בינואר האחרון. מדובר על נגיסה בדמוקרטיה ובזכויות האדם שלנו. אני רוצה להביא בפניכם, חבריי חברי הכנסת, כמה סעיפים מתוך האמנה: כותרתו של חלק 5: מעקב. הכותרת של סעיף זה היא מעקב, כלומר דרישה שכל מדינה תפתח את היכולת לזהות,

ליידע ולדווח על אירועים כמפורט בתקנות בתוך חמש שנים. הבקשה היא שהמדינות יפתחו מערכות שמנטרות ומדווחות על מידע משדות תעופה, מעברי גבול, תשתיות מים ומזון ישירות לצוות המעקב של ארגון הבריאות העולמי. לצוותים הייעודיים תהיה היכולת לנטר מכולות,

ציוד ולבודד חשודים פוטנציאליים בהפצת מחלות. חלק 6, התראה, דן בדרישת המדינות לדווח על מאורע והמקור שלו, כשכל המידע עובר דרך ארגון הבריאות העולמי. סעיף זה מונה ארגונים שמחויבים בדיווח לארגון הבריאות העולמי ומבקש דוחות על מידע ריצוף גנטי. תודה רבה. אני מסיים, גברתי. חלק 9: דיווחים אחרים. ארגון הבריאות העולמי לא יהיה תלוי במדינה עצמה כדי לאמת התרחשות של אירוע בטריטוריה שלה ויוכל להסתמך על מקורות אחרים.

ארגון הבריאות העולמי יוכל להכריז על התרחשות אירוע, גם אם המדינה עצמה מכחישה או סותרת מידע זה, כאשר ארגון הבריאות העולמי רשאי לשמור את מקורות המידע חסויים. סעיף 10: אימות.

אני מסיים עוד שנייה. גברתי, זה מאוד חשוב. נכון, אבל כבר עברו יותר מעשר דקות. תראו באילו מילים הם משתמשים כאשר יש אירוע או חשד לאירוע במדינה: המדינה תידרש להוציא תגובה ראשונית או הודעה תוך 24 שעות, ואם לא, הם יספקו את המלצות, שעשויות לכלול הצעה לשנע כוח סיוע בין-לאומי.

אנשי ארגון הבריאות העולמי יכולים להחליט, במידה שיהיה פה משהו, על סגר, על הכול. זו אמנה שעתידה להיחתם - - חבר הכנסת, תודה רבה. - - לא אמרתי שמדינת ישראל חתמה. היא עלולה לחתום על זה - - חבר הכנסת, תודה רבה.

- - ללא דיון ציבורי, לא בכנסת. אני מסיים, גברתי. חבריי חברי הכנסת, לחתום, אפילו לחשוב על אירוע כזה, בואו נקבל את זכויות האדם של האו"ם, שבכל שני וחמישי מנגחות את ישראל. למה להפקיע את סמכות הכנסת העתידית בידי גוף לא נבחר?

הרי אתה שיקרת לציבור בוועדה שלך - - חבר הכנסת, חבר הכנסת, אתה כבר עברת - - - - - כל ימי כהונתך. אתה רמסת את זכויות האדם במדינה,

חבר הכנסת, בבקשה לסיים עכשיו. אתה שקרן, אתה ניצלת את כוחך. בבקשה לסיים. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת - - - - - - והעובדה, למרות - - - חבר הכנסת יברקן, לסיים עכשיו.

- - - אני הייתי לבד,

מולך ומול 119 - - - וישיב בשם הממשלה סגן השר חבר הכנסת אלון שוסטר. מכחיש קורונה, תרד.

אתה פשוט חצוף, תמשיך לשקר. האמת נחשפת.

די, די, מכחיש קורונה, תרד - - - סגן שר הביטחון אלון שוסטר: בראשית הדברים, אני רוצה לפרגן,

לחבר הכנסת יברקן על הדאגה,

אני אומר את זה בלי ציניות, לחיילי צה"ל. רק אני מבקש, במקביל, לכבד את המערכת המנוסה והאמונה, מערכת הביטחון, משרד הביטחון, צה"ל, שגם היא עושה לילות כימים לאותה מטרה. כל מילה שאומר תהיה אמת, היא לא תהיה שקר. אני אדגיש שבמסגרת המאמץ שאנחנו עושים לרווחת החיילים ותנאי השירות, בהקשר לתחבורה, צה"ל מפעיל שתי שלוחות, שתיהן נקראות שאטל, גם מערך הסעות של חברות אזרחיות, שמספק שירות מותאם לחיילי צה"ל, לוחמים ברובם, שמשרתים בבסיסים סגורים, בימים ראשון ושישי, יציאה וחזרה. חוץ מזה, יש יישומון, שנקרא באותו שם, שמאפשר ללוחמים וחיילים שמצויים בקורסי הכשרה להזמין מקומות נסיעה באותו מערך ההיסעים. צה"ל פועל להמשך פיתוח המערך הזה, שהוא מענה חלופי או מקביל למערך התחבורה הציבורית לאוכלוסיית החיילים הרלוונטית. בנוסף, לאחרונה נחתם הסכם בין משרד הביטחון לבין משרד התחבורה, שירחיב את המענה התחבורתי לחיילי צה"ל, לרבות העמדת פתרונות חליפיים לתחבורה ציבורית וצמצום עומס נסיעות חיילים בתחבורה הציבורית, לרבות ברכבת ישראל, באמצעות העמדת היסעים מטעם צה"ל. שוב: מערך נוסף, מקביל, שיתוגבר. עמדת משרד הביטחון היא כי המענה המרכזי להסעת חיילי צה"ל לבסיסים ובחזרה הוא מערך התחבורה הציבורית שפרוס ברחבי הארץ. תודה לאל ולקצב התפתחות הקורונה והווירוסים, אנחנו יכולים להירגע, והמערך הזה קיים וחי לצד מתן פתרונות נוספים במקרים הרלוונטיים. משרד הביטחון וצה"ל ימשיכו לפעול ביחד עם משרד התחבורה לשיפור המענה התחבורתי שניתן לחיילי צה"ל, במקומות שבהם נדרש שיפור, כדי להבטיח גם את האיכות וגם את התדירות של המענה התחבורתי לרווחתם של החיילים.

בכל מזג אוויר, גם אם יש מקום לשיפור, ותמיד יש מקום לשיפור, לתוספת קווים, לתחבורה בטיחותית כמובן והולמת, אין מקום לקדם את המהלך באמצעות חקיקה, והממשלה מתנגדת להסדרים המוצעים בהצעת החוק. הנושא לא מתאים לחקיקה, אלא לפתרונות אופרטיביים של ממלאי התפקידים השונים במערכת הביטחון ובמשרד התחבורה.

אני מציע כי מליאת הכנסת תדחה את הצעת החוק, שכאמור כוונתה טובה, ותוריד אותה מסדר-היום. תודה. תודה רבה לסגן השר, וכעת אנחנו נעבור - - - בבקשה. בבקשה, אבל שלוש דקות על הדקה, כי יכולתי לסגור לך את המיקרופון על מה שעשית, אז בבקשה. גברתי, במקום לסגור לי את המיקרופון, יכולת להגיד לחבר הכנסת לא להפריע לי.

אף אחד לא הפריע לך. סליחה, עם כל הכבוד, אז בבקשה.

התחלתי עכשיו את שלוש הדקות.

אדוני סגן השר, ראשית תודה רבה על המילים, ואכן אני עושה זאת, את החוק הזה, מתוך דאגה אמיתית, גם כקצין, גם כחייל. אני מכיר את המסלול הזה, ואני חושב שהדבר הזה הוא לא פוליטי, אין לי עניין. לו רציתי להפוך את זה לפוליטי לא הייתי מושך אותו

משכתי אותו לבקשתכם, שתדברו איתי. עד הרגע הזה אף אחד לא דיבר איתי. לכן אני מעלה אותו, על מנת למצוא פתרון. אם מה שאתה אומר הוא נכון, ואני מכיר את מה שאתה אומר בפועל, הוא מתבצע, אבל עדיין את הדוחק שיש ברכבות ובאוטובוסים אנחנו רואים יום-יום בימי ראשון, אני לא חי בחלל. כולנו רואים את זה. ואני מקווה מאוד שנוכל להצליח למצוא פתרון לחיילים. ואדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב, אני מבקש ממך להתנצל בפניי על מה שאמרת עכשיו.

אתה מכחיש קורונה. אתה לא תעמוד על הדוכן ותאמר לי "שקרן". אתה מכחיש קורונה ואתה מפיץ פייק ניוז מעל במת הכנסת. אני מאוד שמח שאמרת - - - ולך תבדוק את הפייק ניוז שאתה כרגע הפצת. חבר הכנסת קריב, בבקשה, בוא נקשיב. אני מאוד שמח שחזרת על מה שאתה אומר כרגע, ואני כבר אדע ואחשוב מה לעשות עם זה.

אדוני, את הדקה וחצי שאולי יש לי אני אקדיש לך. פשוט שיכרון הכוח עלה לך לראש, ואתה פשוט מנצל את הבמה שלך להמשיך להתנגח אולי באדם היחיד, באדם הבודד שמשמיע קול של מיליונים במדינה הזאת. מיליונים? קול של מיליונים. אני מבטיח לך שאם אתה ואני נסתובב ברחוב כדי לראות למי יש יותר תמיכה, אתה תמצא אולי מהמשפחה הגרעינית שלך. כל הכבוד.

אתה - - - מקבל תמיכה - - - בנושא הקורונה. אתה בכנסת הזאת ללא תמיכה ציבורית, אז אתה לא תטיף לי מוסר.

אדוני, שב, שב. אתה שב בשקט. חבר הכנסת קריב.

ומפיץ פייק ניוז. תודה שאמרת את זה. אני שמח. תודה שאמרת את זה. חבר הכנסת קריב, בבקשה להקשיב. מכחיש קורונה.

שטויות, אני כבר אדע מה לעשות עם זה.

אני מגיב לך על זה כי אתה אומר את זה בפומבי. ואתה פשוט, אני לא רוצה להתבטא במילים שאתה כרגע מתבטא.

- - - תבוא ותתנצל,

הצעת החוק אינה מתקבלת. אנחנו עוברים כעת להצעת חוק הכשרה מקצועית ישירה לעולים, התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הדיון נסב כעת על הצעת חוק הכשרה מקצועית ישירה לעולים, שאותה יזמתי יחד עם חברי כנסת נוספים. מטרת החוק היא לסייע לעולים החדשים להתאקלם בארץ ישראל בדרך הטובה, תוך השתלבות בשוק העבודה. הצעת החוק המדוברת קובעת שכל עולה חדש בישראל מגיל 30 יהא זכאי לעבור הכשרה מקצועית, במגוון מקצועות שבהם העולים ירצו להתמקצע, ועם סיום הלימודים אותו עולה לומד יקבל תעודת מקצוע, שתגרום להשתלבותו בתעסוקה הישראלית. ההצעה קובעת כי מימון שכר הלימודים יתחלק באופן שווה בין המדינה לעולה, כך שמחצית המימון של ההכשרה תהיה על חשבון אוצר המדינה, ומחציתה על חשבון העולה הלומד. עוד מוצע בהצעת החוק כי אם העולה מתגורר בפריפריה, באזור עדיפות לאומית, הוא יהיה זכאי להשתתפות המדינה בשכר לימוד המקצוע בגובה של 80% מדמי ההכשרה. עוד בהצעת החוק: במקביל להשתתפות המדינה בהכשרת העולה בלימודי המקצוע, תשתתף המדינה בעלות שכר העסקת העולה כעובד במשק הישראלי למשך שנה אחת בלבד, שתשולם ישירות למעסיק, עד ב-50% מהשכר הממוצע במשק, ואם אותו עולה מתגורר בפריפריה, או באזור עדיפות לאומית, תשתתף המדינה בעלות שכר העסקה של אותו עולה למשך שנה אחת, שתשולם ישירות למעסיק, עד ב-80% מהשכר הממוצע במשק. בהצעת החוק נקבע כי שר הכלכלה והתעשייה יהיה ממונה על ביצועו של חוק זה,

בהתייעצות עם השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. חבריי חברי הכנסת, עד כאן הבאתי בפניכם את הצעת החוק שאבקש לחוקק בעזרתכם למען העולים לישראל והשתלבותם בתעסוקה הישראלית. אני אתן הסבר קצת יותר רחב על החוק הזה, ואני אגלה לכם מתי ואיפה נולדה הצעת החוק המדוברת. מאז תחילת כהונתי כחבר כנסת המייצג את עולי צרפת בכנסת, התחלתי לרדת אל השטח מדי שבוע יחד עם צוות לשכתי ולקבל קהל בקהילות עולי צרפת בערים ברחבי הארץ כדי לשמוע את הבעיות שאיתן הם מתמודדים ולנסות לעזור ולסייע להם. ואני אומר לכם, חברים, בלא גוזמה, שכמעט כל פנייה שנייה עסקה בנושא תעסוקה. טיפלנו בפניות אלו כפלסטר על מכה. כשהבנתי שזו בעיה קשה שאיתה מתמודדים העולים, בנוסף לבעיות הביורוקרטיות השונות שאיתן מתמודדים העולים, כמו בעיות השפה, ההסתגלות לחברה ועוד, החלטתי שצריך לטפל בשורש הבעיה כדי לתת לעולה מזור בנושא התעסוקה, ולכך נועדה הצעת החוק שלי. במשך שנים הגיעו לישראל, ועוד עתידים להגיע, בעזרת השם, עולים חדשים. העולים הללו הם בעלי מקצועות שונים, שמתקשים למצוא עבודה בתחומי הכשרתם ועיסוקם. המצב כיום הוא שחלק מהעולים החדשים נותרים ללא תעסוקה ההולמת את הכשרתם מארץ מוצאם. במרבית המקרים הדבר מעודד גם את חזרתם לארץ מוצאם. לצערי ייתכן כי ההגירה השלילית שאנו עדים לה כיום היא תוצאה ישירה של הזנחת העולים בתחום התעסוקה. לכך, חבריי, הצעת החוק שלי נועדה לתת אפשרות לעולים ללמוד הכשרה מקצועית, במטרה לשלבם בתעסוקה הישראלית. זה לא סוד שמדינת ישראל היא מדינה מעודדת עלייה, שמשקיעה משאבים רבים לעידוד עלייה, דרך הסוכנות, ירידי עלייה, משרד העלייה והקליטה ועוד. כדאי שמדינת ישראל תאמץ את הצעתי ותדאג לשילוב העולים החדשים בשוק העבודה, על ידי הכשרתם בתחומים השונים הפועלים בישראל. אין ספק שמהלך כזה יעודד עלייה לישראל והגירה לאזורים השונים בארץ, ובכללם לפריפריה ולאזורים עם עדיפות לאומית גבוהה. אני עדיין מאמין שדרך המלך היא לקדם את חוק הכרת התארים של העולים, שבהם הם התמקצעו ועסקו בארץ מוצאם, אך הדרך לשם,

עדיין ארוכה. לעת עתה אני חושב שהצעת החוק הזו תיתן מענה על צורכי העולים בטווח המיידי, תעודד את שילובם בתעסוקה, וההשקעה שמדינת ישראל תשקיע בהם תחזור לקופת המדינה בכפל כפליים, בעסקים שיפתחו העולים ובהעסקת העולים הרבים שהחוק יטיב בעבורם. אני שב וקורא לחבריי לבית הזה: עשו למען העולים לישראל, הצטרפו להצעת החוק הזו, שתיתן מזור ומרפא למשפחות העולים לישראל לקליטה נכונה ויישוב טוב. גברתי היושבת בראש, לאחר התייעצות עם שרת העלייה והקליטה, החלטנו שתשובה והצבעה על החוק יהיו במועד מאוחר יותר.

אם כן, תשובה והצבעה במועד אחר. כעת אנחנו עוברים להצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הסדרי ראייה לדודים ודודות), התשפ"ב 2021, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, בבקשה. הנמקה מהמקום.

מעניינת, שאולי לימים היא גם תהפוך למשהו מעניין. אני שמח שמשרד המשפטים והשר הסכימו לגביה. החקיקה אומרת דבר פשוט: יש מקרים שבהם אחד מבני הזוג, לצערנו הרב, הולך לעולמו, ואז נוצר מצב שהדודים אינם יכולים לפגוש את האחיינים שלהם, במקרה שאין סבא או סבתא בחיים מהצד של הנפטר. זה גרם להרבה מאוד מקרים, שבהם היה סוג כזה של ניכור כלפי הדודים בגלל מאבקי ירושה, בגלל

להרבה מאוד מהילדים לא היה יותר קשר עם בני המשפחה שלהם מן הצד של הנפטר, או במקרה הזה,

החקיקה הזו אמורה להביא לשינוי. היא תביא לכך שבית המשפט יוכל להתיר מפגש בין דודים לאחיינים שלהם, גם אם הסבים והסבתות לא בחיים,

שעובד סוציאלי ובית המשפט ימצאו לנכון שהמפגשים האלה מועילים לקטינים. אני מצפה מכולם ומקווה שתתמכו בהצעת החוק.

תודה רבה, חבר הכנסת זוהר. משיב בשם הממשלה השר הנדל. בבקשה. תודה רבה,

הכלל הקבוע בסעיף 14 לחוק, אנחנו על החוק הזה,

שלך, הוא כי הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, ולהם האוטונומיה ההורית לקבל החלטות בעבור ילדיהם. אני אעשה את זה בקצרה. הצעת חוק באה לתת מענה באותם מקרים נדירים וייחודיים של טרגדיות אנושיות שבהן נפטר הורה של קטין וכן נפטרו הורי ההורה, ועובר לפטירת ההורה או הורי ההורה התקיים קשר ייחודי ומיטיב בין הקטין לדודיו. במקרים אלה יוכל בית המשפט, בהתאם לשיקול דעתו, ואם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין,

בבקשת אֶחָיו של המת בעניין הקשר בינם לבין הקטין. לאור האמור מתבקשת הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה, השר. כעת אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הסדרי ראייה לדודים ודודות), התשפ"ב 2021, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. ובכן, שמונה בעד. אין מתנגדים או נמנעים. להוסיף את חבר הכנסת טייב, בבקשה, לפרוטוקול. הצעת החוק עברה, והיא עוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כעת אנחנו עוברים להצעת החוק האחרונה על סדר-היום: הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון, איסור מלכודות דבק), התשפ"ב 2022, של חברות הכנסת גילה גמליאל וגבי לסקי. מנמקת מהמקום, בבקשה. תודה. גברתי היושבת-ראש, השר, חברות וחברי הכנסת, ראשית, בפתח דבריי,

יועצת ראש הממשלה לשעבר, על עשייה ממש ברוכה בסוגית הטיפול בבעלי החיים ובזכויות שלהם. על בסיס זה הגשתי את הצעת החוק החשובה כל כך הזו. אני רוצה לברך את חברת הכנסת לסקי, שהצטרפה לחוק. באופן כללי חשוב לי לציין שעשינו היסטוריה: הפכנו את ישראל למדינה הראשונה בעולם שאוסרת סחר בפרוות למטרות אופנה. זה היה צדק היסטורי. ביצעתי את המהלך הזה בזמן כהונתי כשרה. הוספנו הרבה דברים, גם את דקר אלכסנדרוני, דקר הסלעים, כמינים מוגנים, וגם הנושא שהיום אנחנו חייבים לדבר עליו ולהצביע בעדו, ההתעללות ממש בבעלי חיים, שבה אנחנו פוגעים פגיעה קשה מאוד ומוות מייסר מאוד. היופי ביהדות, שמדברת על שחיטה כשרה, בין היתר הדברים, זה למנוע את הסבל הקשה כל כך של בעלי החיים. ועל כך גם כאן חשוב לציין שאנחנו חייבים ומחויבים, בעבור החיות, למנוע את ההרג הבלתי-נתפס והבלתי-נסבל, שבו כל האמצעים שמנסים לפגוע באותן חיות, הדבק הזה, שפוגע, התעללות ממש, סבל בלתי פוסק, צריך להיעצר. המלכודות הללו הן אומנם זולות, אבל יש גם אלטרנטיבות שגם הן זולות וניתנות לכל בית, ויהיה ניתן לקדם את זה ולא לפגוע, כמו שזה קורה היום, בצורה לא אנושית בעליל. תודה רבה. צריך לזכור שבעלי החיים, גם בהקשרים הללו, גם אם רוצים למנוע מצבים של טרדה בתוך בתים, יש אלטרנטיבות ולא צריך את המדבקות הללו, שפוגעות בהם פגיעה ממש אנושה ולא אנושית.

תודה רבה, חברת הכנסת גמליאל. משיב בשם הממשלה השר הנדל.

אני רואה, אני רוצה לברך את חברת הכנסת גמליאל על ההצעה. יש פעמים שבהן אפשר להסכים, וזו הצעה מהסוג הזה. לכן הקואליציה תתמוך. את דבריי לאותו אדם, שאני לא אזכיר את שמו, אני אגיד בפעם הבאה. תודה רבה על הענייניות. תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן ירצה להתנגד. בבקשה, שלוש דקות.

רק ענייניות. אנחנו עכשיו בסוף היום.

אני רוצה לבדוק בדיוק מי נמצא פה. להזכיר כל שם. לא לדלג על אף אחד כדי שיהיה הרבה - - - לא, לא להזכיר שמות.

בלי שמות, בלי שמות. ינון, בלי שמות. החוק הזה הוא בתמיכת ממשלה, והוא ככל הנראה יעבור, לפחות בטרומית. אבל אני חושב שאנחנו זורקים, מרוב הגנה על בעלי חיים, אנחנו שוכחים בני אדם. שוכחים את בני האדם, חושבים כל הזמן איך, להגן על בעלי חיים זה חשוב.

מעבר לפרקטיקה, אני לא יודע כמה מהאנשים גרים בבנייני קומות ומבינים מה זה עכברים ואיזה נזק זה, ולפעמים גם סכנה בריאותית וילדים שננשכים, ומחלות שעוברות, זה לא פינוק. מלכודת עכברים היא לא פינוק, לפעמים היא אפילו מצרך בסיסי. קל להגיד: תקנה משהו יותר יקר. קל להגיד כשאין לך 30 40 עכברים בבית, כי אתה גר בשכונה

סליחה על הצרפתית. קל מאוד להגיד למישהו: בוא תקנה מלכודות יותר יקרות, כשזה יכול להיות גם 30 ו-40 מלכודות בחודש, וזה דבר שיכול להצטבר. - - - כן, נכון, אז בואו נייקר ואז נציע חוק שנסבסד. יש לי הצעה יותר טובה, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה.

ואני - - - יש לי הצעה יותר טובה. מייד אחרי שנייקר את המלכודות, נקבע ועדה לסבסוד עם מבחני הכנסה, מועצה עם 21 חברים, כמו מועצת הלול. - - - נכניס אליה נציגים מארגונים של חברה אזרחית פלוס נציגי שלושה משרדי ממשלה ונציג הסוכנות היהודית. יש על מה לדבר. אחרי שנקים את המועצה הזאת, שתוכל להקים גם ועדות משנה לטובת דיונים במלכודות דבק עכברים ומידת הסבסוד שכל משפחה תקבל, מארג פקידות שיוכל לבצע את הבדיקות הנדרשות לטובת הסבסוד, ואז אנחנו נוכל סוף-סוף להגן. הינה - - - ומינהלת מיוחדת שתוקם כיחידת סמך כדי לשמור על הסבסוד הראוי למלכודות העכברים. בקיצור, אולי נציל עכבר.

אני לא יודע אם יצא לכם לראות איך עובדות מלכודות אחרות של עכברים, זה לא כיף. לא כיף לעכבר להיות במלכודת, בין שהוא נדבק ובין שהוא מדביק. ולכן, אני ממש, סליחה, שנייה, בלי החיוכים: רבותיי, לכל חוק שאנחנו מחוקקים יש שתי השלכות לפני שקראנו מה כתוב בו: אחת, פגיעה בחירות, שתיים, הוספת עלויות, ביורוקרטיה ונזקים לאזרחים, לכל חוק בעולם.

עושה טובה לכמה עכברים. אני לא בטוח כמה זה טובה. כאמור, בלי תיאורים פלסטיים לבקשת היושבת-ראש. הוא עושה טובה לכמה עכברים, עושה הרבה מאוד נזק להרבה מאוד אנשים, תעזבו אותנו מהחקקת. תשאירו קצת חופש לאנשים. אגב, חקקת זו מחלה, ויש עוד מחלה שנקראת עכברת, תאמינו או לא. אז יש פה מחלה כפולה: חקקת ועכברת.

- - - גברתי היושבת-ראש, השר וחברי וחברות הכנסת, אני אשיב לחבר הכנסת רוטמן. כולנו מכירים את מלכודות הדבק האלו. אותם משטחים עם שכבת דבק שלא מתייבש. כשבעל החיים דורך על המלכודת, הוא נכנס הישר אל תוך הגיהינום. אני פרסמתי רק השבוע את התמונות המזעזעות, שלא השאירו אף אחת ואף אחד מכם אדישים. השערות של בעלי החיים, השערות - - רגע,

- - - - - השערות נתלשות, העור נחשף, העצמות נשברות. לעיתים בעלי החיים נושכים את עצמם על מנת להשתחרר מהמלכודות הללו, וכל ייסורי התופת הללו, לפחות ביהדות, כפי שאני גדלתי בה וספגתי אותה, קל וחומר בסוגיית הכשרות, הרעיון הוא תמיד למנוע את הסבל העצום הזה כנגד החיות. אז אפשר לשנות את המצב הזה. הצעת החוק תאסור לכידת בעלי חיים באמצעות דבק ומכירה, שיווק וייצור של כל אותן מלכודות דבק. תשאל: ואיך ניתן להרחיק בעלי חיים מכרסמים בדרכים אחרות? בראש ובראשונה ניתן לעשות זאת באמצעות חסימת מעברים, הרחקת גורמים המפתים אותם, כמו מזון בכלים לא אטומים, שיוצרים את הקינון במקומות הללו, ישנן גם שיטות אחרות, גם זולות והרבה פחות אכזריות ואפילו יעילות על מנת למנוע את זה. אני חושבת שבהקשר הזה אנחנו עשינו הרבה דברים בסוגיות הגנה על החיות, גם על חיות הבר שלנו. אנחנו חייבים להבין שזה דבר מתבקש. אותה סוגיה הייתה לי כשהייתי השרה להגנת הסביבה מול קופי מזור, כשהתייחסו לקופים שהיו פעם כאן תחת ניסויים, עשו עליהם ניסיונות נוראיים ולא אנושיים, עיקרו קופות ועשו מזה מחזות נוראיים. בהיבט הזה, לדאוג להם לפחות, עד מותם, לאזור שבו הם יוכלו לחיות את החיים ברווחה. הייתה לי את הזכות לקדם גם את זה. אני חושבת שבראש ובראשונה, אם אנחנו רוצים להיות בני אדם, הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות הם המינימום הנדרש על מנת לא להתעלל בבעלי חיים.

לחברת הכנסת גמליאל. אנחנו כעת עוברים להצבעה, בבקשה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון,

לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. ובכן, שמונה בעד, אין אף מתנגד או נמנע.

אנחנו עוברים כעת לפרק של הצעות דחופות ורגילות לסדר-היום. אנחנו מתחילים בהצעה רגילה לסדר-היום בנושא הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת הכשלים באירועי ל"ג בעומר במירון,

של חבר הכנסת מאיר פרוש. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, השעה מאוחרת ואשתדל לקצר. מה שלא קולטים בשלוש דקות, בחמש דקות, גם אם אני ארחיב זה לא יעזור. מסכימה בהחלט. בגלל האסון הנורא שקרה לפני שנה במירון הוקמה ועדת החקירה הממלכתית. לנו היו חילוקי דעות לעצם העניין, אבל ועדת החקירה החלה בפעילותה וגם פרסמה המלצות ביניים. כל אחד מבין שההמלצות של ועדת החקירה אמורות להיות מכוונות דרך. לפי בדיקות שנעשו על ידי גורמים מקצועיים והובאו לפני ועדת החקירה, ההמלצה שלה הייתה שאפשר שבמרכז ההר במירון יהיו בכל רגע נתון בל"ג בעומר כ-20,000 איש, כפוף לקביעת יעד עדכני. המלצה נוספת של ועדת החקירה הייתה שהממשלה תמנה שר אחראי שימנה פרויקטור, מי שהיה בשעתו השר לענייני דתות. הממשלה קבעה שמתן כהנא הוא האחראי, והוא מינה פרויקטור. במתווה שגיבש הפרויקטור הוא סיכם, לא על דעתנו, אבל הוא סיכם, שבכל רגע נתון יהיו במעלה ההר ובמתחם הציון כ-16,000 איש, אולם בשעת ההדלקה יהיו רק 6,000 איש. אני לא אלאה אתכם בשאלות שאני שאלתי במהלך הזמן: למה 16,000, ולמה זה ירד ל-6,000 בשעת ההדלקה, אבל ועדת החקירה בהמלצות הביניים קובעת בין השאר שהאירוע בל"ג בעומר הוא מורכב והוא דורש תיאום עם כמה וכמה גורמים, ויש בהחלט אמירה לגבי העובדה שצריך גם לתאם, כמו שמתאמים עם כולם, עם קבוצת החסידויות. ל"ג בעומר במירון זה חג עם מסורת רבת שנים, ובה משתתפים מדי שנה מאות אלפים. חלקם באים להתפלל בציון, חלקם משתתפים בהדלקה המרכזית, חלקם משתתפים באירועים של האדמו"רים והרבנים, חלקם באים לריקודים, ואלפים רבים

לקיים את המסורת של חלאקה לילדים מעל

או בגיל שלוש. אני שוב מזכיר ואומר: ועדת החקירה בהמלצות הביניים אמרה שהשנה יגיעו בעיקר רק באוטובוסים, ולכן היו צריכים להכין חניונים. ועדת החקירה המליצה לנקות במעלה ההר במירון שטחים נוספים, ולא לאפשר שם משפחות, שהיו בעבר מתיישבות על חלק במעלה ההר, ולפנות את השטחים,הכול כדי שיוכלו לקלוט ההמונים. ועדת החקירה קבעה, עוד לפני שסיימו לנקות את כל השטח, שלפי, מה שאמרתי קודם, הגורמים המקצועיים הביאו בפניה,

שצריך לקבוע יעד עדכני. אז הם כבר אמרו שאפשר להגיע ל-20,000. ועדת החקירה קבעה גם שבמקרה של חילוקי דעות השר האחראי הוא הקובע, הוא זה שצריך להכריע. מיותר לומר שוועדת החקירה, ואף אחד לא חלק על זה, קבעה שהכול צריך להיעשות עם מהנדס בטיחות. והינה אנחנו מגלים שלמרות ההכוונה של ועדת החקירה ל-20,000 בכל רגע נתון, כמובן עם יעד עדכני, יעד עדכני יכול גם להיות יותר, מכיוון שמפנים עוד שטחים, והמטרה של הפינוי, כמו שכתוב בהמלצות שלה, היא שיוכלו לקלוט המונים, למרות ההכוונה הזו, ולמרות שנכפה עלינו, כנראה בגלל קביעת המשטרה שזה לא יהיה 20,000, רק 16,000 איש בכל רגע נתון, מתברר כעת שלא הייתה שעה אחת במהלך היממה של ל"ג בעומר שבה היו על ההר יותר מ-9,000 איש, ואנחנו לא יודעים למה. ואנחנו שואלים: למה המשטרה נצמדה לחוות דעת של מהנדס בטיחות אחד ודחתה המלצות של מהנדס בטיחות בעל שם, כשרק ביום העצמאות האחרון, בשנת ה-74 לקום המדינה, יום העצמאות ויום הזיכרון, אותו מהנדס בטיחות אישר יותר מ-60 אירועים? ואני שואל: מי הסמיך את המשטרה להרוס ולעקור לנו את החגיגה של 200,000 איש שמגיעים למירון בכל שנה לחגוג בל"ג בעומר? מדוע הפרויקטור לא הכשיר את החניונים לבני אדם?

שיעלה לכאן השר ויכחיש את המספרים או את העובדות, אבל זה הרי ברור לכולם שאלפים נתקעו בחניונים, לא עם מים, לא עם הצללה, לא עם שירותים, שעות נשארו שם. אלפים גם לא יכלו להיכנס למירון. גם אם מישהו יגיד שהמשטרה קבעה, איך היא קבעה דבר כזה, כאשר אפשר רק במעלה ההר במתחמי ציון 16,000? אני כבר לא מדבר על מה שאפשר במושב, במושב יש עשרות דונמים. המשטרה סגרה את מירון, ואני לא בא להגן על מי שפועל באלימות או שובר רכוש של המדינה, זה ממש לא העניין. יכול להיות שזה עניין, זה לא בסדר, יכול להיות שבגלל זה המשטרה התקפלה, אבל עד שהיא התקפלה, מי הסמיך אותה לעקור לנו את החגיגה? מי הסמיך אותה לסגור את מירון? חוץ מאשר אלפים שלא יכלו להיכנס למירון, עשרות אלפים לא יכלו לרכוש כרטיסים, ואף אחד לא יודע איך זה עבד בדיוק. גם אם השר יסביר לנו עכשיו איך זה בדיוק עבד לא רכשו 100,000 כרטיסים, לא רכשו 140,000 כרטיסים, אני לא יודע כמה רכשו. מותר לנו, לחברי הכנסת, לפחות ציבור גדול מתעניין מאוד במה שקורה במירון, זה המקום השני אחרי הכותל המערבי שבאים אליו מאות אלפים מדי שנה. אז מותר לנו כחברי כנסת, ולא רק מותר, אלא גם חובה שלנו, לפקח על עבודת משרדי הממשלה. אני לעצמי אומר, אני לא רוצה שהשר יכחיש או יסכים, אני בטוח שגם השר היה רוצה, לו היו לו יותר כוח או יותר עוצמה - - - סגן השר.

אמרתי קודם כשלא היית, אמרתי שהוא היה קודם. עכשיו הוא סגן שר. אבל אני בטוח שגם הוא היה רוצה כוח, כי שמה? להישאר כך כדי שאף אחד לא יהיה מרוצה? כל אחד מבין שעכשיו, שנה אחרי האסון, זה צריך להיות שונה, זה צריך להיות עם מהנדס בטיחות, אבל אנחנו רוצים לדעת, אני מציע שלצורך העניין הזה הכנסת תחליט על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שאליה יזמינו את נציגי משרד התחבורה, את נציגי משרד הדתות, את נציגי המשרד לביטחון פנים,

את כל הגורמים הרלוונטיים כדי שנבדוק ותהיה לנו האפשרות לתת לציבור תשובות: מי הרס, מי עקר לציבור המאמין הדתי החרדי את החג הזה. אני עומד בעוד משפט לסיים. גם סגן השר וגם המשטרה אמרו, ואני אומר לכם שזה לא כך, הם אמרו: תן לנו השנה לעבור, בשנה הבאה אנחנו נוכל לשפר. אני אומר כאן: אם לא יהיה מי שיודה על הטעויות שהוא עשה, לא יהיה מפקד מחוז חדש שיגיד: אני עושה, ואני מעלה להר יותר אנשים מבשנה שעברה, מה אכפת לו שזה נראה כך? למה שיסכים שיהיו יותר? אם אפשר לסגור, אפשר לסגור, אם אפשר למנוע קניית כרטיסים, ימנעו. אם תהיה ועדת חקירה, ואני לא אומר חלילה כדי להתנגח, אלא כדי לדעת מי פה לא נתן שתהיה חגיגה במסגרת היכולות, במסגרת מה שמהנדס הבטיחות מאשר, ולא להיצמד לאחד, אותו אחד שהרס לציבור הדתי המאמין החרדי את החגיגה שקוראים לה ל"ג בעומר. אני מציע שהכנסת תאשר הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. תודה רבה. משיב חבר הכנסת מתן כהנא, סגן השר בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהילולת מירון השנה היו לנו שני יעדים, לכל מי שארגן את זה: היעד הראשון והחשוב ביותר היה אפס הרוגים ופצועים קשה ובינוני, והיעד השני, חוויה חיובית לכל מי שמגיע להילולה. ביעד הראשון של אפס הרוגים, לשמחתי הרבה, עמדנו, ביעד השני של חוויה חיובית לאלה שמגיעים,

לצערי שלא עמדנו, והתוצאה הסופית הייתה לא טובה, כאשר אפשר לומר שעד יום חמישי בשעה 14:00 היינו סבירים מינוס, ומהשעה הזו לא הצלחנו להמשיך לעמוד במתווה שאותו תכננו. זאת התוצאה הסופית, ואי-אפשר לחמוק ממנה. אני כן רוצה להגיד, שהבקשה שלך היום, חבר הכנסת פרוש, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית - - - - - - אמרתי, אני לא חושב שאתה תשמע אותי מנסה להתחמק פה ממשהו בדקות הקרובות. אני חושב שהבקשה היא די מוזרה אל מול זה שבשנה שעברה עם 45 הרוגים הייתם נגד ועדת חקירה, ועכשיו מול מתווה - - - פרלמנטרית. אני רוצה להציע לך את הדבר הבא, חבר הכנסת פרוש, הצעה די מעשית. בסוף אנחנו הולכים עכשיו לתחקיר במשרד של כל הגופים שהיו בחלק מההכנות האלה. אני מתכוון שזה יהיה תחקיר מאוד מאוד מעמיק של כל התכנון, של המתווה, של הביצוע,

מתכוונים - - - לחקור את - - - תראה, תשמע מה ההצעה. אנחנו מכוונים להפיץ את התחקיר הזה בעוד כחודש עד שישה שבועות, ואני מציע לך, חבר הכנסת פרוש, להמתין, לראות את התחקיר הזה

אם תחשוב, חס ושלום, שלא נגענו בנקודות או ניסינו להסתיר משהו,

אז תבוא עם ההצעה הזאת שוב פעם. המסקנות יחייבו במשהו את המשטרה? המסקנות - - - אתה יכול בתחקיר - - - רגע, אני מתכוון, בעזרת השם, אני אגיד לך מה אני מתכנן, חבר הכנסת מקלב. אני מתכנן שיהיה תחקיר מאוד מעמיק,

רק אומר כמה דברים, ובעזרת השם גם נמליץ המלצות לשנה הבאה, ברור שכך. אני רוצה להגיד כמה דברים כדי להכניס, חבר הכנסת פרוש,

שאלת אז - - - - - - אני רוצה להכניס את זה לאיזושהי מסגרת. אנחנו אמרנו כל הזמן, וגם אתה אמרת פה, שלכולם היה ברור שההילולה השנה תהיה שונה ממה שהיה, וגם כנראה תהיה שונה ממה שיהיה. ולמה שונה ממה שהיה ומה שיהיה? כי צריכים לזכור שהשנה ההילולה הופקה תוך כדי שוועדת החקירה עדיין עובדת ולא הגישה את המסקנות הסופיות שלה, וזה השאיר לקונות בהרבה מאוד מקומות, למשל מצב בעלות מאוד לא ברור על מה שקורה בהר.

שכל דבר שרצינו לעשות בהר, לא היה ברור איך אפשר לעשות את זה. אפשר, אסור, מותר? ממי צריך לקבל רשות? מי צריך לאשר את זה? כל דבר שם היה בלקונה. זה לא קשור לוועדת החקירה.

חבר'ה, ודאי שזה קשור, כי ועדת החקירה יושבת עכשיו על המדוכה, והיא אמורה לבוא עם המלצות, איזה מתווה של בעלות צריך להיות על ההר. - - - הדבר הבא זה שהייתה לקונה, יש לקונה חוקית לגבי איך מפיקים אירועים דתיים. הרי כולכם יודעים שיש הבדל בין לארגן הופעה של מרדכי בן דוד בפארק הירקון לבין אירוע דתי. מה ההבדל הגדול? שכשמישהו מביא את מרדכי בן דוד לפארק הירקון אז זה גורם עסקי שהחליט להביא את מרדכי בן דוד לפארק הירקון, יש לו חובות על פי חוק והוא חייב לעמוד בסט של חובות. כולכם יודעים שעדיין במדינת ישראל אין חוק שמגדיר איך מפיקים אירוע דתי. עכשיו, מה מיוחד באירוע דתי? את מרדכי בן דוד אתה מחליט להביא או מחליט לא להביא. אבל ברכת כוהנים, סליחות, זה אירוע דתי. תקשיב, חבר הכנסת מקלב, אין, אין הגדרה. עכשיו, זו לקונה. מה הבעיה בלקונה - - - הר הבית, הר הבית מה זה? אני אומר לך שגם שם אין עדיין את הדבר הזה. - - - לא צריכים להתנגח עכשיו.

אנחנו לא מתנגחים עכשיו, אני רק אומר לכם שבסוף אירוע דתי יקרה בין שתרצה ובין שלא תרצה, ולכן צריכים להיערך אליו אחרת. השנה בהילולה הזו, וזה לא בהכרח מה שיקרה בשנה הבאה, כולנו עבדנו תחת האילוצים או תחת המסגרת שהגדירה לנו ועדת החקירה, ואתם תכף תראו שאנחנו צריכים לבדוק אם המסגרת שוועדת החקירה הגדירה לנו התאימה או לא. עכשיו, אני לא חושב שיש פה מישהו אחד במשכן שחושב שהשנה יכולנו לעבוד שלא תחת המסגרת שוועדת החקירה הגדירה. את כל הדברים האלה אמרתי לא כדי לחפש תירוצים אלא כדי להגדיר לכם את הכיוון שאליו התחקיר שלנו הולך.

- - - גם ועדת חקירה וגם אנשים שיודעים. הכמות של האנשים שהייתה אמורה להיות, 16,000, מהתחלה לא היו 16,000. אני אדבר על זה,

תאמין לי, אני לא מתכוון להתחמק מכלום. אני אסביר לכם משהו, אם נתחמק עכשיו מהמציאות, בשנה הבאה זה שוב פעם יתפקשש, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להסתיר את המציאות.

לא משנה מי זה יהיה, לא משנה מי זה יהיה,

כדאי מאוד שיהיה תחקיר מאוד מאוד מעמיק של מה שהיה כדי שבשנה הבאה מי שלא יהיה אחראי על זה יעשה את זה כמו שצריך. לא היה צריך תחקיר, צפינו את זה מראש.

עכשיו אני אומר לכם - - - אמרו לאנשים לא לבוא. חלק אחד של התחקיר, בהינתן מה שאמרתי לכם, שהיה את המתווה של ועדת החקירה והיה ברור שהשנה כולם עובדים תחתיו, אני אומר לכם שאנחנו צריכים לבדוק לעומק, חבר הכנסת אשר.

- - - חבר הכנסת אשר, אני חושבת שיש לסגן השר - - - חבר הכנסת יעקב אשר, גם בתוך המתווה שהוגדר לנו יש דברים שעשינו לא מספיק טוב, יש דברים שעשינו לא מספיק טוב: יותר צל בחניונים, יותר מים בחניונים, יותר צל על ההר עצמו. יש דברים שבלי קשר למתווה היינו צריכים לעשות יותר טוב כדי שהדברים ייראו אחרת, או למשל - - - אתה מודה שהכניסו 60 מיליון שקלים, אבל בשביל צל שיהיה לאנשים, מים שיהיו לאנשים, בשביל שירותים, לזה לא היה כסף. לא חשבו איך עושים - - - חבר הכנסת פרוש, כל הדברים האלה,

אני אומר לך שאת כל הדברים האלה צריכים לבדוק,

אם דיברנו על האירועים המשניים על ההר, גם באירועים המשניים על ההר אנחנו כולנו יודעים שמדובר בנושא יחסית מרכזי, וגם פה אנחנו צריכים לבדוק אם זה חלק מהמתווה,

האם בכלל המדינה יכולה להיות אחראית על זה מבחינה חוקית,

האם המדינה יכולה להיות חלק מהפקת אירועים פרטיים של חסידויות כאלה ואחרות שלא בהר עצמו? כמה השנה יכולנו לקחת על עצמנו אחריות? את כל הדברים האלה צריכים לבדוק. אני אומר לכם שצריכים לבדוק גם את כל ההיערכות. היה מידע על ההתקפה המתוכננת של הסיקריקים. צריכים לבדוק אם נערכנו לזה כמו שצריך. גם בתוך המתווה היינו אמורים להיערך למתקפה הזו בצורה יותר טובה. החלק השני של - - - אז ודאי היו הרוגים. יכול להיות. אני אומר לך, יכול להיות, חס ושלום, מה שנקרא. חס ושלום.

החלק השני של התחקיר, אמרתי שחלק אחד יעסוק בתוך המתווה, אם היינו יכולים לעשות דברים טוב יותר. בחלק השני צריכים לקחת את המסגרת שהוגדרה ולבחון את הנחות המוצא שלה, אם בכלל הן מציאותיות, אם בכלל אפשר לעמוד בזה. אדוני סגן השר, הנחת המוצא הייתה שאנשים לא יבואו. מהרגע הראשון הנחת המוצא הייתה לא להביא אנשים. ממש לא, אני אומר לך שהנחת המוצא שלנו הייתה שאנחנו רוצים שיהיו על ההר, בהתחלה דובר על 20,000, ואחר כך המהנדס דיבר על קצת יותר מ-16,000 איש. אנחנו רצינו לעשות אירוע שיש בו כמה שיותר אנשים בהתאם למה שהוגדר לנו.

- - - את הדבר הזה נבדוק. אני רוצה להגיד לך איך אנחנו נבדוק את זה. עכשיו, אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, שתי דוגמאות למשמעות של אילוצי המסגרת של הדברים שלקחנו על עצמנו מוועדת החקירה.

אנחנו לקחנו על עצמנו לעבוד השנה תחת סעיף רישוי 77ה,

זה אותו סעיף אם אתה עכשיו מארגן הופעה של מרדכי בן דוד בפארק הירקון, אותם דברים שמחויב בהם המפיק של ההופעה של מרדכי בן דוד. אנחנו לקחנו על עצמנו לעבוד תחת ההגדרות האלה גם במירון.

לדבר הזה יש השלכות מאוד משמעותיות, כמו למשל שמאותו רגע והלאה אתה מחויב באופן מלא למהנדס בטיחות,

אתה לא יכול עכשיו לסטות מההגדרות של מהנדס בטיחות. מהנדס הבטיחות קבע שיש עד 16,000 אנשים בכל רגע נתון על ההר,

שאנחנו פוגעים,

בחופש הדת של אזרחי מדינת ישראל, כי יש אנשים שרוצים לבוא, ואני אומר להם: אתה לא תבוא. זו פגיעה חמורה בחופש הדת. לעשות את הדבר הזה, ואז גם באים אליך אנשים, ובצדק אומרים לך: אבל יש מתוך ה-16,000 אנשים שמגיע להם יותר. ואתה יודע מה, אני מסכים עם זה. כולנו הסכמנו עם זה שיש אנשים שגם כשאתה עכשיו אומר כמדינה, ותחשבו מה זה שמדינה מגבילה אנשים מחופש דת ובתוך ההגבלה הזאת אומרת שיש אנשים שמגיע להם יותר. זה מאוד קשה משפטית.

אני אומר לכם, באים מארגוני נשים,

50% נשים. אנחנו רוצים לתת 3,500 כרטיסים לחסידות בויאן. אומרים לנו: תבדקו שמתוך ה-3,500 האלה יש 50% נשים. אני אומר לכם את זה כדי שתבינו את סד האילוצים שצריכים להיערך אליו במקרה שכזה. כנ"ל לגבי הציון עצמו. בציון עצמו בא המהנדס ואומר: עד 170 איש בכל רגע נתון.

שהמתווה טיפל בהכנסה של האנשים, השביל הזה. אני אומר לכם,

בואו נניח שבשנה הבאה - - - - - - מי ששייך. איך אפשר להעביר במקום כזה 100,000 אנשים, לא כולם רוצים להיכנס. יש הרבה אנשים שרוצים להתפלל בצד, במרחבים, לא נתנו לאף מקום ללכת - - - אתה צודק, אבל אני אומר לך שמסתבר שרוב האנשים רצו לבוא לציון. אנחנו ראינו את זה בפועל. רוב - - - כי אין ברירה. אתה יודע, את זה גם אפשר לבדוק. בכל השנים 95% - - - אתה כיוונת אותם לשם, אתה פשוט לא יודע. - - - אתה פשוט לא יודע מה זה להיות יהודי פשוט במירון,

שנים לא התפללתי על הציון בל"ג בעומר,

אני לא הולך להתפלל ליד הציון - - - 97% מהאנשים שמגיעים לציון - - - אז אנחנו השנה ראינו,

גם את זה אנחנו צריכים לבדוק. אני עכשיו אומר את אותו דבר שאתם אומרים. צריכים לבדוק את זה. - - - אני רק אומר שגם אם עכשיו יהיה מהנדס שיבוא ויגיד ש-300 איש יכולים להיות בכל רגע נתון, עדיין צריכים למצוא דרך לעשות את הדבר הזה, לאפשר ל-300 אנשים להיות בתוך הדבר הזה. תודה רבה. לגבי אירועי המשנה,

ואתה יודע היטב, כי היה לנו שיג ושיח,

לגבי אירועי המשנה שרצינו שיהיו על ההר. הרב פרוש, אני חשבתי אחרת מהמהנדס. גם אני חשבתי אחרת מהמהנדס, ואתה יודע היטב שאני רציתי, אתה עצמך שמעת אותי אומר: אני רוצה לקבל החלטות אחרות משל המהנדס. מסתבר שאסור. ואתה יודע מה, זה בסדר שאסור. סגן השר, תודה רבה. עברנו מזמן את מסגרת הזמן. יש לי הצעה - - - לא, לא. זו רגילה, לא דחופה. משפט אחרון. יש לי הצעה.

תן לנו חודש לחקור,

חודש, בוא נצביע אחרי שנגמור את התחקיר. הרב פרוש, אמרתי. תקרא את התחקיר, תעלה את זה שוב פעם. - - - לא נצביע עליה. בוא, חברים, אנחנו נצביע פה. נסיים. חברים, אני אקצר את הדברים. אני מבקש שתצביעו עכשיו. למה - - - אנחנו נצביע, כי אתם עכשיו, אנחנו נצביע עכשיו, אתה תקרא את התחקיר ואחר כך, אם אתה תרצה, תביא את זה לדיון בוועדה.

תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים כעת להצבעה. בבקשה.

מי בעד? מי נגד? ומי נמנע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. ובכן, שישה בעד, שבעה מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה הרגילה נדחתה. אנחנו עוברים להצעה הבאה. הצעה דחופה לסדר-היום: סיוע ופיצוי דחוף לטבריה ולבעלי העסקים בעיר בעקבות נזקי הסופה,

2431, 2432 ו-2434, של חברי הכנסת משה ארבל, אופיר סופר ואורי מקלב.

שלוש דקות,

גברתי היושבת-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, בעצם כבר לא, כולם שרים, לפני כשבועיים, חבר הכנסת אזולאי - - - בואו נקשיב, בבקשה, חברים. לפני כשבועיים התחוללה בכינרת סופה מזרחית, המכונה סופת השרקייה, והסבה נזק מזעזע, מחריד, בעיר טבריה וסביבותיה. אני הסתובבתי שם ביום שני למוחרת, והנזק הוא עצום. האומדנים מדברים על למעלה מ-100 מיליון ש"ח. אפשר בהחלט לראות מסעדות מחוקות, ורצפת הטיילת פשוט קרסה פנימה, כל מיני בולענים כאלו. אין ספק

הפגיעה בתיירות לעיר טבריה, הוא קריטי וחמור, וזה מהסיבה שאנחנו כבר לאחר שני קיצים של משבר קורונה ופגיעה מאוד מאוד קשה בתיירות. עכשיו אנחנו עומדים בפתח של עונת התיירות, בעצם לקראת הקיץ השלישי, ממש בפתח עונת התיירות, ואני מתקשה לראות את התיירים מגיעים לעיר טבריה כשהטיילת כולה חרבה, כשהמסעדות פשוט מחוקות ומרוסקות, וענף התיירות מה שנקרא לא רק מדשדש אלא נכנס לקריסה. אין ספק שמדובר כאן באסון טבע. אין ספק גם שממשלת ישראל צריכה להכניס את היד לכיס ולסייע. ויתרה מכך, זה חייב לקרות מהר. זה כבר היה צריך להיות. היינו צריכים לראות כבר השבוע, ביום ראשון האחרון, החלטה על למעלה מ-100 מיליון ש"ח שמסייעת לטבריה. במקום זאת, גברתי יושבת-הראש, ראינו חלוקה של מאות מיליוני שקלים לרשויות הערביות. ואני חושב שצריך לחזק את הרשויות הערביות, לא באופן שבו זה בוצע השבוע. אין לי ספק שבסופו של דבר גם עיריית מגדל העמק צריכה חיזוק וגם עיריית מעלות צריכה חיזוק, אבל משום מה בממשלה שלכם שכחו את הרשויות האלו. העיר טבריה עצמה כרגע צריכה הנשמה, צריכה סיוע דחוף, אבל גברתי היושבת-ראש, לעיר טבריה אין את חברת הכנסת זועבי. אין את חברת הכנסת זועבי, שאומרת: זהו, אני כבר לא מצביעה, העסק פה לא מתקדם, אני לא מצביעה. ופה צריך אולי לפרגן לך. אבל אני שואל את חבריי בממשלה,

איפה אתם?

תודה רבה, חבר הכנסת אופיר סופר. חבר הכנסת אורי מקלב,

ראו את הנזק שחוללה הסופה הלא-צפויה, הרוחות המזרחיות שהיו בכינרת לפני שבועיים וגרמו נזקים שקשה היה לדמיין, לשער, מים עם עוצמה כזאת. אנחנו התברכנו השנה וגם בשנה שעברה בכינרת מלאה, אולי היא לא עלתה על גדותיה, אולי חשבנו על יותר, אבל הינה, רוח מזרחית לא צפויה וחריגה גרמה לנזק עצום בתשתיות, במתקנים, במדרכות, במזח, במעקות ובבלטות. הכול הכול נעקר. הכול נעקר מהרוח, מהמים.

וזה גם אומר לנו שההיערכות שלנו צריכה להיות אחרת. זה קרה בטבריה עכשיו, זה קרה באילת לפני זמן, אבל שינויי מזג האוויר ומזג האוויר הקיצוני בכל העולם כנראה גם לא יפסחו עלינו, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון וצריכים להיערך.

אנחנו צריכים קודם כול לחזק את ראש הוועדה הקרואה מר בועז יוסף, שעושה עבודה טובה ומסורה ומחזיק את העיר בתנאים לא תנאים במצב כזה. זו עיר שיש בה הרבה להשקיע, עיר שמצד אחד היא עיר תיירות אבל היא עיר שלא יכולה להחזיק את עצמה. היא עיר חשובה מאוד, טבריה זה טבור הארץ, חשובה מאוד באזור הצפון ובכלל. אני גם עומד בקשר עם חברי המועצה לשעבר הרב דוד אוחנה ורפאל טרבלסי, אנשים יקרים שפועלים ומביאים לידיעתנו,

חברי חבר הכנסת סופר, חשבנו לעשות סיור, שנדחה מסיבות כאלה ואחרות בגלל לוח הזמנים כאן בכנסת, אבל נעשה את זה. הנזקים האלה לא יכולים ליפול על תושבי טבריה ולא על הוועדה שנמצאת שם. זה חייב, אין ספק, בנזקים כאלה הממשלה מתערבת. הממשלה פועלת כפי שעשתה בטבריה, כפי שכל מדינה בכל העולם עושה בנזקים כאלה. אז יש שם מסעדות, ורק מסעדה אחת, שהובאה לידיעתי: הוא שיפץ בקרוב לחצי מיליון שקל, והכול נהרס לו. גם אין שם ביטוחים לעסקים, גברתי היושבת בראש, כי על קו המים קשה להשיג או בלתי אפשרי להשיג ביטוח.

אנחנו ראינו שאת יודעת לפעול טוב, דרך אגב, בטבריה מבקרים גם יהודים וגם ערבים. אני נמצא בטיילת בטבריה, ואנחנו אוהבים את טבריה ונמצאים הרבה בטבריה, נכדיי הם דור עשירי בטבריה, יש איזה קשר. רואים שם את כל תושבי מדינת ישראל, והם נמצאים במקום הזה.

אז אני לא מבקש כסף מעשרות, אולי יחד עם עבאס,

איזה כסף מעשרות לעיר הזאת, אבל אני חושב שהממשלה צריכה בכבוד לתת להם. - - אז אני ככה מציע בעדינות. קודם כול שהממשלה תיתן, ואחרי זה היא תיתן את הצ'ופרים, את הדברים המיוחדים יותר. את האקסטרות היא תיתן בסוף. הממשלה צריכה לתת, ואי-אפשר להשאיר את זה באמצע, כמו שאמר חבר הכנסת סופר. אנחנו מדברים כאן על סביבות 150 מיליון,

תודה רבה, חבר הכנסת מקלב.

בלי התוספות, בלי התוספתיות של האוצר זה לא ילך. האוצר, יש איזה הרגשה שמשהו, אני לא יודע מה קרה, מה השרה, אולי יש איזו קונוטציה דתית וחרדית, ולכן הוא סובל, אני לא יודע על מה. הוא לא מינוי שלנו, הוא לא מינוי פוליטי, הוא איש מקצועי שבאמת עומד בראש העירייה - - תודה רבה,

ולכן צריך בעניין הזה להשיל את כל הפוליטיקות.

ואני חושב שזה מה שצריך לעמוד לנגד עינינו.

משיב בשם הממשלה השר הנדל, בבקשה. מענה בשם השר חמד עמאר להצעה: המקרה קרה אך לפני ימים ספורים. נבחן את ההשפעה של נזקי הסופה על הטיילת בטבריה ואת כלי הסיוע הרלוונטיים לרשות המקומית. משרד האוצר רואה חשיבות בחיזוק התיירות בעיריית טבריה, ובהתאם לכך התקבלו כמה החלטות ממשלה בנושא עידוד התיירות בעיר טבריה, האחרונה שבהם בשנת 2020. עיריית טבריה מוגדרת כעיר ליבה בנוהל פיתוח תשתיות תיירות, ולכן היא מקבלת העדפה בהקצאת תקציבים במסגרת מנגנוני ההקצאה בתחום התיירות של משרדי הממשלה. נוהל פיתוח תשתיות לשנת 2022 יפורסם בהקדם, כך שהרשות תהיה רשאית להציע פרויקטים לשיקום הטיילת ולקבל בגינם תיעדוף במסגרת מנגנונים אלו. - - - מה שהוא אומר עכשיו?

לא, לא, השר, את המשפט האחרון לא הצלחתי להבין.

אני אעביר לך את זה. לוועדת הבריאות. הם רוצים להעביר - - - הרשות תהיה רשאית להציע פרויקטים. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. - - - - - - 2020 - - - מצביע בעד - - - אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. חבר הכנסת מקלב הצביע במקומו של חבר הכנסת בן גביר, זה לפרוטוקול. התוצאה היא ארבעה בעד, ואין מתנגדים או נמנעים. לאיזה ועדה אתם רוצים שזה יעבור? כספים. לוועדת הכספים. ובכן, ההצעה הדחופה תעבור לוועדת הכספים. אנחנו כעת עוברים להצעה הדחופה הבאה: הפערים הבלתי-נתפסים בתחום הבריאות בין המרכז לפריפריה,

של חברי הכנסת ינון אזולאי, לימור מגן תלם, דסטה גדי יברקן, ענבר בזק, מיכל וולדיגר, יצחק פינדרוס ואחמד טיבי. אנחנו מתחילים כעת עם חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת בראש.

אם הם לא נמצאים, אני יכול לקחת את הדקות שלהם? לא. כבוד השר, לפני כשבועיים פורסם

על המצב הרפואי בפריפריה.

הנלחם למען הפריפריה, איש הפריפריה בבריאות, אתה בטח מכיר את זה. מספר הרופאים ל-1,000 נפש עומד על 2.1 בצפון, לעומת 5.3 במחוז תל אביב, פער של 250%. פער של 250%. גם מספר מיטות האשפוז בצפון נמוך בהרבה. מספר מיטות האשפוז ל-1,000 נפש עומד על 1.4, לעומת 2.4 במרכז. רמת שירותי הרפואה מובילה לכך שתוחלת החיים בפריפריה עומדת על 81 שנים בממוצע, לעומת 83 שנים במרכז. אנחנו רואים שהמצב הבריאותי בפריפריה, גם בתורים ל-CT, ל-MRI, אני לא מדבר על המכשירים שאין. אופיר, אתה זוכר את מכשירי האקמו? אתה זוכר את המספרים? כמה יש במרכז, רק באזור תל אביב? יש הרבה פחות בפריפריה מאשר - - - במרכז יש,

עשרה מכשירים, ובצפון בכלל, כמה מלחמה עשית, וביחד עשינו את זה על - - - נלחמנו ביחד - - - חצי שנה עד שבסוף אישרו את זה. היינו צריכים להתחנן.

להתחנן ולהביא לפה הצעות אי-אמון על הנושא הזה, ועד שלא נעשה כל הדבר הזה, אז בעצם אני חושב ששר הבריאות בעניין הזה, חשבתי שיביא בשורה. לצערי, נכשל. נכשל ונכשל על העניין. אנחנו רואים את בתי החולים כורעים תחת הנטל, במיוחד בתי החולים הציבוריים. וגברתי, אני רוצה לנצל את זה ולהגיד לך מילה טובה, באמת מילה טובה. יש את שלושת בתי החולים בין בתי החולים הציבוריים, בתי החולים בנצרת, האנגלי, הנוצרי והאיטלקי, שפורסם שעכשיו הצלחת להביא להם תקציב. אני חייב להגיד לך, באמת שאפו ויישר כוח.

זה למען הציבור הזה, ואני מבקש, אם תוכלי להמשיך ולעזור גם לשאר בתי החולים, במיוחד הציבוריים, שחוטפים מכה אחר מכה,

אני לא שם לב למה שמסביב, כסף.

את הכסף את לא מקבלת לכיס שלך, את מקבלת אותו בשביל המקרים האלה, והם היו צריכים לתת אותו

בבסיס, למה שהיה צריך, למען החולים האלה. כי לכל אחד מהמשפחה שלנו יכול להיות, אני מאמין שלכל אחד ממשפחתנו היה מישהו שנמצא בבית חולים, וכולנו עלולים חלילה להזדקק לבתי החולים האלה. הגיע הזמן לתת להם בזכות ולא בחסד. ולך אני אומר, תודה רבה על הכסף שגייסת למען אותם בתי החולים, ותמשיכי לעזור לכל בתי החולים בכלל, במיוחד בפריפריה והציבוריים.

חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חברת הכנסת ענבר בזק, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי,

משיב בשם הממשלה השר הנדל.

קודם כול, הנושא חשוב. גם חבר הכנסת כץ, גם חבר הכנסת אזולאי נושא בתי החולים משמעותי וחשוב. אני נשוי לרפואה הציבורית, אני יודע עד כמה זה משמעותי ועד כמה הפערים קיימים בפריפריה. היום התקבלה החלטה להקים בית חולים חדש בבאר שבע, בקבינט הכלכלי. אני מקווה שהיא תצא לפועל כמה שיותר מהר. יש דיון כזה כבר יותר מדי שנים, ואנחנו - - - יש יעדים?

אני לא זוכר אותם בעל פה אבל יש יעדים. אבל אני יכול להגיד לך בשם שר הבריאות מה הוא עשה, לפי הדיווחים שהוא העביר לי.

קודם כול, הוא פועל בשיתוף פעולה עם משרד הפעולה והות"ת לתוכנית אילנות להכשרת מנהיגות רפואית לצפון בשנת הלימודים הקרובה, תוספת מתמחים וחוקרים איכותיים במסגרת התוכניות כוכבי הצפון וכוכבי הדרום, תוכנית ארצית להוספת תלמידי רפואה ושדות קליניים בכל הארץ: רק השנה אנו מגדילים את מספר הכיסאות ללימודי רפואה בישראל ביותר מ-70 כיסאות, ונוספו בהדרגה 1,600 אחים ואחיות חדשים, מתווה לקיצור שעות העבודה של המתמחים החל בפריפריה, ובתי החולים בצפון ובדרום צפויים להיכלל בתוספת כוח האדם הייעודית לנושא כשיסוכם מתווה קיצור שעות העבודה של הרופאים. לאחרונה סיכם שר הבריאות עם שר האוצר על הגדלת המכשירים הרפואיים לנפש, תוספת של 13 מכשירי CT, תשעה מכשירי MRI, שני מכשירי רובוט דה וינצ'י,

ניתוחים מרחוק על בסיס תשתיות תקשורת, ארבעה תאי לחץ. בנוסף, סוכם על הסרת המגבלה על הצטיידות במכשירי CT דנטלי. זה אמור לקצר את התורים הארוכים לבדיקות חשובות.

מקדמים עכשיו את הסדרת מקצוע עוזר רופא, שיבזר את סמכויות הרופאים ויתאים את תוואי העבודה של המקצוע, במטרה לשפר את השירות והזמינות בבתי החולים ולצמצם את השחיקה של הרופאות והרופאים. בנימה אישית אני רוצה להגיד, ואני חושב שחבר הכנסת אזולאי מכיר את זה היטב, ושאף אחד מאיתנו לא יזדקק, רק בשמחות: הרפואה בארץ מצוינת, התנאים נוראיים. ואת הפער הזה צריך להשלים. אני חושב שיש הסכמה רחבה. ושוב, זה לא עניין של ממשלות. זה יעד לאומי, ואנחנו לא עומדים בקצב צמצום הפער הזה. כולם רצו לצמצם. אני לא מאשים את ליצמן, שהיה שר הבריאות, או את ניצן, כולם רוצים לצמצם ולא מצליחים לעשות את זה מספיק מהר, כי האוכלוסייה גדלה, מספר המיטות קטן. זה יעד

תודה רבה, השר. כעת, אנחנו עוברים להצבעה. לאיזו ועדה, ינון? בריאות.

מי נמנע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הבריאות נתקבלה. אנחנו מוסיפים את חבר הכנסת אופיר כץ, לפרוטוקול. אם כן, בעד, שניים, אין מתנגדים או נמנעים. ההצעה מתקבלת. אנחנו עוברים כעת להצעות דחופות בנושא: אלימות קשה כלפי אנשי צוות רפואי,

2470, 2473, 2483, 2491, 2502, 2513, 2537 ו-2538, של חברי הכנסת יואב בן צור, אופיר כץ, יעל

בבקשה, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חבר הכנסת ינון אזולאי, תקיפת צוותים רפואיים זו תופעה,

שנהייתה כבר מכת מדינה, תופעה מכוערת. לצערי, אלו ששומרים עלינו יום-יום, לילה-לילה, אנחנו לא מסוגלים לשמור עליהם, אנחנו לא מצליחים למגר את התופעה הזו. איך אפשר להרביץ לרופא?

איך אפשר להרביץ לאחות? זה פשוט בלתי נתפס כמה רוע יש באנשים. אותם צוותים רפואיים, אותם רופאים שמנסים להציל חיים של אנשים, שמצילים חיים של אנשים, בהם לפגוע? איזה אכזריות.

שהם נותנים מעצמם 200%, נקרעים בעבודה, משמרות בלתי נתפסות, שקיימות רק במקצוע הזה, זה מה שמגיע להם? במקום שאחרי כל טיפול נבוא אליהם עם זר פרחים, באים אליהם עם בוקסים, עם אגרופים? גברתי היושבת-ראש, לפני חמישה חודשים, לא עכשיו בתקופה האחרונה, שאנחנו רואים את זה כל שבוע קורה מחדש, כבר לפני חמישה חודשים הגשתי הצעת חוק שמחמירה את הענישה בצורה כזו שהחוק משווה את הענישה למי שתוקפים שוטר. רופא, צריך אפילו יותר לשמור עליו מבחינת החקיקה, כי שוטר עוד יכול להגן על עצמו,

מה רופא יכול לעשות חוץ מלחטוף מכות? אין לו דרך להגן על עצמו, אנחנו צריכים להגן עליהם באמצעות חקיקה, באמצעות מסר שאנחנו לא מקבלים את האלימות הזו, באמצעות מסר שמי שיתקוף רופא ישב בכלא. לצערי, הקואליציה הזו הפילה את החוק. גם הרשימה המשותפת הפילה את החוק, הצביעה נגד.

כי יותר חשוב להם לשמור על התוקפים הערבים מאשר לשמור על הרופאים הערבים. לצערי יש עוד תופעה. הייתי בבית חולים בצפון וסיפרה אחת האחיות שהותקפה שהיא מפחדת להתלונן. עכשיו, המנגנון של הגשת תלונה, הקב"ט יכול להגיש תלונה, אבל אם היא לא באה להעיד אי-אפשר להמשיך, אי-אפשר לחקור. ומה קורה? היא מפחדת. היא מכירה את החמולה, הם מכירים אותה, היא מפחדת להתלונן. ברגע שאין את התלונה שלה, אין את העדות שלה, אותו עבריין, אותו איש אכזר, מרביץ ויוצא ללא כלום, בלי ענישה, בלי הרתעה. אלו שני דברים שאנחנו חייבים לתקן, ולתקן במהירות.

את הצעת החוק שלי הגשתי מחדש, ואני מקווה שהקואליציה תתעשת ותשמור על הרופאים והאחיות שלנו. תודה רבה, חבר הכנסת אופיר כץ. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. גברתי היושבת בראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אירעו כמה אירועים מזעזעים כנגד רופאים

רפואה בבתי חולים, ונדמה שעצימותן של התקיפות ואופי התקיפות נמצא בעליית מדרגה. אני משוכנע שגורמי המקצוע במשרד המשפטים והבט"פ ישנסו מותניים בסיוע ובהגנה על עובדיהם המסורים של מערכת הבריאות. אני מבקש לחזק את ידי הרופאים והצוותים הרפואיים המסורים, ואני מבקש להוקיע התנהגות שכזו כלפיכם, העובדים במסירות ובשעות ארוכות על מנת להעניק סעד ומזור לחולה הנזקק. הרופאים וצוותי הרפואה עובדי הציבור מאוימים, ובראשם ד"ר אלרועי פרייס, אשר תקופה ארוכה היא ומשפחתה משלמים מחיר אישי גבוה.

כמו יתר הרופאים וצוותי הרפואה, עומדים בפני מתקפה מגונה נוספת. אני מגבה אותם ומבקש לחזק את ידיהם בתקופה זו. ואחרי הגינוי, אני סבור

שכעת האלימות מתגברת זה מכיוון שאין יד רמה מנהלת את המדינה. חז"ל אמרו, לא עכברא גנב אלא חורא גנב, כשיש פרצה העכברים מנצלים את החור, ועלינו לטפל בחור שנוצר בשביל למגר את הבעיה. איך אפשר לטפל בבעיה אם שרי הממשלה עסוקים בכניעה ומתן פרס לטרור ולתומכיו? אם מתאפשר לתומכי אש"ף להניף דגלי פלסטין באוניברסיטת בן-גוריון, פירוש הדבר שבממשלה נכנעו

כי לבושתנו הם לא עסוקים בבריאות הציבור ובהרתעה מול אויבינו אלא רק בהישרדות פוליטית של אדם אחד ותו לא. אובדן ההתרעה מחלחל לציבור שבשוליים, שמרשה לעצמו לעשות מעשים שלא ייעשו כנגד צוותי הרפואה. אם אנו באמת חפצי חיים ומשילות יהודית, עלינו להחליף את הממשלה הרעה הזו, שלא מסוגלת לייצר התרעה לא בבית ולא בחוץ, ממשלה שחבריה ותומכיה נוטשים אותה מדי יום, ממשלה מסוכסכת ומפולגת, שמה שמניע אותה הוא שנאת ביבי, והיא מאוחדת מאחורי בנט בשביל הכיסא שלהם בכל מחיר, גם אם הוא וגם הם לא מסוגלים בפועל להנהיג את המדינה, כי הרפיסות שלהם הובילה את המדינה למצבה הנוכחי. האלימות נגד צוותי הרפואה חייבת להיפסק, אבל אתם בממשלה אשמים ביצירת האווירה הקיימת של הפקרות כלפי החוק ואנשי הציבור ותחושה שהכול מותר. אתם אשמים,

אנו ניתן לביבי את הגב לייצר פה הרתעה ואכיפה ביד רמה, ובכך נגדע את אירועי האלימות.

תודה רבה. משיב בשם הממשלה השר הנדל. בבקשה. תודה רבה. על פי ההיגיון של הדובר כאן, מי שאשם בשומר החומות בכך שירו על אזרחים יהודים, שרפו בתי כנסת,

שדיברת, כי אתה היית בשלטון כל כך הרבה שנים. אני תמה כיצד מפלגה חרדית, שאמורה לעסוק בשילוב שכבות

באחדות עם ישראל, בהחזרת עטרה ליושנה,

התעסקה כל הזמן בפולחן אישיות לאדם אחד, בדיוק מה שהאשמת. אם ההאשמות, כפי שציינת, הן על הידיים של מי שהיה בשלטון, אז הרי אתה עד לפני שנה היית אחראי לכך שאיבדנו את הנגב,

היית אחראי על המצב הסוציו-אקונומי. אם זה ההיגיון שלך, ובמקום זה - - - אל תשכח שגם אתה

אני זוכר עד כמה זה היה יעיל, אתה וחבר הכנסת דרעי, הוא כבר לא חבר כנסת. איזה ערבות יעילה זו הייתה, אמת לאמיתה. מדבר שקר תרחק, כפי שכתוב במקורותינו.

לדבר על אחריות, קצת תסתכל, קצת קשוט עצמך,

תראה מה עשית, תראה על מה היית אחראי כל כך הרבה שנים. רק לפני כמה דקות דיברנו על אסון מירון. מי אחראי לאסון מירון, אם אתה מטיל ככה, בכזאת קלות, אחריות על אנשים?

מי היה שר הדתות, מי נתן הנחיות לשר הדתות? הרי הדברים האלה נדונים עכשיו בוועדת החקירה. מטריד אותך שלא נכנסו מספיק אנשים להר

לצמצם את התופעה, המטרה היא להשתמש ביד קשה, אני מבחינתי, היד הכי קשה, כלפי אלה שפוגעים בצוותים רפואיים. קרוב ל-70% מהתיקים שנפתחים, נפתחו אגב לפני הממשלה הנוכחית, נסגרו ללא הגשת כתב אישום. מתוך 607 תיקים שנפתחו ב-2022, 400 תיקים נסגרו, חלקם מחוסר עניין לציבור. שר הבריאות מבקש להודיע שהצוותים הרפואיים יקבלו הגנה למול התוקפים. משרד הבריאות לא עוסק באכיפה, אבל הוא מבקש גם לאגם משאבים של משרדי הבריאות,

האוצר ובתי החולים, ולהציע להעביר החלטת ממשלה שתציב שוטרים בבתי החולים. במקביל פנה שר הבריאות ליועצת המשפטית לממשלה כדי לפעול להגברת החקיקה והענישה בנושא, לרבות קידום מסלול מהיר לדיון בבתי המשפט בתיקי אלימות, והגשת כתבי אישום על ידי הפרקליטות בלוח זמנים קצר במקרים המתאימים.

כך צריך לעשות בכל מקרי האלימות שמדינת ישראל מתמודדת איתם מזה שנים ארוכות.

האחריות היא עלינו אבל אני מציע לכל החברים כאן שלקחו חלק לא מזמן, לא מזמן, בממשלות ישראל, להיות קצת יותר רציניים ודווקא שם לשתף פעולה.

כן. תודה רבה. אם כן, לוועדת הבריאות אנחנו מעבירים את ההצעה? - - - אוקיי. אנחנו עוברים כעת להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ובכן: חמישה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה הדחופה לסדר-היום עוברת לוועדת הבריאות?

אוקיי. אנחנו עוברים כעת להצעה דחופה לסדר-היום של חבר הכנסת יוסף טייב וחבר הכנסת אחמד טיבי, מחלת אבעבועות הקוף, מס'

הפכו את יועז לשר הבריאות. אין אף אחד.

יועז, יש לך כישורים? אני, במקרה, מומחה לאבעבועות הקוף. ובכן, אנחנו עוברים לשלב של השאילתות. נתחיל בשאילתות רגילות לשר לביטחון הפנים.

1. מדוע הם מסתובבים רעולי פנים? 2. האם יש נוהל המסדיר את הנושא?

תודה רבה.

גברתי היושבת-ראש, חברי ינון אזולאי, אני באמת הלכתי לבדוק, בעקבות הציוץ הזה הלכתי לראות על מה מדובר. הציוץ הוא מ-16 בפברואר, אני לא יודע בדיוק מתי היא צולמה. הציוץ הוא מה-16 בפברואר.

מבדיקות שאני עשיתי, לא רק בהקשר הזה, בהקשרים אחרים, הכללים מאוד ברורים. מי שמוסתרים בפנים הם רק יחידות מיוחדות. אין שוטרים רגילים שמסתובבים, לא בשיח' ג'ראח ולא בשום מקום אחר. זאת ההנחיה וזאת הבדיקה וזה הכלל וגם לא מצאתי לכך שום תימוכין. אין לי תלונות לציוץ, לא מצאתי שום דבר שתומך את העניין הזה.

אני בהזדמנות הזאת אומר לך ואומר לחברי הכנסת: ההנחיות הן רק שוטרים סמויים, אך ורק הם, או יחידות מיוחדות,

שאלת המשך. בבקשה. כפי שאמרת, הציוץ הוא מ-16 בפברואר והשאילתה שלי היא מ-20 בפברואר או 22 בפברואר. אז בעצם השאלה הנשאלת היא למה אנחנו צריכים לחכות כל כך הרבה זמן. נכון שמבחינת הזמנים יש פה איזשהו איחור לזמן האחרון, אבל אולי כדאי לעשות סדר במשרד לגבי שאילתות של חברי הכנסת.

יש לי שם עוד איזה ערמת שאילתות, אני מאוד מקפיד להיות איתכם בקשר בכל הנושאים, זה אחד הנושאים שאני מקפיד עליהם. אולי כדאי לעשות איזשהו מנגנון שאנחנו נקבל תשובות יותר מהירות, ולעשות גם בדק בית. אני אנסה גם למצוא את התמונה עצמה,

אני חושב שמהמקום הזה, אנחנו נמצאים במדינה שבה השוטרים צריכים להיות גאים בזה שהם הולכים בפנים גלויות, במיוחד כשהם לא מיחידות מיוחדות, אז אני חושב שצריך אולי גם לחדד. והדבר הראשון שאמרתי, מבחינת השאילתות, זה צריך להיות יותר מוסדר. לגבי הקטע של השאילתות אני מסכים. בכל מה שאני יכול לתת זירוז ולתת שירות - - - אתה אישית גם עושה,

לא, אבל לתת שירות כמה שיותר טוב בכלל לדברים שאתם צריכים. אתה תמיד מגיע לשאילתות. עזבו. אבל בסוף אם יש דברים יותר דחופים, אתם יודעים, מעבר לדבר הזה. לגבי העניין של פנים גלויות,

אני אומר לכם שלא רק שזו הנחיה,

אתה צודק במאה אחוז, אסור שזה יהיה. למיטב בדיקתי, זה לא היה לא שם ולא במקומות אחרים. תודה.

אנחנו עוברים לשאילתה רגילה של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. שאילתה רגילה של חבר הכנסת ישראל אייכלר: מצלמות גוף לכלל השוטרים. בבקשה. אני מתנצל.

שלום - - - חבר הכנסת אזולאי, אני יכול להרגיע אותך שהשאילתה שלי הוגשה עוד לפני כן, לפני שלך. אדוני סגן השר, לאחרונה אנחנו עדים לתופעה נפוצה בקרב שוטרים שבאים באינטראקציה עם אזרחים, לא רק באירועים גדולים, ומתנהגים באלימות והפעלת כוח פיזי לא מידתי, אפילו עיכובי אזרחים למתן דוחות הופכים לאירועים אלימים ואין דין ואין דיין. רצוני לשאול: 1. מדוע לא מחייבים את כל השוטרים במצלמות גוף, כולל סמויים? 2. מה ההיגיון שהשוטר עצמו מחליט להפעיל את המצלמה או לכבות אותה? אני אגיד זה בכמה מישורים. אני אענה, מה שנקרא אתן פסיק על שתי השאלות הראשונות ואז אני קצת ארחיב. הסיפור של מצלמות הגוף באופן כללי הוא משהו שנכנס באופן הדרגתי, והיום למעשה למעלה מ-9,000 שוטרים, אני אתן את האנשים: סיירים, סיירי תנועה, סייר שיטור עירוני, סיירים רגליים, לוחמי יס"מ, כולל מתפ"א,

לוחמי מג"ב,

רכזי רישוי, סיירי הוצל"פ, סיירי שיטור ימי,

כלומר כל הכוח המבצעי האופרטיבי שבדרך כלל נותן שירות, מתחכך עם הציבור, פוגש אנשים וכו'. זה לגבי העניין הראשון. העניין השני, לגבי הפעלת המצלמה. דרך אגב, אני אומר פה לכולם. הנוהל הזה של הפעלת המצלמות הוא נוהל גלוי לציבור, ואני מזמין באמת לראות. הוא נוהל מאוד מאוד מפורט, שמסביר נתונים, אני אתן רגע את ההיגיון המסדר. שוטרים סמויים או אנשי בילוש או אנשי סמויה לא הולכים עם מצלמות, מהסיבה הפשוטה: המצלמות הן מצלמות גלויות, ואתה רוצה שלא ידעו שאנשים סמויים הם סמויים. זה בעיקר על יחידות מיוחדות:

זה מובן לחלוטין, ולכן הם לא בפנים. הם לא בפנים וגם לא יהיו בפנים מבחינה מקצועית. לגבי הפעלה ואי-הפעלה, או מתי להפעיל, יש פה שאלה של איזונים, שנדונו הרבה מאוד תוך כדי התהליך גם בוועדות של הכנסת שהיו בזמנו, בדבר המקום הראוי, ואני אתן אולי את הדוגמה: כשאתה מגיע נניח לאירוע של הפרת סדר,

הפגנה שמסתובבים בה, אתה צריך גם להגן על צדדים שלישיים, שלא חשופים לדבר הזה.

כשאתה מסתובב עם מצלמה בכל מקום במרחב הציבורי, זה דבר שמבחינת האיזון, אתה לא רוצה גם לחשוף אנשים שלא קשורים לשום דבר לכך שהם יהיו מצולמים, כי בסוף חלקם נכנס לתיק חקירה. ולכן ההנחיות מפורטות מה לעשות

בכל מגע. שוטר ניגש לרשום דוח תנועה או שוטר ניגש לאזרח ומבקש את הרישיון או שוטר ניגש ומבצע מעצר או משתמש בסמכות, יש חובה להפעיל את המצלמה. זה ההיגיון שמאחורי הסיפור הזה. ואחרי שאמרתי את הדברים הכלליים, אני אגיד לגבי הפרטים. אני כן חושב שהדבר הזה עולה, אני אומר לחבר כנסת אייכלר: אלה דברים שעלו בזוויות שונות, ואני ממליץ לקרוא את הנוהל כולו, הוא חשוף לציבור, בשביל לראות את הדברים. אם יש שם דברים שאתה חושב, או אחרים חושבים, ונראה לכם שצריך לעשות שינוי כזה או אחר, תמיד הדברים פתוחים לדיון ובנפש חפצה.

כי הנושא הזה גם התחיל לאיטו, זה לא התחיל בבת אחת עם ה-9,000. זה התחיל בהתחלה עם שוטרי הסיור ואז עבר לתנועה ואז עבר ללוחמי היס"מ.

זה דבר שהתפתח עם הזמן, והיום זה אצל הרבה מאוד מכל מי שבא מגע או אמור להיות במגע עם הציבור. אני אתן עוד כמה נתונים שלא נמצאים בשאלה,

שבאותה הזדמנות בשעה הזאת, מעבר למה שדיברנו בחוץ, אני אוסיף עוד כמה דברים, כי אני חושב שזה דבר שחשוב לדעת. עניין אותי גם לשאול טרם המענה לך, קצת לדעת. הרי כשאדם רוצה לקבל מידע, רוצה לראות את הצילומים, רוצה לראות את התמונות, לכן שאלתי עוד כמה שאלות וקיבלתי תשובה, ואני רוצה להביא אותה בפניך. נעשה פילוח של הפניות שהוגשו לחוליית חופש המידע, בקשה לבדוק את תוצרי המצלמות. רציתי, מהנתונים שאני אספתי, ב-2019 הוגשו 13 בקשות. 2019 הייתה פחות או יותר השנה שבה התחילו את הפרויקט של המצלמות, ב-2020 היו 87 בקשות, מתוכן שש בקשות של שוטרים, כולל מתנדב, וב-2021 הוגשו 80 בקשות. כלומר בסך הכול אין בקשות רבות. הייתי בטוח שאולי יהיו יותר, אבל אין בקשות גדולות מאוד. אלה הנתונים ל-2021. אני מאמין שנתוני 2022 הם לא בהכרח שונים במידה. בכל מקרה יש הליך שלם, וגם אזרחים שנפגעים ורוצים את התמונות יכולים. יש הליך שלם שנותן הסבר, ואני לא אפרט את כולו, איך השוטר צריך, יש פיקוח ובקרה מאוד הדוקים על העניין, יש תחקירים שעושים בתוך המשטרה. לגבי ההתנהגות, צריך לזכור שכל אירוע כזה נכנס לתיק החקירה. כלומר אותו תיעוד צריך להיכנס לתיק החקירה בהנחה שיש תיק חקירה במקרה הזה. אני רוצה לחזור לשאלת האיזון במרחב הציבורי בין המצב ששוטרים מסתובבים במקום ומצלמים את כולם, גם צדדים שלישיים, בהקשר הזה נעשה האיזון של ההפעלה, מתי אתה מפעיל ומתי אתה לא מפעיל. אני לא אקרא פה את כל הנוהל, אבל יחסית לשאלות הספציפיות ששאלת, אלה התשובות הספציפיות שאני נותן לך, חבר הכנסת אייכלר.

בדיוני צד שנעשה בחוץ, אם יהיו דברים נוספים או פירוט יתר, או אם תרצה לדעת יותר, ממש בשמחה גדולה. אבל זה לשאלה ששאלת. בבקשה. כבוד סגן השר, תודה על התשובה המפורטת, אבל בוא ננתח את זה: השוטר הולך עם מצלמה כדי שלא יבוא אזרח ויעליל עליו, בפרט שהיום הכול מצולם והכול מתועד, וישים עליו תמונות שהאזרח רוצה כדי שהשוטר לא יוכל להתגונן. לכן שמים מצלמה, לכאורה זאת המטרה הראשונית שלכם, כדי שהשוטר יוכל להנציח, לרשום ולצלם את מה שהיה, כדי שהוא יוכל להצדיק את מעשיו. אבל כאזרח אני רוצה תפקיד נוסף למצלמה הזאת, שהשוטר יהיה מורתע מלעשות דברים שאסורים לו, כי מה שמותר לו,

עכשיו במירון היו התפרצויות של שוטרים, יש הרבה סרטונים על זה, של אנשים שלא היו שייכים לשום דבר וקיבלו מכות רצח.

אני בטוח שאם לשוטר הייתה מצלמה, הוא לא היה עושה את זה. הוא היה עוצר את הבן אדם, היה אוזק אותו, כל מה שהוא היה צריך לעשות אם הוא חשב שהוא לא בסדר. אבל הוא לא היה מרביץ בצורה כל כך אכזרית ופוצע אנשים מבוגרים. השוטר הזה הוא דוגמה אחת - - תודה רבה לך. - - יש כל כך הרבה אירועים של דוחות תנועה שמתפתחים לאירוע פלילי ומלחמה, כך שזה טוב לשוטר וטוב לאזרח,

שהשוטר יהיה מצולם כל הזמן כשהוא במגע עם האזרח.

שכשהוא הולך לחתונה תהיה לו מצלמה, או שכשהוא הולך עם חברים לשתות תהיה לו מצלמה, אבל כשהוא עומד מול אזרח המצלמה חייבת להיות מופעלת, והוא לא יכול למנוע את זה, לסגור את זה, ועל ידי כך למנוע את ההרתעה שצריכה להיות כלפיו, שלא יהיה אלים יותר מכפי שהחוק מאפשר לו. תודה רבה. אני אענה לך בקצרה: אני לא יודע ספציפית לתת לך תשובה, אבל מהיכרותי עם הכוחות שהיו במירון, אלה שוטרים שהיו עם מצלמות גוף. אני אומר עוד פעם: כאשר שוטר צריך להפעיל סמכות, כמו שאתה אומר, ביצוע של כל דבר, ולא ניכנס כרגע למוצדק או לא מוצדק, חובה עליו להדליק את מצלמת הגוף. הוא מדליק את מצלמת הגוף, ואם הוא לא מפעיל את מצלמת הגוף במגע שלו, יש לו בעיה קשה בתוך הארגון פנימה, לכן אני אומר עוד פעם: רוב השוטרים שהיו במירון, בגלל המאפיינים של האנשים, היו עם מצלמות גוף. אלה אנשים שהם שוטרי יס"מ או שוטרי מג"ב או שוטרי סיור או שוטרי תנועה, כולם עם מצלמות גוף. אם זה מופעל, אני רוצה לראות את התמונות של אותו סיפור שסיפרת. אפשר לבקש אותן,

גם לפי הנוהל וגם בכלל. אפשר לבקש לראות את התמונות. תודה רבה.

כעת אנחנו עוברים לחבר הכנסת שמחה רוטמן, לשאילתה שלך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, ברצוני לשאול: כמה שוטרים עזבו את משטרת ישראל בחודש דצמבר 2021? שאלה שנייה במסגרת השאילתה: כמה שוטרים עזבו את משטרת ישראל בחודשים ינואר,

מרס ואפריל 2022? בדצמבר 2021 עזבו 86, בינואר 2022, 81, בפברואר 2022, 81, במרס, 75, באפריל, 87, במאי, 68, נכון לרגע זה. הנתונים מתייחסים לשוטרים במעמד קבע, כלומר שח"מ או מג"ב סדיר, לא בפנים, אלא שוטרי מעמד קבע. שאלת ההמשך: לפי הידוע לי, המספרים האלה מסמלים עלייה די משמעותית ממה שהיה נהוג במשטרת ישראל לפני מה שמכונה פרעות תשפ"א או אירועי שומר החומות, תלוי לפי איזה מינוחים, רציתי לדעת אם יש איזושהי תוכנית במשטרת ישראל, דבר ראשון לזהות את סיבות העזיבה ודבר שני לטפל בכך. אני אגיד שני דברים : א. אין לי נתונים כאן, כי ביקשת את הנתונים מדצמבר.

אני אבדוק ואני אתן לך תשובות מהצד,

אני לא חושב שהנתונים הם במובהקות שונה. אלה נתוני העזיבה. אבל אני אנצל את השאלה ששאלת ואני אגיד משהו שאני חושב שהוא חובה על כולנו: עבודת השיטור היא עבודה מאוד מאוד מסובכת וקשה, וכולנו רוצים שיהיו לנו שוטרים טובים ואיכותיים שבאים מתוך מניעים לתת שירות טוב לציבור בכל תחומי העשייה, בסיור,

כל אחד על פי מאווייו. אבל צריך להגיד את האמת: השכר במשטרת ישראל נכון להיום הוא שכר נמוך לשוטר מתחיל. רק לסבר את האוזן, כ-7,500 שקל בחודש. זה גלובלי, זה כולל משמרות, כולל הקפצות, כולל מירון, כולל ירושלים, כולל כל מה שכולנו חווים במדינת ישראל. אני אנצל את ההזדמנות כאן,

ואני חושב שאני מתפרץ לדלת פתוחה, כי אני יודע מה דעתך,

למרות שאני בשני כובעים: מצד אחד יש לי אחריות, אני לא יושב מהצד אלא יש לי אחריות ששוטרים לא יעזבו. עכשיו אנחנו במבצע גיוס מאוד גדול, עוד 1,100 שוטרים שצריך לגייס אותם, 800 השנה ועוד 300 בשנה שלאחר מכן. אני אומר פה בכאב ובצורה הכי ברורה לחברים שיושבים כאן:

קשה להחזיק את כוח האדם במשטרת ישראל בתנאי השכר הנוכחיים אל מול התמונה הכוללת, שגם השתנתה עם השנים: כשאני התגייסתי למשטרה השוק היה שונה, הצעירים היו שונים, היום המעברים בין עבודה לעבודה הם שונים. צריך לעשות שינוי במודל הזה. אני לא חושב שזה משהו שיכול להיעשות בצורה מאוד מאוד פשוטה. לקראת התקציב הבא אני מאוד מקווה שנעשה מעשה, כי אני לא מוטרד, חבר הכנסת רוטמן, ממה שקורה עכשיו, אני מוטרד אל מול השינויים בשוק ממה שיקרה בעוד שנה,

איך לשמר כוח אדם איכותי וטוב שיישאר עם כולנו, לתת שירות לכולנו. אבל בכל מקרה בלי כל קשר אני אעשה בדיקה מהירה בתחילת השבוע הבא, ואני אתן לך תשובה, אם יש שינוי ממאי ועד דצמבר, שזה באמת יותר נכון לראות אם קרה, אם אני מבין את שאלתך.

אנחנו נדלג לשאילתה של חבר הכנסת אורי מקלב ואז נחזור

בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש ומכובדי סגן השר: קבלת חומר חקירה בתביעה משטרתית באמצעים מקוונים, זאת הכותרת של השאילתה. אני מבקש לשאול אותך, סגן השר: בפרקליטות ובמשטרת התנועה ניתן לבקש ולקבל חומרי חקירה באופן מקוון. אני גם צירפתי לשאילתה דוגמאות איך אפשר לקבל באופן יחסית פשוט את החומרים הרלוונטיים,

לחטיבת התביעות המשטרתית יש צורך לבוא פיזית בין השעות 8:00 ל-12:00 בבוקר, בזמן העבודה, פעם בשבוע אולי גם בשעות צוהריים, לבזבז שעות כדי לקבל את החומר. ברצוני לשאול, אדוני סגן השר: 1. מדוע לא ניתן להגיש בקשה ולקבל חומר חקירה באופן מקוון, כפי שזה נעשה במקומות אחרים? 2. מדוע בכתב האישום לא מצוינים הזכות והאופן שבהם ניתן לקבל את חומר החקירה?

חבר הכנסת רוטמן, האם זה בסדר לתת שבחים של אדם בפניו? - - - אני שאלתי את חבר הכנסת, כי אני רוצה לתת לך שבחים בפניך. תראה, חבר הכנסת מקלב, אתה חבר כנסת ותיק, אבל תמיד כשאתה, לא תמיד. תמיד, אבל ממש תמיד, כשאתה שואל שאלה, אני בודק לעומק ותמיד אני מגלה דברים שחשבתי שאולי ידעתי ולא ידעתי. אז אני אומר את שבחיך בפניך כי אני בדקתי את מה שאמרתי. אני לתומי סברתי כל מיני דברים, אבל אחרי בדיקה אני אתן לך את התשובה, ואני גם אגיד לך איזה תיקון נעשה על דברים שחשבתי שאני יודע. מסתבר שאני, כרגיל, לא תמיד יודע. אז אני אומר את זה כאן. באשר לשאלה הראשונה, כלומר מדוע לא ניתן להגיש בקשה לקבל חומר חקירה באופן מקוון, השאלה היא, נוכל לעשות את זה בתיקים פליליים, בתיקי חקירה. יש דוחות תנועה, לצורך העניין, ויש תיקי חקירה, בדוחות התנועה ניתן לעשות את זה באופן מקוון. בתיקי החקירה, גם בתאונות דרכים וגם בתיקים פליליים, לא ניתן לעשות את זה,

עד שלא תשונה מערכת התביעות.

המערכת הטכנולוגית של התביעות, שתאפשר את התקשורת הזאת. בבדיקה שאנחנו עשינו בעקבות מה שאתה שאלת, עניין אותי גם, היא תיכנס למשטרת ישראל לתת מענה לעניין הזה, גם לפלילי וגם לתעבורה, בתיקי חקירה, עוד שנתיים. זה דורש מהפכה גדולה של כל מערך התביעות ומערכת המחשוב שלו, ועוד שנתיים זה יהיה פעיל. זה לגבי השאלה לגבי החומרים עצמם. הדבר השני, שאת זה אני יכול להכניס, חבר הכנסת מקלב, במסגרת הצעות הייעול שמקבלים במשטרת ישראל. אני אומר את זה בחיוך ובאהבה. לגבי זכות העיון שקיימת לתעבורה, בדבר זכות העיון תפעל חטיבת התביעות להוספת הודעה זו גם בכתבי האישום הפליליים. כלומר, שאותה הודעה שיש בדוחות האזרח ידע שהוא יכול לבקש את זה במקום עצמו. אז אני מודה לך - - - אם הבנתי נכון, זו

כן, כן, אין פה שאלות של תפיסות עולם, יש פה שאלה טכנולוגית. עובדים על מערכת טכנולוגית. התחילו בעבודה כבר, עוד שנתיים היא תהיה ישימה. לגבי הודעה על הזכות, ייעשה שינוי, שזה יהיה כמו בדוחות. ואני באמת מודה לך על השאלה. אז אם אדוני מודה לי, אני אאתגר אותך עוד קצת, ברשותך. אבל שתהיה לי גם תשובה. לא יכולתי להכליל את זה בתוך ה-40 מילים.

למשל אדם שרצה להתנדב במחלקת קורונה בבתי חולים וביקשו ממנו להביא תעודת יושר, להוציא תעודת יושר. הוא הופנה לתחנת משטרה, לבוא בפועל. למה לא ניתן להוציא את זה באזור האישי באינטרנט? כבר לא מדובר על משהו כמו חומר חקירה, מדובר על תעודת יושר או אישור לעבוד בבית חולים או בבתי ספר. אלה כבר אישורים שהם בעצם פרוצדורה. המערכת נותנת את זה, במשטרת התנועה למשל, בדברים הפשוטים יותר, לא בחקירות, אלא בדוחות. זה נראה לי כמעט מקביל,

ואפשר להקל על אנשים כשמדובר במדרג הנמוך של המסמך. אני אגיד לך, אני אתן את התשובה הפשוטה, שיכול להיות שאפשר לשפר אותה,

אני אתן לך את התשובה הפשוטה. התשובה הפשוטה היא שבדרך כלל קרו כל מיני מקרים, שבהם שלחו אנשים לעשות דברים שזה לא בפניהם. בסופו של דבר כשאתה מוציא תעודת יושר זה משהו שצריכים להיכנס בשבילו למחשב, להיכנס לפרטיך האישיים, אז אתה צריך לעשות את זה כשמזהים אותך,

כדי לראות שזה אתה. באזור האישי נותנים היום מסמכים - - - נכון.

כל הסיפור של היכולת בכלל של משטרת ישראל לתקשר עם אזרחים זה דבר שעובדים עליו כרגע, בתחומים רבים, לאו דווקא בתחום הזה של תעודת יושר. בכלל, עבודה מרחוק, לתת כל מיני אישורים לאנשים, בגלל העובדה שעוסקים במערכות שגם מגינות על הפרטיות של כולנו, המערכות הן קצת יותר מורכבות גם מבחינת הנגישות והיכולת שלהן לאבחן בדיוק באזור האישי ולראות שזה אתה ולא מישהו אחר, לא בן משפחה, לא האח של, לא הבן של. לכן הסיפור הזה הוא קצת יותר מורכב. זה כרגע לא קיים, זה כן יהיה קיים, כמו הרבה דברים נוספים. היום המשטרה עושה מהלכים מאוד מאוד רחבים איך לתקשר כשלא צריך להגיע לתחנת המשטרה, על מנת שתוכל לקבל את השירותים האלה מרחוק. נכון לרגע זה, אני יודע גם מבני,

והיה צריך להביא, הוא הלך לתחנת המשטרה. נכון לרגע זה.

אדוני יסכים, אני אשלח לך מסמכים ממשרד המשפטים ומעוד משרדי ממשלה, דרכונים ועוד מסמכים ממשרד המשפטים,

במשרד התחבורה נותנים היום רישיון נהיגה ועוד דברים - - - חבר הכנסת מקלב, אתה צודק. בהקשרים הספציפיים האלה של מתן השירות אנחנו עדיין לא במקום שהיינו רוצים להיות.

אנחנו עדיין לא במקום שהיינו רוצים להיות. אני יכול להגיד לך שזה נושא מאוד מאוד מרכזי בטיפול היום של משטרת ישראל. אני אעשה בדיקה נקודתית, מאחר ששאלת, מה הם לוחות הזמנים. הוא רוצה להתנדב בבית החולים, הוא צריך אישור. בשביל זה לבוא לתחנת משטרה - - - זה לא רק להתנדב,

זה להביא תעודה שאין לך עבירות מין. זה כמעט בכל תחום. לבית הספר, למורים, לגננות, להרבה מאוד אנשים. תודה. תודה רבה. אנחנו כעת עוברים לשאילתה של חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, עוד שאילתה של חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, עוד שאילתה של חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, ועוד שאילתה של חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. אוקיי, אז אנחנו נעבור עכשיו - - - ישר לערוץ הכנסת.

חברים, ברשותך, גברתי יושבת-הראש, אני לא מתכונן להמתין.

סליחה, אני מתנצלת. אנחנו ממשיכים בשאילתות הרגילות, שהופנו לשר התקשורת. חבר הכנסת אורי מקלב, השאילתה שלך, בבקשה.

גברתי היושבת-בראש, מכובדי השר, הכותרת של השאילתה שלי זה אנטנות וקליטה סלולרית ברמת בית שמש. ברמת בית שמש ג', המאוכלסת שלוש שנים, וברמה ד', שמתאכלסת בחודשים האחרונים, אין אנטנות ואין קליטה סלולרית. בחלק מהמקומות ברמה ד' התושבים ממתינים חודשים לחיבור בזק, שקריטי להפעלת מעליות ועוד דברים, ולא רק לשיחות טלפון. לתושבים נגרם סבל רב ויש חשש עד כדי פיקוח נפש. ברצוני לשאול: 1. מדוע לא הותקנו אנטנות? 2. מדוע בזק לא חיברה בניינים לתשתית? 3. מה המשרד יעשה לפתור את הבעיה? תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. לצערי הנושא הזה של הצבת אנטנות עדיין לא נפתר בצורה מלאה,

בשלושה מגזרים: המגזר הערבי, המגזר החרדי והמגזר החכמולוגי. אמרתי לך את זה כמה פעמים. יש מקומות שבחרו לפתור את זה והחליטו להתגבר על הפחד של התושבים מאנטנות. המציאות היא,

שככל שיש יותר אנטנות יש פחות קרינה ולא להפך. יש מקומות שעדיין חוששים. אבל בלי הרשות המקומית אי-אפשר לעשות את זה. חד וחלק. אני אתן לך לדוגמה את העיר ביתר עילית, שבה החליטו להתגבר על החשש שהיה במשך שנים. הוצבו שם עד עכשיו שלוש אנטנות חדשות של PHI, יוצבו עוד ארבע בזמן הקרוב, וזה יסגור לגמרי את בעיית הקליטה בביתר. אני מקווה שבקרוב מאוד. במסגרת חוק ההסדרים שעבר בנובמבר 2021, העברנו רפורמה להסרת חסמי פריסה בהצבת אתרים סלולריים קטנים עד גובה של 6 מטרים, גובה של 6 מטרים, בפטור מהיתר בנייה, והיא נכנסה לתוקף החל ב-1 בינואר 2022. אנחנו פעלנו רבות עם חברות הסלולר ועם הרשויות המקומיות להסרת חסמים, לאיתור ומציאת מיקומים פוטנציאליים. התהליך הזה הוא תהליך ארוך, שדורש אישורים של הרשות המקומית והוא יכול להימשך בממוצע לפעמים מעל שנה וחצי. לכן, נדרש שיתוף פעולה מלא של הרשות מול חברות הרט"ן וגורמים נוספים. עד כה, למרות סיורים שבוצעו וחלופת מכתבים, לא אושרו המקומות בעיר בית שמש, אותם מקומות שדיברנו עליהם. בנוסף, מהבדיקה שערכנו בעקבות השאילתה שלך הוקם תורן זמני בשכונת רמת בית שמש ג'. באמצע אתר בנייה ממוקם תורן זמני כאמור, שמשרת חלק מהשכונה. אבל עדיין אין חיבור לחשמל מסודר, ובאתר הזה הוא פועל באמצעות סולר, והסולר שם נגנב מהאתר בתדירות גבוהה. זו לא תשובה שמספקת אותי. אנחנו עם המשטרה, כדי שבכל פעם יחזירו את האתר לפעילות וישמרו עליו. חברת PHI, שהפעילה את האתר, הגישה כבר כמה תלונות למשטרה, ועדיין נגנב בכל פעם סולר, ובכל פעם התושבים מוצאים את עצמם מנותקים. כאמור, זה אתר זמני. צריך למצוא אתר עם הרשות. בנוגע לשאלה בדבר חיבור תושבי רמת בית שמש ד' לתשתיות חברת בזק, אנחנו, בבדיקה שערכנו, גילינו שהתשתית על ידי בזק הושלמה, והעיכוב המתרחש בחיבור הלקוחות נובע מהמתנה לחיבור ארונות החשמל. זאת אומרת, אתה צריך חשמל וגם את התשתיות. נכון להיום בזק עדיין לא קיבלה מועד לחיבור של ארונות החשמל. זה נכון להיום, אולי זה ישתנה. על מנת לזרז את התהליך

העברנו פנייה מצד המשרד לחברת החשמל. שאלה נוספת. תודה רבה, אדוני השר. בשיחות אחרות שקיימנו,

אני כבר דייר 42 שנה בשכונת רמות בירושלים, שכונה קרובה, ועדיין בעיות הקליטה מאוד מאוד חמורותף ויש אזורים שאין בהם בכלל קליטה. אתה לא מסתמך על ערוץ 12, אבל ערוץ 12 פרסם תחקיר באילו ערים ישנן הבעיות הכי קשות בקליטה, והוא באמת מונה: ביתר,

מודיעין עילית ועוד, שבעצם מאפיין - - ערים חרדיות. - - ערים חרדיות, ואני לא יודע למה. או שחברות הסולר אולי מזלזלות. אולי צריך לבדוק את זה נקודתית, למה בדיוק בערים האלה, אם יש ערים אני לא חושב ששם העיריות לא משתפות פעולה. דווקא בערים האלה הרבה יותר פתוחים לשיתוף פעולה לגבי אנטנות. אבל אני רוצה להציע הצעת ייעול. הסתכלתי באתר, יותר נכון עוזריי, והם ראו שיש לך במשרד את מפת האנטנות ואיפה הפריסה שלהן.

כל אזרח במדינת ישראל יכול להיכנס ויודע אם באזור שלו יש אנטנה קרובה או לא.

שבאזורים שמתלוננים רואים שברדיוס אין שום אנטנה. ראיתי גם, הראו לי סרטון שאתה מסתובב בארץ עם איזה תיק גב ואתה בודק את רמת הקליטה. אולי את גם רמת הקליטה תכניס לתוך המפה הזאת? דהיינו, במקום, בתוצאות שיש לכם על רמת הקליטה, זה גם נמוכה, גבוהה ובינונית. אני לא מציע עד פרטים כאלה קטנים. זה יגרום לכך שידעו לאילו חברות יש קליטה. למשל, היום התברר לי שבאזור כאן רוממה אין קליטה. אבל יש חברות, שיכול להיות שיש להן קליטה. ברגע שהתושבים ידעו לאיזו חברה יש באזור הזה קליטה יותר טובה ולמי אין, הם לבד יכלו לחברות האלה. החברות עצמן יתחרו כדי שהלקוחות לא יעזבו אותן.

אם הבנת את - - - הבנתי, כן. הבנתי. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב.

אני חשוב ששקיפות כזאת תעזור לכולם. היא תעזור גם לאזרחים לבחור את חברת הסלולר שנותנת להם שירות מלא במקום מגוריהם, והיא תעזור גם לי לעודד תחרות. אין לי שום בעיה לפרסם שחברה X או Y לא נותנת שירות במקום מסוים, וחברה אחרת כן נותנת, ושהאזרחים יבחרו. אבל זה לא פותר לי, יש מקומות, שאתה זיהית נכון במפה, שבהם הרשות צריכה עוד שכנוע. אני חושב שזה קורה.

אני נותן את הדוגמה של ביתר עילית כי זו דוגמה טובה לרשות שבעבר לא הסכימה לשים אנטנות בגלל החשש של התושבים, והיום עובדת קשה. ראש העיר דחף והעיר דחפה, ואכן מקימים שם אנטנות. אני יודע שעדיין סובלים מחוסר קליטה, אבל זה יסתיים בקרוב. פשוט התהליך הזה הוא תהליך ארוך. אני מקבל לחלוטין את הגישה הזאת.

עם מסד הנתונים והשקיפות הזאת, צועדים קדימה. זה גם לוקח קצת זמן, אני מודה ומתוודה. אבל כך זה יהיה בסוף. עובדים על זה בימים אלה. חברות ידעו ואזרחים ידעו איפה יש קליטה, מאיזו חברה, וידעו לבחור. גם לא אכפת לי להגיד את זה בקול, כפי שאני מתכוון להגיד בקול לתושבים של ערים מסוימות. אני עדיין לא עושה את זה, אבל אני אגיד שבתל אביב יש קליטה פי 400 מעיר מסוימת שדיברנו עליה קודם. זאת אומרת, הקרינה שם יותר נמוכה, ובאותה עיר בלי אנטנות יש פי 400 קרינה. אלה התוצאות וחייבים לדבר על זה. אז אני מקבל את רעיון, ואני מקווה שאנחנו נציג לך בקרוב את התוצאות הסופיות. תודה רבה. ובכן, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום כ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022,